את ישיבת הכנסת. היום יום שני ט"ז בתמוז התשפ"ד, 22 ביולי 2024. שלום גם לאורחות ביציע. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4760/25 וכלה בהצעת חוק פ/4807/25: הצעת חוק יום בריאות הנפש,

מאת חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר,

טל, הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר שהוא חשוד או נאשם בטרור,

קיבלו תשובות מהממשלה. אפילו ועדת חקירה פרלמנטרית שהובילה ועדת הכלכלה עוד לפניי, דוח של הממ"מ הראה ש-95% מההחלטות של הוועדה ושל ועדת החקירה לא התקבלו על ידי הממשלה. אין תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים. מבקר המדינה קבע כשל מבני רחב ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, והשרה העומדת בראשו, דרך משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד החינוך והמשרד לביטחון לאומי. כל הדברים האלה לא קרו סתם, אלא הביאו לזה שיש היום שנה שהיא הגרועה ביותר ב-20 השנים האחרונות בהרוגים בתאונות הדרכים. 257 איש מתחילת השנה, זאת אומרת שאנחנו בקצב לעבור את ה-500 הרוגים בשנה. לא היו מספרים כאלה בתולדות מדינת ישראל. אנחנו כבר עם מעל 400 הרוגים ב-365 הימים האחרונים. זה כישלון טוטאלי, זה מחדל. ואמרתי אתמול, לפני שהודעתי על התפטרותי כיושב-ראש ועדת המשנה, הודעתי אתמול שדם של הרוגים נמצא על הידיים של מקבלי ההחלטות. אנשים איבדו את החמלה, עודדו בינוניות, וכתוצאה מזה אנשים מתו בכבישים, אנשים נפצעו, נהיו משותקים, קטועי גפיים. משפחות שלמות נהרסו לחלוטין, ועולם כמנהגו נוהג. אני לא מוכן להיות חלק מההצגה הזאת שאין בינה ובין המציאות שום דבר, רק טייטלים וכיבודים. אנחנו כאן בשביל להציל חיים ולא בשביל לחמם ולרפד את הכיסא.

תודה רבה לחבר הכנסת טופורובסקי. כעת חבר הכנסת סימון דוידסון, אחרון הדוברים בשלב זה, ונעבור לנושא הבא.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, אם יש דבר אחד בימים המטורפים האלו שעוברים על מדינת ישראל שיש בו קונסנזוס מלא, זה החיבוק של הנבחרת, של המשלחת האולימפית של מדינת ישראל, שהיום מתחילה את דרכה לפריז. במקרה גם שר הספורט נמצא פה, ואני חושב שהבניין כולו מחבק את הנבחרת ומבין, כמו כל עם ישראל, שבימים קשים אלו למדינת ישראל, לשמוע את התקווה ולראות את דגל ישראל בפריז יהיו הדבר המרגש ביותר, המאחד ביותר, לעם ישראל. בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר תודה גדולה למשרד הספורט,

על תמיכה גדולה. זה אירוע מאוד לא פשוט, במיוחד הנושא של האבטחה. אנחנו מודעים ויודעים כמה מורכב הנושא הזה. ליושבת-ראש הוועד האולימפי יעל ארד, למנכ"ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, לכל יושבי-ראש האיגודים, המאמנים וכל המשלחת הגדולה שיוצאת. אנחנו כולנו תקווה שתצליחו, תשברו שיאים ותסבו גאווה גדולה למדינת ישראל. כולנו איתכם מהבניין הזה.

תודה רבה. אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, בראשי תיבות לב"חים, (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. ואני מתכבד להזמין את השר מיקי זוהר, בשם שר הביטחון, להציג את הצעת החוק, בבקשה. עד עשר דקות לרשותך, אדוני, פלוס דקה להעלאת הדוכן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024. מוצע להאריך את הוראת השעה בעניין התקופות המנויות בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, בין היתר לעניין משך הוראת כליאה זמנית, מועד ההבאה בפני שופט והתקופות שניתן למנוע בהן פגישה עם עורכי דין, וכן לעניין דרגת הדרג הצבאי המאשר פעולות שונות לפי החוק, עד ליום כ"ט בחשוון התשפ"ה, 30 בנובמבר 2024. עוד מוצע לקצר את משכי הזמנים המרביים הקבועים בחוק, ובכלל זאת את תוקפה של הוראת הכליאה הזמנית, תקופות הנוגעות למניעת מפגש עם עורך דין והתקופה שבמהלכה ניתן יהיה לערוך ביקורת שיפוטית.

להוסיף מנגנון של מבקר רשמי על מתקני הכליאה שבהם מוחזקים לוחמים בלתי חוקיים באחריות צה"ל. בהמשך לדבריך, חבר הכנסת סימון דוידסון, אכן כולנו מתרגשים לקראת האולימפיאדה שתחל השבוע. גם אני אסע לשם, יחד עם נשיא המדינה, ללוות את הספורטאים והספורטאיות שלנו, שינסו להביא את השמחה הדרושה כל כך לאזרחי ישראל עכשיו, בטח בעת הזו. הם יזכרו, כמובן, את הלוחמים שלנו שנפלו, את החטופים שלנו שעדיין בעזה, את הלוחמים שעדיין בחזית ונלחמים יום-יום למען ביטחון המדינה, והם ינסו להסב קצת שמחה וקצת אושר. נקווה שנזכה לעניין הזה. זה נכון מאוד שהמשרד השקיע הרבה מאוד משאבים גם בהכנות האולימפיות, גם באבטחה. תודה גם לשב"כ על העבודה הנהדרת שהוא עושה בכל מה שקשור לאבטחה, וכמובן ליעל ארד, יושבת-ראש הוועד האולימפי, ולכל העוסקים במלאכה. ובהצלחה לספורטאים ולספורטאיות שלנו.

תודה רבה לשר, ואנחנו נעבור לשלב הדיון האישי. אני רואה שרבים מהדוברים אינם נמצאים כאן, אבל אני מודיע בכל זאת שרשימת הדוברים נעולה. מי שלא יהיה, נעבור לדובר הבא והוא יוותר על זכות הדיבור שלו. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. זה לא בסדר. הוועדות לא סיימו.

אני התרתי חמש דקות בלבד לוועדת הכלכלה,

- - - אז אני לא התרתי את זה. אני לא התרתי את זה.

היה בלגן בהצבעות ולא מקשיבים. רגע, רגע. אם ועדות המשיכו מעבר לזמן המותר, אני אאפשר. תבררו לי את העניין הזה. אני התרתי חמש דקות. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לקרוא מכתב שכתב אמל אסעד, קצין דרוזי ישראלי בדימוס, תת-אלוף במילואים מעוספיא. הכותרת של המכתב היא "מכתב לחטוף האלמוני". מתוך הספר "מר הפקרה, מורשתו של נוטש החטופים", שמוציא לאור פורום משפחות להצלת החטופים. וכך הוא מתחיל לכתוב: אנחנו לא מכירים, וייתכן שלא נכיר לעולם. נחטפת ביום 7 באוקטובר, ומאז לא שמעתי עליך ולא ראיתי אותך. אני רק מקווה שאתה חי. לאורך השנים למדנו וחונכנו שבמדינת ישראל לא מפקירים פצועים, הרוגים וחטופים בשטח. שאנחנו ערבים זה לזה. תשעה חודשים שאתה וחבריך נמקים אי-שם במרתפי הרצועה, מרחק כמה דקות נסיעה מהגבול ומרחק שנות אור מחזרתך. כמוני, בטוח גם אתה לא האמנת שמדינת ישראל תפקיר את אזרחיה. האם שיערת בנפשך שיש לך מחיר? האם אתה חלק מעסקה? האם ידעת שיש אסירים איכותיים שהחיים שלך לא שווים את שחרורם, ויש איכותיים פחות שלגביהם הוויכוח הוא על הכמות? הידעת שהחזרה שלך היא נושא פוליטי? כן, פוליטי. יש פוליטיקאים שמרוויחים על חשבון אי-חזרתך, על חשבון החיים שלך, ודווקא הם אלה שהיו אמורים לשמור עליך מכל משמר ולהחזיר אותך בכל מחיר. כן, בכל מחיר. ראש הממשלה, שהיה אחראי לשלומך וביטחונך, הוא עדיין לא התפטר, אם תהית, לא מעוניין להחזיר אותך בחיים, ובטח שלא במחיר גבוה. אבל לזכותו ייאמר שמול המצלמות הוא מתקשט בסיכת החטופים. ראש הממשלה, שהיה אחראי לביטחונך נכשל, מפקיר אותך היום להימק ולמות במנהרות החמאס. דע לך, הוא כותב, שמי שבגד פעם אחת, יבגוד תמיד. ראש הממשלה, שבחוק הלאום בגד בי, כותב הקצין הדרוזי, בעדה הדרוזית, ב-20% מאזרחי המדינה, יבגוד בך ובעוד 120 חטופים לשם ביטחון משרתו. אחסוך ממך את שמותיהם של חברי הממשלה שאומרים בפה מלא שחייך אינם שווים את המחיר. אם אתה תוהה מה לגבי כל שאר חברי הממשלה, גם כאן, חביבי, צפויה לך אכזבה קשה. חלקם עונדים את הדסקית עם הכיתוב "הלב שלנו בעזה" עם זה אני מסכים, אבל לכל אלה אין באמת לב. צר לי לאכזב אותך,

בעיני הממשלה, להרוג את סנוואר זו משימה חשובה יותר מהחזרתך, ואפילו המציאו לזה שם: הניצחון המוחלט. מבחינתם, תמונת הניצחון תהיה הראש של סנוואר, גם אם אותך יחזירו בשקית. ובכל זאת, אני רוצה שתדע, שהמשפחות שלך ושל שאר החטופים, האימהות הלביאות, עם ישראל היפה ומי שהתחנך על המשפט "ערבים זה לזה", אלו נלחמים בכל הכוח להחזרתך. תמונותיכם תלויות בכל פינה בארץ, כבישים נחסמו, אנשים נכנסו לכלובים. עד לגבול הגיעו לצעוק את שמך - - לסיום, אדוני. - - בתקווה שתשמע, אלו מנסים בכל דרך ללחוץ על הממשלה להחזיר אתכם. כולנו תקווה שתחזור חזרה הביתה.

תודה רבה. כמו שאמרתי, מי שהיה בוועדת הכלכלה, בגלל שהתרתי להם עוד כמה דקות, אני אאפשר לו כמובן, אבל מי שאיחר מסיבות אחרות, אני לא אאפשר. חבר הכנסת חילי טרופר, ועדת הכספים נסגרה בשעה 10:00. 10:03. קודם כול, את השם שלך עוד לא אמרתי. אז אם אתה רשום, אתה רשום. - - - טוב, אז אני אפתח את הרשימה לטובת מי שהיה בוועדה אחרת ואני אנעל אותה מייד אחר כך. חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות כנסת נכבדים, ראשית, אפתח את דבריי בזה שיום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה, ליבנו עם החטופים והחטופות ועם המשפחות שלהם. בכל רגע של פנאי אנחנו נושאים תפילה שאכן, בעזרת השם, בנסיעה הזאת, ראש הממשלה יגיד בנאומו בקונגרס: אני תומך בהחזרת החטופים. אז אנחנו נדע שנסיעתו לא הייתה לשווא. לא נסיעה של יח"צ, אלא נסיעה כדי לשכנע את גדולת הידידות שלנו שאנחנו עושים הכול כדי שהבנים, הבנות, הקשישים,

יחזרו הביתה, בעזרת השם. אני רוצה לדבר על, נכנסתי לוועדת הכספים.

נכנסתי לוועדת הכספים, ואני רוצה לדבר על מה שקורה כשאני מגיע אחרי שאני מקבל, אדוני היושב-ראש, פניות מהצפון, מהדרום, פניות מעיירות פיתוח, אגב, זה עיירות מתפתחות. אתה בטח מבקר שם ורואה את התנופה היפה מאוד שיש, על כך שמחירי קייטנות עלו, על כך שבכל יישוב, למרות המלחמה, ולמרות האנשים שנמצאים במילואים, ולמרות העסקים הקורסים, אבל כמעט בכל היישובים קיבלו העלאה של 5%, 10%, 20%, יש מקומות ב-30%. וההורים, לא די שסל המחיה הוא מהיקרים ביותר בעולם, אלא גם בדברים האלמנטריים, כמו קייטנות, המחיר עלה. ואני נכנס לוועדת הכספים, ואני רואה שם ויכוח אדיר ומחטף שאין לו אח ורע, אני רואה אנשים יושבים ששואלים שאלות, ואני רואה יושב-ראש, שעם כל הערכתי אליו, מחליט באבחת חרב לסתום לכולם את הפה ולהגיד: 17 מיליון שקלים עוברים, מעבירים, לחינוך העצמאי, לחינוך החרדי. בימים שאנחנו נמצאים בוויכוח מתיש, בשעת כושר על גיוס החרדים, בשעה שהצבא זועק לשמיים ואומר: אין לי חיילים, ומצד שני אנחנו שומעים את הקריאות המבישות של חלק מהרבנים, שצועקים לצעירים: אל תכבדו את צווי הגיוס, תזרקו אותם לפח, ובשעה שאנחנו שומעים - - לסיום, אדוני. - - עיתונאים חרדים שאומרים: לכו תחפשו את הצווים בפח, באותו זמן, בנשימה אחת, כאילו שזה לא הילדים שלנו, בוועדת הכספים מעבירים מצד לצד 17 מיליון שקלים, כשלילדים בדימונה ובירוחם ובחצור ובכל מקום בארץ מעלים את הקייטנות.

- - הם, המורמים מעם, מקבלים קייטנות חינם. תודה, אדוני. תודה רבה. כפי שאמרתי, פתחתי את הרשימה מחדש למי שרצה להירשם. אני מאפשר גם למי שהיה בוועדת הכלכלה לבוא ולשאת דברים. כעת אני נועל את הרשימה. חברת הכנסת מירב בן ארי רצתה את זכות הדיבור? כבוד היושב-ראש, יש שר פה? אתה רשום, אתה רשום. בן ארי, נשים אותה בסוף. בבקשה, חבר הכנסת סגלוביץ'. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היושב-ראש, תודה על הגמישות. הממשלה אישרה אתמול בישיבתה השבועית את החלטת ראש הממשלה למנות את האלוף במילואים צ'ייני לתפקיד ראש מטה יישום ושיקום ארוך טווח וניהול אירועי חירום במשרד ראש הממשלה, מה שנקרא "פרויקטור הצפון". אני לא איכנס לעצם המינוי שעבר בממשלה, אבל אני כן רוצה להגיד כמה מילים על הדיון שהיה בממשלה: אנחנו נמצאים במצב שיש מלחמה במדינת ישראל, והממשלה הזאת מתנהלת, כאילו כל מה שמטריד אותה הוא מה הייעוץ המשפטי של הממשלה, על רבדיו השונים, אומר. ואני אקריא כמה ציטוטים לא מחמיאים, לפחות איך שאני רואה את זה. קודם כול, נתניהו עצמו תוקף את היועצת המשפטית לממשלה ואומר: "מעכבים אותנו מלעבוד, עוצרים לנו מינויים, לעומת הממשלה הקודמת, שנתנו להם הכול. רק אצלנו עוצרים". אז זה בסדר גמור להשתלח ביועצת המשפטית לממשלה על מינוי, אבל התשעה חודשים זה לא תשעה חודשים של מינוי, זה תשעה חודשים של חידלון, שהממשלה לא עשתה דבר לגבי הצפון.

גם נתניהו עצמו, איזו הבלחה אחת שהוא הגיע איזה יום מבלי לפגוש את ראש העיר אביחי שטרן, לבוא ולהגיד שזאת הבעיה?

מסיטים כל דבר למקום הלא-נכון, לכיוון הלא-נכון, לבעיה הלא-נכונה. ממשיך השר דודי אמסלם, תוקף את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מאיר לוין ואומר: "אני אגיד לכם למה אני לא סובל אתכם,

אתם עושים עוול לאנשים שהשקיעו את כל חייהם לשרת את מדינת ישראל". לשמוע את דודי אמסלם אומר בישיבת ממשלה על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה מאיר לוין "אתם חבורת

שאני זוכר אותו, מה זה זוכר? אני בוודאי אראה אותו פה במהלך הימים הקרובים,

על הדוכן, מאיים, משתלח, מנאץ, מקלל, לא רק את היועצת המשפטי לממשלה, כמעט כל דבר שזז,

והוא אומר "חבורת גנגסטרים", וזה עובר, וזה נמצא בישיבת ממשלה ולא באיזשהו בית מרזח. לאחר מכן השר קיש, השר שעוסק בחינוך של כולנו: היועצת המשפטית רוצה לפגוע בעבודת הממשלה ובמדיניות. תראו, נשגב מבינתי להבין. אני חבר בוועדת החוקה. אני נמצא שם בחלק גדול מהזמן. מגיעים חוקים מאוד לא פשוטים בעבודה מאומצת שעושה היועצת המשפטית לממשלה ונציגיה על מנת לאפשר לכולנו לטפל בדברים הכי חשובים, הכי דחופים מבחינה חוקית, גם אל מול אלה שרוצים לפגוע בכולנו. אני נמצא בדיונים האלה. ברובם מגיעים גם להסכמות,

בין קואליציה לאופוזיציה, בשל צוק העיתים. אבל הוא ממשיך להשתלח.

זו פרצופה של הממשלה. במקום להגיד: חטאנו, פשענו, עווינו, נכשלנו, כשלנו,

את היועצים המשפטיים. הגיע הזמן שתתחילו לעבוד, ותפסיקו להאשים, כי בסוף אתם הממשלה גם שלי. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע מאיפה להתחיל. האם להתחיל מזה שראש האופוזיציה לשעבר מוביל מצעד שמאחוריו ארון קבורה של ראש ממשלה ושלטים שבהם הוא מולבש במדי אס-אס והכיתוב "בוגד"? ואיתו בחדר מתבכיין מי שתלש את הסמל של הקדילק ואמר: כמו שהגענו לסמל, נגיע אליך. לצערו או לשמחתו, חברו הקדים אותו. אלה האנשים שבוכים על הסתה. הם המציאו אותה ומתחזקים ומשכללים אותה עד היום. שעתיים, שעתיים, הם דנו. דנו בהסתה שברובה הומצאה. ניסיון הלינץ' בשרה במספרה, נו, באמת. על הסיפור המטורף הזה, התלוש מהמציאות,

האזרחים, מוציאים מיליונים בריצוי הגברת שיושבת בביתה ובטוחה שכולם רוצים להרוג אותה.

וחבורת השרים המלקקים מתחרים מי יתחנף יותר, זה שדורש להכניס את היועמ"שית לכלא, או זה שאומר שהיום חמור פי 70 מההסתה לפני רצח רבין? או אולי השרים בוועדת שרים לאבטחה, שמאשרים אבטחה לילד במיאמי רק שנייה, ועל הדרך מקבלים אישור לקחת את בת הזוג על חשבוננו לחו"ל? איזה מושחתים. איזה עלובים. 120 חטופים נמצאים במנהרות החמאס, ואתה, נתניהו, אתה עסוק רק בעצמך. עסוק בריצוי בן גביר על חשבון תצפיתניות פצועות מנחל עוז.

הבנתי שאתה לא יודע שנחל עוז צמוד לגבול. זה הסיפור כולו. אתה לא יודע כלום. אתה מנותק, חי במציאות מדומה שמשווקים לך אותם מלחכי הפנכה שסובבים אותך. אז תן לי לעדכן אותך. ב-7 באוקטובר, ב:-6:25, פשטו מחברי הנוח'בה וכבשו את יישובי וערי העוטף, רצחו, שרפו ואנסו 1,400 אזרחים וחיילים.

אותם אנשים שאתה דאגת לשלם להם באדיקות כל חודש בחודשו הם אלה שרצחו. ואני מספר לך, כי אולי לא סיפרו לך, לא משכו בדש מעילך. הכסף, אגב, הגיע מהחברים שלך, הקטארים, שיש מי שאומר שחלק מהכסף הגיע גם לידיים אחרות. וזה לא הכול, ביבי. לידיעתך, הצפון נטוש. יש פרימטר, מילה שאתה אוהב,

60,000 איש התפנו וחייהם לא חיים. לסיום, אדוני.

שלא תיפול, שלא תיפול שוב בלשונך, זרעית צמודה לגבול. תושבי זרעית לא בביתם כבר תשעה חודשים. אדוני, יש לך עוד כמה דפים, אני רואה. אז משפט לסיום.

תושבי זרעית לא בביתם כבר תשעה חודשים, אבל הכי חשוב כרגע הוא לצאת לקונגרס, לקחת את רעייתך, להריח את הסבון של המלון שהיא כל כך אוהבת, לראות את הילד האהוב. שום דבר טוב לא יכול לצאת מהנסיעה הזאת. מה שכן יכול להיות הוא שתמשיך בהתמדה, ולצערי בהצלחה, להרוס את היחסים בינינו לבין המפלגה הדמוקרטית. תודה רבה.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, מה צריך לעשות בשביל להיעצר על ידי המיליציה שהייתה ידועה פעם בתואר משטרת ישראל. מתנחלים שפולשים לחצר בית משפחה פלסטינית בכפר שעב אל-בוטום ומכים נשים במקלות ובאלות, אין מעצר. חוליגנים שתוקפים את נטלי צנגאוקר ובני משפחות חטופים נוספים, בניסיון לשבש את המחאה נגד הממשלה, מקבלים הגנה מכוחות מג"ב בשטח. רב בישיבת הסדר שמסית לרצח ילדים ולהשמדת עם בעזה נותר אדם חופשי. מלצרית בירושלים נעצרת בגלל חולצה שעליה הכיתוב: צועדים למען פלסטין. משטרה פוליטית שהופכת את המצע הכהניסטי לתוכנית עבודה של מערכת אכיפת החוק. מורה מוערך להיסטוריה נעצר ונזרק למעצר במגרש הרוסים בתנאים קשים בעילה של גילוי על כוונה לבגוד, בעקבות פרסומים ברשתות חברתיות שמפנים זרקור לסבל האנושי, לחורבן ולטבח ברצועת עזה. הוא שוחרר בהוראת בית המשפט, והניסיון הנואל לפטרו נחסם על ידי בית הדין לעבודה. אבל המסר של מיליציית הכהנאים עבר: מי שמעז להסתכל לכיבוש בעיניים הוא בוגד. אפילו פרקליט המדינה הודה כי המעצרים הללו בוצעו בניגוד לדין, וכך הוא אמר: "נתקלנו לאחרונה במספר מקרים שבהם משטרת ישראל פתחה בחקירה בעניינן של התבטאויות ללא קבלת אישור הפרקליטות כמתחייב מהנחיית פרקליט המדינה", סוף ציטוט. והשבוע אחמד עבאדי, ידידי הטוב וחבר מזכירות חד"ש ואיש מופלא, מזכיר מחוז עכו בתנועת הנוער הקומוניסטי, נחטף לבית המעצר קישון ללא שופט, דין או דיין. ומה העילה? ארגון הפגנה נגד המלחמה בכפר יאסיף. כך בישראל היום: מי שמסית לג'נוסייד, חופשי, ומי שמפגינים למען השלום ולמען השבת החטופים נעצרים, נרדפים ומוכים. מעצרו של עבאדי הוא חלק מסדרה של רדיפות פוליטיות אשר מטרתן להטיל אימה. רדיפות אלו לא יחלישו וישתיקו את קולנו המתנגד למלחמה הנפשעת. כך פרסמנו בחד"ש בעקבות מעצרו.

ואני מוסיף: ככל שיענונו, כן נרבה וכן נפרוץ. כל הכבוד וההערכה לאחמד עבאדי, לנוער הקומוניסטי, לפעילי חד"ש ולשותפות השלום בכל רחבי הארץ, יהודים וערבים. אין כוח בעולם שישתיק את חבריי ואותי, לא מעצרים, לא איומים, לא מכות, לא אלימות ולא חוקים מטורללים. מצעדנו עוד ירעים, אנחנו פה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חברת הכנסת מטי צרפת הרכבי,

אגב, חבר הכנסת כסיף, הערת שנפתחו חקירות בניגוד להנחייתו של פרקליט המדינה, המחייבת את אישור פרקליט המדינה. אני חושב שכשדבר כזה לא נקבע בחוק, צריך לשים ספק לגבי מקור הסמכות. לא שמעתי את הסוף. צריך לשים ספק לגבי מקור הסמכות, האם רשאי אדם לומר: אי-אפשר לעשות משהו בלי רשותי כשזה לא מעוגן בשום חוק? זו שאלה. זה סימן שאלה.

תרשה לי לענות במשפט. כן. יש עבירות שמחייבות את פרקליטות המדינה.

על פי פרקליט המדינה? זה כרגע הנוהל.

אז אני שם סימן שאלה. זה נוהל שאני שם ספק לגבי תוקפו.

אנחנו דנים - - - חוקה. אבל זה לא הדיון.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, 290 ימים למלחמה ו-120 חטופות וחטופים עדיין נמקים בשבי החמאס. ובזמן שישראל במלחמה ו-120 אחינו ואחיותינו נמצאים בידי האויב האכזר, אתמול ועדת החוקה, חוק ומשפט מתכנסת לדון בהצעת החוק לשינוי דרך מינוי נציב תלונות הציבור על השופטים, כי זה מה שדחוף עכשיו. עוד הצעת חוק מבית היוצר של מחוללי ההפיכה המשפטית. חשוב להבהיר, נושא מינוי נציב תלונות הציבור על שופטים חשוב, ומאז שסיים השופט אורי שהם את תפקידו במאי האחרון לא מונה לו מחליף.

כי שר המשפטים רוצה לשנות את הכללים. על פי החוק הקיים, הוועדה לבחירת שופטים ממנה את הנציב, מי שיכול להיות שופט וכשיר להתמנות כשופט של בית המשפט העליון. עד היום, תמיד מונו לתפקיד הנציב שופטי עליון לשעבר, אבל מסתבר שזה לא מתאים לשר המשפטים, אז לוין ורוטמן מחליטים לשנות את הכללים תוך כדי תנועה. לי זה נשמע מוכר.

ממש כמו שרצו לשנות את הכללים למינוי שופטים, ממש כמו שרצו לשנות את הכללים למינוי נשיא בית המשפט העליון, עכשיו הם רוצים לשנות את הכללים לבחירת נציב תלונות שופטים. הצעת החוק הזו היא חלק מההתקפה על עצמאות מערכת המשפט, התקפה על הפרדת הרשויות, ומהותה פוליטיזציה מלאה של גוף שיפוטי. על פי הצעת החוק הזו ניתן לבחור נציב גם ללא רקע משפטי. מקצועיות?

היכרות עם מערכת המשפט?

זה לא רלוונטי. העיקר אינטרסים פוליטיים, כי מי צריך מערכת משפט אם אי-אפשר לשלוט בה? הפיכה משפטית, זוכרים?

רצף החוקים ההזויים שבאו לסרס את הרשות השופטת, לחרב את הדמוקרטיה הישראלית ולקדם את מדינת ישראל בצעדי ענק לקראת דיקטטורה. ובינתיים, התוצאה היא שיש מחסור בשופטים, אין נשיא קבוע לבית המשפט העליון ואין נציב תלונות. המשמעות האמיתית היא שלא ימונה נציב עוד הרבה מאוד זמן. כנראה שיש מי שמאוד נוח שהתפקיד אינו מאויש, ממש כמו המינוי הקבוע לנשיא בית המשפט העליון. זוהי פשוט עוד לבנה בהפיכה המשפטית ששר המשפטים וחבורתו ממשיכים לנסות ולהעביר, ועכשיו בשיטת הסלאמי. ואנחנו כאן כדי לא לאפשר לזה לקרות. תודה, גברתי. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן? נאור החליף איתי.

אז חבר כנסת נאור שירי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת להב הרצנו, שפינית לי את הדוכן.

אני רוצה לדבר על מה שהיה עכשיו בוועדת הכספים, כי בעיניי זה משהו שהוא, מה שנקרא, הדבר האחרון שנעשה בוועדת הכספים בכנסת ישראל היה די מייצג מה שקרה, לפחות בעיניי, בשנה וחצי האחרונות פה. העברות תקציביות, יש כמעט איזה 30 40 העברות תקציביות שצריכות להגיע לשולחן ועדת הכספים ונדחו, כבר למעלה מחודשיים. היום בשעה האחרונה של ועדת הכספים החליט אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גפני, לעלות העברה אחת ספציפית של 17 מיליון שקלים להרחבת בית הספר של החופש הגדול. אדוני היושב-ראש, נחש לאיזו אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית נתנו את הכסף להרחבת הפרויקט הנהדר של בית הספר של החופש הגדול?

בשנה שעברה קיצצו אותו, התחייבו להאריך אותו, והשנה קיצצו אותו כמובן לאוכלוסייה שלומדת בחינוך הממלכתי, אבל למוסדות הפטור אין שום בעיה להעביר עוד 17 מיליון שקלים. מה הבושה הכי גדולה? שיושב חבר הכנסת פינדרוס ומאשים אותנו באנטישמיות, שאנחנו שונאים יהודים, ובגלל זה אנחנו מתנגדים ושואלים שאלות לגבי מוסדות הפטור, ולמה הם זכאים,

אולי לא ידעת, חבר הכנסת הרצנו, אבל יום לימודים במוסדות הפטור בשנה רגילה הוא מ-08:00 עד השעה 18:00. איזה כיף זה יום לימודים ארוך. למה אני לא זכיתי לזה? למה הילדים שלי לא זוכים לזה? למה זה הדבר שהכי חשוב עכשיו לעשות בוועדת הכספים, בשעה האחרונה לכינוסה לפני פגרת הכנסת הארוכה ביותר בהיסטוריה? למה לא זכיתי לזה? ועוד מתבייש פינדרוס ואומר: הם משלמים,

חבר הכנסת דוידסון, 300 שקלים.

על בית הספר של החופש הגדול בגן של הילדה שלי משלם 1,400 שקל, ואז הוא אומר לי שהם משלמים על זה. פינדרוס חי בבועה. אין לתאר את הבועה שבה הוא חי. הוא אשכרה חושב שהוא משלם יותר מאיתנו. ואז הוא אמר לי: זה לא רק עכשיו, זה גם בשנה, בשנת הלימודים. ואז אנחנו אומרים לו: גם אנחנו משלמים בשנת הלימודים. אין לתאר את הניתוק הזה. אין סמל גדול יותר וסיום ביזיוני יותר לוועדת הכספים של כנסת ישראל ממה שהיה היום, וזו פשוט שערורייה. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מישהו ראה את שר האוצר של מדינת ישראל? הוא לא פה, ואני שואל את זה כי הוא לא צייץ חמישה ימים על נושא שקשור ליוקר המחיה במדינת ישראל. שר האוצר לא מדבר ולא מצייץ על יוקר המחיה המאמיר במדינת ישראל.

אני לא מדבר על בצלאל סמוטריץ, אני מדבר על שר האוצר של מדינת ישראל, כי בצלאל סמוטריץ' מקפיד לצייץ, מצייץ הרבה, רק אין קשר בין האוצר ויוקר המחיה לעיסוק של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר. ולא שיש איזושהי דחיפות, זה לא שהגירעון הלאומי שלנו פרץ פעם אחר פעם את המסגרת, לדעתי הוא כבר עומד על 7.6% גירעון, זה לא שדירוג האשראי שלנו ירד פעמיים על ידי שתי סוכנויות הדירוג, זה לא שמחיר הדלק עלה ב-20% מאז שעליתם לשלטון, זה לא שיוקר המחיה ממשיך לעלות ולעלות ולעלות, המחיר של החלב המפוקח עלה. גם האשל אלה ב-5%, מוצרי הניקוי,

הירקות,

הכול עולה ועולה ואין שר אוצר. קראתי לאחרונה שהצפון התרוקן מחברות סטרטאפ. מתוך 90 חברות שפעלו בקריית שמונה נותרו רק 32 חברות סטרטאפ בקריית שמונה, וגם מי שנשאר לפעול שם פועל באופן חלקי. לא נשארה, אגב, אף חברת פודטק בקריית שמונה. כ-140,000 דונם של יערות נשרפו בצפון, זה כמעט הגודל של העיר שבה שנינו גרים, אדוני היושב-ראש, פי שניים וחצי, שזאת כמובן תל אביב יפו. אין שר אוצר, אבל ככל הנראה גם אין ועדת כלכלה. אדוני היושב-ראש, כמה דיונים ועדת הכלכלה ניהלה בכנסת הזו על חוק הטלפונים הכשרים?

מה מספר הדיונים שוועדת הכלכלה של כנסת ישראל הקדישה,

לטובת קידום חוק הטלפונים הכשרים? שער. תן מספר.

17 דיונים ניהלה ועדת הכלכלה של הכנסת על חוק הטלפונים הכשרים, לא על מצב המילואימניקים, לא על מצב העסקים הקורסים, לא על יוקר המחיה, לא על שום דבר שמעסיק את אזרחי ישראל. על מה התעכבה ועדת הכלכלה בראשות דוד ביטן? 17 דיונים ארוכים, על מה התעקשה לקיים אותם? על חוק הטלפונים הכשרים. אין שר אוצר, אין ועדת כלכלה, ושיסתדרו אזרחי ישראל עם מחירים שפשוט לא מפסיקים לעלות. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה. אני רוצה רגע לדבר על דיון 40 החתימות בהשתתפות ראש הממשלה שהתקיים כאן בשבוע שעבר. אני חושבת שהדיון הזה מתמצת ומסכם את הכנס החולף. חזרתי הביתה מיום הדיונים הזה בשעה 04:30 עצובה ומוטרדת, אחרי עוד תצוגת תכלית שהבהירה עד כמה המדינה האהובה שלנו נמצאת בסכנה. במשך כל הדיון הזה, קואליציית ה-64, אתם, שמכנים את עצמכם ימין על מלא מלא מלא, הייתם זחוחים ומאושרים. האשמתם את כל העולם, את התקשורת, את המפגינים, וכמובן את האופוזיציה, במחדל ההיסטורי שקרה במשמרת שלכם. במשמרת שלכם. כולם אשמים בטבח הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה חוץ מכם. יש שתי אפשרויות ללמה בחרתם לעשות את זה: הראשונה, הסבירה, היא שזה דף המסרים שקיבלתם מלשכתו של ראש הממשלה נתניהו,

לחפש אשמים, להצביע על בוגדים מבפנים, על משתפי פעולה מבפנים, ואני מבינה למה הסכמתם. במקום להילחם בחמאס בציפורניים, נאחזתם בשלטון באותן ציפורניים, העיקר שלא יגרשו אתכם מהעיר אחרי שנכשלתם בצורה כל כך,

מובהקת. אבל אז הבנתי שהאפשרות השנייה היא כנראה הנכונה, והיא הרבה יותר עצובה ומפחידה: אתם באמת מאמינים בזה, מתוך הכחשה, הדחקה, טרלול משיחי או קוקטייל פסיכולוגי של כל הדברים האלה ביחד. שכנעתם את עצמכם שהאסון הזה לא קשור אליכם, פשוט לא קשור אליכם. אתם בשלטון, אתם בקבינט, אבל אתם לא אחראים, אתם לא אשמים. למעשה אתם הקורבן. זה מפחיד כי זה מראה כמה ההנהגה שלנו מנותקת מהעם, מנותקת מהמציאות. זה מפחיד כי חבורה של חדלי אישים חסרי אחריות, חסרי מצפן, מנווטים את מדינת ישראל ישירות לתוך הקיר עם חיוך, חיוך זחוח, מאוזן לאוזן. אנחנו לא נרים ידיים עד שנפיל את הממשלה המסוכנת הזאת, שמחלישה את מדינת ישראל בעת קריטית, עד שתקום כאן ממשלה אחראית, ציונית, ממלכתית. וזה יקרה, פשוט כי אין לנו ברירה אחרת. אין לנו מדינה אחרת. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני הכול, היום הוא היום ה-290 למלחמה, ויש לנו עדיין 120 חטופות וחטופים. מי שלא צפה אתמול בכתבה עם אלמוג ששוחרר מהשבי,

חייב לצפות. אני אדבר על זה בנאום נפרד, כי יש לי הרבה מה להגיד על זה. אני רוצה להפנות את השאלה הראשונה שלי בנאום הזה לחבר הכנסת אלמוג כהן, חבל שהוא לא פה, ולשאול אותו: האם דין אופקים הוא כדין תל אביב? כי במשך למעלה מ-20 שנים תושבי העוטף סופגים מטחי רקטות, מתקפות טרור ואיומים משמעותיים על חייהם ולא נעשה שום דבר כדי לשנות את המציאות הזאת ולהפוך אותה לטובה יותר. או, לצורך העניין, חבר הכנסת ואטורי, אני רואה שאתה פה. חבר הכנסת ואטורי, חבר הכנסת ואטורי. אין הקשבה. שתוקף את משפחות החטופים. הוא עסוק עם השר. חבר הכנסת ואטורי, וואי, חמש פעמים קראתי לך. יש לך שמיעה סלקטיבית. רציתי לשאול: האם דינה של רמת הגולן כדין - - - פשוט יכול להיות שמה שאת אומרת לא מעניין אותו. טלי, אני לא צריכה את הפרשנות שלך. אני מסתדרת מצוין בלעדייך. - - - זה פשוט אותו הדבר,

יש לך נטייה לפרשן כל דבר במליאה. אני לא צריכה את עזרתך - - - זה אותו נאום שנאמת בשבוע שעבר. אני מסתדרת מצוין, ואת לא תהיי המדד אם מה שאני אומרת מעניין או לא.

אל תתרגזי - - - עם כל הכבוד לך,

רשות הדיבור לחברת הכנסת שלי טל מירון. היא מנהלת את המליאה באופן קבוע. די, מספיק. באמת, הגיע הזמן להפסיק עם ההרגל הזה. די, זה כבר הפך להיות בלתי נסבל. אוי - - - אני נמצאת פה כל הזמן, אז אני יכולה להרשות לעצמי לפרשן, מה שאתם לא. חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת גוטליב,

ואני בטח לא אבקש את רשותך. בבקשה, תפרשני, אמרתי לך לא? אז תפסיקי להפריע בנאומים. זה הפך להיות בלתי נסבל. יש פה עוד ח"כים חוץ ממך. - - - חברת הכנסת גוטליב, אני נותן עוד דקה לחברת הכנסת שלי טלי מירון. אתה יכול לתת לה עוד חמש דקות, לא אכפת לי.

אני מבינה שאת רוצה שכל תשומת הלב תהיה עלייך כל הזמן, אבל מה לעשות שיש עוד חברי כנסת במליאה. די, תפסיקו עם הוויכוח.

היא פונה אליי, אדוני. למה צריך - - - לא, את התחלת בלפנות אליי, לא אני אלייך. כי את מפרשנת כל דבר שנאמר על ידי האופוזיציה על דוכן המליאה. אבל הפינג-פונג הזה חייב להסתיים. ועם כל הכבוד, את לא הפרשנית הלאומית. חברת הכנסת שלי טל מירון, הפינג-פונג הזה חייב להסתיים.

חבר הכנסת ואטורי, מה שרציתי בסך הכול לשאול הוא אם דינה של רמת הגולן הוא כדין רמת אביב, כי אני לא מצליחה להבין איך יכול להיות שבמשך תשעה חודשים מתבצע ירי בלתי פוסק לצפון, מאות ואלפי רקטות וכטב"מים מדי שבוע, ולא נעשה דבר כדי לשנות את המציאות, כדי להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. כלומר, מי שעוד יש לו בית לחזור אליו. אז מתקפת החות'ים על מרכז תל אביב הצדיקה תגובה קשה על יעדים של ארגון הטרור הזה, מתקפה מוצדקת שביצעו אותם טייסים,

שלחתם אותם לפני כמה חודשים לעזאזל, להזכירכם. כיניתם אותם "בוגדים" והפכתם אותם לאויבי המדינה.

וזה אבל חשוב, החות'ים ירו כבר מאות טילים וכטב"מים על מדינת ישראל. רוב-רובם יועדו לאזור אילת והפריפריה הדרומית, אבל באף אחד ממאות השיגורים הללו, שרובם ככולם יורטו בלי שפגעו בשטח מדינת ישראל, הממשלה לא חשבה שצריך להציב את הקו האדום ולהעביר מסר למזרח התיכון שמתקפה על שטחה תיענה בתגובה. כך מתנהל הימין המלא מלא, מלא מלא דיבורים, מעט מעט מעשים. הפקרתם את המדינה, הפקרתם את תושבי הנגב המערבי, בטח ב-7 באוקטובר. ולמען האמת, לרובכם יש חלק גדול בהפקרה של תושבי הדרום במשך שנים בלי לקחת שום אחריות.

את תושבי הצפון גירשתם בפועל מהבתים שלהם, ואחרי שאת הביטחון שלהם לא יכולתם להבטיח, העדפתם לתת את השטחים לנסראללה. אז עם כל הכבוד, אני רוצה להזכיר לממשלה שיש עוד מקומות חוץ מתל אביב במדינת ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.

עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני פונה מכאן אל ראש הממשלה שעושה דרכו לאמריקה:

אתה זוכה להיות ראש המדינה הראשון שנואם בפעם הרביעית בפני שני בתי הקונגרס. כבוד גדול. כבודך הוא כבודנו, כבודה של מדינת ישראל, כבודו של עם ישראל. למרות שמן הסתם טיוטת הנאום כבר מוכנה, אני חושב שזו הזדמנות לספר לנבחרי העם האמריקאי ולציבור שבחר בהם על העם שלנו, עם ישראל, שהתעורר לחיים לאחר שינה עמוקה של כמעט אלפיים שנות גלות, ובאופן שלא קרה מעולם באנושות חזר לחדש את חייו כעם בארצו. כדברי מרן הרב קוק, זצ"ל, שלא מדובר בעם שנוא בעולם שהולך לבקש לו מקום בטוח מרודפיו, אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, ניעור מתרדמתו הארוכה והינה הוא שב אל נחלתו. ספר להם על העם שנלחם כבר למעלה מ-100 שנה על קיומו בארץ נחלת אבותיו ושהמלחמה הנוכחית היא עוד פרק כואב באותה מלחמה ארוכה. ספר להם שהמלחמה שאנחנו נתונים בה היא כנגד מי שרואים בהיטלר, יימח שמו, ובנאצים שותפים לדרך. ספר להם על האסלאם הרדיקלי, ששאיפתו הקבועה מאז היווסדו היא לכבוש את כל העולם כדי לכפות עליו את הדת שלו ושהשאיפה להשמיד את מדינת ישראל היא רק השלב הראשון בתוכנית. ספר להם, אדוני ראש הממשלה, על הצבא המוסרי בעולם, שבכל שנות קיומו חייליו לא חיללו את גופן וכבודן של נשות האויב. שאל אותם איפה יש עוד צבא שכזה בעולם. גלה להם שיש מעוותי נפש ושכל שמציגים את המוסריות הזאת כגזענות. ספר להם על עם עם רמת פריון חיובית גבוהה, בניגוד למה שקורה בכל העולם המפותח, פריון שנובע ישירות מהאופטימיות המוטבעת בו, מאמונתו ומהוודאות שלו בעתיד הטוב שיגיע לו ולעולם. שתף אותם בסיפור המופלא על העם המאוחד, שלמרות המכה המזעזעת והכואבת שקיבל בשמחת תורה, נלחם בצורה מלוכדת, ויודע ומאמין בוודאות שינצח גם הפעם. ספר להם על העם, שמאז שנוצר לפני 3,700 שנה כל שאיפתו היא לממש את ייעודו להביא ברכה ואושר לכל האנושות ולכל העולם. והשם אלוקי ישראל ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, וישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כן, אני הרגשתי צורך לעלות לכאן. לא אתחבא, להפך, אני אדם מאוד פתוח. אתם רואים, אני גם לא קורא מדף. אני אגיד לכם, אני רואה את הדברים ומתחלחל. אתם יודעים,

אני רואה את הדברים שלי ומזדעזע. תרים את - - - עוד יותר גבוה?

רזית 12 קילו, מה? אני יודע שזה מצחיק אותך. לי זה מאוד כואב. לפעמים אני רואה פה, ראיתי אתכם עולים לפה, חברי האופוזיציה. גם לכם יש קצת אחריות. אתה יודע, כל הטינופת שאתם מטילים פה על הצד שלנו, אנחנו חברי כנסת, חיילים שלנו גם כן בצבא, לא רק אתם משרתים בצבא. מה אתם עושים פה?

חצי פושעים, מרם בן ברק, ואתה גם כן עלית. בושה וחרפה על ההתנהגות הזאת. - - - חבר הכנסת בליאק.

אין לי ציפייה. הסילופים של הדברים שלי והעיקומים של הדברים שלי - - - - - - חבר הכנסת בליאק, רשות הדיבור לוואטורי. ולדימיר בליאק, מה כואב לך?

מה כואב לך?

מה הבעיה? אינתיפאדה על משפחת ההרוג, זה מה שכואב לי. אין שום אינתיפאדה. אין שום דבר.

אתה ביקרת אותם? חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה.

הוא פנה אליי.

אם תצטרך, תקבל עוד. אני דיברתי איתם. דיברתי איתם קצת ברוסית, אולי עילגת, שאני מבין. אתמול בערב באתי לנחם אותם.

הסילופים האלה והתרת הדם של הקואליציה זה פשוט בושה וחרפה. אנחנו משתפים פעולה בוועדות למען הצפון. עלתה פה גם חברת כנסת לפני שנייה ומדברת, האם אתה תומך בהתקפות? אני יורה על הצפון? הבנות שלי מתחבאות בחדר מוגן, כשהבנים שלי גם כן נמצאים בצבא. ואני לא רוצה לציין מי נמצא ואיפה. היושב-ראש יודע את זה. והתרומה שלנו היא לא פחות מכם, אולי אפילו יותר. אנחנו הציונים האמיתיים. אנחנו תורמים למדינה.

יומיים הכפשתם אותי.

הכפשתם אותי על דברים שלא אמרתי, וממציאים דברים, ומגלגלים את זה. ואני שומע אפילו, החברים אומרים לי: אתה אמרת ככה? אני לא אמרתי כאלה דברים. אל תאזינו לערוץ 12, שאתם מתים עליו, במהדורה המרכזית: איזה סלט אכלה העוזרת של ניסים ואטורי?

רבאק, תגידו לי, מה קורה אתכם? התרת דמו של ראש הממשלה. אתם מתירים את דמנו, ויקרה פה אסון בסופו של דבר.

הינה תמונה אחרת קצת. היום בא אליי אב שהבן שלו בעזה, הוא אומר לי: הבן שלי בעזה. אני תומך בך. אומר: ניסים ואטורי, אני תומך בך. על איזה מכתב חתמנו? מי נגד החזרת החטופים במדינת ישראל? אפילו אם אתם שמעתם את זה, תגידו: אנחנו לא מאמינים. במכתב כתוב במפורש שאנחנו בעד החזרת החטופים. אנחנו לא נגד ראש הממשלה, לא רוצים להפיל את הממשלה, חס וחלילה. הממשלה הכי טובה שהייתה פה. מאז הממשלה שלכם למדנו. הממשלה הכי טובה

שמעתי אותך כשהיית על הבמה. לא הפרעתי לך. אז תשמע אותי. - - - כואב לך מה שאני אומר? אתה לא יודע מה הקראתי אפילו.

אנחנו שילמנו מחיר ומשלמים מחיר. חבר הכנסת דוידסון, אתה בקריאה ראשונה.

אני מבקש 20 שניות להשלים.

ואני מסביר לך דבר אחד: הילדים שלנו נלחמים ביחד בעזה. הילדים שלנו חטופים בעזה. הילדים שלנו,

גם אצלנו, גם בני משפחות שלנו חטופים וסופגים ויש הרוגים. כשבני הזוג ברנס נהרגו בגולן, אני דיברתי על זה ואמרתי: זה נוגע בסוף בכולנו. גם בתל אביב נפגעים.

ואני אחזור על זה כל הזמן: ההפגנות האלה מיותרות בזמן מלחמה. לא ייתכן שאנשים נהרגים, ואנשים מפגינים ממול. איזה מין דבר זה? ואל תגידו לי שזה אנשים - - - זו

די כבר, דמוקרטיה.

בזמן מלחמה עוצרים הכול. כולם ביד אחת מול האויבים שלנו. מי האויבים שלכם?

ראש הממשלה? יושב-ראש הכנסת?

מי האויבים שלכם? תגידו לי, אתם השתגעתם?

אז מישהו ידקור אותי, אז זה יהיה בסדר? זה מוגזם, האלימות של הכאילו-משפחות חטופים. זה לא משפחות החטופים, סליחה. משפחות החטופים, אנחנו מדברים איתן. אני יושב איתן כל יום. אני ישבתי בבתים שלהן. אני יושב איתן. אז תקרא

חבר הכנסת ואטורי, משפט לסיום. אני אילחם על

רם בן ברק.

אנחנו בעד החזרת החטופים. אנחנו נגד פינוי ציר פילדלפי, נגד פינוי ציר נצרים. אנחנו בעד ניצחון בעזה והחזרת כל החטופים על ידי זה. תודה רבה לכם, פורום תקווה שם ביציע, אוהב אתכם.

חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. ממשלה הכי טובה בהיסטוריה. תגיד, לא הגזמת? הממשלה שלכם הכי גרועה בהיסטוריה. לך תבקש סליחה. חברת הכנסת שרון ניר, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האיום האיראני על מדינת ישראל הולך ומתגבר, ונדמה שראש הממשלה כהרגלו מחליט שלא להחליט. יותר גרוע מלקבל החלטה גרועה זה לא לקבל החלטה בכלל.

ממשלת ישראל חייבת לשנות את סדר העדיפויות שלה ולטפל בראש התמנון. איראן זה מקור הרוע. האסטרטגיה האיראנית היא למעשה להתיש את צה"ל בכל הזירות, החות'ים בתימן, חמאס בעזה,

בלבנון, חיזבאללה, מיליציות שיעיות בסוריה ובעיראק, וכל זאת כדי למנוע מאיתנו להגיע לטיפול השורש. איראן יצרה טבעת חנק סביב מדינת ישראל. רק בסוף השבוע האחרון אמר בלינקן שאיראן במרחק של שבועיים מנקודת הפריצה לייצור חומר גרעיני בקיע. באותו רגע היה מקום לכנס דיון קבינט בנושא איראן וגרורותיה. אך מה אנחנו שומעים במקום זאת? אנחנו שומעים על קבינט שלא מתפקד, על ראש ממשלה שממדר חברי קבינט, על חברי קבינט שלא משתתפים בהחלטות קריטיות וטוענים שהם חותמת גומי. כפי שאמר ראש הממשלה בנאומו: במזרח התיכון מעריכים את החזק והנחוש, אך לצערי, יש פער תהומי בין האמירות שלו לבין הביצוע בפועל. הדבר היחיד שראש הממשלה שלנו נחוש לגביו הוא לשמור על הכיסא שלו. ההרתעה קרסה, צריך להודות בכך. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות ילד הכאפות של המזרח התיכון. בהיעדר אסטרטגיה ברורה ופעילות נחושה, הקובעת שדין אילת ודין קריית שמונה כדין תל אביב, האויב ימשיך למתוח את הגבולות. מדינת ישראל חייבת לגבות מחיר מכל אויב בכל מצב ובכל תנאי על פגיעה בריבונותה. עלינו לעקור את האיום מהשורש. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מאז ומתמיד, עוד מתקופת ימי בן גוריון, כללה את המרכיבים הבאים: הרתעה, התרעה והכרעה. לא ייתכן שההרתעה קורסת לתוך עצמה, והממשלה הזאת ממשיכה בשלה.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ,

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, אני חוזר מהדיון המי-יודע-כמה בוועדת הכלכלה על חוק מהפכני. אתם בטח חושבים שזה לתת הטבות למשרתי המילואים או להעביר את התקציבים שלא הגיעו לסטודנטים, אולי לדבר על האיתנות והחוסן של הכלכלה הישראלית, או סתם משהו שלא אוהבים לדבר עליו בבית הזה, יוקר המחיה.

לא, לא, חברים. זה לא היה נושא הדיון. נושא הדיון, בפעם המי-יודע-כמה, במלחמות, בלחצים, ופתאום הדלת נפתחת מאחורי יו"ר הוועדה, סביבת ראש הממשלה, שר התקשורת,

יש למישהו ניחושים? בועז, על מה הדיון? ערוץ 14. ערוץ 14. איזה עוד נושא מביא לפה התייצבות של 100% בקואליציה הנהדרת הזו, אם לא ערוץ 14? ומה היה נושא הדיון? שר התקשורת החליט לתת להם הטבות של מיליונים, מיליונים. ואז, מה קרה? אמרו לו: אין לך סמכות. מה עושה השר שאמרו לו שאין לו סמכות? מנסה להביא חוק. לכפות עלינו חוק בכנסת דרך ועדת הכלכלה.

כשהוא מבין שגם שם יש התנגדות, מה הוא מנסה לעשות? להתחיל לעשות פליק-פלקים, זה גם טוב לערוצים האחרים, טוב לזה. חוק מיותר. וכשגם זה לא הצליח, הגדיל והביא חוק אחר מטעם קלנר מהליכוד, בדמותו. אני באמת לא מבין מה הניסיון בזמן שיש מלחמות, חטופים, הצפון מופקר, הכול עולה באש, להתעסק רק בערוץ 14. אם למישהו יש תשובה אחת טובה למה שר התקשורת עובד אצל ערוץ 14, אני אשמח לשמוע אותה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. כעת יעלה ויבוא חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, מוותר. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, השבוע בישיבת הקבינט שהתקיימה בנוגע לחטופים נאמר על ידי ראש הממשלה נתניהו: "אנחנו לא צריכים להיות לחוצים. חמאס הוא זה שצריך להיות לחוץ. החטופים סובלים, אבל הם לא מתים". אדוני ראש הממשלה, האם אתה מחכה שהם ימותו, ואז ממש לא תהיה בלחץ וגורלם יהיה כגורל הדר גולדין ואורון שאול, שעשר שנים שהם שם? די לשמוע את דבריה של עדי מרציאנו, אימא של נועה, שנרצחה בשבי החמאס: "שמעתי את הדברים של ראש הממשלה, ואולי הוא לא יודע, הבת שלי נועה נחטפה, סבלה, ומתה בשבי החמאס. ככל שהזמן עובר, החטופים ממשיכים לסבול, וזמנם אוזל. אנחנו שילמנו את המחיר הכי כבד. נועה שילמה בחייה, ועכשיו צריך להחזיר את כולם". כבוד היושב-ראש, עדיין 120 חטופים וחטופות נמצאים בשבי החמאס. הדבר הזה מדיר שינה מעיני כולם. ברור לנו שבלי החזרת החטופים לא תהיה תקומה לעם הזה, למדינה הזו. ואני יכולה לומר לאדוני היושב-ראש ולכם: אני כתושבת שדרות מבינה את החשיבות כשיכול מאוד להיות שצריך לעצור את הלחימה, אבל מה זה לחימה לעומת הצלת חיי אדם,

איך אנחנו יכולים לישון כשאנחנו יודעים מה עובר עליהם? ואנחנו יודעים, מגיעות אלינו עדויות. יש לנו חטופים וחטופות שהשתחררו. תבינו שהם בעצמם עוד לא חוזרים לחייהם כי הם עדיין חיים את אחיהם השבויים.

אני פונה מפה לראש הממשלה: עכשיו, כשאתה בשמי הארץ, אני מניחה, עם איזה כוס שמפניה, לא ברור לי למה חיכית עד יום חמישי לשלוח את המשלחת שתטפל בנושא החטופים. כי מה, יש חשש שהם ייקחו את הפוקוס מהביקור שלך? אדוני ראש הממשלה, הדבר הכי טוב שיציל אותך ויציל את כבודך, אם בכלל נשאר כזה, זה להשיב את החטופים הביתה עכשיו.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. שלום, אדוני כבוד היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני אמשיך את דבריה של חברתי ושכנתי חברת הכנסת דבי ביטון משדרות. אני בא מקיבוץ מפלסים, ואני רוצה לומר שמי שמאמין לא מפחד. מי שמאמין שרוח האדם וחוסן האומה חיוניים לנו לא יירתע מאיומי האויבים. ניקח אותם ברצינות, נתמודד מולם, אבל לא ניבהל מהם. מי שמאמין שכישלון שמחת תורה, אסור שיימשך בהפקרת האחיות והאחים בעזה, לא ייבהל מהמחירים הנלווים, ככל שהם יהיו סבירים. ומי מחליט, סביר או לא? אנחנו, המדינאים ואנשי המקצוע, ביחד, בדיון רציני, מחושב. - - - כבוד השר, זה מפריע. מי שמאמין שתמורת השבת החטופות והחטופים כולנו צריכים לשאת בנטל, לא יפחד מסיכונים סבירים,

עצירת המלחמה בעזה. אני ומשפחתי וחבריי ושכניי חיים קילומטר וחצי מהגבול שנפרץ. אני מודע לכך, כפי שציינה חברתי דבי, שהצלת אחינו ואחיותינו בעזה תשאיר בחיים אויבים מרים ומסוכנים. אך מול הטרור, שספג מהלומות עצומות ושהארגונים, הגדודים והחטיבות שלו מפורקים, עומדות חטיבות של גבורה ונחישות של חיילי וחיילות צה"ל, שיישארו איתנו, צמוד אלינו, ברצועה לאורך הגבול וביישובים. למען שיקומו של העם שלנו,

אדוני היושב-ראש, למען קיומה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, גם אנחנו על גבול עזה, שלא נרגע, צריכים לשאת בנטל הביטחוני, נטל מופחת,

זו המשימה, זו האחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו. זו ההוקרה, שבאה לאחר היציאה לקרב, לאחר ההיחלצות אל מול פני האויב, של עשרות אלפי חיילים, שמאות מהם קיפחו את נפשם כדי שאנחנו נוכל לשוב לביתנו. ואומה חייבת להכיר לא רק באיומים שמולה, לא רק בנכסים שעומדים לרשותה, אלא גם ביכולת שלה להתמודד אל מול שלל המשימות שעומדות בפנינו. המשימות הן: השבת החטופים, החזרת הישראלים הגולים מביתם ויצירת קואליציה בין-לאומית שתעמוד אל מול הסיכונים הקשים ממזרח. אני מקווה שנסיעתו של ראש הממשלה תאיץ את המחשבה ההגונה שביטאתי כאן.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. שלום, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אתמול השתתפתי בכנס של עולים חדשים. זה היה כנס ומפגש אינפורמטיבי כדי לתת מידע ולסייע לעולים חדשים למצות את כל הזכויות, לדעת כל מה שמגיע להם, ושידעו לקחת את זה מהמדינה. אתם יודעים, בשנים האחרונות התברכנו, פשוט התברכנו, באנשים משכילים, בעלי תארים מתקדמים, רופאים, מהנדסים, ואתם לא מתארים לעצמכם כמה מכשולים יש בקליטתם בארץ. המדינה פשוט לא מעוניינת לקלוט את אותם רופאים, את אותם בעלי מקצועות בריאות אחרים ואת אותם מהנדסים, כי לפניהם יש הרבה הרבה חסמים ביורוקרטיים, חסמים של חוסר מידע, והמדינה לא עושה כלום כדי לקלוט אותם היטב. בשנות התשעים, כשהגיעו עולים חדשים, הם פשוט גרמו לפיתוח ולהתקדמות של המשק ושל הכלכלה, פשוט הצילו את המדינה והובילו אותה רחוק. עכשיו יש לנו הזדמנות, כשאנחנו נמצאים לקראת משבר כלכלי, לקחת את המומחים, אנשים שיודעים לבנות תוכניות עבודה וליישם אותן, ולקחת את הניסיון שלהם ולהתקדם איתם קדימה. צריך רק ללוות אותם, רק לעזור להם, קצת תרגום, תגבור שפה, והם יתקדמו לבד ויקדמו את המדינה. כל מה שאמרתי מתקשר ומתחבר עם הדיון שהתקיים בוועדת העלייה והקליטה לפני כשבועיים. בוועדה פורום ארלוזורוב הציג לפנינו מחקר שבחן את השתלבותם של העולים החדשים שעלו ארצה משנת 2008 ואילך, ועשו השוואה לעולים הוותיקים שעלו ארצה בשנות התשעים. והמסקנה העיקרית שעלתה היא שהעולים החדשים אומנם משכילים יותר, אך מועסקים בעבודות פחות טובות ופחות רווחיות מאשר העולים הוותיקים. והתופעה הזאת מכונה "השכלת יתר" העולים החדשים הם אנשים משכילים ועובדים בעבודות פחות טובות ומרוויחים פחות כסף. המצב היום הוא ביטוי של בזבוז הון אנושי, והון אנושי איכותי וטוב לשוק העבודה. לדוגמה, עולה חדש בעל תואר שלישי, מומחה במקצועו, מגיע לישראל ומקבל הפניה ללשכת התעסוקה, ומקבל משם הפניה למפעל ייצור אלקטרוניקה כפועל ייצור. זה לא כואב? זה לא בזבוז? בזבוז. לפי המחקר שהציג פורום ארלוזורוב, העולים הוותיקים מקבלים בממוצע 12,800 שקלים, והעולים החדשים מקבלים בממוצע 8,000 שקלים, ולא מקבלים תגמול עבור ההשכלה.

כי העולים החדשים שהגיעו ארצה לפני שנתיים לא קיבלו עד היום אישורים על ההשכלה שלהם, אישור על השכלה של תארים מתקדמים.

שנתיים הם ממתינים לאישור והחלטות של משרד החינוך. זאת פגיעה בזכויות האזרחים, זאת פגיעה בעולים החדשים, זאת פגיעה בעתיד של המדינה. חבר הכנסת יבגני סובה אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קדם אותי כאן אחד מחברי הכנסת, חבר ועדת הכספים, שציטט את מה שהיה היום בוועדת הכספים. ואני רוצה להסביר לחברי הכנסת ולעם היושב בציון את האמת האמיתית על מה שהיה היום בוועדת הכספים. נכון, לא כל מי שהגיע היום לוועדה להתנגד הוא אנטישמי,

אבל היה פה מעשה, וסוג ההתנהלות הזאת מתאים לעולם תחתון, ממש לעולם תחתון. ואני רוצה להקריא לכם: יצא קול קורא לרשויות מקומיות להפעלת קייטנות. להפעלת קייטנות, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני עדיין,

מנסה להבין מה הקשר בין קייטנה ללימודי ליבה. הרי זה לא בית הספר. כשאתה לא רוצה לממן בית ספר שלא לומד לימודי ליבה,

מה הקשר בין קייטנות ללימודי ליבה? תקשיבו טוב: יש עמותות שמפעילות תלמודי תורה, מוסדות פטור במגזר החרדי, שמתוקצבות ב-30%, 27% מילד רגיל בממלכתי, הכי נמוך. אבל הוציאו קול קורא, תראו איזה יופי, קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות בגנים, בתי ספר של החופש הגדול, במוסדות הרשמי, מוכשר ופטור. אבל הערה: לעניין התוכנית של מוסדות הפטור יובהר שזה רק אם יובא כסף לתקנה תקציבית. לא ראיתי, גם למוכר שאינו רשמי צריך להביא? גם לרשמי?

לפטור צריך להביא כסף, והכסף צריך לעבור באישור ועדה. אבל ראו איזה פלא, בעולם תחתון ככה עושים, שולחים את זה ביום חמישי, כשהכנסת הולכת להתפזר, ואז אומרים לך: תקשיב, זה לא יקרה אם לא יהיה. עכשיו תסבירו לי: איזה לימודי ליבה לומדים בגן ילדים רשמי כשהם עושים מתנפחים בחופש הגדול? שמישהו יסביר לי פה. ואז באים חברי כנסת, חלקם אולי בתמימות, נגררים אחרי האנטישמים ושואלים שאלות. שואלים שאלות. זה לא נראה להם. מה זה הדבר הזה? מה אתם מביאים 17 מיליון שקל, מה עם הילדים האחרים? כמה צביעות ורשעות יכולות להיות בדבר הזה. כי כולם יקבלו, הכול בסדר, רק מישהו באיזשהו משרד ממשלתי שמתנהל כמו עולם תחתון, הכניס איזה סעיף קטן כזה תמים: אם לא יבוא לאישור. ואז הם גם שואלים שאלות, ושולחים את אותם חבר'ה ולשאול שאלות. אז נכון,

לא כולם אנטישמים, אבל אלה שהיו נגררו אחרי האנטישמים, שידעו שעושים את זה משנאה. מה רע בילד החרדי שלא מגיעה לו קייטנה בגן ילדים? כי הוא לא למד מתמטיקה? למה לילד הזה לא מגיע? כי הוא חרדי? זה לא אנטישמיות? תן לי סיבה אחת. הרי הקול קורא הוא לכולם, לכל הילדים, רק להם, לסוג ד' האלה, אלה נעביר אותה ויה דולורוזה ונשפיל אותם בוועדת הכספים, ונשלח את אותה רשעית, שאני לא רוצה להגיד לי את שמה, שתבוא ותשאל גם שאלות, ותשאל גם על הכסף של התקציב. למה אתה לא שם את הכסף בבסיס התקציב? משפט אחד. השאלה התמימה הזו: האם זה פוגע בתוכנית? מי עצר את התוכנית הזאת של 67 מיליון שקל, לגמרי, כל השנה?

אבל כן לומדים מתמטיקה, טעית,

בגן ילדים במתנפחים. לא, ילדים. אה, בגן ילדים. גם חרדים לומדים מתמטיקה, הרב פינדרוס, בכל המקומות. גם המוכשר, גם הפטור. לומדים מתמטיקה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אחרי הבכי והנהי של חבר הכנסת פינדרוס, נציג מגזר הפריבילגים, בואו נעשה סדר: היום בוועדת הכספים נעשה מחטף,

על חשבונכם, אזרחי מדינת ישראל. 17 מיליון שקלים הועברו למימון תוכנית החופש הגדול של מוסדות הפטור בחינוך החרדי,

בהם כמובן לא מלמדים לימודי ליבה. זה קשור ולא קשור. זו שאלה של סדרי עדיפויות. על חשבון תוכנית תגבור החינוך היסודי, תוכנית תגבור החינוך היסודי, ככה רשום בספר התקציב. במציאות, השנה קוצץ בחינוך הממלכתי. אני שאלתי כמה שאלות בדיון: האם מוסדות הפטור עומדים בקריטריונים הקובעים את תנאי הסף להשתתפות בתוכנית? לא קיבלתי תשובה. מקצצים 27%, אדוני היושב-ראש, מתוכנית התגבור בחינוך היסודי, וטוענים שלא נפגעת הפעילות בתוכנית. הייתכן? לא קיבלתי תשובה. מה מסגרת התוכנית? עד איזו שעה היא תתקיים? כמה תלמידים ישתתפו? לא קיבלתי תשובה. ואז הסתבר, חבריי חברי הכנסת, שמוסדות הפטור בכלל לא יצאו לחופש. לא יצאו לחופש ב-1 ביולי. אני יודע שבבית הספר של הבנות שלי בית הספר יצא לחופש, ואז הם קיבלו את תוכנית החופש הגדול. אם מוסדות הפטור לא יצאו לחופש, למה הם מקבלים עוד כסף בנוסף לתוכנית החופש הגדול? שאלנו, לא קיבלנו תשובה.

יוצאים לחופש, אבל לא ב-1 ביולי. חברי חבר הכנסת נאור שירי, לא יצאו לחופש ב-1 ביולי.

עוד שבועיים הם יוצאים. עוד שבועיים, אבל הכסף, עוד שבועיים? עוד שבועיים, 1 ביולי. זה בדיוק העניין.

זו בדיוק הנקודה, אדוני היושב-ראש. והבנות כן יוצאות. אבל אתה - - - חבר הכנסת שירי שאל ולא קיבל תשובה. הבנות יוצאות ב-1 ביולי. חברת הכנסת לזימי שאלה ולא קיבלה תשובה. תראה איך קיבלנו תשובה בשנייה. אז חרף העובדה ששאלנו שאלות ולא קיבלנו תשובות, יושב-ראש הוועדה ביצע מחטף והעלה את ההעברה להצבעה.

החיילים מהליכוד, בלי לשאול שאלות, מצביעים. אנחנו שלחנו מכתב ליועצת המשפטית של הכנסת. אנחנו לא מתכוונים לוותר. זה כסף של הציבור. תפסיקו לבזוז את כספי הציבור בניגוד לחוק. יש פה לכאורה תקצוב שהוא כפול. אנחנו לא נוותר בנושא הזה. אנחנו ניאבק כדי שכל שקל יגיע לתלמידים שבאמת צריכים את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת ירון לוי.

אנחנו פשוט לא היינו בוועדת הכספים, אז אנחנו לא יודעים. לא הבנתי.

אבל תגיד את כל התשובה, שהבנות יצאו ב-1 ביולי. הבנות, גם בחרדי. תגיד, דיברתי על הבנות?

יש קייטנות גם לבנות, לא? לא הפעלתי לך את הזמן, ואתה יודע שלך אני נותן פריבילגיה, תמיד עוד 20 שניות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום שישי האחרון מלאו 30 לנפילתו של גיבור ישראל עומר סמדג'ה, זיכרונו לברכה. בשישי עמדתי שם עם בני המשפחה והחברים והרגשתי את העצב והכאב לצד גדלות הרוח והעוצמה שמשדרת משפחת סמדג'ה בעת הקשה הזאת, כמו משפחות רבות. אורן בחר להגיע עם המדים של המשלחת האולימפית, והוא מסר מעל הקבר הטרי של הבן שלו שהוא בוחר לטוס לאולימפיאדה. אורן שיתף אותנו שההחלטה נלקחה בחיבוטי נפש עם משפחתו ובתמיכתם של אשתו ליאת וילדיו רום ורותם. אני רוצה להקריא את הדברים המרגשים שכתב אורן: "בתוך כל הקושי והכאב אני יודע כי עליי לבצע את משימתי אל מול פני העולם במיוחד בעת הזאת. אני מחויב בערך המצוינות, השאיפה להצלחה ורוח הניצחון של הספורטאים שלי, הצוות המקצועי, איגוד הג'ודו והנבחרת האולימפית כולה. אנחנו נצא לתחרות בראש מורם מתוך דבקות במטרה ורוח אחדות העם, המחזקת תמיד" ולבטח בעת הזו. עומר סמדג'ה, זיכרונו לברכה, היה גיבור לא רק במותו בהגנה על המולדת, גם בחייו הציל חיים, כשתרם מח עצם בשנת 2019 ונתן תקווה וחיים לאדם שלא הכיר. אני רוצה לסיים במשפט שכתב עומר סמדג'ה, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל: "להיות לוחם זה לא קל - - - אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי לעשות". תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

תודה רבה. אמן ואמן. חבר הכנסת משה טור פז. אדוני יושב-הראש, חבריי חברי הכנסת, היום בוועדת כספים קרא לי יושב-ראש הוועדה גפני "שונא חרדים", אחת ההזיות ואחד הכינויים שהכי לא מגיעים לי בעולם. כשעזבתי את ראשות מינהל החינוך של ירושלים, שכידוע 38% מתלמידיה חרדים, באו אליי פוליטיקאים חרדים ואמרו לי: הלוואי שידאגו לנו כמו שאתה דאגת לנו. אז אני לא זכיתי בכינוי על זה שאני אוהב חינוך, על זה שאני אוהב יושר מידות ועל זה שאני אוהב שוויון, שלוש תכונות שפשוט לא מסתדרות. היום קיימנו דיון בוועדת כספים על 17 מיליון שקלים של כספים קואליציוניים שיועדו לקייטנות למוסדות הפטור. באתי לוועדה, והיות שזה נושא שאני קצת מבין בו, שאלתי כמה שאלות, כמו למשל: למי שלא יודע, במוסדות פטור לומדים 65,000 ילדים חרדים, הילדים האלה,

אדוני יושב-הראש,

לומדים עד תשעה באב, אז למה אני מממן קייטנה לילד שלומד? שאלתי את נציג משרד החינוך משה שגיא, סמנכ"ל כספים, הוא אחראי בתקציב 2024 ל-84 מיליארד ש"ח, למה שולח המשרד את אחד האנשים הכי עסוקים בו על 17 מיליון שקלים, האם זה מעיד על חשיבות התקציב או אולי יש פה איזשהם לחצים שהוא צריך להתמודד איתם? אמרתי לו ששוב, אני בעד שגם לילד חרדי, כמו כל ילד בישראל, יהיו את מלוא השירותים. השאלה היא: הרי בוצע קיצוץ השנה בבתי הספר של החופש הגדול, קיצוץ שאני מאוד כעסתי עליו, האם 17 המיליון האלה נכללים בקיצוץ או שהם באו לחפות עליו? לא קיבלתי תשובה. שאלתי, יותר נכון שאל אחד מחבריי, אם 0.5 מיליארד השקלים שקוצצו למשרד החינוך ממש עכשיו כוללים או לא כוללים את ה-17 מיליון, אין תשובה. שאלתי: היות שרוב הכסף למוסדות הפטור עובר דרך החינוך העצמאי, והחינוך העצמאי נמצא לכאורה בחדלות פירעון לאור גירעונות של 800 מיליון שקלים ועוד 74 תביעות אקטואריות על מעילות, 2% תרומות שלקחו ועוד, האם הכסף הזה נכלל או לא נכלל? אין תשובות. כמה שאלות. מה זה, ליל הסדר? כמה קושיות יש לך?

תוך כדי הדיון, שולחים לי נציגים חרדים עוד שאלות. ועל כל הדברים האלה קורא לי חבר הכנסת גפני, על זה שאני בא לדאוג לתלמידים שהוא אמור לדאוג להם. זה אותו חבר כנסת גפני שאמר: אין דבר כזה ממלכתי-חרדי, או ממלכתי או חרדי. לא נכון, יש היום 20,000 תלמידים בחינוך הממלכתי-חרדי, ובשנה הבאה יהיו 25,000. יש ילדים חרדים שרוצים את הדברים האלה ומקבלים שירותים חסרים מהמדינה. לצערי הרב,

הציוני-דתי, אצטרך להיאבק בשבילם, בגלל שחלק מנציגי הציבור שלהם לא נאבקים בשבילם. לא קם ממלכתי-חרדי בבני ברק למרות שהורים רוצים, לא קם במקומות נוספים.

חבריי היקרים, ככה נראית פוליטיקה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא. - - - לא, החליפה. היא נתנה לכוהן קודם. כוהן בראש. אני לא כוהן, אתה יודע. אתה לא כוהן? חשבתי שאתה כוהן. פעם, כשיהיה לי זמן לפיליבסטר, אני אסביר לך. עד גיל 25 הייתי. השבוע יהיו לך הרבה הזדמנויות להסביר לי. הרב בקשי דורון ישב - - - רגע, תיקח כוס מים, שלא ייתקע לך בגרון. מתן, שתה כוס מים, שלא ייתקע לך כמו

כמו שחברות הייטק נותנות תמלוגים - - - כמו שסטודנטים קיבלו הקלות - - - הדבר היחיד שנתנו לנו הוא רשימה של השתלמויות דרך ארגוני המורים שאנחנו יכולים לבצע בצורה א-סינכרונית. ואני שואל אתכם, למי יש זמן? נרשמתי לאחת כזאת, צריך להגיש מטלות שונות אחת לשבוע-שבועיים, ובום! באמצע צו 8 לעזה, ולא הצלחתי לסיים אפילו 30 שעות. עד לרגע זה, חוץ מהמכתבים, לא קיבלנו שום הכרה כלכלית / עזרה למשפחה ולילדים / הוקרה מקצועית ממשרד החינוך או מהארגון שמייצג אותנו.

אנחנו המורים המילואימניקים נמצאים במערכת החינוך מתוך ערכים של אהבת המדינה והרצון לשנות דברים לטובה. אלו אותם ערכים שמובילים אותנו, המורים והמורות, לשרת במילואים. אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך לשרת את המדינה גם ללא הכרה או תמורה כספית, אבל הייתי מצפה מכם להיות הראשונים שמעריכים (מעשית!) את ציבור המורים והמורות שנמצאים השנה במילואים". אדוני היושב-ראש, זה מכתב שכתב מורה, מורה בישיבה תיכונית, על כך שדווקא משרד החינוך, מבין כל משרדי הממשלה, לא דואג למורים, לפצות אותם על מה שהם מפסידים בגלל שירות המילואים שלהם. וכמו שהמורה הזה אמר, הם ימשיכו לעשות מילואים כי הם מאמינים שזה מה שהם צריכים, בטח כמחנכים, אבל לא יכול להיות שמשרד החינוך,

גם הנציבות, ככה פוגעים בהם על זה שהם משרתים במילואים.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, בדרכי למליאה, ממש כאן במסדרונות הכנסת, פגשתי את יחי דולב, פגשתי אותו כעת במסדרון והוא אמר לי, אני חייב לספר לך משהו ואני רוצה שגם אתם תשמעו. יחי יהוד. יהוד, צודק, תודה על העדכון. נכון, פגשתי את יחי יהוד במסדרון. יחי יהוד הוא אבא של דולב יהוד וארבל יהוד. דולב יהוד וארבל, ובן זוגה אריאל קוניו, נחטפו שלושתם מביתם בניר עוז. למה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? כי יחי באמת נמצא ללא הרף במאבק להחזיר את ארבל, הבת שלו. ומסתבר שביום שישי הוא אוהב לנסוע להרי ירושלים עם הג'יפ שלו, לנשום אוויר כמה שעות לפני כניסת שבת, ובאמת להתפרק לבד ולדבר על הכאב, על האובדן שלו,

הוא חנה את האוטו שלו ליד השער הצהוב של בית מאיר. כמובן על האוטו השלטים של ארבל, של דולב, זיכרונו לברכה, ושל ארבל, תיבדל לחיים ארוכים. עצר לידו בחור, הסתכל על האוטו ואמר ליחי: זו פרופגנדה זולה. זה מה שאמר אדם ישראלי, לא מישהו באירופה שתולש מודעות, לא איזה מישהו שנורא קל לנו להגיד עליו: תראו איך הוא מתייחס למשפחות החטופים, כאן, יהודי ישראלי, שכולו בושה וחרפה, שאני מאוד מקווה שהוא יראה את הנאום שלי. כשיחי בא ואמר לו: זו הבת שלי שם וזה הבן שלי שנרצח בעזה, הוא מהר מאוד התנצל. אמר לו: אני מתנצל, לא ידעתי שזאת המשפחה שלך. אבל יחי אמר לו: אם זה היה סתם אדם שתומך בנו, עדיין היית קורא לזה פרופגנדה זולה? אותו אדם הגיע לכדי דמעות, אמר: אני מתנצל, ניסה לחבק את יחי. הוא לא רצה את החיבוק שלו, בצדק. הוא אמר לו: מה אני יכול לעשות? יחי אמר לו, היום יום שישי, שב עם המשפחה שלך בארוחת שבת ותגיד להם שהחטופים הם לא האויב. תגיד להם שעם ישראל צריך להתאחד סביבם. ואם ראש הממשלה לוקח איתו במטוס משפחות של חטופים, אז כל אזרח במדינה הזאת, כל אחד צריך להיות איתם ולא להגיד על השלטים שלהם פרופגנדה זולה. אוי ואבוי, מה קרה לנו? אלו אנשים שנחטפו במשמרת שלנו. אנחנו כולם צריכים להיות מסביבם. ותחשבו מה זה לאב כזה, מה הוא צריך לעבור שם בכניסה לבית מאיר, כשבסך הכול נסע לנשום אוויר וקצת שיהיה שקט. זה מה שהוא צריך לשמוע מהציבור? שיתבייש אותו אדם.

כולנו ביחד עם משפחות החטופים.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, את בטלפון, אני קורא לך ואת לא מתייחסת. זה לא מכובד. את אחרונת הדוברים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דיברו כאן לפניי על עוד דיון מחפיר הבוקר בוועדת הכספים. באמצע ימים של מלחמה, עם כל כך הרבה מפונים, המדינה במצב כלכלי באמת לא ברור, אין דיונים על תקציב 2025. ראש אגף התקציבים כבר מיואש, פונה באופן פומבי בכנסים ואומר: שר האוצר, למה אתה לא מקיים דיון על התקציב? בעולם מתוקן היינו כבר צריכים להיות עמוק עמוק בדיוני תקציב לשנה הבאה, התקציב היה אמור להיות מאושר באוגוסט בממשלה כדי שהוא יוכל להגיע לכנסת. אבל איפה אנחנו נמצאים באמת בפועל? אתמול קיבלנו בקשה לדיון בוועדת הכספים על כל מיני העברות תקציביות חשובות. אין דיון על תקציב 2025, יו"ר ועדת הכספים הנוכחי אפילו לא סיים לאשר את כל הסעיפים של התקציב הדו-שנתי שהיו אמורים לעשות, כי הוא בשביתה בגלל הגננות של אופק חדש בחינוך החרדי, הוא מסרב כבר חודשיים לקיים דיון שהוא חייב לקיים לפי תקנון הכנסת, שחתמו עליו שליש מחברי ועדה, על אי-הסדרים במאות מיליוני שקלים ברשתות החינוך העצמאי. וגם הבוקר הוא מקדיש את הדיון היקר מפז, את הזמן הנדיר הזה בוועדה, להעברה לצורך תקצוב בית הספר של החופש הגדול של מוסדות הפטור. הוא מעביר כסף קואליציוני שהיה מיועד לתגבור החינוך היסודי הכללי במדינת ישראל ולוקח 17 מיליון שקלים מכבשת הרש הזאת. ואני רוצה לספר לכם שאלו פניה של ועדת הכספים בכנסת הזאת. ברשימה שקיבל יו"ר ועדת הכספים היו עוד דברים: היה כסף להצטיידות ברכבים ואמצעי כיבוי כדי להתמודד עם איום השרפות במצב המלחמתי בצפון, כסף חשוב, שאותו הוא לא ראה לנכון להעלות. היה כסף לשלם, להעביר תקצוב חשוב למשטרת ישראל בשביל 225 תקני כוח אדם כדי לאפשר לטפל בכלואים בבתי הכלא בישראל, הרי רק לפני כמה שבועות ראינו את החרפה של שחרור מנהל בית חולים שיפא, מבתי הכלא. היו כל מיני הוצאות פיתוח שהיינו צריכים להעביר לצורך הסברה ודיגיטל. אבל במה עסוקה ועדת הכספים שלנו, במה עסוק יו"ר ועדת הכספים שלנו? בתקצוב בית הספר של החופש הגדול למוסדות הפטור. בשנאה.

ומי שמדבר אליו וטוען את זה בפניו, ישר - - תודה רבה. תודה רבה. הזמן עבר. אבל רק תשתיק אותם, אני רוצה לסיים. הזמן עבר. כמה שנאה יש לכם. ילדים קטנים. כמה שנאה יש לכם. שנאה, לא ייאמן. ילדים קטנים.

כמה שנאה יש לכם. כמה שנאה יש לכם. ילדים קטנים, כמה שנאה יש לכם. ראש הסיעה שלכם - - - אלה פניו של יו"ר ועדת הכספים שלנו, שהוא יו"ר ועדת הכספים רק של המגזר שלו, לא של מדינת ישראל. תודה.

וכל מי שמנסה לומר לו מילה הוא מייד שונא ישראל.

בבקשה לרדת.

תתביישי את. על ילדים קטנים את עושה פוליטיקה. על ילדים קטנים.

אני מוחה על מה שאמרת על יושב-ראש ועדת הכספים גפני. אני יכול להגיד לך למה.

ניסינו בנימוס. אין עם מי לדבר. משום שאני זוכר - - - - - - חברים, ליוויתי את הכנסת שנים ארוכות, את הרב חבר הכנסת משה גפני ליוויתי כמרכז הקואליציה בוועדת הכספים. אני חושב שלאורך שנים הוא הוכיח, כל שנותיו, שמעניין אותו כלל הציבור הישראלי. הוא פעל בצורה אובייקטיבית, מקצועית, עניינית. כל אמירה מן הסוג הזה - - - - - - אורית, את בקריאה ראשונה. - - - כל אמירה מן הסוג הזה היא אמירה לא נכונה. חברת הכנסת אורית, את בקריאה שנייה. זו אמירה לא ראויה, לא מכובדת וגם שקרית. אני חייב לומר את האמת גם פה על הדוכן.

חבר הכנסת גפני, אני מאחל עוד שנים ארוכות של עשייה מבורכת למען כלל עם ישראל.

תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 50 בעד, שבעה מתנגדים, אחד נמנע.

חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024,

והביטחון לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש

2024, מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עידן רול, לימור סון הר מלך, שרון ניר ומתן כהנא בנושא: מניעת אובדנות בקרב הלומי

- - - - חבריי מפורום תקווה, שיושבים כאן

להגיד לכם שקולכם חשוב. אנחנו שומעים אתכם, אנחנו שומעים גם את הקול שלכם כאן,

אתם מסתובבים בינינו כאן בוועדות ויושבים כאן,

העסקה חשובה לכם,

אימו של יונתן, איילת,

בז'נבה ופנתה למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, אותו מזכ"ל או"ם שאמר שהטבח הנורא לא התקיים או לא בוצע בתוך ואקום. זוכרים? זוכרים. ואז שאלה אימו של יונתן, זיכרונו לברכה, היא שאלה את מזכ"ל האו"ם: האם

או הפכו להיות, חמאס, זרוע של ארגון הטרור הזה. מוסדותיה של אונר"א משמשים קרקע פורייה לביצוע פעולות והסתה כנגד מדינת ישראל, והכול בידיעה גמורה ובמתקנים ובמוסדות משרד החינוך הישראלי. צריך להבין, אדוני היושב-ראש, שהחוק שאני מציע, ואגב, אני רוצה לשבח פה את חבריי לאופוזיציה, את יוליה מלינובסקי וחבר הכנסת רון כץ, שגם להם חוקים נגד המוסד הזה, המוסד ההומניטרי הזה, צריך להבין שהחוק שלי להפסקת הפעילות של אונר"א הוא צעד ראשון, דחוף והכרחי לסגירת ארגון הטרור הזה, שמעורבותו בטבח 7 באוקטובר, בחטיפה ובאחזקת חטופים וגופות, מתועדת היטב.

חבריי חברי הכנסת, חייב לעבור עכשיו, לפני שחלון ההזדמנויות של ישראל לשינוי אסטרטגי בשטח נסגר. צריך להבין, אין מקום, אין מקום לאויבים. חבר הכנסת יבגני, זה מפריע. אין מקום לאויבים בלב-ליבה של בירת העם היהודי, ירושלים. ושימו לב שאני אומר "ירושלים", כי בוועדה דיברו פעמים רבות על הנוכחות של אונר"א במזרח ירושלים.

אחת ולתמיד, להפסיק עם "מזרח ירושלים". כמו שאני לא אומר "מזרח לונדון" ואני לא אומר "מזרח פריז" ואני לא אומר "מזרח וושינגטון". מעתה ייאמר "ירושלים", בירת העם היהודי ירושלים. המשך הפעילות של אונר"א מהווה סכנה ביטחונית ממשית עבור מאות אלפי תושבי ותושבות ירושלים ואזרחי ישראל. החוק שהגשתי מבקש להפסיק כל פעילות,

כל פעילות של אונר"א בירושלים. כמובן שזה מחייב אותנו להפגין ריבונות. ריבונות זה לא רק מילים, זו לא רק מילה, זו לא רק סיסמה. ריבונות זה גם לדאוג לכל התושבים,

כל מי שנמצא בבירה, וזו מחויבות שלנו ונעשה כן. עכשיו יותר מתמיד, אדוני היושב-ראש, חייבים לגרש את הארגון, את ארגון הטרור אונר"א,

החוק הזה, ופה אני פונה אליכם, חבריי לאופוזיציה, החוק הזה חייב וצריך להיות בקונסנזוס. אני לא חושב, אני לא מאמין שיש חבר כנסת אחד שמגדיר עצמו כציוני, ואתם ציונים, חבריי לאופוזיציה, שיכול שלא להצביע בעדו. אני רוצה להודות לכל אותם שותפים שלי לדרך, שסייעו לי ומסייעים להעביר את החוק הזה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת ביסמוט. להצעת החוק הוצמדו כמה הצעות חוק. יש הצמדה של הצעת חוק להפסקת פעילות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל, לקריאה טרומית. שלוש דקות לרשותך להצגת החוק. את בטרומית, והיא הוצמדה לקריאה ראשונה. חבריי חברי הכנסת, כשאני הבנתי, עוד לפני תשע שנים, כשנכנסתי לכנסת, שאונר"א היא למעשה אבן היסוד של הסכסוך הערבי כאן בארץ ישראל, הבנתי כבר אז שנדרש שינוי. אנחנו צריכים להבין שהחוק הזה לא היה נולד אילו משרד הביטחון ומשרד החוץ היו ממלאים את תפקידם ומביאים החלטת ממשלה שלמעשה תנתק את היחסים עם אונר"א, מהלך פשוט, אבל לצערי בנוף הפוליטי הנוכחי נדרשת חקיקה על מנת שתכפה זאת עליהם. אני רוצה קודם להודות לחברי הכנסת שדחפו וסייעו בגיבוש הצעת החוק הזו, על הדחיפה שלהם מול אותם אנשים ואותם משרדים, שלצערי פעם אחר פעם דוחפים כדי לא להביא את הדבר הנדרש הזה. אני רוצה להסביר לכם למה אונר"א היא למעשה אבן היסוד בסכסוך הערבי כאן בארץ ישראל. זה למעשה מנציח את הסכסוך ולא מאפשר אף פתרון אחר, מנציח את מעמד הפליטות. לעומת כל פליט אחר בעולם, אונר"א מעניקה את מעמד הפליטות בירושה. זאת אומרת שהנכד או הנין או הנכד של הנכד של הנכד של אותו פליט מ-1948 עדיין זכאי למעמד של פליטות. ולמה הם כל כך רוצים את מעמד הפליטות הזה,

כי זה עסק מאוד מאוד רווחי. כל אחד בעולם היה רוצה שיממנו לו את הדירה ואת מערכת הבריאות ואת מערכת החינוך ואת ניקיון הרחוב כך שלא יצטרך לשלם ארנונה. אין אדם אחד בעולם שלא היה רוצה להיות חלק מהעסק הרווחי הזה. מערכת החינוך שלהם היא מערכת חינוך שמחנכת את ילדיהם לאסלאם רדיקלי, לרצח יהודים ולגזענות. לכן המעגל הזה של אונר"א, שמייצר פעם אחר פעם אחר פעם את הרדיקליזציה של אותם פלסטינים, זה הדבר שיושב, הוא אבן היסוד בסכסוך. ועד שלא נפתור את זה, לא יהיה כאן עתיד שונה. אבל צריך להבין שההתחלה של זה היא לא בקהילה הבין-לאומית, אלא זה מתחיל בצה"ל ובמשרד החוץ. אם לא תתקבל החלטה, על ידי החוק הזה אנחנו נכפה עליהם את אותו ניתוק של היחסים. אני חייבת לומר לכם שגם כאשר יש לנו היום ראיות נרחבות לפשעים נגד האנושות של אנשים שמועסקים על ידי אונר"א, עדיין משרד הביטחון לא מספק את אותן ראיות למערכת הבין-לאומית, בטח לא לאותם בני משפחות שרוצים לתבוע את אונר"א בבית המשפט. הדבר הזה הוא פשוט בושה, וזה חלק מהקונספציה. הקונספציה מתחילה כאן בישראל, והיא מתחילה באונר"א, כאילו אין ארגון אחר שיכול להחליף אותו. אנחנו צריכים לצאת מהתודעה הזו. אנחנו צריכים להבין שחייבים למצוא ארגון מקביל, חייבים למצוא אפשרות אחרת. אחרת, העתיד שלנו פשוט יהיה מעגל שחוזר על עצמו. גם בקהילה הבין-לאומית אנחנו חייבים לומר את זה באופן ברור ומוחלט, ולא רק על ידי הכנסת אלא על ידי אותם משרדים, משרד החוץ ומשרד הביטחון. הם יבינו את זה.

ודבר אחרון, בבקשה, אני חייבת לומר שכשאני נחשפת לכך שהיום חיילים שלנו מסכנים את חייהם כדי לאבטח את הסיוע ההומניטרי של אונר"א, שמגיע לחמאס, שאנחנו מאבדים חיי אדם כדי לאבטח את הסיוע ההומניטרי של אונר"א, ואונר"א מעבירה אותו לחמאס, אין בושה ואין פשע יותר גדול מזה. אנחנו לא יכולים לסכן את חיי החיילים שלנו כדי לאבטח את הסיוע ההומניטרי הזה. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת.

תודה רבה. נעבור כעת להצגת הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א)), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת רון כץ ודן אילוז. אני מזמין את חבר הכנסת רון כץ להציג את הצעת החוק. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה שנעצור רגע ונדמיין לעצמנו שממש קרוב אלינו, בחצר, אנחנו מגדלים מפלצת. מפלצת שנראית נחמדה, יש לה גם עטיפה כזאת נחמדה עם ראשי תיבות כאלה שכולם אוהבים ומכירים. בשביל להרגיע אותה ולהאכיל אותה אנחנו מאפשרים לה כל מיני דברים. אנחנו מאפשרים לה הטבות כספיות, אנחנו מאפשרים לה חסינות, אנחנו מאפשרים לה לגדול בנחת. אבל מה הבעיה כאשר אתה מאכיל מפלצת? שהיא בסוף מפלצת. לא יעזור כמה תיתן וכמה תאכיל וכמה תדבר וכמה תגיד, אולי נמצא איזה מכנה משותף לדבר עליו - - חברת הכנסת מיכל, די, זה מפריע.

זה לא יעזור לכם, וזה גם לא עזר לנו. כי בסופו של דבר מתחת לאף שלנו, ממש לא רחוק מפה, יושב ארגון שעל פי דוחות מודיעיניים, על פי ראיות מוכחות, הוא ארגון טרור לכל דבר. ארגון שלקח חלק באירוע הקשה ביותר שידעה המדינה שלנו,

שנכנס פיזית לתחומי מדינת ישראל, חטף,

הסתיר חטופים. ואנחנו כאילו חיים עם זה בשלום. ולא רק חיים עם זה בשלום, מעבירים להם מיליונים. מיליונים מועברים לארגון הזה בארנונה, מטעם מדינת ישראל. ממש עכשיו, בזמן שאנחנו יושבים פה, הארגון הזה שיושב על שטחים עצומים, על מחסנים עצומים, שמי יודע מה יש בהם, ולא משלם שקל למדינת ישראל. כשאומרים לא משלם שקל למדינת ישראל, צריכים להבין שזה אומר שמדינת ישראל משלמת להם. כשאנחנו נותנים למישהו פטור,

עשרות מיליונים מהכסף של כולנו, של כל אזרחי מדינת ישראל, הולך בפועל לארגון הזה, הולך בפועל לאונר"א. החוק הזה הוא באמת חוק שאמור להיות מובן מאליו, אבל לקח לי יותר מחצי שנה להגיע לפה. לקח חצי שנה להגיע לפה להציג בפניכם את החוק, כי כולם גררו רגליים. כי סביבת ראש הממשלה נלחצה שחלילה מה יגידו. שלחו את המל"ל להגיד שזה יכול לעשות בעיות, שיעשה. מדינות בכל העולם ביטלו את התמיכה שלהן באונר"א, לפי בקשה של מדינת ישראל. נציגים שלנו נסעו לעולם ואמרו: חבר'ה,

מדובר בארגון טרור,

ומה אנחנו עושים במדינת ישראל? ממשיכים להעביר להם כספים. זו מדיניות חלם. זה אפס מדיניות. זה לא ייאמן שאנחנו רצים בעולם, מפעילים מערך שלם בשביל לעצור את התרומות לארגון. איך אנחנו מבקשים מהם לעצור את התרומות? אנחנו באים אליהם עם חומר מודיעיני, מראים להם תמונות. אומרים להם: הינה, פה נציגים של אונר"א נכנסו לישראל, פה תפסו נשק במתחם של אונר"א, פה בתוך מפקדת אונר"א מצאו חמ"ל של מחבלים, אנא מכן, מדינות יקרות, תחדלו ולתמוך בהם, כי אתן דה-פקטו מעבירים כסף לארגון טרור. אז איך יכול להיות שמדינת ישראל לא הראשונה להפסיק את התמיכות האלה? זו שאלה ששאלתי עשרות פעמים. עשרות פעמים. במשך תשעה חודשים אנחנו ממשיכים להעביר עשרות מיליוני שקלים והטבות משפטיות עבור ארגון שלא צריך לחיות איתנו יותר בעולם הזה. אם משטרת ישראל רוצה להיכנס למשרדים של אונר"א היום ולדעת מה הם עושים שם,

היא לא יכולה, כי יש להם חסינות. אי-אפשר להיכנס לשם. יכול להיות שהם מתאמים גרסאות. יכול להיות שהם הסתירו עוד אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם. יכול להיות שממש עכשיו, בזמן הזה, ממשיכים לחנך ילדים לרצח יהודים. אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אנחנו לא יכולים לדעת את זה, כי החוק הזה עדיין לא עבר, כי במשך שישה חודשים אני מנסה לשכנע את כל משרדי הממשלה, את משרד החוץ, את המל"ל, את משרד ראש הממשלה, את כל המשרדים, בדבר הכי פשוט שיש, שצריך להפסיק לממן את הארגון הזה וצריך לאפשר לרשויות החוק לדעת מה הם עושים שם. וכאשר תקבלו את ההצעה הזאת,

שמגיעים לאונר"א דרך הארנונה שלנו יגיעו לדברים הרבה יותר חשובים. הם יכולים להיות מופנים לסיוע למילואימניקים, הם יכולים להיות מופנים לסיוע לעסקים קטנים, הם גם יכולים להיות מופנים לשיקום הצפון והדרום. הם יכולים להיות מופנים לאלף ואחת סיבות שבגללן הבית הזה מתכנס כל יום ואומר שאין כסף. רק החודש הסטודנטים קיבלו עוד פעם דחייה ואמרו שאין כסף בתקציב בשביל להעביר להם את המענקים שלהם. אז אני רוצה לומר לסטודנטים: יש כסף בתקציב, הכסף שלכם פשוט נמצא באונר"א. כשדיברו על משפחות יתומי צה"ל ואמרו שגם להן אין כסף בתקציב, אז אני רוצה גם לומר להן: יש כסף בתקציב, הכסף נמצא באונר"א. כשמדברים על הצטיידות של צה"ל ואומרים שאין מספיק כסף, אז אני אומר: יש מספיק כסף, הוא אצל אונר"א. כשפונים בתשובה רשמית לבג"ץ ואומרים שיש מחסור בתחמושת,

תשובה טיפשית, ואין שום צורך להגיד דבר כזה בזמן מלחמה, אז גם שם יש כסף בתקציב, והכסף הזה נמצא באונר"א.

אזרחי ישראל, יש פה, בחוק הזה, בשורה אמיתית, בשורה חשובה, מול כל מי שמבקש את רעתנו. אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד. אנחנו לא יכולים לאפשר לארגון נבזי ובזוי לקבל שקל ממדינת ישראל, וודאי בזמן שאנחנו פועלים בכל העולם בשביל למנוע את התרומות האלה, בשביל למנוע את ההכרה בו, בשביל למנוע שהארגון הזה יהיה קיים. לא יכול להיות שיד ימין לא תדע מה עושה יד שמאל. אני רוצה לקראת סיום להודות לשר הפנים משה ארבל, ששמע את הדברים ותומך בהצעה הזאת.

גם הוא חושב שלא יכול להיות שבזמן שאנחנו יודעים בוודאות שהארגון הזה נכנס לשטח ישראל, טבח באנשים, הסתיר חטופים, שימש בפועל כמפקדת טרור, נמשיך להעביר לו כספים. אני רוצה לומר לכם, חברים: חבל שהחוק הזה התעכב, אבל לא נורא, הוא הגיע. אפשר להעביר אותו מהר. אפשר להעביר אותו מהר. הצטרף אלי גם חברי דן אילוז. אפשר להעביר אותו מהר ולוודא, באמת לוודא, שנפסיק עם הקרקס הזה. מדיניות הקרקס הזו של מדינת ישראל, שמצד אחד אנחנו לא מכירים בארגון ברמה הבין-לאומית ופועלים לסגור אותו, ומצד שני משלמים לו כספים כל חודש, חייבת להיגמר. אני מפציר בכם, תקדמו את החוק הזה, שהוא חוק פרקטי. הוא חוק שאם הוא עובר, מחר בבוקר ארגון אונר"א סוגר את השערים שלו במדינת ישראל כי הוא לא יוכל לעמוד בעשרות המיליונים שהוא אמור לשלם בארנונות, ומחר בבוקר ייכנסו חוקרים ויבדקו מה הם עושים שם. ואני רוצה לתת לכם ספוילר: כאשר ניכנס ונבדוק מה הם עושים שם, אנחנו נגלה שהארגון הזה ממשיך לחנך לשנאת יהודים, שהארגון הזה הוא ארגון אנטישמי אולי מהחמורים שיש בעולם. הארגון הזה מנציח בעיה קיימת ומוכרת, שהיא פיקציה אחת גדולה, ואנחנו חייבים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל לסגור אותו כמה שיותר מהר. לא יכול להיות ש-120 חברי כנסת בבית הזה יצאו לפגרה ואונר"א ימשיכו לקבל כספים עוד שלושה חודשים. תעשו כל מה שאתם יכולים, תעשו כל מה שאתם צריכים, כדי שהחוק הזה יגיע לשנייה-שלישית כמה שיותר מהר. לצערי, אני רואה כמה קשה להעביר את החוק הזה. אני לא יודע למה. אני לא יודע ממה שר החוץ מפחד. אני לא יודע. אני לא יודע ממה ראש הממשלה מפחד. אני באמת לא יודע מה כל כך מפחיד את ממשלת ישראל בלסגור ארגון טרור. אבל אני כן יודע שיש כמה חברי כנסת ערכיים בצד הזה שיעזרו לחוק הזה לעבור. אז אני מפציר בכם, אנא מכם, תצביעו,

לחייב את הארגון הרשע הזה לשלם כספים למדינת ישראל, וכדי לדעת מה הם עושים.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת דן אילוז, ששותף להצעת החוק, חמש דקות לרשותך. יש בעיה פשוט עם צו חסינויות. נכון, אבל אפשר לפתור את זה. זו תקנה. לדעתי צריך לבטל את צו החסינויות, אחרת לא נצליח.

זה בגדול מה שהצעת החוק מבקשת לעשות. בבקשה, חבר הכנסת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל, שבכל העולם מבקשת ממדינות להפסיק את המימון לאונר"א, ארגון שתומך בטרור, מסבסדת אותו בפועל. שמעתם נכון, בזמן שאונר"א ממשיך לתמוך בטרור, לחנך לטרור, להנציח בעיית פליטות ולאפשר לעובדיו להשתתף בפעילות טרור, מדינת ישראל מסבסדת אותו. כאשר כיהנתי כחבר מועצת העיר בירושלים גיליתי בתדהמה שאונר"א נהנה מפטור מתשלום ארנונה. פטור מארנונה הוא סבסוד לכל דבר. הבטחתי לעצמי ולתושבי ירושלים לבטל את הפטור הזה. אין מצב שתושבי ירושלים יסבסדו ארגון שמחנך את תושבי מזרח העיר להרוג אותם. זה פשוט לא ייתכן. פניתי לראש העיר, והוא הפנה אותי לשר הפנים דאז. הוא אמר לי שראש העיר לא יכול לבטל הנחה בארנונה. המשכתי לשר הפנים, שהפנה אותי לשר החוץ דאז, והוא הסביר לי שהפטור לארגוני האו"ם נמצא בסמכותו של שר החוץ. המשכתי לשר החוץ דאז, והוא הסביר שאין מה לעשות, שלאונר"א יש חסינות, ואי-אפשר לבטל את הפטור. אז האמת היא שאפשר. פשוט צריך לבטל את החסינות. אין סיבה בעולם שארגון שתומך בטרור, שעובדיו השתתפו בטבח של 7 באוקטובר, ושהמבנים שלו משמשים כמחסני נשק לחמאס, ייהנה מחסינות. גם ברמה הטכנית, אונר"א היא סוכנות נפרדת מהאו"ם, עם מימון נפרד, ואפשר בהחלט לקדם קונסטרוקציה משפטית שתבחין בין האו"ם לבין אונר"א. אונר"א משתמשת בחסינות שלה כדי להמשיך לחנך לטרור, כדי להמשיך לא לשלם ארנונה, כדי לפלוש לשטחים שלא שלה בלי שמשטרת ישראל תוכל לאכוף את החוק נגדה. אונר"א אינו ארגון הומניטרי, זהו ארגון שמתנהג כארגון פשע שמעל החוק. וכל זה בגלל שאנחנו מאפשרים להם, עד היום. כחבר מועצה הבטחתי שאבטל את החסינות של אונר"א, ובעקבות זאת את הפטור מארנונה והסבסוד שלה, והיום אני מקיים. אני מודה לארגוני החברה האזרחית שפעלו למען קידום החוק הזה, כולל תנועת אם תרצו, שהיו איתנו בוועדות, וכמובן גם נוגה ארבל היקרה. אני מודה גם לרון כץ, השותף שלי להצעה הזאת, וגם ליוליה מלינובסקי, בועז ביסמוט ושרן השכל, שגם להם יש חוקים כנגד אונר"א,

בעזרת השם,

ביחד כל החוקים האלה יביאו לסגירתו של הארגון. במקום שמדינת ישראל תסבסד את אונר"א, מדינת ישראל תסגור את אונר"א. נשים סוף למוטציה הזאת, שמעודדת את המשך הסכסוך בשם השלום, ומנציחה את הפליטות בשם שיקום הפליטים. שמים לזה סוף כאן ועכשיו.

תודה רבה. נעבור כעת להצגת הצעת חוק להפסקת יחסי מדינת ישראל עם סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א), והכרזה עליה כארגון טרור, התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, לקריאה ראשונה. יש לי עשר דקות. עשר, בטח. יוליה, אני אקפח אותך? ועוד בעניין הזה?

בדקתי. את הלכת הכי קיצון.

אדוני היושב-ראש, אדוני שר התרבות והספורט, חבריי חברי הכנסת, כן, הלכתי הכי קיצון. אבל זה הכי נכון בעיניי. הפלסטרים האלה כל פעם מחדש, של: נסגור אותם בירושלים, נשלול מהם את ההטבות - - - ארנונה. ארנונה, אני רואה את זה כפלסטרים. צריך לעשות פה ניתוח, ולסיים את האירוע הזה. ואני שומעת, גם בוועדת החוץ והביטחון וגם פה עכשיו מחבריי חברי הכנסת: לא, זה יותר מדי. תקשיבו, אני סיימתי. אין לי יותר סיפורי מצפון, ואין לי יותר יותר מדי. גם כך אנחנו כבר ברשימה השחורה של האו"ם. אין לי מה להפסיד.

כל מוסריות היתר הזו הסתיימה לי ב-7 באוקטובר. שם זה נגמר. ואחרי שכבר הבנו וראינו מה הארגון הזה כולל, איך מתנהגים, איך הם התנהגו, ומה הם מביאים איתם, אז כן, אונר"א זה ארגון טרור. ולא רק בירושלים. הוא גם ארגון טרור ביו"ש, הוא גם ארגון טרור בעזה. זה פשוט ממש גיס חמישי בתוך מדינת ישראל. ולא רק את הטבות הארנונה, הכול צריך לשלוח מהם. מסך הברזל צריך ליפול, והארגון הזה צריך לעוף ממדינת ישראל. זה שעד עכשיו, תשעה חודשים אחרי 7 באוקטובר, זה לא קרה, זה ביזיון. זה ביזיון. וזה לא ביזיון של הכנסת, כי אנחנו כח"כים באמת פעלנו בכל הערוצים ובכל היכולות שלנו כדי לקדם את האירוע. זה ביזיון של ממשלת ישראל. זה ביזיון של השרים, שרי הקבינט, של ראש הממשלה, ראש המל"ל, שר הביטחון, שבורחים מאחריות. פשוט ככה. כל דבר שקשור לאונר"א, שתיקה. כל שאלה, כל שאילתה שקשורה לאונר"א, אין תשובות. בכל דיון בוועדת החוץ והביטחון שקשור לאונר"א, ושצריך שם לקבל תשובות, מה דורשים? דיון חסוי. ממה אנחנו מפחדים? מה אנחנו מסתירים מעצמנו ומהציבור הזה לגבי הארגון הזה? איזו בושה אנחנו מסתירים? אז אולי אנחנו מסתירים שהארגון הזה זוכה להטבות מס מאיתנו. שר האוצר, תתעורר. שר האוצר של מדינת ישראל, יש לך סמכות לשלול מהם הטבות מס. אתה לא עושה את זה. אתם התרגלתם רק לצרוח, אתם התרגלתם רק להטיף, אתם התרגלתם רק לעלות גבוה, בטון גבוה. תעשו. זה בסמכותכם, אתם כרגע בשלטון, זה בידיים שלכם. שר האוצר ב-8 בפברואר הכריז שהוא מבטל את הטבות המס שלהם. זה קרה? נאדה, כלום, שום דבר. שם זה נגמר. משרד החוץ שולח מכתב לקנצלר גרמניה עם 108 שמות של מחבלים שהם עובדי אונר"א, ואנחנו יושבים בדיוני חוץ וביטחון ואיש לא יודע על זה. אני מגלה את זה מהתקשורת. וזו רק רשימה חלקית, כי חלק מהשמות אי-אפשר לחשוף כי זה מידע מודיעיני. אונר"א מקבל כסף, תרומות אנונימיות, 12.5 מיליון דולר. אני שואלת את משרד הביטחון מה מקור הכסף,

ואני גם שולחת שאילתה, ומקבלת תשובה שזה חסוי. אני כבר שואלת: אולי אנחנו מממנים את זה? אולי זה חסוי כי אנחנו,

מעבירים לשם כסף? תיאוריית קונספירציה, אבל אני כבר לגמרי חושבת על זה. כי כשאף אחד לא מתעניין, לא בודק, לא אכפת לו, וכששואלים בורחים מתשובות ומסתתרים מאחורי החסוי הזה, ואללה, אולי זה הסכם סודי בינינו ובין אונר"א. שוב פעם קונים שקט? שוב פעם קונים את השקר הזה? ומה קורה עכשיו? אתמול היה דיון בבג"ץ על הסיוע ההומניטרי לעזה, ומשפחות שכולות שם, בצדק, באו וצעקו: איך יכול להיות סיוע הומניטרי לעזה כשיש לנו פה חטופים, יש לנו פה נרצחים ויש לנו אנשים שנפגעו, והרשימה מאוד ארוכה. רק שתבינו, מי שמאשר ומעביר סיוע הומניטרי לעזה זה ממשלת ישראל. תקפו אתמול את בג"ץ. שוב פעם שקר. לא בג"ץ ולא נעליים. מי שאחראי ומנווט ונותן יד לכל הביזיון הזה זה ממשלת ישראל ומשרד הביטחון. כי מתפ"ש לא פועל ביקום ריק. מי שנותן לו הנחיות מה להעביר, איך להעביר, דרך מי להעביר, זה הממשלה, הקבינט. אם מעבירים, אז למה עתרו לבג"ץ? לא יודעת מי עתר. אבל לבוא בטענות למערכת המשפט כשהממשלה היא זו שמאשרת,

אתה יודע, אדוני היושב-ראש, מי האחראי שם על הניווט של הסיוע ההומניטרי בתוך עזה עכשיו? אונר"א. קיבלתי תשובות משר הביטחון.

אונר"א ממשיכה לפעול בתוך עזה. היא זו שמקבלת את הסיוע. אגב, היא זו שאחר כך מעבירה דוחות שקריים לאו"ם, ולא מספרת אמת על כמות הסיוע ההומניטרי. ואז יוצא שכאילו יש רעב, רחמנא ליצלן, בעזה. אין כלום, הכול בסדר. מבחינת המזון הם במצב מצוין, יותר טוב ממה שהיה להם קודם. ממשלת ישראל, תפסיקו לשקר. תפסיקו להסתתר מאחורי המילים היפות, בג"ץ, פרקליטות, סיפורים, עניינים. מי שאחראי על הביזיון הזה זה ממשלת ישראל. מי שלא מאפשר ושם רגליים לקידום החוקים האלו זה ממשלת ישראל וראש המל"ל וראש הממשלה. אל תשאלו אותי למה, מה מסתתר שם, מה השיקולים הזרים בכל האירוע הזה.

אני גולשת כבר לתיאוריות קונספירציה. ומה שקורה היום בכנסת זה תעודת כבוד לכנסת ישראל ולחברי הכנסת. זה שאנחנו הצלחנו, בשילוב ידיים בין קואליציה ואופוזיציה, ובתמיכה ועזרה של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת אדלשטיין, להגיע למצב שאנחנו נעביר עוד מעט את החוקים האלה בקריאה ראשונה, זה אמירה מאוד חשובה לממשלה: אתם לא תוכלו להתעלם מזה. זה מה שחברי הכנסת חושבים. זה מה שהעם חושב, כי אנחנו נבחרי ציבור. ואתם, הממשלה והקבינט, תצטרכו לתת דין וחשבון, כי אני כבר יודעת כבר מה יקרה. ועוד פעם יספרו לי שזה רגיש, ויש לנו הסכמים בין-לאומיים, וסיפורי סבתא, ולמה זה לא ניתן, ולמה זה בעייתי.

ברגע שמדינה תחליט, וצריך פשוט להחליט, דבר מאוד פשוט, אדוני היושב-ראש. זה מה שחסר לנו כל הזמן, לא מסוגלים להחליט בשום דבר, ובפרט במקרה הזה. כבר תשעה חודשים אנחנו שומעים סיפורים, כולנו כבר יודעים את העובדות, והקבינט והממשלה פשוט לא מסוגלים להחליט. אז כן, יש פה חשיבות של הכנסת, של חברי הכנסת. ואנחנו עשינו עבודה נפלאה ביחד עם כל השותפים, גם עם בועז,

גם עם רון כץ ודן אילוז. ישבנו בוועדות. כל אחד בא עם התפיסה שלו, כל אחד רואה את זה מזווית אחרת, אבל הזווית שלנו, שלי,

יגידו לי שאני קיצונית מדי, אבל אני כבר למדתי. ברגע שאתה רואה רוע, אסור לטפל ברוע הזה בכפפות של משי. צריך לחתוך, לנקות, להתנקות ולהמשיך הלאה. ולסיום, רק עכשיו ראינו ששר החוץ החדש של בריטניה, ממש הדבר הראשון שהוא עשה, החזיר מימון לאונר"א. איך אני יכולה לבקר אותו בממשלה שם, בבריטניה, אם אני, מדינת ישראל, אחרי כל הזוועות שראינו, ממשיכה לשתף פעולה עם ארגון הטרור הזה? אני חייבת להגיד לך שהרבה מאוד מדינות עכשיו מחזירות מימון לאונר"א. למה זה קורה? בגלל הרפיסות שלנו, כי אנחנו לא מסוגלים לקבל החלטות, כי אנחנו ממשיכים עם חוסר יכולת לקבל את ההחלטות האלה. אז כן, מדינות רבות מחזירות מימון לאונר"א כי לכולם זה נוח, לאף אחד זה לא כואב. אבל לנו זה כן כואב. אני רוצה לבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת ולהכריז על אונר"א כארגון טרור, בלי כאילו, בלי נדמה, בלי בעייתי, בלי סיפורי סבתא, בלי לחפש דרך מילוט. היום, אחרי ההצבעה הזאת, ממשלת ישראל תבין לאן פנינו ומה רצון העם. ואני אגיד לך עוד דבר אחרון.

שנלחם נגד סיוע הומניטרי לעזה, ארגון לגיטימי לחלוטין, מייסדת הארגון קיבלה סנקציות גם מארצות הברית וגם מהאיחוד האירופי. האיחוד האירופי, באחת הסיבות שלהם למה הטילו עליה סנקציות כתבו שפעלה נגד אונר"א, הכפישה את השם של אונר"א. אז אחרי שאנחנו נעביר את הצעות החוק האלה בקריאה ראשונה, אני פונה לאיחוד האירופי ואני אומרת להם: אתם מוזמנים להטיל סנקציות על כל כנסת ישראל ועל כל 120 חבריה, כי אני אומרת לכם, אנחנו אומרים לכם: אונר"א זה ארגון טרור.

תודה רבה. כעת נעבור לדיון משולב בהצעות החוק שהוצגו. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא. חמש דקות לרשותך. קיבלת בונוס, שתיים, אתה רואה? אתה לא חייב לנצל אותן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש פה שר? לא רואה פה שר. מיקי זוהר שם.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להקריא לכם מכתב שכתב יתום צה"ל בשם אלון זוהר. כמה חברי כנסת, ובהם אני, מנסים מאוד לעזור ליתומי צה"ל שעברו את גיל 21, אגב, מכל סיעות הבית, אופוזיציה,

כולנו מאוחדים בדבר הזה,

מי שלא יודע, יתומי צה"ל,

בגיל 21 מפסיקים לקבל הכרה מהמדינה, תמיכה כספית זעומה מאוד אם בכלל. זה דבר שחייבים לתקן אותו, ולשמחתי, כמה חברי כנסת, כמו שאמרתי, מכל סיעות הבית, רוצים לטפל בזה. אני רוצה להקריא פה מכתב שכתב, אקריא את המכתב כלשונו: שלום לכולם, קוראים לי אלון זוהר, אני בן 27. כשאבא שלי היה בן 34 הוא יצא לשרת את המדינה והשאיר בבית שלושה ילדים קטנים. הוא לא שאל שאלות, ואתם כמדינה ידעתם לסמוך עליו ולנצל את זה שהוא שומר על כולנו. אני הבן של אמיר זוהר, מ"פ בחטיבה 5 שנהרג בנחל אלישע בפרוץ האינתיפאדה בשנת 2000 בהיתקלות עם מחבלים, כשהייתי רק בן ארבע. אנחנו נשארנו שלושה ילדים קטנים, אחי הגדול אסף, שהיה רק בן שבע, אחותי התאומה תמר, אני ואימא שלנו, אלמנה צעירה. מהנקודה הזו אנחנו לא אותם אנשים ולא אותה משפחה. התפקיד שלנו בבית כילדים השתנה לחלוטין. האחריות על הבית עברה גם אלינו. אנחנו עובדים בבית, אנחנו דואגים לאימא שלנו וזה ככה מגיל ארבע, עד היום ולתמיד. חשוב לי מעל הבמה הזו להגיד שאני פשוט מתבייש. כאדם שאוהב את המדינה, משרת במילואים, איש חינוך והבן של אבא שלי אני פשוט מתבייש. אני מתבייש שידעתם ושאתם עדיין יודעים לשלוח אנשים לקרב, גם ממש ברגעים אלו, בלי לקחת אחריות על הדבר הכי חשוב לכל הורה, הילדים שלו. איך אתם יכולים להסתכל למשרתים, אבות לילדים בעיניים, כשאתם יודעים שאף אחד לא ידאג לילדים שלהם אחר כך? אתם חייבים להבין שתחת הכותרת הזו של יתום צה"ל יש אין-סוף מחירים שאנו משלמים. אני, האחים שלי והחברים שלי היתומים, אחרי שאבא שלי נהרג, אימא שלי במשך שנים לא יכלה לעבוד במשרה מלאה, כי היא הפכה ביום אחד לאם חד-הורית. ואנחנו ביום אחד הפסקנו להיות ילדים, האחריות להחזיק בית מתפקד עברה גם אלינו. אני זוכר את עצמי עובד המון בבית,

משפץ ודואג שלא יחסר כלום מגיל צעיר מאוד. רשת הביטחון הבסיסית ביותר שלי כאדם נפגעה ביום ההוא, ואנחנו עובדים כבר שנים בלשקם את עצמנו, להתמודד עם האתגרים שהחיים מזמנים לנו, לתפקד ולדאוג לתא המשפחתי שלנו שנשאר. עם זה כולנו מתמודדים. יש בינינו לא מעט יתומים שלא מצליחים להתגבר על שנים ללא קרקע יציבה, ללא בית מתפקד וללא דמות אב שמשמשת דוגמה. אני יודע שאנחנו היינו הדבר החשוב ביותר עבור אבא. גם המדינה הייתה חשובה לו, אבל אם הוא היה יודע שאף אחד לא ידאג לנו ויסובבו לנו את הגב, הוא לא היה הולך, ואני אגלה לכם סוד: אף אחד מהם לא היה הולך.

כמו להורים השכולים והאלמנות, מגיע שהמדינה תיקח אחריות על האובדן שחווינו בכל גיל. אנחנו שילמנו את המחיר הכי כבד, ומסלול החיים שלנו השתנה לתמיד. כבר שמונה שנים שאימא שלי צועדת בדרך הזו לטובת תיקון היסטורי להשוואת זכויות היתומים. דווקא עכשיו, בשנה כזאת, הגיע הזמן לסיים את המסע הזה, ולתת את הכבוד לנופלים וליתומים שמתמודדים עם הטראומה והאובדן. מה שלא תעשו היום, לא בטוח שכבר ייעשה. זה לא מה שאני אומר, אלא המציאות הישראלית. זו ההזדמנות שלכם לתקן עוול היסטורי. אנחנו מצפים שתבינו את האחריות של העם כלפי הנופלים וכמובן שלכם, נבחרי הציבור, עבור אלו ששלחתם ועבור אלו שתשלחו מחר.

אני חזור שוב: מי שכתב את זה קוראים לו אלון זוהר. כמו שאמרנו פה, אבא שלו נהרג. - - - הצעה לסדר-היום?. לא, זה חדש. אלון זוהר היה אתמול בוועדת הרווחה, ובגלל עומס הדוברים לא הספיק להקריא את המכתב, וביקש שאקריא את זה פה.

אורלי חביליו-זוהר, אלמנת צה"ל, פעילה מאוד לזכויות היתומים, ובאמת אני פה מנצל את הבמה. יש הצעת חוק ממשלתית שהונחה - - - יישר כוח. יש הצעת חוק ממשלתית שהונחה על ידי משרד הביטחון. כרגע אנחנו ב-dispute עם משרד האוצר. צריכים להתכנס, לטפל בזה כדי שנוכל לתת לאותם יתומי צה"ל, ששילמו את המחיר היקר מכול, את מה שמגיע להם.

חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, משפחות החטופים, תומכיהם והחבר'ה הקצינים של חטיבה 8, שיצאו בשבוע שעבר ממסרון נצרים, תודה רבה לכם. לכבודם של פצועי צה"ל. אלפים נפצעו ב-7 באוקטובר ומאז בכל בחודשי המלחמה, אני מניח שגם הקצינים מכירים אותם. במבט ראשון בביקורים במחלקות הפצועים רואים בעיקר כיסאות גלגלים, רואים צינורות מתפתלים, גדמים, שומעים צפצופי מכשירים, אבל במבט עמוק יותר, ובוודאי ככל שמתרבים הביקורים, רואים בעיקר צעירים וצעירות מרשימים, גאים ועם רוח גדולה. שוב ושוב אני פוגש פצועים קטועי רגליים שאומרים בחדות ובבהירות כי בשביל המדינה היו נותנים גם את החיים. הם לא מצטערים שיצאו למלחמה, למרות המחיר הכבד ששילמו. הפצועים קל יותר רק מחשבים את הימים עד שובם לשדה הקרב. יש הרבה כאב וייסורים במחלקות, וצעירים שאיבדו ראייה,

גפיים, אך לא איבדו את החיוניות ובוודאי לא את האהבה למדינה. כל כך הרבה הם איבדו בשדה הקרב, אבל את המניע, את האמונה בצדקת הדרך ואת האהבה לעם ולארץ הם לא איבדו.

יש להם מספיק כדי למלא ארץ שלמה. את ב', למשל, פגשתי בין שרשת הניתוחים שעבר. הוא סיפר על פיצוץ זירת המטענים שהקריס את המבנה על הכוח. הוא נפצע קשה מאוד. קיר שקרס על רגליו מנע ממנו תזוזה. כוח החילוץ שנזעק לעברו חילץ אותו בעזרת ג'ק של טנק, והרים את האבנים מעל הרגליים שלו. החובש כרך חוסם עורקים סביב הרגל, אך מאוחר יותר, לצערנו, הרופאים נאלצו לקטוע אותה. החובש דחף שתי אצבעות לתוך פצע עמוק באגן, כדי לעצור את סילון הדם שניתז מתוך גופו של ב'. הוא החזיק את האצבעות שם במשך שעה וחצי, וחסם את זרימת הדם לאורך כל מסע ההצלה. מרצפת הבית שקרס, דרך הנסיעה בהאמר שחילץ אותם מעזה, על המסוק שהמריא מהגבול, בנחיתה בבית החולים ואל תוך חדר הניתוח, במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק בירושלים. רק בחדר הניתוח הרופאים אמרו לחובש שהוא יכול להוציא כבר את האצבעות, ומכאן הם ימשיכו. זו אחוות הלוחמים של שני הגיבורים האלה, של הגיבורים כולם. בשבוע שעבר אגב ב' השתחרר ממחלקת השיקום, בשעה טובה. בחדר אחר בטיפול נמרץ בתל השומר מאושפז עדיין לוחם דובדבן יונה בריף. זה כנראה אחד החדרים שיש בו הכי הרבה ייסורים וגם הכי הרבה כוחות נפש. כבר 289 ימים, מאז 7 באוקטובר, יונה שוכב שם, הלוחם היחיד שנפצע ב-7 באוקטובר ועדיין מאושפז בטיפול נמרץ. אחרים כבר עברו למחלקות השיקום, הרוב כבר השתחררו. יונה עדיין שם, נאבק כל יום להתקדם עוד סנטימטר במסע הארוך שלו חזרה לחיים. סביבו המשפחה המסורה שלו, שכבר כמעט עשרה חודשים לא עוזבת אותו, ועוטפת אותו באהבה אין קץ. יונה אומנם סובל מפציעות קשות ואיבד שתי רגליים, אך לא איבד את הרצון לחיות. הוא ניחן בכוחות אדירים, ומנצח בכל פעם מחדש את הסיבוכים הרפואיים, את הזיהומים ואת כאבי התופת. הוא בחר לחיות, והוא יודע שהוא עוד יצא מבית החולים ויגשים את חלומותיו, גם אם ייקח זמן. הוא לוחם אמיתי. הרי רק בחודש מאי בשנה שעברה הוא נפצע בפעילות מבצעית,

התאושש,

וחזר להילחם. ב-7 באוקטובר הוא היה בכוח הראשון שהגיע לכפר עזה, חילץ אזרחים רבים עד שנפצע אנושות. כל הכאבים שבעולם לא יוכלו לעמוד בפני הרצון העז לחיות, ליצור, להשתקם ולחלום. יונה, שתהיה רפואה שלמה. אלה הגיבורים שלנו, ולנו ולמדינה יש חובה כלפיהם. אלפי פצועים בגוף ובנפש מתמודדים, משתקמים ומצויים במסע ארוך. זו חובה ערכית להיות איתם, לחשוב עליהם, להעלות על נס את גבורתם, וזו חובה מעשית לתת להם את כל הכלים ולהעמיד לרשותם את כל האמצעים. אין ראויים מהם. כעת נותר רק שאנחנו נהיה ראויים להם. תודה רבה. תודה רבה, ורפואה שלמה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הגיבורים של חטיבה 8, לכו לשלום לדרככם. תודה על כל מה שעשיתם - - ומה שגם תעשו. - - ומה שכנראה תעשו, כן, אני רוצה לומר - - - אני לא יודע אם להגיד לצערנו או לשמחתנו, אבל זה מה שיש. לצערנו, יש צורך שלשמחתנו אתם תצאו למערכה. זה מה שקורה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאחת המשימות הגדולות שלנו, וזה בא לידי ביטוי כאן בבית זה, כאשר לכאורה יש שתי גישות, לכאורה שני דגלים שמונפים: האחד, להחזיר את החטופים עכשיו והשני, רק בכוח ננצח, אני חושב שהמשימה שלנו לשלב בחוכמה וברגישות את שני הווקטורים האלה, את שתי היכולות הללו. הנחישות וההקרבה של חטיבה 8 ושל עשרות החטיבות האחרות הביאו, כבר הביאו למיטוט החטיבות והגדודים של האויב ברצועת עזה, ואנחנו התקרבנו מאוד למציאות שבה ניתן לאפשר חיים אזרחיים ביישובים צמודי הגדר כמו היישוב שבו אני חי. אין כך הדברים בגבול הצפון, ולכן בחשבון כולל אני סבור שזה הרגע להשיב את החטופים, להשיב את המפונים, אני מקווה שזה ייגזר מכך ולהתייצב אל מול המשימות שעומדות בפנינו. אדוני היושב-ראש,

ההקרבה והסבל והתסכול והפחדים לא היו לשווא. ב-7 באוקטובר בשעה 07:00 קרה דבר שבמשך עשרות שנים לא קרה: הלבבות של מיליוני ישראלים במרכז, בצפון ובדרום, אימהות ואבות ואחים ובנים, הבינו שנפל דבר. התחושה הזו שנראתה לנו פלאית, של סולידריות יוצאת דופן, היא תוצר של הפנמה של אין ברירה ושל אויב שאחת דינו להיכרת מן העולם, ונוצר קונסנזוס בתוך העם שלנו, ונוצרה מטרייה בין-לאומית, שניצלנו. אני מציע לא להלקות את עצמנו יתר על המידה, אבל כן לדעת שאנחנו נמצאים כעת במציאות שבה היטבנו להשיג את מה שיכולנו, את מה שהשילוב בין המדינאות לצבאיות, לכוח בשטח, יכול היה להביא, וכעת אנחנו צריכים ללכת לשלב הבא. השלב הבא, אדוני היושב-ראש, הוא אכן להתרכז במתווה הגון שיאפשר לנו את השבת החטופים, את השבת הפליטים, יאפשר את עצירת הלוחמה, כדי שנוכל להשיב את נפשה של מדינת ישראל המיוסרת מכך שלא עמדנו במבחן, כשאני אומר "לא עמדנו", הצבא והשב"כ זה לא מישהו אחר,

זה הבנות והבנים שלנו. אנחנו כולנו שלחנו את הטובים ביותר, ולצערי, הם כשלו במשימה הזאת. אבל כעת אנחנו צריכים לא להיכשל פעם שנייה. אנחנו צריכים לעשות כמובן עוד כמה מהלכים חשובים שלא צריכים להיות שנויים במחלוקת. הקמת ועדת חקירה אחרי אירוע קולוסלי היא לא פוליטית, היא צורך חיוני של מי שרוצה לברר עד תום מה קרה, כיצד הטובים, המובחרים והפטריוטים כשלו, כדי שנוכל להיות טובים יותר בעתיד. וכמובן, לקבוע בחירות מוקדמות כדי לשדד מערכות וכדי לייצר ממשלה רחבה ומתונה, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, ראשית אני מברך את המציעים על השימוש המדויק בביטוי "פליטי פלסטין". אז תודה על ההכרה החשובה לא רק בעם הפלסטיני, בלגיטימיות של דרישותיו להכרה במדינתו העצמאית פלסטין, אלא גם בסוגיה הכואבת של הפליטים הפלסטינים שנעקרו ממולדתם ודורשים בזכות פתרון צודק למצוקותיהם. מאחר שמטרותיהן האמיתיות של הצעות החוק הן למנוע את פעילותה של אונר"א בשטח ירושלים המזרחית, שאליה הן מתייחסות בתור שטחה הריבוני של מדינת ישראל, צריך להזכיר שירושלים המזרחית היא שטח כבוש, ואינה חלק מישראל הריבונית. שום חוק ישראלי לא ישנה את האמת הזאת, ויקפצו מציעיו ותומכיו וייללו עד מחר. בנובמבר 1967 קיבל האו"ם את החלטת מועצת הביטחון 242, שקוראת לנסיגה ישראלית מכלל השטחים שנכבשו, וביניהם ירושלים המזרחית. בשנת 1980 פרסמה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 478, שדוחה ומגנה את חוק ירושלים מכול וכול. לא לחינם קבע בית הדין הפלילי בהאג שסמכותו הטריטוריאלית לדון בפשעי מלחמה של ישראל חלה גם על ירושלים המזרחית בהיותה שטח כבוש ששייך למדינה הפלסטינית, גם אם כיום נשלט שלא כדין על ידי ישראל. גם בפועל ירושלים לא שלמה ולא מאוחדת, את ירושלים חוצה חומת אפרטהייד. הפלסטינים שנמצאים מחוץ לחומה, למשל בכפר עקב, לא מקבלים אפילו מים מעיריית ירושלים. אבל לא רק במים מורגשת האפליה, גם בדיור, בתכנון, בתשתיות, בחינוך, למעשה בכול. בתחום החינוך, עוד בשנת 2019 מצא מבקר המדינה כי בירושלים המזרחית הכבושה מעל 40,000 ילדים פלסטינים "נעלמים" ממסגרות חינוך, וכי חסרות בה מעל 3,500 כיתות לימוד. אוזלת יד ורפיון של משרד החינוך והעירייה, במילותיו של מבקר המדינה, הוביל להיעדר מנגנון אפקטיבי שיבטיח מימוש של הזכות היסודית לחינוך. וכעת מגיעה הצעת החוק ומבקשת לחסום את הגישה למערכת החינוך שכן פועלת לילדים הפלסטינים בירושלים המזרחית. על ישראל חלות חובותיה כמתחייב מן האמנות שעליהן היא חתומה, נוסף כמובן, לדין המנהגי, להגן על זכותם של תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים לחנך את ילדיהם על פי תרבותם ומורשתם שלהם, כלומר בהתאם לתפיסה החברתית הלאומית הפלסטינית, בהיותם חלק אינטגרלי מבני העם הפלסטיני. שום הצעת חוק לא תשנה את העובדה הבסיסית הזאת ולא תצליח לעקור את הילדים הפלסטינים מבני עמם. אך לא רק בחינוך, גם בתשתיות, שטחים שלמים בירושלים המזרחית הכבושה הופקעו לטובת שכונות ותשתיות ציבוריות ליהודים בלבד ואישורי בנייה לשכונות פלסטיניות אין. הכול במטרה "לייהד",

לטהר גזעית את ירושלים המזרחית הכבושה ולמנוע את ההתפתחות הטבעית של העם הפלסטיני בבירתו ובמולדתו. אבל מה לעשות, נכשלתם. ירושלים המזרחית נותרה פלסטינית, והעם הפלסטיני נותר איתן באחיזתו בשייח ג'ראח, בעיסאוויה, בסילוואן, ברובע המוסלמי ובכל מקום בו הכיבוש ניסה להרים את ראשו המכוער. אנחנו בחד"ש-תע"ל מציגים חזון של צדק, שלום ושוויון: מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים המזרחית לצד מדינת ישראל שבירתה ירושלים המערבית, שתי בירות,

שבהן ילדים יהודים ופלסטינים חיים אלו לצד אלו במדינותיהם העצמאיות והחופשיות, בלי דיכוי, בלי אלימות ובלי גזל. כך גם יהיה, תרצו או לא.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, 129 נרצחים בחברה הערבית ועדיין השר המחבל בחיי כלל האזרחים - - - לא, בוא. אהה, מחבל?

אתה לא יודע עברית?

לא שמתי לב.

הוא מחבל בכל דבר, בחיי האזרחים, בשלומם. הוא גם הורשע. עדיין לא צייץ, הוא מצייץ כשהורסים בית בזרזיר, בשמחה, כמעט באופוריה. 129 נרצחים. מה התופעה הקשה ביותר שחלק גדול מנרצחים באים בעקבותיה? הפרוטקשן, דמי החסות. מישהו לווה בשוק השחור, האפור, 10,000 שקל, 20,000 שקל, וזה מתחיל להצטבר ולעלות ל-50,000, 60,000, 70,000, 160,000, 300,000 שקל. אדם שמשכורתו היא 8,000 שקל, 9,000 שקל, לא יכול לעמוד בזה, ואז הוא משלם בחייו מול ארגוני הפשע הנוראיים, שפועלים בחופשיות. והמשטרה יודעת מי הם אלה. אגב, כל אחד יודע ביישוב שלו מי עובד בדברים האלה, והמשטרה יודעת לפני כולם, אבל הם ממשיכים לעבוד בחופשיות, ובכל זאת גובים את הכספים, ולעיתים רוצחים. מי אמור לטפל בפשיעה המאורגנת? בדמי החסות? המדינה, המשטרה. וזה לא קורה, ולכן ארגוני הפשיעה מרגישים שהם מעל המדינה, מעל המשטרה. לעתים לועגים למשטרה.

אתמול הודיע הנשיא ביידן שהואsteps down , שהוא פורש מהמרוץ לנשיאות. כשאתה אומר נשיא ארצות הברית, אתה מתאר לעצמך שכל הבטחה שלו צריכה להתקיים, במיוחד אם היא הבטחה פשוטה, חבר הכנסת עטאונה, למשל אם הוא מבטיח הבטחה נשיאותית בקמפיין שלו וגם אחרי לפתוח קונסוליה אמריקאית בירושלים, שתייצג ותהיה מול הציבור הפלסטיני. אז הבטיח, קדנציה שלמה לא קיים. או כשהוא ביקר בבית לחם, הוא הבטיח שתהיה תקשורת G4. עכשיו בגדה המערבית יש G3. אוקיי. ישראל בולמת את האפשרות לעבור ל-G4. נגמרה הקדנציה שלו, אין G4, אפילו בזה לא עמד. במה כן עמד? הוא הפעיל וטו במועצת הביטחון על הפסקת המלחמה, הוא הפעיל וטו על הכרה במדינה פלסטינית, הוא הפעיל וטו נגד הגדרה עצמית והיה שותף מלא ונושא באחריות, גם מוסרית וגם חוקית, להרג עשרות אלפי ילדים ונשים פלסטינים, ביידן הזה. נשאלת השאלה, למה נוסע ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית?

הוא פתר את כל הבעיות שמטביעות את החברה הישראלית? הוא פתר את נושא עסקת החטופים והשבויים?

אבל הוא רוצה מחיאות כפיים בבית הנבחרים. זה הגיע בעיתוי כל כך גרוע, אבל שם מולו את הכובע במטוס, תרגיל שקוף: ניצחון מוחלט. אבקש לסכם. ולכן - - - אהלן. פי, איזו הפתעה, יאללה. מופתע, מופתע, אבל אתה יודע, עומדים בזמנים. פיזית, פיזית זה מאיים. פיזית, פיזית.

לא, בגלל האירוע שלך, שהיה פה לפני כמה ימים.

זה היה נגד הסדרן.

אז תעשה את זה פעם אחת.

אני מציע שמי שמושך 130 קילו, שיהיה מאוזן. כן, כן. לא לא, אין ספק שהאיום במקומו. במקומו.

אני רוצה ברשותך, כבוד היושב-ראש - - תודה רבה. אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל): - - לסכם על מעשי הפשיעה, ולהגיד שזה נושא שמחייב את המשטרה ואת המדינה לפעול כדי להציל חיי אדם ולתת ביטחון אישי לכלל האזרחים. תודה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה.

דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי, היום אנחנו מציינים 290 ימים למלחמה מאז 7 באוקטובר, תשעה חודשים, יותר, ו-120 חטופות וחטופים עדיין בידי החמאס. האמת, זה בלתי נתפס. אני כבר הפסקתי לישון, רק לראות את הצער ואת הכאב של המשפחות. זה לא יכול להמשיך. יש עסקה על השולחן, וחייבים לקדם אותה ולהחזיר את כל החטופות והחטופים הביתה עכשיו, את כולם עכשיו. ראש הממשלה בדרכו לארצות הברית, והוא חייב, הוא חייב להצהיר שהוא יעשה הכול למען שחרור החטופים במהירות האפשרית. בשבוע שעבר, יותר מתשעה חודשים מתחילת המלחמה, ראש הממשלה נתניהו נפגש בפעם הראשונה עם ההורים השכולים של התצפיתניות, חיילות גיבורות שנפלו במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, התצפיתניות שהתריעו שוב ושוב על הסכנה שבפלישה, על מה שהן ראו בעיניים, התריעו שוב ושוב, ואיש לא הקשיב להן, התצפיתניות שנלחמו כמו לביאות בקרב חסר סיכוי מול המוני מחבלים, פשוט נטבחו, חללות צבא ההגנה לישראל, שרק עכשיו מצא ראש הממשלה זמן והואיל להיפגש עם ההורים שלהן. ההורים השכולים דרשו בפגישה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, וטובה שעה אחת קודם, דרישה מוצדקת, שלמרבה הצער נענית בשלילה. לראש הממשלה היו שלל תירוצים להתנגדות לוועדת חקירה ממלכתית בעת הזו, אבל ברור שמה שמניע אותו לא למנות ועדת חקירה ממלכתית הוא פשוט החשש מפני המסקנות של הוועדה הזו. מבחינת ראש הממשלה, הוא ימשיך ויעשה כל מה שהוא יכול כדי לעכב ועדת חקירה ממלכתית.

להתעכב דווקא על עוד משהו שקרה בפגישה הזאת עם ההורים השכולים, משהו שככה אני מבינה ונראה לי שכולנו הבנו, שהוא מוטיב חוזר אצל נתניהו: נתניהו לא ידע, הוא לא ידע על אזהרות התצפיתניות לפני הטבח, לפני הטבח של 7 באוקטובר, הוא גם לא ידע שהן שירתו קרוב כל כך לעזה, שמוצב נחל עוז הוא על הגבול, את זה הוא לא ידע, שאפשר לראות מהחלון את עזה, הוא לא ידע, הוא לא ידע שלא היה להן נשק, שהן לא היו מסוגלות להגן על עצמן, שיש חיילים בצבא ההגנה לישראל שמוצבים בגבול בלי נשק. הוא לא ידע את זה לפני 7 באוקטובר, אבל חמור יותר, הוא גם לא ידע את זה במשך תשעת החודשים שחלפו מאז 7 באוקטובר. הוא לא למד את העניין, הוא לא ניסה להבין מה היו הכשלים, על מה נטבחו חיילים וחיילות, הוא לא ידע את זה עד היום שבו הוא נפגש עם ההורים השכולים, שאולי אם לבנות שלהם היה נשק, הם לא היו הורים שכולים. קצת מדאיג שנתניהו שמע על זה ממזכירו הצבאי ממש רק שעה-שעה וחצי לפני הפגישה עם ההורים. אז נתניהו לא ידע, הגעתי למסקנה שאי-הידיעה משרתת את נתניהו, והיא הופכת למוטיב חוזר.

כשזה לא מתאים לו,

וכשזה בהצלחות והוא חילץ חיילים בקרב הרואי מרצועת עזה,

אז בשיטה הזאת, לא משכו בדש מעילי, לא סיפרו לי, לא אמרו לי, הוא לא שמע, הוא לא ראה, הוא לא ידע. כל כך הרבה נעלם מעיניו ומאוזניו של ראש הממשלה במדינת ישראל. אז אני לא יודעת מה גרוע יותר, ראש ממשלה שלא נמצא באירוע ולא יודע כלום, או ראש ממשלה שבוחר לא לומר אמת. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן, חמש דקות לרשותך, בבקשה.

מילים מספרות לנו מי הבן אדם היה רוצה להיות, אבל המעשים, המעשים מספרים לנו מי הבן אדם באמת. אני בספק אם אי פעם הייתה במדינת ישראל ממשלה שבה הפער בין ההצהרות ובין המעשים של ראשיה היה כל כך גדול, כל כך גדול, הפער בין ההכרזה של השר בן גביר על כך שנגמרה הקייטנה של האסירים, של המחבלים בכלא, ובין השחרור בפועל וללא כל תמורה של מנהל בית החולים שיפא ושל מחבלים רבים נוספים שהם פחות מוכרים, ששוחררו לעזה בחודשים האחרונים, הפער בין ההצהרה וההבהרה של שר האוצר, שר המגזר, סמוטריץ', בתחילת המלחמה, שלפיה עצרנו את כל מה שלא חשוב בתקציב, ובין המיליארדים על מיליארדים המגזריים שהוא ממשיך להזרים תוך כדי מלחמה כדי לשמור על שלמות הקואליציה, הפער בין ה"ביחד ננצח" לבין ההתעקשות להביא חוק השתמטות תוך כדי מלחמה, הפער בין ההבטחות של נתניהו להחזיר את כל החטופים והחטופות ולהביא אותנו אל הניצחון המוחלט, ובין המסמוס של כל עסקה והדשדוש הזה שהוא כופה על הצבא בכך שהוא מסרב שוב ושוב לקדם אסטרטגיה ליום שאחרי. הממשלה הזו מדברת כאילו היא רמבו, אבל בפועל היא בכלל קישקשתא, ממשלה מבולבלת, חלשה, ממשלה שלא מסוגלת לעמוד כנגד גחמות פשוטות של חבריה, אז איך אנחנו מצפים שהיא תעמוד מול חמאס או מול חיזבאללה, איך בדיוק? ממשלת המחדל והאסון היא גם ממשלה של מילים ריקות, והרי אי-אפשר לעצור מחבלים או טילים עם הצהרות. מילים ריקות לא יכולות לעלות לשמירה או לצאת לתמרון, מילים ריקות לא ממלאות את הבטן, והן גם לא משלמות את המשכנתה או את החשבון בסופר. המילים הריקות רק מספרות לנו מה הממשלה הזו הייתה רוצה להיות, בזמן שהמעשים שלה ואי-העשייה שלה מספרים לנו מה הממשלה הזו באמת, ממשלה רופסת ורעה מאוד. ראש הממשלה המריא היום לארצות הברית כדי לנאום בפני הקונגרס. האם הוא יעמוד שם על הבמה המכובדת הזו עם חזה נפוח, ומה שנשמע ממנו זה עוד מילים ריקות, עוד הצהרות חלולות שחולפות כמו הרוח על הניצחון המוחלט, על ה"פסע", על המחויבות הבלתי-נגמרת אבל גם הבלתי- ממומשת להחזרת החטופים והחטופות? או שהפעם לשם שינוי נתניהו ינצל את ההזדמנות הנוספת, אולי האחרונה שקיימת בפניו, כדי לוותר על המילים ולהעדיף על פניהן משהו ממשי, עסקה שתחזיר הנה את כל ה-120, עסקה שתחזיר את אלה ששרדו למשפחות שלהם ואת המתים לקבורה, כפי שראוי שיקרה? הדבר האחרון, האחרון, שהחטופים והחטופות צריכים הוא עוד מילים ריקות. הדבר האחרון שהמפונים והמפונות צריכים כרגע הוא עוד מילים ריקות. אם מה שנשמע מנתניהו בקונגרס זה עוד מילים ריקות, חבל על הזמן, חבל על הדלק, חבל על החיים שבכל רגע הולכים ומתבזבזים. זה לא הזמן לעוד מילים ריקות, זה הזמן למעשים. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב

חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני כמה רגעים התבשרנו על הירצחו של יגב בוכשטב בידי החמאס בעזה, בצער עמוק ובכאב גדול, יש לומר. אני רוצה לשלוח מכאן בשם כל הבית הזה, למשפחתו של יגב, לאסתר אימו, לאורן, לנופר, ליובל ולהדר, לרימון אשתו של יגב, זכרו לברכה, אנחנו מחבקים אתכם ועוטפים אתכם, וכל כך מצטערים על הירצחו שלי יגב. אין דבר דחוף או חשוב יותר מלהחזיר את הבנים והבנות, את האחים והאחיות, את האימהות והאבות, את הילדים והתינוקות שלנו הביתה, את כל ה-120. אין דבר חשוב ודחוף יותר, ועל כן אני מבקש להקריא כאן, מעל בימת הכנסת, את שמותיהם של 120 החטופים שלנו בשבי החמאס. מתן צנגאוקר, שירי ביבס, אריאל ביבס, כפיר ביבס, ירדן ביבס, עודד ליפשיץ, יוסף חמיס, אברה מנגיסטו, עדן ירושלמי, הישאם א-סייד, לירי אלבג, נעמה לוי, אגם ברגר, רומי גונן, דורון שטיינברכר, דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, אמילי דמארי, בר קופרשטיין, עומר ונקרט, אלכס לובנוב, עמרי מירן, צחי עידן, תמיר נמרודי, שגיא דקל חן, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, עידן שתיוי, אליה כהן, שלמה מנצור, הרש גולדברג-פולין, אלמוג סרוסי, נמרוד כהן, מתן אנגרסט, איתן מור, ביפין ג'ושי, עידן אלכסנדר, אלקנה בוחבוט, עומר נאוטרה, אביתר דוד, רום ברסלבסקי, מקסים הרקין, עומר שם טוב, שגב כלפון, אור לוי, אורי דנינו, יוסף אוחנה, יאיר הורן, איתן הורן, אוהד יהלומי, טל שוהם, כרמל גת, ארבל יהוד, דוד קוניו, אריאל קוניו, גדי מוזס, יגב בוכשטב זכרו לברכה, אברהם מונדר, קית' סיגל, סשה אלכסנדר טרופנוב, גלי ברמן, זיו ברמן, עופר קלדרון, איציק אלגרט, אלכס דנציג, אוהד בן עמי, אבינתן אור, אלי שרעבי, ג'ודי ויינשטיין חגי, ענבר הימן, מיה גורן, עופרה קידר, אביב אצילי, סהר ברוך, אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון אורון שאול, גיא אילוז, טל חיימי, תמיר אדר, אריה זלמנוביץ', איתי סבירסקי, יוסי שרעבי, סגן הדר גולדין, גדי חגי, סמל ראשון איתי חן, יורם מצגר, רב-סרן דניאל פרץ, מני גודארד, סמל עוז דניאל, חיים פרי, ליאור רודאיף, אוריאל ברוך, רב-סמל מתקדם מוחמד אלאטרש, דרור אור, נדב פופלוול, יאיר יעקב, עמירם קופר, יונתן סמרנו, סמל קיריל ברודסקי, סמל שקד דהן, רונן אנגל, רביד כץ, אליהו מרגלית, אורן גולדין, רב-סמל רן גווילי, סמל ראשון תומר אחימס, ג'ושוע לואיטו מולל, סמל ראשון שי לוינסון, איתן לוי, אילן וייס.

מול החדשות המאוד-מצערות על הירצחו של יגל בוכשטב, אני רוצה למסור בשם כל הבית הזה השתתפות ותנחומים בצער משפחתו, חבריו ואהוביו שלי יגב. יהי זכרו ברוך.

חברת הכנסת קארין אלהרר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, 290 ימים שהחטופות והחטופים מעונים בשבי החמאס. העדויות האמיצות שאנחנו שומעים מאלה ששרדו, מאלה שהצליחו ושבו, מתארות חלום בלהות מתמשך, התעללות נפשית, פיזית ומינית, תת-תנאים, חוסר אונים וחוסר ודאות מוחלט. מדי מוצ"ש אני מתייצבת בכיכר החטופים. אני מתביישת. אני לא יודעת מה להגיד להורים, למשפחות. מה נגיד להם? ממשלה שלא מצליחה להחזיר את החטופים. כן, ותגידו לי, סנוואר לא רוצה. ברור שהוא לא רוצה. השאלה היא מה אנחנו רוצים ואיפה היוזמה שלנו. ואם לא די בזה שפוספסו הזדמנויות, אני רואה שלראש הממשלה אין שום נקיפות מצפון או איזשהו חיבור למציאות. היום הוא מפרסם תמונה ממטוס ראש הממשלה, כמובן, לא פספס את נסיעת התענוגות, ושיא השיאים, הוא מצטלם עם הקמפיין, עם הכובע, הניצחון המוחלט. תגיד לי, ראש ממשלה, על איזה ניצחון מוחלט אתה מדבר? מה זה השואו המיותר הזה? במקום שתשקיע את הזמן בלפתור את הבעיה, לא, אתמול אני שומעת על הודעה שהוא מוציא, שהמשלחת תצא ביום חמישי. מה קרה? למה יום חמישי? למה לא היום? למה לא אתמול? איפה סדר העדיפויות? איפה סדר העדיפויות של מי שאחראי לכל אותם חטופים וחטופות. במקום שתדחה את הנסיעה הזאת, במקום שתבוא ותגיד, קודם האחריות שלי להחזיר אותם, לא, אתה נוסע ודוחה את החזרה שלהם. עכשיו כבר נסעת, הציפייה היא שלכל הפחות תודיע בנאום שלך בקונגרס, תנצל את המעמד ותגיד: החלטתי להחזיר אותם, החלטתי לחתום על המתווה שאני כתבתי, אני אעשה את הכול כדי לממש את העסקה. אדוני ראש הממשלה, החטופים לא רק סובלים, הם גם מתים. הינה עכשיו, ממש לפני דקות ספורות, התבשרנו על מותו של יגב בוכשטב, יהי זכרו ברוך. אימא שלו, אסתר, הלביאה, נלחמה כאן בוועדות הכנסת, פגשה את כל מי שהסכים לשמוע, תחזירו לי את הבן שלי, היא קראה. כשרעייתו של יגב, רימון, חזרה מהשבי, בן הזוג שלה עוד היה בחיים. היא לא רצתה לחזור בלעדיו. אבל היא חזרה, והוא, למרבה הצער, יחזור בארון קבורה. נתניהו, המשימה שלך בטיסה לארצות הברית היא שרשימת המתים, הנרצחים, לא תתארך. יש לך חובה, חובה מוסרית, להחזיר את אחינו ואחיותינו שנמקים בשבי, לעצור את מעגל הסבל שלהם ושל המשפחות, להביא את החיים לשיקום, ואת הנרצחים, לקבורה. די, נתניהו, תציל אותם, ותעשה סוף לייסורים של כולם. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מרון, חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב בראש, חברי חבריי הכנסת, אני כמובן רוצה לפתוח באיחולי תנחומים למשפחת בוכשטב. אני ממש התעצבתי מאוד מאוד לקבל את הבשורה עכשיו. אני חייבת להגיד שבאמת אסתר ונופר,

אימא של יגב, ונופר אחותו כבר הפכו להיות באמת בנות בית בכנסת, ואנחנו רואים אותן בכל כך הרבה ועדות. אני זוכרת רק לפני שבוע ומשהו, בוועדה לקידום מעמד האישה, כשניהלתי את הוועדה, הן באו לדבר, כמו שמשפחות החטופים תמיד מדברות, הן דיברו באופן כללי, וביקשתי מאחותו להגיד מילה על יגב, שנכיר קצת את יגב. וסיפרו עליו דברים כל כך מקסימים ויפים. אני חושבת שהרגע הזה שרימון, רעייתו, שלצערנו היא עכשיו אלמנתו, כשהיא חזרה מהשבי וראינו אותה מרימה ראש בגאווה ומסתכלת על המחבלים של חמאס ברגע הזה שהם ניסו לתת להם הנחיות בימוי בזמן השחרור, והרימה ראש בגאווה, באותו הרגע התמלאתי בגאווה מטורפת על האישה החזקה שהיא. אז אני אקדיש גם נאום ליגב בהמשך היום, אבל אני רוצה לשלוח להם את תנחומינו. אני בטוחה שזה בשם כולם בבית הזה. אז אנחנו רגע לפני הפגרה. כמעט עשרה חודשים עברו מאז הכישלון והמחדל הנוראי של 7 באוקטובר, הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה וריסוק האמון הציבורי במוסדות המדינה. אני מרגישה, אולי בתמימות מסוימת, שציפיתי שאולי במקרה חברי הממשלה והקואליציה פה למדו משהו ממה שקרה לנו ונלמד ונפיק לקחים מההרס של הלכידות החברתית שלנו במדינה. אבל אז אני מוצאת עצמי יושבת בוועדות הכנסת: ועדת הכלכלה, ועדת הכספים, ועדת החוקה, ועדות נוספות, ואני רואה שעל שולחן הוועדה שוב עולים החוקים שממשיכים את ההפיכה המשטרית שניסיתם להעביר עד 6 באוקטובר. אני מודה שלא האמנתי בהתחלה שזה מה שאתם רוצים לעשות, לנצל את העובדה שהקשב הציבורי כל כולו ב-120 החטופים המופקרים, בעשרות ומאות אלפי חיילים ומילואימניקים שכבר חודשים בלחימה, במיליונים של בני משפחות שלא ישנים כבר כל כך הרבה זמן מהדאגה של מה יכול לקרות לאהובים שלהם וגם למדינה. אולי בהתחלה עוד היה ניסיון קצת להסתיר את החקיקה הנוראית הזאת בשיטת הסלמי, אבל עכשיו זה פשוט על השולחן. אתם מתגאים במה שאתם עושים, וחוזרים למה שהיה פה ערב המלחמה. איומים על שופטים, על פרקליטים, על מפגינים, על לוחמים, על טייסים שברגעים האלה ממש מסכנים את חייהם עבור המדינה. ואני שואלת: מי שמכם לדבר נגד האנשים שבאמת את כל חייהם הם תורמים ומקדישים למדינה, לשלטון החוק, לביטחון שלנו? מאיפה התעוזה להוציא מילים כאלה, להאשים אותם שהדם על הידיים שלהם? האם מה שיעשה לכם טוב זה להצית פה שוב מלחמת אחים, לראות משפחות מתפרקות סביב מחלוקות שאתם יוצרים עם ההפיכה המשטרית הזאת? עוד פעם קטטות ביום כיפור? לזה אנחנו מתגעגעים? ב-7 באוקטובר כל המדינה טולטלה. כולנו התאחדנו סביב הדבר החשוב ביותר: הביטחון שלנו והחזרת החטופים. לאפשר ל-100,000 עקורים תחושה שהם יכולים לחזור לבתים שלהם אחרי שהם הופקרו לגורלם, אחרי ששמנו אותם בידיים של סנוואר ונסראללה. אין לכם את הסמכות להמשיך לקדם את ההפיכה המשטרית, אין לכם לגיטימציה ציבורית להמשיך לקדם את זה בכנסת. הדבר היחיד שהציבור יסכים לכם לעשות זה ללכת הביתה, והיה עדיף כבר לפני שנה וחצי או לפחות עשרה חודשים. הרבה נזק היה נחסך פה במדינה. רגע לפני הסיום, אני מבקשת לפנות אל משפחות החטופים. הכנסת תצא בתחילת השבוע הבא לפגרה ארוכה, מיותרת, לא במקום, כמובן ביחס למצב האקוטי שאנחנו נמצאים בו. ואני רוצה להגיד לכם שלא משנה מה, לא משנה מתי, כל זמן שהמשפחות שלכם והאהובים שלכם לא חוזרים הביתה, כל זמן שנשאר אדם אחד שבוי במנהרות הטרור בעזה, אנחנו פה נמשיך להיאבק איתכם. כמעט עשרה חודשים שהמחשבות שלי מוקדשות כמעט רק לחטופות ולחטופים. עיקר העשייה שלי סביב זה, סביב היקרים שלכם, ואני מבטיחה שגם אני וגם חברי סיעתי נעשה הכול למענכם, בשבילכם, ולכל צורך שרק יעלה לכם אנחנו נהיה פה עבורכם. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לשאול אתכם, חבריי חברי הכנסת, מה הבעיה בלהגיד תודה. ביום חמישי או שישי,

הייתה ההחלטה בהאג. אחרי 29 דקות כל מקהלת אנו באנו ארצה, כבשנו את כולם מהפרת עד החידקל וכו' וכו' וכו', הוציאו הודעה, כולל ראש הממשלה שלנו, הוציא הודעה: אף עם לא כובש בארצו. אני לא אחזור על כל הניסוחים המדהימים שלכם, שבכלל לא זהים אחד לשני. אבל תראה מה זה, חבר הכנסת רון כץ, 16 שעות אחרי שביידן הודיע על הפרישה, 16 שעות לקח לראש הממשלה להגיד,

לא הייתי כותב איזה פוסט גדול באמת שמודה לשיא ביידן ולממשל שלו. שתי מילים:

היה קשה? מעל 100 מיליארד דולר בעשור האחרון סיוע תקציבי, 14 מיליארד דולר, נכון, חבר הכנסת חמד? אתה זוכר, בוועדת הכספים? לשוטף, לאזרחי, לא הביטחוני שהתרגלנו. לשוטף, 14 מיליארד דולר. למה בן אדם לא יכול להגיד תודה? למה אתה צריך להיות כזה כפוי טובה? הסכמת איתו, הסכמת יותר, הסכמת פחות, הוא הסכים איתך בזה, הלכת איתו לפה, לשם. מה הבעיה להגיד תודה? למה אתה צריך להיות כזה כפוי טובה? זה הזכיר לי את התמונה שהוא העלה ב-4th of July, ביום העצמאות שלהם.

הוא העלה תמונה של עצמו ב-AI, עם דגלים של ארצות הברית וישראל.

תגיד להם יום עצמאות שמח. מה אתה מעלה תמונה של עצמך ב-AI? מה נסגר עם המגלומן הזה? מה הבעיה של ראש ממשלת ישראל להגיד: תודה רבה לך על 56 שנות ידידות למדינת ישראל? מה הבעיה? מה, זה מוריד מהכבוד שלך? למה 29 דקות אחרי ההחלטה של האג היה ציוץ? הציוץ הרשמי האחרון זה כמובן בעלייה למטוס של המלך, כנף ציון - - - ורעייתו. ורעייתו, כי זה מאוד מאוד חשוב עכשיו ללכת לנאום בקונגרס, כאילו את מי תשכנע. זה כמו שתשכנע אותנו בכנסת שאנחנו רוצים לחסל את חמאס.

בוא תנאם, בוא תשכנע אותנו. בוא תנאם במטולה, או תצטרף ללשכה הפרלמנטרית של סוכות. הוא גם פתח סוכה, ידעתם את זה? במטולה. הייתי שם ביום שישי, לא סוכה, לא נעליים, שום דבר. אבל הוא הולך לארצות הברית לנאום באנגלית, והוא רושם, וכמובן הוא בחדר הישיבות המפואר שהוא פילל לו כל כך הרבה שנים, עם הכובע של TOTAL VICTORY, לא "הניצחון המוחלט", כדי שיבינו אותו בארצות הברית. זה ראש הממשלה שלנו. צמד מילים, thank you. או, אתם יודעים מה? עוד איזו מילה שאולי באנגלית הוא סבבה עם זה, כי פה את המילה אחריות הוא עדיין לא אמר, אז אולי גם responsibility. מה הקטע שלו להגיד תודה? תודה, פשוט תודה. ואם לא תודה, שקשה לו להגיד בארצות הברית, חבר הכנסת בליאק, אתה יודע מה הוא צריך להגיד? סליחה.

סליחה מעם ישראל שהוא הולך לנאום עכשיו בקונגרס נאום מיותר, שכל כולו תעמולה פוליטית, במטוס פוליטי, ב-gangway פוליטי, עם כובע פוליטי, בחדר ישיבות פוליטי, כאילו הבן-אדם בקמפיין בחירות. זה ראש הממשלה שלנו. הוא בקמפיין בחירות שהנושא שלו יהיה TOTAL VICTORY. זה רק מזכיר לי שהמקסימום שהבן-אדם יהיה זה סניף "ויקטורי" קרוב לכנסת פה, לעשות קניות בסופר. זה ה-victory היחידי שיהיה פה, עם איך שהוא מתנהל. תנאם במטולה, תרד לעוטף, תיפגש עם בארי, עם תושבי כפר עזה, קח אחריות או responsibility, ותשחרר אותנו מעונשו של זה כבר. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, חמש דקות לרשותך,

היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, התכוונתי לדבר על הצעת החוק ולגופו של עניין, אבל בזמן שאני מחכה לתור בכדי לעלות לדוכן, קיבלתי שתי הודעות לנייד שלי שקשורות לנגב ולהריסות בנגב. ההודעה הראשונה שקיבלתי היא שברגעים אלה יש כוחות הרס שממשיכים להרוס בתים בנגב. במקביל קיבלתי עוד הודעה שהיה פרסום במעריב שנרקם דיל בין השר לכישלון לאומי לש"ס. מצאו פתרון, איך לפתור את הפתרון? לתת סמכויות לשר בן גביר ברשות המקרקעין והאכיפה. כשבן גביר מבקש סמכויות אכיפה במקרקעין, הכתובת היא ידועה, והכוונה היא ידועה. עד רגע זה בכל גל ההריסות שלא הפסיקו בנגב לרגע אחד, כל ההחלטות היו על ידי רשות האכיפה ועל ידי הסיירת הירוקה. עכשיו הוא בא לבקש, במקום שעד רגע זה המשטרה הייתה גוף מאבטח להריסות, הוא מבקש את הסמכות, שהוא יחליט על ההריסות ועל האכיפה. ההחלטה הזו באה לשרת הסכם קואליציוני. אולי ש"ס תרוויח מזה כמה ג'ובים בכמה רשויות וכמה רבנים. כאן אני פונה לש"ס באופן ישיר: אל תיתנו יד לשום הסכם שיעביר סמכויות באכיפה במקרקעין לבן גביר, כי כל החלטה כזאת זה להבעיר את החברה הערבית, זה להבעיר את הנגב, כי השר הזה בא לשרוף כל חלקה טובה. הוא בא להרוס בתים בכל מקום, בגליל, במשולש ובנגב. ברגע שנותנים לו את הסמכות, שהוא יחליט ביחידה לאכיפה במקרקעין על החלטות, אין לי ספק שאנחנו עומדים בפני תקופה קשה מאוד בנגב בחצי שנה האחרונה. הרבה שרים והרבה חברי כנסת

החברה הערבית הבדואית בנגב שילמה מחיר בתקופה הזאת. היו הרבה מילים והרבה סימפטיה, לא מעבר לזה. כל מי שנותן יד להחלטה להעביר את הסמכויות באכיפה במקרקעין לבן גביר, מכריז מלחמה על החברה הערבית. מי שנותן יד להחלטה כזאת, לא יצפה לשותפות, לא יצפה לדור בנגב שיגדל על חורבן ועל הריסות. זה רק יגביר את העוינות, זה רק יגביר את השנאה.

כל בר דעת בבית הזה: אסור לתת יד להעביר את האכיפה לבן גביר, כי הוא מתכוון גם להרוס וגם להבעיר. אני מזהיר מכאן את כולם, אם המדיניות הזאת תמשיך וברוח של שר הכישלון הזה, אנחנו בפני תקופה קשה. אנחנו בנגב בעניין הריסות הבתים עם הגב לקיר. אין לנו לאיפה לחזור. אנחנו חייבים להגן על הבתים שלנו, ואנחנו נהיה שם בכל מקום.

עוד פעם אני קורא לכולם להתגייס ולא לתת לשר המופקר הזה, שמפקיר את הביטחון האזרחי האישי של האוכלוסייה הערבית, ובא היום לאיים בהעברת הסמכויות על הביטחון האישי בהריסת הבתים. לכן עוד פעם אני פונה לש"ס ולכל הקואליציה: לא לתת יד לביזיון הזה, לא לתת יד לסכנה הזאת, לא לתת יד לעוד מצב קשה בנגב שאני מזהיר ממנו. אם ימשיכו לדחוק אותנו אחורה, אין לנו ברירה אלא להגן על הבתים שלנו.

חבר הכנסת חמד עמאר,

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה מקדמת רפורמה בחשמל. כל צרכן יכול לבחור את הספק שלו. הממשלה אומרת שזה יביא לחיסכון של 5% לצרכן. לא רק חברת חשמל יכולה לספק את החשמל, רפורמה. אבל הממשלה שכחה שאלפי בתים במגזר הדרוזי לא מחוברים לרשת החשמל, אין להם אפשרות לבחור ספק, וגם את חברת החשמל הם לא יכולים לבחור. באף אחד אחר הם לא יכולים לבחור, בשום חברה הכול בגלל התכנון. אני פעם אמרתי שחוסר התכנון במגזר הדרוזי, זה תכנון של ועדות התכנון, לא לאפשר לתכנן. כי היום במדינת ישראל לוקח שנים לקדם תוכנית מתאר. בשביל לקדם תוכנית מפורטת, לוקח עוד שנים, כשאתה מתכנן בקרקע של המדינה, לוקח שנים. איך אם אתה מתכנן בקרקע של האזרח הפרטי ובקרקע פרטית? בקרקע פרטית לוקח עשרות שנים לתכנן ולהביא לאישור, אותו אזרח שרוצה לבנות חוקי, אבל הוא לא יכול להוציא היתר. בגלל שהוא לא מוציא היתר, הוא לא יכול להתחבר לרשת החשמל. בנוסף לכל זה הביאו את חוק קמיניץ, חוק התכנון והבנייה שנתן סמכות לפקיד, לא רשות שופטת, הוא יכול לתת קנס עד 300,000 שקלים, והקנס הזה מתנפח למאות אלפי שקלים ואפילו למיליוני שקלים. אותו פקיד יכול גם להוציא צו הריסה.

יכול להוציא צו הריסה. פקיד יכול לתת קנס של 300,000 שקל. בדקתי בעולם אם נותנים סמכות כזאת לאיזה פקיד באיזו מדינה בעולם, התברר לי שאין מדינה כזאת חוץ ממדינת ישראל, שמאפשרת לפקיד להוציא צו של 300,000 שקלים על בנייה בלתי חוקית. אמרתי שאין בנייה בלתי חוקית, יש בנייה בלתי מורשית. אותו אזרח, אותו תושב ביישוב הדרוזי, רוצה לבנות חוקי, אבל לא מאפשרים לו,

לכן, אדוני היושב-ראש, כשאנחנו מדברים על רפורמה בחשמל, אנחנו צריכים לאפשר לאותו אזרח להתחבר לחשמל. אני אומר לך, אם הממשלה חושבת על חיסכון של 5%, אני אומר לך שאנחנו כעדה הדרוזית לא רוצים את ההנחה של 5%, לא רוצים לחסוך 5%. נשלם עוד 5% אבל תאפשרו לנו להתחבר לחשמל. אתם לא מאפשרים לנו בכלל להתחבר לחשמל עם החוקים שחוקקתם והובלתם כאן בכנסת הזאת, חוקים שלא נותנים אפשרות אפילו להתקדם בתכנון אם אנחנו רוצים להתקדם. נוסף לכל זה, אדוני היושב-ראש, יוקר המחייה במדינת ישראל ועליית המחירים, אתה יודע שהמזון עלה ב-5.7% בתקופה האחרונה, בתקופה של הממשלה הזאת. אני זוכר, כשהייתי שר במשרד האוצר, את הצעקות מהצד של ש"ס, של אגודת ישראל, של הליכוד, החברתיים שרוצים לעזור לציבור, רוצים לעזור לאזרח. דיברתם בצורה בלתי רגילה על עליית מחירים, תקפתם אותנו, אבל בזמננו, הורדנו את האינפלציה, איזנו את התקציב, קיבלנו תקציב של 142 מיליארד שקל של גירעון, והבאנו אותו ליתרה של 12 מיליארד שקל. ואתם?

גירעונות, האזרח במדינת ישראל היום לא יכול להתפרנס בכבוד, גם אם הוא עובד, הוא לא מצליח לגמור את החודש עם עליית המחירים שאתם מביאים. אז ממשלה כזאת אין לה זכות קיום. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתם זוכרים ושומעים את המושג: נתניהו, ליגה אחרת. גדלנו על זה: נתניהו, ליגה אחרת. אין שני לנתניהו. תשעה חודשים למלחמה, תשעה חודשים למלחמה ותראו לאיזה מצב, נתניהו ליגה אחרת, הביא אותנו ביחסים הבין-לאומיים של מדינת ישראל: פיטורים של אנשי ההסברה הטובים ביותר שיש לנו,

אילון לוי, נועה תשבי. במקומם, אין מחליפים. אף אחד לא החליף אותם. למה לא מוצאים מחליף בעצם? אני מצטט את נתניהו, ציטוט שנתניהו אמר: אני מוקף באנשים שלא יודעים לחבר מילה למילה באנגלית. את זה אמר ראש הממשלה, לא אני. סכסוך פומבי עם בעלת הברית החשובה ביותר של מדינת ישראל, ארצות הברית, שבועות אחרי 7 באוקטובר, משרד ההסברה התגלה כפיאסקו שלם, אירוע שהוא בדיחה אחת גדולה. חצי שנה מהקמתו ולא הצליחו לארגן שם אפילו מדפסת, את זה אמרה השרה לשעבר דיסטל, לא אני אמרתי. היום מקום קבורת המדפסת לא ידוע.

מדינות שעד היום, עד 7 באוקטובר, היו ידידות חמות שלנו, מכירות באופן חד-צדדי במדינה פלסטינית: נורבגיה, בלגיה, ספרד ועוד מדינות מערביות נוספות דנות בכך, זה על השולחן בממשלה שלהן. הנבחרת והקבוצות הישראליות נמצאות בסכנת הדחה מהמפעלים הבין-לאומיים גם בכדורגל. ארצות הברית, קנדה, האיחוד האירופי ועכשיו גם יפן מטילות סנקציות על מתנחלים. משלחות וחברות ישראליות מסורבות כניסה באירועים ובכנסים בכל רחבי העולם. תערוכת הנשק היוקרתית ביותר בפריז סילקה את תעשיית הביטחון הישראלית. דירוג האשראי יורד. יותר קשה למדינת ישראל לגייס כסף בעולם בשביל לממן את המלחמה הזאת. הבנקים והמשקיעים כבר לא סומכים עלינו. את כל אלו נאום בקונגרס בשבוע הזה לא יתקן אלא רק יעשה נזק, פגיעה נוספת ביחסים עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. ישראל נמצאת בשפל דיפלומטי חסר תקדים, חברים. מולנו עומדת מכונת הינדוס תודעה משומנת ומתוחכמת, שפעלה במשך שנים רבות בכל רחבי העולם.

כשהגל מתנפץ על חופֵנוּ, אנחנו עומדים חסרי אונים, חסרי אונים מול כל העולם. איך זה הגיוני שכל ישראלי מבין בנימי נפשו את צדקת דרכנו,

לציבור ולשלטונות במדינות אחרות בעולם

אנטישמיות היא קללה עתיקה, אך גם היא לא יכולה להסביר את התמוטטות ישראל ביחסים הבין-לאומיים. במקום שנקבל את תמיכת העולם כפי שארצות הברית קיבלה לאחר 9 בנובמבר, אנחנו מתדרדרים לתהום דיפלומטי. הצונמי המדיני מגיע אל חופינו. אחד ההסברים לכישלון שלנו הוא הפיצול והייבוש של משרד החוץ בעשור האחרון. לקיחת סמכויות ממשרד החוץ למשרדים מומצאים כמו משרד לעניינים אסטרטגיים, שיתוף פעולה אזורי, משרד מודיעין, הסברה ותפוצות. נתניהו מכר את יחסי החוץ של ישראל לשקט פוליטי. אחד הדברים הקשים במכירות זה מוצר לא טוב והבעיה היסודית של הממשלה בליצור מערך הסברה, הוא שהדיפלומטים יצטרכו להסביר את התנהגות הממשלה וחבריה בעולם. צריך להסביר לעולם, ששרים וחברי כנסת שמגיעים לכנס להתיישבות מחדש בעזה, לא באמת מתכוונים ליישב את עזה, להסביר למה השר עמיחי אליהו, הרומז על הפלת פצצת אטום בעזה, לא מפוטר ואף לא מקבל סנקציה, להסביר למה סגן יושב-ראש הכנסת,

אומר: אשרינו שזכינו להיות נתבעים בהאג. את כל הדברים האלה, מדינת ישראל צריכה לתקן.

אני יושב פה כיושב-ראש - - - זה אתה אמרת. לא, לא אמרתי. מישהו אחר אמר את זה.

אתה ציטטת את זה. לא ציטטתי. מישהו אמר את זה.

עוד פעם אתם מכניסים לי מילים לפה. לפני רגע נאמתי, ואמרת לי: בסדר. זה ציטוט שיצא ממך, ניסים ואטורי. לא נכון, אתה טועה, לך תבדוק את זה. העוזרים שלך טעו.

הסתיים הזמן, נא לרדת. אני מוכן לשבת איתך אחר כך ולהוכיח לך שזה לא אני. בוא תוכיח לי. הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס' 10), התשפ"ד 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק מניעת מימון של מדינת ישראל לייצוג משפטי של זר שהוא חשוד או נאשם בטרור, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי כנסת, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 248) (שלילת קצבאות שמשולמות לפעילי טרור מחוץ לישראל), התשפ"ד 2024, הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 25) (הארכת תקופת התיישנות), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אימאן ח'טיב יאסין, מירב כהן וקבוצת חברי כנסת, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26) (עידוד עסקים זעירים, קטנים או בינוניים שבשליטת משרתי מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה פסל, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 42) (מאגר חיסונים לאומי), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת אליהו ברוכי, ואליד אלהואשלה וקבוצת חברי הכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ. עד שתגיע לבמה אני רוצה להגיד שנמצאים איתנו ביציע חברי פורום תקווה, פורום של משפחות חטופים הפעילים להחזרת החטופים. תודה רבה לכם. מחזק אתכם. נתפלל כולנו שישובו החטופים במהרה, כל החטופים לביתם בשלום, בעזרת השם. חבר הכנסת רון כץ, חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, ביום רביעי האחרון עמדתי ממש פה, מול ראש הממשלה, פניתי אליו ודיברתי איתו על ועדת חקירה ממלכתית, והוא ענה לי בסיפור על אוכפים וצנצנות דבש. אז היום החלטתי לדבר איתו בשפתו, הוא אוהב סיפורים. זה הולך כך: מעשה בחמישה בלונים שניפחו כמה חברים. שמחה וששון, לכל ילד בלון. למר דמוקרטיה בלון כחול, למר אחדות בלון צהוב, למר יחסי החוץ בלון סגול, למר ביטחון בלון ירוק, ולמר כלכלה בלון אדום. כל הילדים וכל הבלונים יצאו לטייל. מר דמוקרטיה שמח וקפץ, הבטיח: במשמרת שלי מדינת ישראל תחזק את ערכיה הדמוקרטיים ותשמור על זכויות כל אזרחיה. נפל הבלון הכחול על שיח, נפל והתפוצץ. ופתאום, בום, טרך,

הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. במשמרת שלך קורעים לגזרים את כל שומרי הסף: בתי המשפט, הפרקליטות, היועמ"שית, המשטרה, הרמטכ"ל. כולם סופגים גידופים ונאצות מחייליך בקואליציה ומהמכונה הנפלאה שלך. מר אחדות הגיע, והוא גבוה, מחזיק את הבלון הצהוב מול הרקיע. במשמרתי נפעל לאחד את הקרע, צעק מר אחדות בגרון מחוספס. ובפועל,

הקרע במשמרתך הפך לנורא. רוב העם מרגיש שהממשלה אותו לא מייצגת. תושבי הצפון מרגישים נבגדים, תושבי העוטף מרגישים מופקרים, הדרוזים אותך לא מוכנים לקבל. בקיצור, הקרע הפך לתהום. התאכזב מר אחדות, הלך הבלון. אבל אנא, מר אחדות, אל תוותר, מחר כבר ננפח לך בלון אחר. הגיע מר יחסי החוץ ואיתו בלון סגול, יש אומרים סגלגל, עם אנגלית נפלאה. בום טרך, מה קרה? הבלון הסגלגל התפוצץ, הבלון נקרע. צווי מעצר בדרך מהאג, משלוחי הנשק מעוכבים, מערך ההסברה הישראלי בפועל לא קיים, ופשעי השנאה נגד יהודים בעולם במגמת עלייה. והינה, מר יחסי החוץ הסגלגל טס לנאום לאומה הגדולה בזמן שמשפחות החטופים זועקות לעזרה. הגיע מר ביטחון, אחוז ביטחון, ואיתו הבלון הירוק. טיפס מר ביטחון על טנק מרכבה, הצטלם מאחורי מטוס חמקן.

הבטיח לחסל את החמאס בתוך דקה. בום טרך, מה קרה? אתה יכול לעזור לי, אדוני היושב-ראש, הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. עשרה חודשי מלחמה, ומה התוצאה? הצפון בוער, חיזבאללה עושה ממך בדיחה. מיליציות מעיראק,

תימן, תוקפות את ישראל ללא הבחנה, וזה עוד לפני שדיברתי מה יקרה פה עם איראן. יהודה ושומרון על סף בעירה. בסך הכול, הצלחה כבירה. ואז הגיע מר כלכלה ואיתו הבלון הירוק, כולו נלהב, ואמר: הוא לא ידע. אני אצעיד את הכלכלה קדימה ואוריד את יוקר המחיה, הוא קבע. בום טרך, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. הכלכלה במשבר חסר תקדים. הכול פה יקר, הדלק עולה, בסופר קשה, האינפלציה עלתה.

הוא לא ידע.

הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), (תיקון מס' 10), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 9), (הוראת שעה,

התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט.

הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת ולדימיר בליאק, אוהד טל,

ינון אזולאי ויצחק קרויזר בנושא: הסרת

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר,

חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אדוני השר, מי שלא מונע ירי של טילים על קריית שמונה ועל אילת, מתעורר יום אחד לכטב"ם שנורה באמצע הלילה ומתפוצץ על בניין בתל אביב. הכטב"ם הזה שהגיע לתל אביב הוא פשוט תוצאה של אותה מדיניות קונספציה שראינו לפני 7 באוקטובר, קונספציה של הכלה, קונספציה של כניעה, אדוני היושב-ראש, כשפעם אחר פעם מצפים שמישהו אחר יעשה עבור מדינת ישראל את העבודה. אז אחרי תשעה חודשים סוף-סוף ניתנה הוראה להגיב. אני באמת רוצה לברך פה את חיל האוויר על ביצוע יוצא דופן של תקיפה באמת בעומק האויב. אבל אנחנו צריכים להסתכל על האירוע כאירוע כולל. אסור שזה יהיה חד-פעמי. צריך להבין שאם הנמל באילת סגור תשעה חודשים, הנמל בחודיידה גם הוא יהיה סגור. ואם אנחנו צריכים לתקוף שם שוב ושוב ושוב כדי שהנמל הזה יהיה סגור, זה מה שצריך לעשות. לא נמל תעופה, לא נמל ימי. לא ייתכן שאנחנו עוסקים פה בפיטורים של עובדי נמל אילת בגלל שהנמל הזה מושבת תשעה חודשים, עורק תחבורה לתוך מדינת ישראל, ובתימן אנחנו מצפים שמישהו אחר יעשה עבורנו את העבודה. אבל צריך לזכור שהאיום הוא לא רק משם. רק בסוף השבוע האחרון, 120 שיגורים על הצפון. 120 שיגורים. הגליל כבר לא נמצא בשליטתנו. הגליל הפך להיות רצועת ביטחון של נסראללה, שהרחיק משם את כל האזרחים. אנחנו כל הזמן מחכים לראות: הוא מרים את הלהבות? הוא מוריד את הלהבות? חברי הכנסת, פה אני מגיע, וחשוב שתקשיבו טוב, לאוזלת היד של הממשלה מבחינת ההכנה למה שמצפה לנו. צר לי להגיד, אם מישהו חושב שאנחנו הולכים לאיזושהי קייטנה,

האויבים שלנו, לצערי, פעם אחר פעם מספרים לנו מה הם מכינים לנו. ואגב, להבדיל מהאיומים שאני שומע מכאן, הם, את האיומים שלהם מממשים. אז אם נסראללה לפני חודש מודיע שכשתהיה מלחמה בלבנון היא תהיה ללא גבולות וללא כללים וללא סייגים, זה לא שלנו לא יהיו גבולות וכללים וסייגים, זה אומר שהוא ינהג ללא גבולות,

ללא סייגים. ברור למה אנחנו אמורים לצפות. ואני מסתכל אם ממשלת ישראל עושה את ההכנות הנדרשות. האם היא עושה את ההכנות הנדרשות מבחינת רכש של כלי נשק? מבחינת ייצור כלי נשק ואמצעי לחימה? האם היא עושה את הפעולות הנדרשות מבחינת מיגון הצפון? האם היא עושה את הפעולות הנדרשות מבחינת גיוס?

ממשלת ישראל הנוכחית עושה הפוך מכל מה שהיא צריכה לעשות. במקום לגייס היא משחררת, במקום לבנות היא הורסת, במקום למגן את הצפון היא מעבירה את התקציבים למקומות אחרים. זאת המדיניות. שלא תגידו אחרי הפעם הבאה שחס וחלילה תהיה כשנסראללה יתקוף אותנו: אף אחד לא משך בדש מעילי ואמר לי שיכול להיות שפתאום מצפון תפתח הרעה. שום החלטה מההחלטות שהממשלה הזאת הייתה צריכה לקבל במלחמה לא התקבלה. ואני לא מדבר על לפני 7 באוקטובר, היושב-ראש, אני מדבר על מאז 7 באוקטובר, אחרי שראינו שארגוני הטרור עושים את מה שהם מאיימים לעשות.

אף הכנה. מדברים פה על איך פוטרים עוד עשרות אלפים מגיוס בזמן שאנחנו צריכים לגייס עשרות אלפים. אנחנו צריכים צבא גדול וחזק שיהיה מוכן לאתגר הזה שמצפה לנו, והאתגר הזה נמצא מעבר לפינה, שלא תתבלבלו. אז תסירו את המילים האלה של ההכלה וההבלגה. שלא תחשבו שהתקיפה הזו, עכשיו עשיתם איזה מאורע, היא מאורע חד-פעמי. אני כן מבין את השיקולים. אם היו שומעים בקולו של מי שהיה שר הביטחון עד 2018 והקים חיל טילים, אבל מייד כשהוא עזב את משרד הביטחון, ראש הממשלה, שהחליף אותו כשר ביטחון, ההחלטה הראשונה שהוא עשה זה לעצור את זה.

כי זאת החלטה שקיבל ליברמן, לא בגלל שצריך או לא צריך. אז היום בשביל לתקוף בתימן אנחנו צריכים לשלוח ארמדה של מטוסים, על כל העלויות של זה, שלא לדבר על סיכון חיי אדם, במקום לשלוח טילים שהיו יכולים להגיע לאותן התוצאות. לאותן התוצאות. אבל זה עוד לא מאוחר. גם את ההחלטה שביטלתם ב-2018, גם את ההחלטה שבוטלה על מגן הצפון וגם את ההחלטה שבוטלה על חיל טילים אפשר לקבל עכשיו ולהאיץ את כל המהלכים שצריך ואפשר להאיץ.

חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב, נוכח. חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אדוני השר אשר ביציע הפנימי, אדוני היושב-ראש, גם אני מצטרף לברכות לנציגי המשפחות שנמצאים ביציע. ליבנו עם בני משפחות החטופים והחטופות, תהא דעתנו אשר תהא על המהלכים הנדרשים להשבת האחים והאחיות אל הארץ. אבל אינני יכול לעמוד כאן ולא לומר שבשעה שאני מברך את אנשי ונשות פורום תקווה, אני שואל את עצמי לאן עוד נגיע בבית הזה ביחס כלפי בני ובנות המשפחות המיוצגות על ידי מטה החטופים, אחרי התמונות המבישות שראינו אתמול ממסדרונות הכנסת. אדוני היושב-ראש, הלב נקרע עם קבלת הידיעה המרה על מותם של אלכס דנציג, איש קיבוץ ניר עוז, ושל יגב בוכשטב, איש קיבוץ נירים. אנו מכירים היטב את בני המשפחות שלהם, שנאבקו ללא לאות למען שחרורם, והלב עוד יותר מתייסר מן העובדה המסתמנת ששניהם נחטפו בחיים ושהו במשך כמה חודשים בשבי החמאס, ואנחנו לא השכלנו להשיבם בחיים לחיק משפחותיהם. דעתי ודעת חברותיי בעניין הזה ידועה,

שראוי היה להשיבם בחיים הייתה דרך ביצוע עסקה שנייה, עסקה שפוספסה בכמה הזדמנויות. אני שואל את עצמי, אדוני היושב-ראש, אם בשעה שראש הממשלה נתניהו המריא הבוקר לנסיעתו המדינית לארצות הברית, הוא כבר ידע - - כנף ציון. - - אם הוא כבר ידע ששתי המשפחות קיבלו את בשורת האיוב, ואני מניח שהתשובה חיובית. אני מניח שלפני כמה שעות, בשעה שהמבשרים כבר היו בבתיהן של שתי המשפחות, ראש הממשלה קיבל מן המזכיר הצבאי את התדרוך שעוד שניים מאזרחי ישראל מצאו את מותם בשבי החמאס. אני שואל את עצמי, אם כך אכן היה, מהיכן שאב ראש הממשלה את החוצפה להצטלם יחד עם רעייתו באותו צילום זחוח מתוך חדר הישיבות המפואר במטוס המפואר, כנף ציון, כשלצידו הכובע האווילי, המטופש, כובע הליצנים הזה שעליו כתוב ניצחון מוחלט, כובע שכל-כולו פרסומת לערוץ הסתה ולעג? האם ייתכן שראש ממשלת ישראל, בשעה שהוא ידע ששתי משפחות נוספות מקבלות בשורת איוב, קרא לצלם של לשכת העיתונות הממשלתית כדי לביים תמונה של זחיחות דעת, כאילו הוא מגיע לוושינגטון כמנהיג שמוביל את עמו אל הניצחון? כמה אטימות, כמה ניתוק נדרש ממנהיג שיודע ששתי משפחות שכל יום היו פה כדי לקדם את שחרור יקיריהן, מקבלות את בשורת האיוב? זה מנהיג של ניצחון, אברהם? אני מציע שתקשיב. אני מקשיב לכל מילה. כי אני זועק מדם ליבי, ולא בציניות. תשמור על עצמך,

אני אשמור על עצמי, הלוואי שאנחנו נדע לשמור על עצמנו ממנהיגים זחוחי דעת שענייני יחסי ציבור חשובים להם מענייני דרך ארץ. זה יאיר גולן, זה בדיוק. מענייני דרך ארץ, טלי יקרה, יש רגעים שבהם מותר גם להאזין רק בבית הזה. אני היחידה שמאזינה פה כל היום לכולכם. אני יודע. אז אני מבקש, מכיוון שאנחנו עסוקים בבשורת האיוב ששתי משפחות מקבלות

- - עד מתי נשלים כולנו, אנשי ימין ושמאל, אופוזיציה וקואליציה, עם מנהיגות כל כך זחוחת דעת - - תודה רבה. הסתיים הזמן. - - מנותקת ויהירה? בושה לך, מר נתניהו.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שתי משפחות קיבלו היום הודעה, בשורת איוב, אלכס דנציג, זיכרונו לברכה, ויגב בוכשטב, זיכרונו לברכה. אני מניח שלא מעט מהאנשים שיושבים פה בכנסת פגשו את בני משפחותיהם, ראו את אימו של יגב, אישה אצילית, אסופה, מדברת לא רק על בנה, מדברת על הכול באיזושהי עוצמה פנימית בלתי רגילה. היום משפחתה והיא קיבלו את הבשורה הקשה. היום הוא היום ה-290 ליום הנורא של 7 באוקטובר, הממשלה, אותה ממשלה. לא להאמין, אבל זו המציאות. עדיין 120 חטופים וחטופות בעזה, שר הביטחון אומר שבשלה העת. ראשי זרועות הביטחון, הרמטכ"ל, שירות הביטחון הכללי, המוסד, אומרים שאפשר. אתמול היה דיון בקבינט, והוחלט שהמשלחת תצא להמשך משא ומתן ביום חמישי. למה לא אתמול? למה לא היום? מה ההבדל בין אתמול ליום חמישי? האם בלוח הזמנים של נתניהו, בין הטיסות והנאומים,

האם הלו"ז של נתניהו חשוב לו יותר מחיי החטופים? לפי ההתנהגות שלו בתשעת החודשים האחרונים, אני אומר את זה בכאב,

התשובה היא חד-משמעית כן. הוא במרכז, ואין בלתו. הוא חושב שהדיבורים שלו באנגלית ישנו את הדרך שבה הוא ייזכר בעברית. נתניהו המיט על כולנו אסון נורא ביותר. הוא עשה זאת במעשה, במחדל. נתניהו בנה את החמאס בעזה, הוא מתמיד ובונה אותו עכשיו בעזרת ממשלתו ביהודה ושומרון. הוא הורס כל חלקה טובה, ולא מעניין אותו שום דבר. לא רק אני אומר את זה, כל מי שמכיר אותו אומר את זה, בעבר ובהווה. היום במטוס ראש הממשלה הצטלם בחדר הישיבות במטוס כנף ציון עם כובע קסקט ועליו כתוב, ככה בגדול, TOTAL VICTORY, הניצחון המוחלט. את זה הוא רוצה למכור באנגלית לאמריקאים, וזה הסיפור כולו: האמירות שלו מתאימות לכובע, אפשר גם לשים אותן על חולצה, על גבי כוס, לתת אותה כשי, שיווק מילים, סיסמאות, ללא תוכן של ממש. לפני יותר משלושה חודשים הוא אמר: אנחנו כפסע מהניצחון המוחלט, זאת למרות שדמותו ומעשיו מבליטים מה הוא בדיוק כישלון מוחלט, לא ניצחון מוחלט. ככה זה כפסע, מה זה פסע, ימים אחדים? חודש? תשעה חודשים? אולי שנה, עשר שנים? מה זאת אומרת הניצחון המוחלט? שחרור החטופים יכול להיות תחילת ניצחון, ניצחון מוחלט לא יהיה פה, לא יכול להיות במלחמה שבה נרצחו כל כך הרבה ישראלים ונכבשים יישובים ישראלים. המילים הגבוהות "ניצחון מוחלט" לא יסתירו את החרפה, את הבושה, את חוסר המוכנות, את גבהות הלב של הממשלה ושל ראש הממשלה. הפער בין מילים גבוהות למציאות הוא פער שנתניהו מעולם לא ידע לגשר עליו. מילים גבוהות ומציאות, הפער ביניהן, הוא חי על התפר הזה. את העתיד הוא לא יתכנן, את התקווה הוא לא יסרטט, את מדינת ישראל אין לו זכות מוסרית להוביל אחרי 7 באוקטובר. הדבר היחידי שהוא יכול וחייב לעשות זה להחזיר את החטופים והחטופות. הוא עצמו, הוא אישית, הוא הפקיר. דברי רהב וכובעים עם כיתוב באנגלית הם בוודאי לא הדרך, אבל זו הדרך שלו. זו תמיד הייתה דרכו. אבל 7 באוקטובר הוא מורשתו הנוראה. הוא ההווה של כולנו, הוא העבר של כולנו, וזו דמותו. ועדיין, הוא יכול לעשות אם ירצה, אבל בשביל זה הוא צריך לעשות מעשה אמיץ. פעם אחת תעשה מעשה אמיץ, תגיד: עד כאן לכל האנשים שמושכים אותך לכל המקומות. תלך פעם אחת ישר, גם אם לא הלכת בדרך הזאת מעולם.

תודה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הדבר הראשון שכל תינוק לומד בעולם הוא שלכל פעולה יש תוצאה. אם נגעת באש, זה כואב, אם שפכת משהו על עצמך,

ככה זה עובד. יש מחיר לטרור ויש מחיר למלחמה, אבל בימים שלנו זה הדבר הראשון שעיקר אותו העולם המודרני. בעולם שבו אנחנו חיים, וזה גם הטריק הראשון של ארגוני הטרור, אפשר להשקיע את כל המשאבים שיש לך במלחמה ולדעת בביטחון גמור שמישהו אחר ידאג לתשתיות,

רפואה וחינוך. אפשר לחיות בתוך חברה שתומכת בכל הכוח ברצח יהודים ובמקביל לא לשלם על זה שום מחיר. אפשר לתמוך בקול גדול ברצח יהודים, אפשר לתמוך בקול גדול בטרור, ולשבת כאן בכנסת עם חליפה ועניבה,

אני מדבר עליך, חבר הכנסת עודה. מה שאנחנו יצרנו זה שאין מחיר להתנהלות הזאת, אין מחיר לתמיכה בטרור, אין מחיר לחברה שתומכת בטרור, אין מחיר לכל מה שקורה מסביב. כאילו רק בפינצטה אפשר לתפוס את אותו מחבל שבדיוק עכשיו קם עם נשק לבוא ולהרוג אותנו, כאילו אין משמעות לכל מי שלידו, כאילו אין משמעות לכפר, אין משמעות למסגד, אין משמעות לרשת הטלוויזיה שהוא צופה בה, אין משמעות לתקציבים שמקבל המוסד שאותו הוא מחנך ואין משמעות לאותו אדם שמכהן מטעמו בכנסת. מכל זה אנחנו מתעלמים בימים שלנו. כשאנחנו חיים במציאות כזאת, מה אנחנו רוצים? איך יגדל ילד שגר בשכם או גר ברמאללה או גר בסח'נין והוא רואה שאפשר לתמוך בטרור כמה שרוצים ואין לזה מחיר? הוא בכלל לא משלם את מחיר המלחמה. הוא רואה מה קורה בעזה, הוא רואה שאנחנו נלחמים בעזה ובמקביל מכניסים להם משאיות של סיוע הומניטרי כדי שחלילה לא ירעבו. הרי הדבר הראשון הוא שכשאנחנו נכנסים למלחמה, מי שפתח במלחמה צריך לשלם את מחיר המלחמה. מחיר המלחמה לעזה הוא, כן, להיות רעבים. זה המחיר, כי אם אתה פתחת במלחמה ואין לך מספיק אוכל, בפעם הבאה תחשוב פעמיים לפני שאתה פותח במלחמה. אם אתה פותח במלחמה ואחרי כן אתה מעז לעמוד כאן על הדוכן הזה, ועדיין עומד כאן עם חליפה, חבר הכנסת עודה עמד כאן על הדוכן הזה, הוא יושב כאן עכשיו וחולם, אני לא יודע מה הוא עושה כאן,

על הדוכן הזה, בזמן שנקבר חייל צה"ל שלחם בג'נין וחבר הכנסת עודה כאן, בזמן של ההלוויה של החייל, עומד כאן וצועק: יחי מחנה הפליטים ג'נין. כשהדבר הזה קורה ואין לזה שום מחיר והוא ממשיך לכהן כאן, ממשיך לחייך, ממשיך להסתובב כאן כמה שהוא רוצה, מה לומדים האחרים?

שאין מחיר לדם של חיילי צה"ל, שאין מחיר לטרור, שאין מחיר לתמיכה בטרור. החוק הזה שעובר כאן היום הוא התחלה, התחלה מצוינת לדבר הזה, כי מה עושה אונר"א, מעבר לתמיכה בטרור, מעבר לזה שהוא מעסיק בעצמו כמויות אדירות של מחבלים? קודם כול, אונר"א מעקר את הדבר הכי בסיסי, הוא בא ואומר לרשות הפלסטינית או לחמאס בעזה: חבר'ה, אתם תדאגו להילחם ביהודים ואני במקביל אדאג לכל השאר. אני אדאג לכל מה ששלטון אמור לדאוג לו:

אני אדאג לתשתיות, אני אדאג לחינוך, אני אדאג לרפואה, אני אדאג לכל מה שרק אפשר לדאוג לאזרחים, כדי שהם חלילה לא יישאו בתוצאות של מה שאתם עושים, כי בחרתם בשלטון חמאס, ואם בחרתם בשלטון שמשלם משכורות למחבלים ואתם לא משלמים את התוצאה, אז בסוף אנחנו כמדינת ישראל, אנחנו אלה שמעבירים את המסר שהדבר הזה הוא אפשרי. זה האלף-בית של חינוך, אלף-בית של שינוי, אלף-בית של שינוי המצב הזה במדינת ישראל. לכן החוק הזה הוא כל כך חשוב. כאן אני רוצה להודות לכל מי שיזם את החוק הזה, לכל מי שמקדם אותו. זה היה צריך לקרות מזמן, זה צריך לקרות עכשיו.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני רוצה להשיב לשני שרים, השר קרעי והשר סמוטריץ' על הדברים שאמרו. אני חושב שזה ויכוח אינטלקטואלי חשוב, אם כי אני לא רואה בו את העיקר. אני רואה שהעיקר זה שהאנשים הנוכחים, בניהם ונכדיהם, יותר חשובים מאנשים שכבר שמתו, אם הם מתו לפני 100 שנה או לפני 1,000 שנה או לפני 10,000 שנים. אני חושב שההווה והעתיד יותר חשובים מהעבר, אם כי אין ספק שהעבר חשוב לתשתית של כל עם, אבל בכל זאת החיים יותר חשובים לנו מהמוות. אבל בגלל הדיוק המדעי והאינטלקטואלי אני רוצה לענות להם, כדי שיפסיקו להגיד דברים לא נכונים מבחינה עובדתית. השר קרעי אמר שהוא חיפש בבינה המלאכותית ומצא שאין את המילה ירושלים בקוראן. אני רוצה לענות לו כך: 1. בתקופת הקוראן השם של ירושלים היה איליא.

גם כשהח'ליפה עומר אבן אלחטאב הגיע לירושלים ונפגש עם הארכיבישוף סופרוניוס ומסר את מה שנקרא "חוזה עומר", אלעוהדה אלעומריה, זה אל תושבי איליא, זה לא היה ירושלים. ירושלים הייתה פעם יבוס, פעם אורסאלם, אורשלים, ירושלים, אל-קודס, בית אל-מקדס, קריה וכל מיני דברים. אצלנו היא תמיד הייתה ירושלים. אבל גם בתוך הקוראן עצמו, לא רק הפסוק הידוע על מסגד אל-אקצה, (אומר דברים בשפה הערבית) גם לגבי ירושלים, לא רק המסגד עצמו, יש כל מיני פסוקים, גם ידועים: (אומר דברים בשפה הערבית). זה מסורת אל-בקרה, של גדול הפרשנים בזמנו, א-טברי, שהיה 100 שנה אחרי הנביא מוחמד. זה לא היה סכסוך, זה לא היה נרטיב, זה לא היה סכסוך עם התנועה הציונית. לא לא, בכלל, זה לפני 1,300 שנה. - - - לפני 1,300 שנה. זה לא ויכוח, זה לא סכסוך. וגם אם מדובר על התורה, אם אני מדבר על בראשית, על שמות, על ויקרא, במדבר, דברים, ספרי תכווין, אלחורוג', אלאוויין, אלעדאד ואלתת'ניא, אין את המילה ירושלים. כלומר בתורה, נביאים וכתובים, אם מדובר על התורה עצמה, אין את המילה ירושלים. אבל האם זה העיקר, חברים? זה לא העיקר. העיקר, שיש פה שני עמים. מגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית. זה העיקר. אבל בכל זאת, רציתי להבליט את הדבר הזה, כדי שלא תחשבו שאתם חיים בחלל ריק, מדברים אל הצעירים, אומרים להם דברים לא נכונים בכלל. לגבי סמוטריץ' סמוטריץ' אמר שאין עם פלסטיני. ואני רוצה לשאול אתכם,

אני מסתכל למשל על מאיר. הוא ממוצא מרוקאי. הוא יגיד לך: אני ממוצא מרוקאי, יוסף טייב יגיד לך: אני ממוצא תוניסאי, משריקי יגיד לך: אני ממוצא תימני. ואני רוצה לשאול את שלושתם: למה אתם לא מגדירים את עצמכם כערבים, אלא כתוניסאי או כתימני או כמרוקאי? אני אומר לכם למה, כי התנועה הציונית רצתה להנדס כל אחד מאיתנו כמו שהיא רצתה. היא רצתה לראות אותך בהגדרה של הפטריוטיזם המקומי, שזה תוניסאי או תימני, אבל אותי,

היא לא רצתה לראות אותי בפטריוטיזם המקומי הפלסטיני אלא רצתה לראות בי ערבי. אתה תימני, אני ערבי. אתה לא ערבי, אתה תימני. אני לא פלסטיני, אני ערבי. רוצים להנדס כל אחד בדיוק כמו שהם רוצים. אבל אני רוצה לשאול אתכם - - אנחנו פשוט לא רוצים תומכי טרור, לא תומכי טרור כמוך - - - - - למה אתם מכירים בפטריוטיזם המקומי של כל מקום? - - - אתם מכירים עם ירדני, עם תוניסאי, עם עיראקי, עם סעודי, אבל רק לא עם פלסטיני. - - - אתם חושבים שרק, הפלסטינים היו צריכים רק את התנועה הציונית כדי להבליט את הייחוד הפטריוטי שלהם? אני פונה אליכם בשביל להשיב על הדברים הללו ברוח מדעית, אינטלקטואלית, ולא הבל דברים, כמו שאתם מספרים לצעירים - - עבר

תודה.

הסתיים הזמן. תודה רבה. בסוף, חברים, יש פה שני עמים.

תודה רבה. - - מלהתפשר, להגיע לפשרה - - תודה

תודה.

שיהיה שלום שייטיב עם כולנו.

אבקש לרדת. אני מבקש לרדת.

לרדת, הסתיים הזמן. תודה. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. ירושלים מופיעה לראשונה ביהושע י', א', שם מוזכר "אדוני צדק מלך ירושלַ͏ִם".

אני יודע, אבל אין בתורה - - - אני יודע. אני יודע, ואני מקבל את ההווה, שיש פה שני עמים.

מה ההווה, שאתה רוצה אותי בים?

דיברת

דנציג ובוכשטב על הירצחם של אלכס ויגב, שנרצחו בשבי על ידי ארגון טרור, החמאס המתועב. הינה עוד הוכחה שהחטופים והחטופות שלנו לא רק סובלים, אלא גם מתים. במעבר חד, חבריי חברי הכנסת, כשהרוחות סוערות על סוגיית חוק הגיוס ובעיקר על הדיון של שוויון בנטל, וכשכ-1,000 צווים יצאו, אני דווקא רוצה לדבר על גדולים במדים. הגדולים במדים, לא רק שהם מחכים לצווים, הם עוד משתוקקים. תוכנית גדולים במדים נוסדה לפני כעשור במטרה לשלב בצה"ל נערים ונערות עם מוגבלויות, כשהמטרה המרכזית היא לשלב אותם בתעסוקה אזרחית על מנת שיוכלו לחיות חיים עצמאיים ככל האפשר. שילובם תורם רבות לשאר החיילים בבסיס בכך שהוא מסיר את המחסומים שלהם לקבלת השונה והחריג, דבר שיש לו השפעה רבה לעתיד, כאשר יש סיכוי רב שאותם חיילים יהפכו למעסיקים עתידיים או יעבדו איתם יחד באותו מקום עבודה. הוכח שהשירות הצבאי משפר פלאים את המיומנות החברתית שלהם, מעניק כישורי חיים בסיסיים ומחדיר בהם אמונה ביכולתם, שמוכיחה שכל אחד מאיתנו יכול, ושאף אחד לא נשאר מאחור. גדולים במדים הוא לא רק מיזם, הוא עדות לכוח הרצון האנושי, לרוח הישראלית הבלתי-ניתנת לשבירה ולתחושת השייכות שכולנו חולקים. זו יוזמה שפותחת את שערי צה"ל לכל צעיר וצעירה ללא קשר ליכולתם הפיזית או המנטלית, ומאפשרת להם לשרת את מדינת ישראל בגאווה ובכבוד. אני רוצה לספר לכם על אותם החיילים והחיילות שמשרתים במסגרת גדולים במדים. כל אחד מהם הוא סיפור של ניצחון אישי, של התגברות על מכשולים ושל רצון עז לתרום. הם קמים בבוקר, מתהדרים במדי צה"ל כשעל פניהם חיוך ענק ותחושה של גאווה וניצחון אישי. אני תוהה מה מונע ממגדרים שונים להיות חלק מביטחון המדינה? זו זכות, זו חובה, וזו גאווה. לא משנה אם אתם חילונים, דתיים, לאומיים, חרדים, נשים או גברים, זהו המקום שבו כולנו עומדים ביחד, שווים בין שווים, כתף אל כתף, למען מטרה אחת: אחדות, שוויון למען ביטחון ישראל. אני רוצה להודות לכל מי שתומך במיזם הזה: למפקדים בצה"ל, לעמותות, למתנדבים, להורים הגאים. זה לא תמיד קל, והדרך מלאה אתגרים, אבל האמונה שלהם היא שמביאה להצלחה המדהימה הזאת. למפקדים ולחיילים המשרתים לצד חבריהם במסגרת גדולים במדים, אני אומרת: אתם הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה. אתם מראים לנו בכל יום מחדש את העוצמה של הנשמה האנושית, הכבוד, הסבלנות, המסירות שאתם מפגינים. אתם דוגמה לכולנו. אתם ההוכחה שכשנותנים הזדמנות שווה, אפשר להשיג אותה. בשם כולנו אני מברכת את החיילים והחיילות המשתתפים במיזם גדולים במדים. אתם מראים לנו שכולנו יכולים, שכולנו חשובים, ושכולנו תורמים, והמסירות שלכם היא מקור השראה לכולנו ודוגמה. היא משקפת את הרוח האמיתית של מדינת ישראל. תודה רבה לכם על תרומתכם, על המאמץ, ותודה לכם שאתם מראים את הדרך לעתיד טוב ושוויוני. יחד נמשיך לחזק. לכל אחיי ואחיותיי שמנועים או שמונעים מכם להתגייס כי הרבי אמר, הרי לכם דוגמה אישית של מלח הארץ. בואו בהמוניכם ותהיו חלק ממדינת ישראל היפה.

כל פעם שאני יושב כאן על כיסא היו"ר, אני מנצל את זה לציין לוחם בצה"ל.

רב-סרן ג'לאא אבראהים, השם ייקום דמו, שנפל בעזה ב-7 ביולי והציל את מג"ד 52, שאנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. גיבור ישראל רס"ן ג'לאא אבראהים, השם ייקום דמו,

אם אנחנו לא נעשה את זה, מי יעשה את זה? הוא גם אמר: חייבים ניצחון על חמאס למען ביטחון המדינה שלנו. הוא בן למשפחה ביטחונית: הסבא, מזיאד אבראהים, השם ייקום דמו, גיבור ישראל, קיבל את אות המופת והעוז ממשטרת ישראל בהיתקלות עם מחבלים בשנת 1967, לגיבור ישראל יש חמישה אחים, שני סגני אלופים בהנדסה קרבית, עוד רב-סרן בהנדסה קרבית, האח הבכור שוטר משטרה, והשני שוטר מג"ב. באנו לחזק, ויצאנו מחוזקים על אהבת המדינה, צה"ל וכוחות הביטחון. המשפחה, תודה רבה, יהי זכרו ברוך. אני מזמין את חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. יאיר לפיד?

בבקשה, אדוני.

נכבדה, אני רוצה להגיד מפה משהו על החוקים שאתם מעבירים פה היום: אנחנו נבטל אותם, אנחנו נבטל את מה שמעביר השר קרעי לערוץ 14 ולשאר חלקי מכונת הרעל, ונבטל את מה שמעבירים יריב לוין ושמחה רוטמן בניסיון האין-סופי שלהם להרוס מן היסוד את מערכת המשפט, נבטל את כל התקציבים שמעבירים פה מעל ומתחת לשולחן, כמו ה-17 מיליון שקל שגפני הגניב הבוקר לבתי ספר חרדיים שלא מלמדים מתמטיקה ואנגלית, ומאות מיליונים שסטרוק מעבירה לכל הארגונים הקיצוניים וההזויים שלה. אנחנו נבטל הכול, הכול. יש לנו הכול מסודר, מוכן. אנחנו יודעים איך עובד שלטון, אנחנו יודעים איך עובדים משרדי ממשלה ואיך מטפלים בתקציבים, כולל כל מה שאתם מנסים להסתיר. אנחנו נבטל את כולם. ולהבדיל מכם, אנחנו נעשה את זה על פי חוק ונעשה את זה בנוהל תקין, כי חלק ממה שאנחנו רוצים זה לבטל את הזלזול בכנסת, בדמוקרטיה, בדרך שבה מחוקקים חוקים ובדרך שבה מתנהגים כלפי אופוזיציה במדינת ישראל. נקשיב לכם, ניתן לכם הזדמנות להיאבק על מה שאתם מאמינים בו, ולהבדיל מכם, לא נדרוס את הצד השני ולא נדרוס את זכות הצעקה. נחזיר לבניין הזה את כבודו, ונציע לכם להיות חלק מזה.

איך דורסים את האופוזיציה אם מחר כמעט חצי מהחוקים של האופוזיציה? כמעט חצי מהחוקים של האופוזיציה, איך אנחנו דורסים? הכול, אנחנו נבטל הכול.

אנחנו לא נהיה ליברלים חמודים ומתוקים שאפשר לעבוד עליהם. אנחנו יודעים איך עובד שלטון, וברגע שנחזור לשלטון, ואתם ואני יודעים שזה לא רחוק, נתחיל לבטל. נבטל את החוקים של קרעי, נבטל את החוקים של רוטמן, נבטל את הכספים, נבטל את התקנות, נסגור את הרשות לזהות גזענית של אבי מעוז, נבטל את כל המינויים של בן גביר, הכול יבוטל. הייתה פה פעם בבניין הזה הבנה שיש כלים שלא שוברים, שיש דברים שלא עושים. אתם שברתם כל הבנה וכל הסדר וכל חוקיות של חיים משותפים. אנחנו נבטל את כל מה שאתם עושים פה בימים האלה. אבל אנחנו לא רוצים להיות כמוכם, ואנחנו נוכיח לכם שאפשר לעשות את זה אחרת.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. כבוד יושב-הראש, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים,

אני רוצה להביע תנחומים על מותם של יגב בוכשטב ואלכסנדר דנציג בשבי החמאס. מכירה את אסתר, אימו של יגב. אישה מדהימה, מעריצה אותה. נפגשתי איתה כמה פעמים. אישה אצילית, לביאה, נלחמת, תמיד בכבוד, תמיד בשפה נהירה ומכובדת. אני כואבת את הטרגדיה הנוראית של המשפחות הללו. יהי זכרם ברוך. הידיעה הנוראית הזאת מזכירה למי שאולי שכח, שאנחנו במלחמה. אויבינו לא מרחמים, לא על השבויים שלנו, לא על החטופים שלנו, לא על תושבי מדינת ישראל, ולמען האמת, גם לא על התושבים שלהם. הם אכזריים. אנחנו צריכים לזכור זאת תמיד, בוודאי כאשר כוחות הביטחון נלחמים בהם בשמירה על גבולות מדינתנו ועל ביטחון אזרחינו. וכולנו, בייחוד אנחנו כאן, מקבלי ההחלטות, צריכים לזכור זאת, כי מדובר בקיום שלנו. לא פחות מכך. בדיוק על כך מדברת הצעת החוק להפסקת פעילות סוכנות אונר"א. מגוחך לקרוא לסוכנות הנוראית הזאת סוכנות לסעד ותעסוקה. רואים לכם. שקר גלוי ומכבסת מילים לגיס חמישי לכל דבר ועניין. שמענו לא פעם ולא פעמיים על פעילויות של הסוכנות ששימשו כיסוי לפעולות טרור. בחודשים שלאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל נחשפו תחקירים בעניין מעורבותם של עובדי הסוכנות ברצועת עזה במתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר, כגון השתתפות במעשי טבח והעמדת כלי רכב ואמצעים נוספים לעזרת הפורעים והרוצחים בהתקפות על אזרחי ישראל.

זה כבר לא סוד שרבים מעובדי הסוכנות, או לפחות חלקים גדולים מהם, חברים בארגוני החמאס והג'יהאד האסלאמי. והמשמעות לכך היא שאנשים שעובדים בשטחי מדינת ישראל חברים בארגונים המבקשים להשמידה. ארצות הברית, גרמניה, קנדה, אוסטרליה, איטליה, בריטניה ופינלנד גינו בחריפות את אונר"א, ואף הודיעו על הקפאת התרומות עבור פעילותה עד לבירור הדיווחים והעובדות. אנגליה חזרה בה. אנגליה חזרה בה? אנגליה חזרה בה. הודיעה שהיא חוזרת בה. סוכנות אונר"א מעורבת בפעילות טרור נגד מדינת ישראל. בתי הספר שלה במזרח ירושלים מטביעים בתלמידים שנאה יוקדת כלפי יהודים וכלפי מדינת ישראל. אפשר לומר אפילו, מעודדים טרור. היה עלינו לסגור אותם מזמן. אני קוראת לכולכם להצביע בעד החוק הזה. חוק חשוב, הכרחי וקריטי לקיומה של מדינת ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום התקבלה בשורה קשה על מותם של יגב בוכשטב ואלכס דנציג. תנחומיי למשפחת בוכשטב מקיבוץ נירים, אסתר, אורן, נופר, יובל, הדר, רימון, כרמלה. תנחומיי למשפחת דנציג, לארבעת ילדיו של אלכס, יובל, מתי, לי, בן ול-13 נכדיו. אני משתתפת בצער המשפחות. זאת מכה נוספת גם לקיבוץ נירים וגם לקיבוץ ניר עוז. כאבם הוא הכאב של כולנו. רק לפני שבוע חיבקתי את אסתר, אימא של יגב, בתקווה שיגב יחזור. אי-אפשר לתאר את הכאב העצום של אימא שראתה את הסרטון המתעד את חטיפת בנה, ועכשיו היא קיבלה הודעה על מותו בשבי החמאס. יגב מקיבוץ נירים היה בן 35. אשתו,

חזרה מהשבי בעסקה אחרי 50 ימים, אך יגב נשאר בידי המחבלים. מספרים עליו שהוא היה אדם צנוע ומופנם, שאהב ללמוד ולבשל. יגב היה בן אדם עם תשוקה למוזיקה. ניגן בגיטרה ובחליל צד. הוא גם ידע לבנות בעצמו את כלי הנגינה שניגן בהם. בן אדם עם לב רחב וחמלה, שגידל חמישה כלבים וחמישה חתולים. את הכלבים והחתולים הוא אסף לשיקום וטיפל בהם בקיבוץ נירים. מטובי בנינו. יהי זכרו ברוך. בן כמה הוא היה? היה בן 35. אלכס דנציג היה בן 75 כשנחטף לעזה ב-7 באוקטובר, ורק אתמול הוא היה אמור לציין יום הולדת 76. עלה ארצה בגיל תשע מפולין. בן להורים ניצולי שואה. במהלך חייו היה פעיל בנושא שורדי השואה, והדריך מסעות נוער לפולין. עבד ביד ושם 30 שנים. אלכס היה היסטוריון, מחנך וחקלאי. החוזרים מהשבי העידו כי אלכס היה מדבר איתם ומלמד אותם על ההיסטוריה של העם היהודי. יהי זכרו ברוך.

אין דבר חשוב יותר בתקופה הזאת מאשר חזרתם של החטופים והחטופות. נושא החטופים והחטופות לא יכול לרדת מסדר-היום במדינה שלנו, ואנחנו חייבים להדהד אותו לעולם כולו. אסור להפסיק לדבר על האזרחים שלנו שמוחזקים על ידי המחבלים כבני ערובה. ביום חמישי האחרון לקחתי חלק באירוע "כל אדם הוא עולם". בפארק הגליל בכרמיאל הוצבו עמדות המנכיחות את החטופים והחטופות באופן אישי. קרובי המשפחה, חברים ומתנדבים ממטה המשפחות של החטופים סיפרו עליהם ועל התחביבים שלהם, על ההישגים שלהם. סיפורים אישיים. חשוב שנמשיך לדבר ולקרוא להחזרתם בהקדם האפשרי, כי כל יום בשבי עולה בחיים, חיי אדם. התקשורת בעולם לא מספרת את הסיפור שלנו. ערוצי התקשורת דואגים לסקר את מה שקורה ברצועת עזה, אבל לא מזכירים את החטופים והחטופות שלנו. העולם שותק, כאילו זה לגיטימי להחזיק את בני הערובה בשבי, במנהרות, ללא אוכל ומים וללא אור ואוויר. עדויות רבות על אלימות ופגיעות מיניות בשבי לא מספיקות כדי לזעזע ולמשוך את תשומת הלב של הציבור העולמי. אנחנו מפסידים, מפסידים בהסברה ובדיפלומטיה. אנחנו מפסידים באסטרטגיה, כי לממשלה פשוט אין כזאת. לממשלה אין שום תוכנית. כבר תשעה חודשים אני פונה לכל המכרים שלי בכל העולם, שנמצאים במדינות שונות. אני פונה אל כולם, לבעלי השפעה, לפוליטיקאים, למנהיגים בקהילות שונות, לפעילים חברתיים, לאנשי עסקים. כעת ראש הממשלה נתניהו עומד להופיע מול הקונגרס בארצות הברית. חובתו המוסרית להוביל לעסקת חטופים עכשיו, ולא להיכנע לשותפיו הקואליציוניים הקיצוניים. תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, ליבנו עם משפחת דנציג ומשפחת בוכשטב. ראינו אתכם נלחמים, ראינו אתכם צועדים כאן, בכל פעם מלאי תקווה ומניעים אחריכם מתוך תקווה גדולה עוד הרבה מאוד משפחות. ליבנו איתכם. וזה מחייב אותנו לציין כאן, כל מי שעולה, קואליציה ואופוזיציה כאחד, להגיד שאם ראש הממשלה מגיע ועומד ומדבר בקונגרס, חובתו להגיד ולחזק את העסקה, לבוא ולהגיד: פנינו לעסקה עכשיו, להביא את האנשים האלה שנמקים במנהרות, שמעונים על ידי הנאצים החדשים. ואני קורא לך: אדוני ראש הממשלה, העילה החשובה ביותר לנסיעה שלך זה להגיד שם: אנחנו מחזירים את החטופים. לגבי החוקים האלה, הם חוקים טובים, אבל אני רוצה לפנות לכמה אנשים, במיוחד הוותיקים שנמצאים כאן, שצועקים: אנחנו אנשי ימין ואתם אנשי שמאל. אני לא מעט אומר לכם, ואני כן יכול להגיד לכם, לעמוד ולהגיד לכם: אתם ימין על ימין, מלא על מלא, ריקים מתוכן, כי אתם לא אנשי ימין, אתם סתם פוליטיקאים, כי אנשי ימין שהקשיבו לאזהרות שלנו, כולל שלי, טלי, ואמרתי: תסתכלו על ספרי הלימוד בבתי הספר של אונר"א, תסתכלו על ספרי הלימוד במזרח ירושלים. לא צריך לחצות את הגבול לרצועה, צריך להיכנס לבית ספר ולראות ספרי לימוד שממומנים על ידי אונר"א ומודפסים על ידי אונר"א, שהם גרועים יותר מהספרים שפורסמו בתחילת שנות השלושים בגרמניה הנאצית, שעשו מאיתנו שטנים, שחינכו את הילדים שהיהודים הם השטן הגדול. בספרים של כיתה ב', ג' וד' רשום שאנחנו רוצחים ילדים מוסלמים ומהדם שלהם אופים לחם. זכור לכם מתי אמרו את זה עלינו? ואנשי הימין 15 שנה בשלטון. אני פעם אמרתי: לכו לבתי הספר האלה, כי אני נחשפתי לזה, כממשלה, ושום דבר לא קורה. וזה מביא אותי למה שקורה בצפון,

הינה ממשלה של ימין על ימין מלא. אתה מטייל בצפון ואתה מתבייש, אתה מתבייש שככה חבל ארץ הופקר, שככה הולכים תושבים יהודים, ערבים ודרוזים עם ראש מושפל ואומרים: אנחנו לא מאמינים שמדינת ישראל, שיש בה ממשלה ימין על ימין מלא, כך הזניחה אותנו. וחשוב שנדע את זה, וחשוב שנדבר בקול אחד, כי ההרתעה שלנו פשוט הפכה לאפס. אם בחיזבאללה אומר נסראללה: אני אחליט, אני אכתיב, ואם אתם תתגרו בי, לא יהיו חוקים ולא יהיו גבולות, אז אולי הגיע הזמן שנעמיד אותם במקומם. אם אנחנו לא נעשה את זה, יעשו את זה הילדים שלנו, וכדאי שאנחנו ניקח את האחריות וניתן לילדים שלנו מדינה טובה יותר. סמוטריץ', במקום להתעסק במעמדה של המדינה, של מדינת יהודה וכל הקשקושים, תהיה איש ימין אמיתי, תבוא ותגיד: אנחנו חייבים לפתור את הבעיה בצפון.

במקום ללכת להצטלם כשאתה עולה על הר הבית, בניגוד למה שהרבנים אומרים,

אתה יודע על מה אני מדבר,תכבד את הרבנים, תדאג לביטחון הפנים.

עוד משפט, ברשותך, אדוני היושב-ראש. עוד פעם, לא תמיד כשאנחנו עולים לכאן, אנחנו צריכים לדבר בלשון מפלגתית. זאת הלשון האמיתית,

המדינה הזאת צריכה לקחת את עצמה בידיים, ואם יש ממשלת ימין, הראו את פניכם.

חברת הכנסת תמנו, בבקשה.

אסתר, אימו של יגב, הגיעה לכאן מדי שני ואף לעיתים יותר, יחד עם הבת נופר, ובמשך תקופה ארוכה נלחמו על החזרת הבנים והבנות הביתה. אם יורשה לי לומר, אסתר מתכללת את כל הזכויות של מי ששבו מהשבי, גם נשים שחזרו מהשבי, גברים ונשים כאחד, מול מינהלת השבים, הנעדרים והחטופים, עושה לילות כימים בצורה יוצאת דופן, למרות הכאב האישי והאובדן האישי, ועכשיו במיוחד, כשמתברר שיגב, השם ייקום דמו, נרצח, נרצח בידי חמאס יחד עם אלכס דנציג. אלכס, בן 76 במותו, עסק כל חייו בהוראת השואה. הוא, שלימד על השואה ואמר פעם אחר פעם "לא עוד", מתוך הבנה שאסור לנו לשכוח, שהזיכרונות וההיסטוריה לא יהיו כאלה שמתקהים או הופכים להיות דהויים, היסטוריית עמנו, לצערנו, בעת הזאת אנחנו מבינים שזה יכול לקרות שוב. זה יכול לקרות שוב. כל עוד שומר ישראל, כוחות הביטחון ואנחנו כעם, אם אנחנו נירדם לשנייה, לדקה, האויבים שקמים לכלותינו ינצלו את הפרצה. השם ייקום דמם של אלכס ויגב, שהם במותם ובצער סוגרים את המספר של 46 חטופים וחטופות שאינם בחיים, שנרצחו באכזריות, מתוך 120 החטופים והחטופות שנמצאים בעזה בידי המרים באויבינו, תתי-האדם שאיבדו כל צלם אנוש, כל קוד אנושי. וזה בהחלט מתחבר לי לחוק הזה שאנחנו מצביעים עליו היום, שאני בין יוזמיו. אני רוצה לברך את חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת דן אילוז, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, חבר הכנסת ירון לוי,

חברת הכנסת מיכל שיר, חבר הכנסת נאור שירי, חבר הכנסת מאיר כהן ועוד. החוק הזה חוצה אופוזיציה וקואליציה בהבנה שמי שיעסקו בטרור, שמי שיפגעו בישראל, דמם בראשם. אבל מעבר לכך, כשאני מסתכלת על החוק, כמובן קדמו לו גינויים של מדינות רבות, ובהן ארצות הברית, גרמניה, קנדה, אוסטרליה,

בריטניה, פינלנד ועוד, וחלקן גם הפסיקו את התמיכה בסוכנות הזאת, סוכנות שהחליטה להיות סוכנות טרור, שרבים מהעובדים שלה עסקו בחמאס והצטרפו אליו. כשמטה אונר"א הפך להיות מפקדת חמאס בעזה, אז ודאי וודאי מדינת ישראל חייבת, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, לתקן את פקודת החסינות וזכויות היתר של האומות המאוחדות, ביטול החסינות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב,

אונר"א, שהידיים שלהם מגואלות בדם של תינוקות, של נשים, הם ממשיכים להכחיש. מי שאמור לעמוד לדין בהאג זה הם והעובדים שלהם. ואני מקווה שאנחנו נמשיך לפעול וננקוט את כל האמצעים שברשותנו. עם כל זה שאנחנו דמוקרטיה, דמוקרטיה חייבת להתגונן, להגן על אזרחיה מפני כל אויביה, בשביל להבהיר בצורה חד-משמעית שמי שיפגע בישראל, דמו בראשו, ואנחנו לא נפסיק לרדוף אחריו. תודה רבה. חבר הכנסת שטרן,

אדוני היושב בראש, עמיתיי חברי הכנסת, גם אני, כמו עמיתיי שקדמו לי, מצטרף לכאב הגדול עם משפחות בוכשטב ודנציג. והאמת היא שמי שראה כאן את אימא של יגב בחודשים האחרונים, אז זה באמת כאב של כולנו.

בזכותה, אפשר להגיד, הכרנו את יגב ודנציג אלכס כמי שהתעסק הרבה מאוד ביד ושם, מבין בדיוק את מאפייני הטרגדיה שברציחתו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להודות לנשיא ארצות הברית, לג'ו ביידן, להגיד לו תודה. לדעת שאנחנו גם כישראלים, גם כיהודים, אני מרשה לעצמי לומר, גם כציונים, נתגעגע אליו, נזכור את הסיוע חסר התקדים שהוא העניק לנו בכסף, בנשק, ולא פחות מכך במילים. צריך ללכת קצת אחורה ולהיזכר כמה חודשים אחורה, בימים שגם המילים האלה היו חשובות לנו מאוד. בימים שהמנהיגות שהייתה כאן במדינת ישראל, צריך להגיד את האמת, הייתה בעיקר מנהיגות של נשיא ארצות הברית. המנהיגות שלנו באותם ימים קצת טבעה באחריות שעוד הייתה, ואולי גם ביגון שבו היינו במידה מסוימת כולנו. חברי יושב-ראש הקואליציה, אופיר, חכה רגע.

החוק שאתם מביאים כאן היום על אונר"א בעיניי הוא דוגמה לסוג החוקים שבהם היינו צריכים להתעסק, שלשמם נכון שנתכנס. אלה חוקים שיוצרים קונסנזוס, הבנה. אני יכול להגיד, שנים אני לא מבין מה הארגון הזה עושה, למה הוא בכלל קיים. ארגון לפליטים של דור חמישי כבר,

אולי גם אני פליט בהקשרים האלה. ועל אחת כמה וכמה שאנחנו ערים מדי פעם, ובוודאי ב-7 באוקטובר וגם מאז, למעשים, להשתתפות שלו במעשי הרצח, לסיוע שהוא מעניק לרוצחים. ולכן אני מברך את כל מי שהיה עסוק בחוק הזה, וגם אתה, שהבאת לסדר-היום ביום הזה כאן. עכשיו, כיוון שנשארת פה, כיוון שביקשתי ממך כחבר, אז אני משחרר אותך, בגלל שכאן נגמרו המילים הטובות. אז אם אתה רוצה, תישאר, אבל אם לא, אתה משוחרר. ועכשיו אני אגיד מה אני לא מבין. אני ישבתי אתמול בוועדת החוקה. היה שם חוק של נציב תלונות השופטים. מרוב שאתה שואל את עצמך מה הבעיה, עכשיו, בימים האלה, עכשיו אתה רואה את המחלוקות.

האם יש בעיה?

יכול להיות שיש כמה תלונות של שופטים על שופטים, מחוזיים, אולי לאורך השנים 18 תלונות על שופטי בית המשפט העליון, אולי על שופטי שלום, על רשמים.

אבל מה לעשות, אתה רואה שיש מחלוקת כזאת בימים כאלה קשים ומורכבים, שבאמת אנחנו מחפשים את היחד, אז למה אתה עושה את זה? אני אומר את זה לשר המשפטים, ואני אומר את זה ליושב-ראש הוועדה. ואז אני אומר, בתוך הוועדה, אולי נלמד מבית המשפט העליון ונחסוך עתירה. מה אמר בית המשפט העליון לאדונים הנכבדים, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים? הוא אמר: קחו כמה ימים ותנסו כן להגיע למועמד מוסכם לנשיא בית המשפט העליון.

אנחנו מבינים את החשיבות של נשיא בית המשפט העליון ואת המורכבות, ולמרות זאת אמר בית המשפט העליון, תיקחו כמה ימים ותנסו. אז אני אומר לרוטמן, בוא נחסוך את העתירה הזאת, בוא נגיד עכשיו לשר המשפטים ולממלא מקום נשיא בית המשפט העליון - - תודה רבה. - - קחו כמה ימים, ניתן לכם אותם. ואז מה מסתבר? ששר המשפטים אפילו לא הביא שם אחד לדיון שאולי ניתן עליו להתפשר.

מה שאני אומר, אולי תלמדו קצת מ-6 באוקטובר ומ-5. למה להחזיר אותנו לאותו דבר? הרי בסוף יש לכם אחריות גם על 7 באוקטובר - - תודה. - - וגם על מה שאתם עושים עכשיו.

חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

השר התורן או השרה התורנית? אני פשוט לא רואה. השר התורן. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר על תאונות הדרכים. אתמול אני התפטרתי מראשות ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. זה לא היה לי קל, זה לא היה לי פשוט, חשבתי על זה המון, זה משהו שלקח לי זמן, זה התבשל, אבל אני מאוד מאוד שלם עם ההחלטה שלי. בואו נתחיל ככה, קודם כול, תאונות הדרכים הן לא גזירת גורל, הן לא מזל רע. נכון, רוב תאונות הדרכים הן כתוצאה מטעויות אנוש, אבל גם רוב הבעיות שקורות במדינה הן תוצאה מטעויות אנוש. אם זה כאן, בכנסת,

אם זה בן אדם שלא עושה ספורט כל חייו ואז צריך את שירותי מערכת הבריאות, אם זה בן אדם שמעשן כל חייו ואז צריך את שירותי מערכת הבריאות, בן אדם שלא לומד וצריך להשלים לימודים. הכול בסופו של דבר זה החלטות של אנשים והשלכות של ההחלטות. תפקיד המדינה, ברוב המקרים, זה לכוון את בני האדם לכיוון הנכון, ואם הם עושים טעות, לבוא ולעזור להם, לבוא ולתת להם איזושהי פלטפורמה לתקן את זה, או פלטפורמה לשפר את חייהם.

תאונת דרכים קורות בדרך כלל כשמישהו מסתכל בטלפון, לא שם לב, נרדם, שותה לפני הנסיעה וכולי וכולי. לא חסרות סיבות למה תאונות דרכים קורות, הן לא תמיד קורות רק כתוצאה מאיזשהו כשל מכני באוטו. הרבה פעמים זה לא באשמת הבן אדם, זו אשמת מישהו אחר, אבל תמיד יש איזושהי אשמה. כל זה לא מבטל את החובה של המדינה לבוא ולהוריד את הסיכון, עוד להוריד את הסיכוי, לתאונת דרכים.

להוריד את הסיכוי להיפגעות קשה, בעצם תוחלת הנזק של תאונות הדרכים. כאן תפקיד המדינה לבוא ולהקטין את זה. גם בגלל שבשביל זה קיימת מדינה, וגם בגלל שתאונות הדרכים עולות המון המון כסף למדינת ישראל, 17 מיליארד שקלים בשנה. ולכן הורדת תאונות הדרכים, מעבר לפן המוסרי, לפן הערכי, לפן האנושי שבה, היא גם מעשה כלכלי של המדינה.

מה שקרה בשנים שאני עוסק בזה, אני חושב שזה לא קרה רק אז, אבל זה בהחלט הולך ומתגבר בשנים האחרונות, מדינת ישראל איבדה את החמלה, מדינת ישראל איבדה את תחושת האחריות בנושא תאונות הדרכים. בעצם הנפגעים בתאונות הדרכים הפכו להיות עוד דף בערמה של דפים ושל משימות שיש לפקידים או לנבחרי הציבור, או לאנשים שאחראים על זה בצורה כזו או אחרת. ואז הם לא ישנים רע בלילה,

הם ישנים טוב בלילה, הם מסתכלים בראי ולא חושבים שאנשים מתו או נקטעו להם הגפיים או שהם נהיו משותקים בגלל מחדל של מישהו כזה או אחר. הם מסתכלים על עצמם בראי וישנים טוב, הם לא חושבים שאם הם היו פותרים, איזושהי תאורה בכביש מסוים או מעקה, איפה שידוע שיש בעיות, אז יכול להיות שאנשים היו ניצלים. אבל אני יודע שזה לא נכון. ואנחנו בוועדת המשנה באנו והראינו איך זה לא נכון. איך אנחנו יודעים בדיוק מה הסכנות, מה הטעויות של האנשים, לא רק אנחנו בוועדת המשנה, בעולם, במדינות המפותחות במדינות המתפתחות, ב-OECD, באיחוד האירופי, בכל מה שאתם רוצים. יש תורה שמצילה חיים בתאונות הדרכים. יש מספר של פעולות שאפשר לעשות, וכמות הנפגעים בתאונות הדרכים, בין אם זה הרוגים ובין אם זה פצועים, הייתה יורדת ביותר מחצי. אני יודע את זה לא כי אני ממציא, אלא כי במדינות שעשו את זה, כך זה קרה. מדינת ישראל במקום 30 מתוך 32 במדינות ה-OECD, זאת אומרת אחת מהאחרונות בירידה בכמות תאונות הדרכים. הממוצע ב-OECD זה 16% ירידה בכמות ההרוגים בתאונות הדרכים. רק בישראל - - - בשנה? 16% בשנים האחרונות. רק בישראל יש עלייה של 17%. כולם יורדים בכמות הנפגעים בתאונות דרכים. לא רק בישראל בונים כבישים ויש יותר מכוניות, כולם יורדים, רק בישראל אנחנו עולים בכמות ההרוגים. ידוע מה צריך לעשות, אבל בישראל מקצצים. ידוע מה צריך לעשות, אבל בישראל אין תוכנית למלחמה בתאונות הדרכים. ידוע מה צריך לעשות, אבל אף אחד לא מקבל אחריות. יש שרה שקוראים לה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. בשום פרסום היא לא אומרת שהיא שרת הבטיחות בדרכים, היא לא הגיעה אף פעם לישיבה של הוועדה שלי, אין תוכנית שהיא הובילה או שהתקבלה. משרד ראש הממשלה, שאמור לתכלל גם אירועים בין משרדים, לא עשה את זה. לא מזמן קיצצו בחינוך לתעבורה, חינוך לבטיחות בדרכים שיחנך את הילדים שלנו איך להתנהל, גם שם שר החינוך האשים את הרלב"ד, למרות שזה קיצוץ אצלו, הרלב"ד האשים את שר החינוך. יש לי עוד המון המון מה להגיד ואני אמשיך להגיד את זה בפעמים הבאות שאני אנאם. - - - אבל השורה התחתונה היא שאנשים מתו ואנשים נפגעו כי מי שנמצא כאן לא עשה את העבודה שלו,

תודה רבה. שנשמע בשורות טובות, חבר הכנסת טופורובסקי. חבר כנסת בליאק, בבקשה. חבל שעזבת. אני לא רוצה לנהל הצגה, אבל תודה.

יש לך פעילות מאוד ענפה ואתה מביא המון ידע ויודע לגעת בדיוק בנקודות שאנשים, לדוגמה אני לא יכולה לעשות זאת, כי אני פשוט לא מכירה את זה מספיק. אז חבל מאוד. נפתח שדולה לשכנע. - - - ראיתי בעיניים שלי את מה שעשית. חבל שעזבת. חברת הכנסת גוטליב, אני נותן לך רשות להיפגש ולדבר פנים אל פנים. הכול טוב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה להשתתף בצערן העמוק של משפחת בוכשטב ומשפחת דנציג. יהי זכרם של יגב ואלכס ברוך.

אימא של יגב, במשך כל החודשים הללו לא הפסיקה לרגע להילחם, והיה לה חלק מאוד מאוד משמעותי בקידום החקיקה החשובה למען החטופים, למען משפחות החטופים, למעל פדויי השבי, למען השבים. מאוד כואב לי, מאוד כואב לי על מותם של אלכס ויגב בשבי.

לצערי, זה מזכיר לי את האמירה המקוממת של ראש הממשלה המנותק שלנו, החטופים אולי סובלים אבל לא מתים. לא מתים?

אין להם זמן, אין למשפחות שלהם זמן, הם צריכים לחזור הביתה, החיים והחללים. זה הציווי המוסרי שלנו כמדינה, הציווי המוסרי שלנו כחברה, הציווי המוסרי שלנו כנבחרי ציבור. זה הציווי המוסרי שלכם, חברי הקואליציה, כי אני מזכיר לכם: כל האנשים האלה הופקרו במשמרת שלכם. אני חייב לומר עוד משהו: הוויכוח בחברה הישראלית סביב העסקה, לגיטימי או לא, לא באמת נסב סביב הסוגיות הביטחוניות. מערכת הביטחון על כל מרכיביה חוזרת ואומרת פעם אחר פעם באופן מאוד ברור: אנחנו נדע להתמודד עם האתגרים שמציבה בפנינו עסקת נתניהו. יש כאן ניהול סיכונים מושכל ויש כאן יש כאן גם סוגיה ערכית. אני רוצה ברשותכם להחזיר אתכם בערך 30 שנים אחורה, 1995, 1994. חייתי אז ברוסיה, בסיביר, בזמן שפרצה המלחמה הראשונה בצ'צ'ניה. היו לנו שכנים שבנם שירת בצבא הרוסי, בחור בן 19, שירת בסדיר, סרגיי. הוא נשלח לחזית בלי שהודיעו מראש דבר למשפחה. המרחק בין סיביר לבין צ'צ'ניה, אתם יודעים, קצת יותר גדול מהמרחק בין חיפה לרפיח. אז סרגיי בן ה-19 נשלח לחזית הצ'צ'נית, נשלח ונעלם. אולי נפל בשבי, אולי נהרג, איש לא ידע. אף אחד מהשלטונות, לא מהצבא ולא מהממשלה, לא דיבר עם המשפחה וגם כמובן לא שלח שום עדכון. לא הודיעו על כך בתקשורת ולא כתבו על כך בעיתונים, אז עוד לא היו הרשתות החברתיות. חייל נעלם וזה לא עניין אף אחד. ההורים הכואבים נסעו אלפי קילומטרים לאזור הקרבות תוך סיכון החיים, ובמשך שבועות ארוכים חיפשו את בנם. בסוף מצאו אותו באיזושהי משפחה בדגסטן, עוד אזור מאוד קרוב לצ'צ'ניה. שילמו כופר, שחררו אותו והחזירו הביתה. סרגיי חזר, עשרות אלפי חיילים אחרים לא חזרו. הצבא הרוסי לא חיפש אותם, הממשלה לא חילצה אותם, זה לא עניין אף אחד. באיזו מדינה, אני שואל אתכם, באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות? איזו מדינה אנחנו רוצים לבנות כאן מחדש אחרי השבת השחורה? התשובה שלי ברורה. מדינת ישראל זו מדינה שלכל אזרח כאן יש שם,

הוא יודע והמשפחה שלו יודעת שאם חלילה הוא ייקלע לצרה המדינה תעשה הכול, הכול כולל הכול, כדי לחלץ אותו. אלה הערכים הישראליים. זו ישראל שלי, זו ישראל שלנו. הם צריכים לחזור הביתה עכשיו.

תודה רבה. חבר הכנסת נסים ואטורי, אינו נוכח. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה.

חייבים את כל החמש דקות, אפשר לקצר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעוד כשבוע וחצי הכנסת תצא לפגרה של לא פחות מ-91 ימים. הפגרה הארוכה ביותר מאז 2005. אני רק רוצה לשאול את חבריי חברי הכנסת: האם פתרנו את כל הבעיות, שאנחנו יכולים לצאת לפגרה כזו ארוכה?

אתה יודע שהיא לא שלנו, היא של עובדי הכנסת. חברת הכנסת, את רוצה שיקצר בדיבור ובסוף את גורמת לו להאריך. התשובה שהפגרה היא של עובדי הכנסת,

זו לא תשובה רצינית מאישה רצינית. אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל בוועדות. אני הגעתי בפגרה הקודמת לכל הדיונים בוועדות. חברת הכנסת גוטליב, תאמיני לי, הכול בסדר. האם סיימנו את כל המשימות שיש לנו בזמן המלחמה? האם החזרנו את 120 החטופים, שהתבשרנו כרגע על שניים מהם שנרצחו בשבי חמאס? האם שיקמנו את יישובי העוטף והחזרנו את המפונים? יש עשרות אלפי מפונים מהצפון שעדיין לא יודעים מה ילד יום. זה פשוט נראה הזוי לצאת לחופשה של שלושה חודשים בתקופה כזאת. אבל יכול להיות שעשינו דברים עבור אזרחי ישראל ובעצם מגיעה לנו חופשה כזאת ארוכה. בואו נראה, האם הורדנו את המחירים בסופר? האם מחירי הדלק ירדו? החשמל? הארנונה? התשובה היא לא. ממשלת ישראל וכנסת ישראל לא עשו מספיק. לא עשינו מספיק בשביל אזרחי המדינה. אני נכנסתי לתפקיד ב-1 לאוגוסט 2023, בקרוב שנה. בסוף הפגרה הזאת אני אכהן 472 ימים בתפקיד, מתוכם 219 ימים הייתי בפגרה. אז נכון שאנחנו יכולים לספר לכולם שבפגרה אנחנו עובדים, ובאמת חברי כנסת עובדים, אבל אנחנו גם עובדים על הציבור, כי חוקים אי-אפשר להעביר בפגרה. רק כאלה שנקבעים במיוחד. אבל הרעיון לבטל את הפגרה, מעבר להיבט הפוליטי, שאתם חוששים שאנחנו בעצם רואים את הסדקים בממשלה ומנסים להרוויח זמן של שלושה חודשים. עזבו את העניין הפוליטי. הקואליציה - - - טלי, אם אנחנו נבטל את הפגרה הזו, נראה לציבור, למשפחות החטופים, למילואימניקים, לחיילים הסדירים, שאכפת לנו מהם. הרעיון של כנסת ישראל הוא להראות לציבור בבית שכולם אותו דבר. 120 חברי כנסת מנותקים, ולא אכפת להם. זה הרעיון הגדול של פגרה בזמן מלחמה, כי אחרת מישהו,

יכול לחשוב שיש כאן גם אנשים שחושבים אחרת.

עדיין לא מאוחר לעצור את זה. לא כקלישאה וצעד פופוליסטי. אפשר לעבוד במתכונת מצומצמת, אפשר להישאר כאן בשלושה חודשים האלה. זה פשוט הזוי שאנחנו מדברים על זה. אנחנו נספר לכולם שאנחנו נמשיך לעבוד. ואני שואל,

אם התחלנו שיח כאן, איפה הדוגמה האישית שלנו.

אתה רוצה ממני?

כל יום. אז אני מסבירה לך: אני מגיעה כל יום לכנסת. ואת בעד הפגרה הזו? לשיטתי שלי, אני מעדיפה לוותר על הלילות הלבנים, ועל הארבעה הימים ההזויים שאנחנו הולכים לשבת פה, ולכנס את - - - אז את מסכימה איתי שאנחנו יכולים להישאר לעבוד.

אני רוצה להסביר לך משהו. אם אנחנו מחוקקים השבוע ארבעים חוקים, סיימת את כל החוקים שלך, כי - - - של חקיקה.

האם הציבור בתקופה הזו, שאנחנו בזמן מלחמה, לא צריך לראות אותנו עובדים כאן? למען האמירה. למען האמירה.

ואנחנו נחזור בסוף הפגרה, בסוף אוקטובר, מה שנקרא אחרי החגים,

חברי הכנסת, יש הרבה קניות וניקיונות לפני החגים לעשות, אז אנחנו אחרי החגים נחזור - - - - - הקודמת,

- - ועדיין המלחמה תתנהל, ועדיין האיום מהצפון ימשיך להדהד, ובתוך הבית שלנו במדינה יש מיליוני אזרחים שמנהלים מלחמה יום יומית על הכלכלה של הבית שלהם כדי לסגור את החודש. תודה רבה. בעוד חודש וחצי אנחנו אמורים לפתוח את שנת הלימודים, משפט אחרון, בעוד חודש וחצי אמורה להתחיל שנת הלימודים הבאה, חבריי חברי הכנסת. אני רוצה לדעת אם אתם יודעים ששנת הלימודים הבאה לא תיפתח. האם שר החינוך יואב קיש מודע לכך שעשרות אלפי תלמידים הולכים להישאר בבית, כי הוא לא נלחם בשבילם מול משרד האוצר?

שתהיה להם שגרה ב-1 בספטמבר. הריב של משרד החינוך ומשרד האוצר הוא לא ריב על כסף, הוא ריב על עקרונות. עד מתי כנסת ישראל תטמון את ראשה בחול? הגיע הזמן להתעורר. יש לנו מדינה לנהל.

חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חמש דקות לרשותך, גברתי.

תודה, אדוני. לידיעת הנוסע בנימין נתניהו, הודעה חשובה: החטופים אלכס דנציג יגב בוכשטב כבר לא סובלים. גם הם כבר לא סובלים. לא, פשוט שלא תהיה בלחץ. אני יודעת שגם קודם לא היית בלחץ, וזה לא באמת ישב עליך,

בכל זאת, שתהיה מעודכן. גם הם כבר לא סובלים. אתה באמת יכול ככה להישען אחורנית במטוס החדש והיפה הזה, וליהנות מהדרך, כמו שאומרים. זה גם חשוב, לא רק המטרה, נכון? אלא גם ליהנות מהדרך. ואפשר להתפנות להמשיך עם תעמולה זולה. יש לנו 120 חטופות וחטופים בעזה, מהם 45 עד כה הוכרזו: לא בין החיים.

נתפנה לתעמולה זולה. מה יש לנו כאן? דיון משולב בשלושה חוקים, שהם בעצם הצהרות חוק נגד אונר"א, ארגון שהוא אכן מאוד מאוד בעייתי, הוא אכן מנציח את בעיית הפליטות הפלסטינית, הוא אכן מעכב הגעה להסכם. יש אכן עובדות ועובדים שלו, אולי עובדים שלו, שמתועדים ששיתפו פעולה עם החמאס, היו אנשי חמאס, יש אכן שימושי שחמאס עשה בכל מיני מקומות שלו. בקיצור, ארגון מאוד מאוד מאוד בעייתי. אממה, הממשלה של בנימין נתניהו

חברי הכנסת, אם אפשר יותר בשקט. חברי הכנסת, השיחות חשובות, אבל אם אפשר בשקט.

סליחה. צודק. סליחה.

15 שנה בראשות ממשלת ישראל, נתניהו לא רק שלא עשה שום דבר כדי לסגור את אונר"א או להחליף את אונר"א, יתרה מזאת, בדיוק כמו שהוא חיזק את חמאס, ככה הוא דאג באופן פעיל להמשכיות של אונר"א. כשבשנת 2018 הממשל בארצות הברית רצה למשוך את הכספים, התורם הכי גדול לאונר"א,

הממשל בארצות הברית, נתניהו דאג שילכו ויסבירו להם שאי-אפשר.

זה יעשה נזק. כבר פעם בשלוש שנים יש הצבעה באו"ם על חידוש המנדט של אונר"א. מעולם ממשלת נתניהו לא פנתה וביקשה לא לחדש את המנדט לאונר"א. אף פעם לא. מאז שנת 2011 אונר"א מפרסמת רשימת עובדים, ובכל זאת ממשלות נתניהו לא העלו מעולם שום טענות כלפי העובדים, לא העבירו לאו"ם מידע על מעורבות בטרור, למרות שכבר שנים יודעות ויודעים שיש מעורבות בטרור.

ממשלת נתניהו לא, לא, לא הייתה בלחץ, כך נראה. גם השנה, אחרי 7 באוקטובר, כשמדינות העולם הודיעו שהן ימשכו את הכספים מאונר"א, וחלק באמת עצרו את התרומות, ממשלות נתניהו, ממשלת נתניהו הזאת, ממשלת הימין על מלא הזאץ, ממשלה שחבריה המביאים את הצעות החוק האלה נגד אונר"א, לא הביאו הוכחות למדינות האלה שרצו להפסיק את התמיכה באונר"א. לא הביאו הוכחות למעורבות של אונר"א בטרור. למה כל זה? משום שאונר"א, עם כל הבעייתיות שלה, בכל זאת מטפלת בבריאות,

ברווחה של 5 מיליון פלסטיניות ופלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה. אם רוצים לסגור את אונר"א, אז צריך שמישהו אחר יטפל בהם. את זה בנימין נתניהו לא רוצה.

משום שזו יכולה להיות, או ישראל, זה יעלה לנו מיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים שאין לנו, וגם לא הגיוני להוציא על מימון פלסטיניות ופלסטינים, או שזה יהיה חמאס, שזה לא טוב. אנחנו לא רוצות ורוצים את חמאס, נכון?

למגר את חמאס, למוטט את שלטון חמאס. או שזו תהיה הרשות הפלסטינית. אבל אם זאת הרשות הפלסטינית, אז זה הסדר מדיני. זה אומר פתרון מדיני, וזה אומר שישראל לא תמשיך לנצח לבנות התנחלויות, ולפטם את החזון המשיחי, המשוגע, המזיק, שהורס את מדינת ישראל ומסיים את החזון הציוני, ומביא עלינו מתקפות מכל עבר, ומערער את הלגיטימיות של מדינת ישראל. לא, לא, זה אי-אפשר בשום פנים ואופן. בקיצור, מה לעשות? מה שנתניהו אוהב לעשות: לחזק את המצב הקיים ולהמשיך להתלונן עליו, ולהמשיך להעביר הצהרות חוק נגדו, כאילו הוא, אין לו בכלל נגיעה לעניין הזה.

מה לו ולזה? שורה תחתונה, חברות וחברים: אתם יכולים להצביע בעד הצעות החוק האלה.

תמשיכו, תמשיכו, לשקר לאזרחיות ואזרחי ישראל, לעשות תעמולה זולה,

לסגור את אונר"א ולדאוג לביטחון ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. חמש דקות לרשותך, גברתי. ינון מגל, אראל סג"ל, שמעון ריקלין, יערה זרד, ועוד רבים כאלה בערוץ 14. מה אתם מתפלאים? הרי לא אמרתם שמחבלי הנוח'בות הם שווי זכויות לאזרחי ישראל, אתם גם לא אמרתם שראש הממשלה רוצה את החטופים מתים בעזה. וגם לא אמרתם שראש הממשלה פועל משיקולים אישיים של שרידות הממשלה ובגלל זה הוא לא משחרר את החטופים. איך העזתם באמת? איך העזתם להוות אלטרנטיבה לערוצי התבהלה? זה בלתי נסבל. באמת, איך אתם מעיזים? עכשיו, בואו נהיה רגע רציניים. אין לי חשבון בבנק לאומי, וגם לא יהיה לי לעולם, כי אני אדם לא סלחן כשפוגעים באידיאולוגיה שלי. בנק לאומי החליט שהוא לא מפרסם בערוץ 14. ראיתם? הון, שלטון ועיתון, עיתון במובן של תקשורת. תראו מה זה שליטה של שמאל, כי בעלי ההון במדינה הם אנשי שמאל ברובם, שמעיזים לחשוב שאנחנו נעבור להם על זה בשתיקה, בטח. גם שטראוס פעם לא פרסמה בערוץ 14, עד שהראינו לה מה קורה כשמסמנים אנשי ימין, לא קורה, אותו דבר בנק לאומי. ינון מגל, שאף אחד לא יכול לחשוד בי או בו שאנחנו ידידים, הוא מהמבקרים הגדולים שלי. אני גם לא בטוחה שהוא מחבב אותי, אני גם לא ממש מחבבת אותו אישית, אבל הוא אחלה בן אדם, והוא אדם מאוד אמיץ עם סנטר עיתונאי. והוא אומר לבנק לאומי, ופונה לקהל שצורך את התקשורת הזו: תוציאו את החשבון שלכם מבנק לאומי. גם אני אומרת מכאן מעל במת הכנסת: מי רוצה לממן, לחזק אנשי הון גם כך, שחותרים תחתינו, שחותרים תחת הרוב בעם, שזה הימין? אבל זה הכוח משחר ההיסטוריה, תבינו: מי ששולט במדינה הוא לא ממשלת ימין או ממשלת שמאל, זה בעלי ההון.

קחו בסוגריים: הרי מה קורה בארצות הברית? ביידן הוא בובה, והוא היה בובה. מישהו מנהל אותו. לא רק אני אמרתי שהוא לא כשיר. כשאני אמרתי, ביידן לא כשיר, כולם עלו לי על הראש.

לא צריך להיות גאון הדור כדי להבין שנשיא מדינה שלוחץ את היד באוויר למישהו או שאומר שמות אחרים, לא באמת יכול לנהל את ארצות הברית, עם כל הכבוד. אז אמרו לי, איך את אומרת, איך את מדברת.

איך אני אומרת,

אני צודקת. אז קבלו את בנק לאומי בתפארת כיעורו. כל מי שקורא לעצמו איש ימין ולא סוגר את החשבון בבנק לאומי, ואל תתבלבלו, זה לא כזה מסובך: אתם הולכים לבנק אחר, פותחים חשבון, הבנק האחר כבר מנייד את החשבון שלכם וסוגר אותו, כך אנשי ימין צריכים להתנהל. לא סותמים לנו את הפה. ומה שמדהים הוא שלבנק לאומי אין בעיה להשקיע ולפרסם באמצעי תקשורת שחותרים ממש תחת היסודות של היסודות, שמשקרים את הציבור, משקרים פעם אחר פעם. פשוט נדמה לי לא פעם שיש איזה תחושה שלהיות ימני זה נחות ובזוי, נגמרו הימים האלה, זה נגמר.

ינון מגל, באמת ברוב אומץ בהקשר הזה, מוביל מהלך חשוב מאוד, מוביל מהלך שמחזק את הימין. וידעו כולם: מי שפוגע בימין, ישלם על זה מחיר. אז ינון מגל פנה לעומר אדם, עומר אדם הזמר, זה ששר "מהפכה של שמחה", נכון? "חשבתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני"? אז בואו נגיד ביחד, ינון: אוי אוי אוי, לא מפרסמים אצלנו. אין שום בעיה, מי שלא מפרסם בערוץ 14, ישלם על זה מחיר. אז, ינון, אני פונה אליך: תבקש מאודליה לשים שנייה מנגינת רקע, כי לשיר אני לא יודעת.

אני בטוחה שעומר אדם, שלא ידע שהפרסומת שלו לא תשודר בערוץ 14, ירשה לי להשתמש במנגינה שלו, נכון? אז אני אעשה את זה אולי בלי חרוזים,

אז תצטרפו בפזמון, במנגינה שתשים היום ב"פטריוטים" על אפם ועל חמתם של אנשי בנק לאומי ועל אפם ועל חמתם של אנשי השמאל: מהפכה של ימין / יש לנו ערוץ זמין, אותו לא ניתן להשתיק / מי שינסה, יפסיד. תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. את לתחרות אירוויזיון, אין ויכוח. לשיר זה הצד החזק שלי. חבר הכנסת לוי, אני רוצה להגיד שאני לא נותן לשיר במליאה, אבל לא חושב שהיא התכוונה לשיר. לי אין כוונה לשיר, זה בסדר. יש לי איתה ויכוח. אני לא אומר אם זה שירה או לא,

היא לא התכוונה לשיר.

כחברת כנסת מוטב שלא הייתה אומרת על ביידן מילה. בבקשה, חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, סביב הדיונים הרבים שאנחנו עורכים בוועדת חוץ וביטחון על קיומו של חוק גיוס נוסף, על שילוב חרדים, על שילוב אוכלוסיות נוספות, אני רוצה להחזיר אותנו למשהו שפעם נהגנו לתפוס כאיזושהי אקסיומה לגבי מדינת ישראל ולגבי הנחיצות שלו, ואולי עכשיו צריך לתת לו שוב את הכבוד שמגיע לו.

מאז 7 באוקטובר אני מוצא את עצמי מאשרר לעצמי בראש הנחות יסוד שראינו במשך שנים, מקום המדינה, כחלק מהפולקלור, כחלק מהדנ"א של מדינת ישראל: הצורך שלנו להגן על עצמנו, הצורך שלנו ליישב את הארץ, הצורך שלנו להכיר זה את זה ממגזרים שונים ומקהילות שונות, כדי לבסס איזשהם קשרים שיאפשרו לנו לבנות פה יחד, להיבנות פה יחד. אחד המכשירים, אולי המכשיר האפקטיבי ביותר שהיה מאז ומתמיד,

בעבר נהגו לקרוא לזה כור היתוך, היו לו יתרונות רבים, אבל לאורך השנים גם נתן את התחושה שכור היתוך עלול לבוא על חשבון הזהות האינדיווידואלית, על חשבון הזהות של קהילות או מגזרים מסוימים. אבל אני חושב שהצורך בכור היתוך עדיין קיים. פשוט ההגדרה צריכה קצת להשתנות. צה"ל היה ועודנו הפלטפורמה הטובה ביותר להפגיש בין אנשים מאורחות חיים שונים כאן במדינה.

חלק הכרחי ליכולת שלנו לחיות זה עם זה, ואנחנו למודים שנתיים לא פשוטות, שנתיים מאתגרות שבאמת אתגרו את המרקם החברתי שלנו כאן במדינה, גם הרפורמה, גם ההתמודדות עם המלחמה והאדוות של הרפורמה והמשקעים שנשארו, והצורך הזה עדיין קיים, אפילו ביתר שאת. הרבה יותר קל לפחד ממי שאתה לא מכיר. זה מה שאני למדתי על עצמי, ואני חושב שהצבא נתן לי בדיוק את ההזדמנות הזאת בהמון צורות שונות, והצבא הוא עדיין הגוף המתאים. אז לצד הצורך בלוחמים ולצד הצורך בלקיים את ערך השוויון ולצד הצורך הכלכלי והמשקי צריך לדבר שוב על צה"ל לא ככור היתוך, אבל כפלטפורמה, פלטפורמה להיכרות בין מגזרים. אני יכול להגיד לכם שעוברים אצלי בלשכה הרבה מילואימניקים ששירתו שבועות וחודשים במסגרת המלחמה הזו בעזה, והם כולם מספרים סיפור מאוד דומה שלא נשמע מספיק בחוץ, אבל להם הוא ממש כאילו הם תיאמו אותו, הם מספרים על איך הם מצאו את עצמם באמצע החיים במלחמה קיומית לצד אנשים כל כך שונים מהם, ולא לשעה ולא לשעתיים ולא לאיזשהו משהו כזה לא מחייב, שבוע אחר שבוע, לילה אחר לילה, ישנים ליד בן אדם שהוא הרבה פעמים מנוגד להם בדעות, מנוגד להם בתפיסת העולם, מנוגד להם בהגדרה שלו כדתי או לא דתי ועד כמה דתי. מכורח הנסיבות ומכורח הגורל המשותף שכולנו נזכרנו בו בצורה הכי כואבת שאפשר בטבח 7 באוקטובר, אנשים מצאו את עצמם נכונים להקשיב, נכונים לפתוח את הראש, נכונים לא להסכים ולקבל את זה כי פשוט לא מסכימים, אבל הם מבינים שהבן אדם הזה שומר עליהם כרגע, שהם יוכלו לעצום עין לרגע, והבן אדם הזה הציל אותם מלעלות על מטען, והחבר שלידם תקע להם עכשיו מרפק בטעות כשהוא הסתובב והעיר אותם בדיוק כשהם נרדמו, אבל אין מה לעשות, הם תלויים זה בזה. הדבר הזה שקרה היה כל כך טריוויאלי, אבל עמוק ומשמעותי עבור

אלפי לוחמים בעזה, צריך להראות לנו שזה עדיין ערך, שעדיין יש לזה חשיבות,

ולצה"ל יש את התפקיד הזה. אז לא כור היתוך,

אנחנו לא באים למחוק לאף אחד את הזהות של עצמו או של אחר, אבל כן מקום להכיר אנשים שאחרת אולי פשוט לא היינו מכירים. ואני חושב שחבריי כאן מכל קצוות הבית הזה מבינים את הצורך בלהכיר אנשים שהם לא מהעולם שלהם. אני תמיד אומר ביחס לאנשים שאני חי איתם ופוגש יום-יום בשכונה שלי, שאני כל יום פוגש את כל עם ישראל, וזה אולי הדבר שאני הכי אוהב בעבודה הזאת. צה"ל יכול לספק את זה לעוד הרבה מאוד אנשים אחרים.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן,

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן,

אינה נוכחת. חברת הכנסת מטי צרפתי, אינה נוכחת.

קראת את השם שלי? קראתי. - - - רצתי. חברת הכנסת הרכבי, בבקשה.

הכנסת, 290 ימים למלחמה, ו-120 חטופות וחטופים עדיין נמקים בשבי החמאס. והיום הגיעה הבשורה המרה על מותם בשבי של יגב בוכשטב מקיבוץ נירים ואלכס דנציג מקיבוץ ניר עוז. בקיבוץ ניר עוז אחד מכל ארבעה נרצח או נחטף. קודם כול, אני מבקשת למסור את תנחומיי לבני המשפחות של יגב ושל אלכס, שחיכו כל כך הרבה לשובם של יקיריהם בחיים. את אסתר, אימא של יגב, ואת נופר, אחותו, אני מרבה לפגוש כאן בכנסת. כל שבוע אנחנו נפגשות ומתפללות יחד לשובם, לשובו של יגב. לאחרונה, בכנס שערכתי, דיברו אסתר ונופר על יגב וסיפרו לנו על הגעגועים אליו ועל הרצון העז לראותו שוב. אני מצטטת: "עד 6 באוקטובר היינו משפחה רגילה, ואנחנו רוצים לחזור להיות משפה רגילה", אמרה אסתר. החלום לראות את יגב התנפץ היום לרסיסים. מותם של יגב ושל אלכס הוא עוד תזכורת לכך שזמנם של החטופות והחטופים הולך ואוזל, אין להם זמן, פשוט אין. כל יום שעובר הוא יום שבו הם סובלים,

גם יום שבו הם עלולים למות, גם אם ראש הממשלה טוען וחושב אחרת. לפני כמה חודשים הקראתי כאן, על בימת הכנסת, דברים שכתבה נופר בוכשטב על אחיה, יגב. אני מבקשת להקריא שוב את דבריה לזכרו. כך כתבה נופר: אנחנו כבר חודשים מספרים לכל מי שמוכן לשמוע על כמה הוא אוהב מוזיקה ובעלי חיים, על הבישול המדהים, על האהבה הענקית שלו ושל רימון, על הבית שבו יחדיו בקיבוץ, על חמשת הכלבים וחמשת החתולים שלהם. יגב תמיד היה, ועדיין, האח שיודע הכול. זה שכששואלים אותו שאלה רנדומלית בהיסטוריה, מדע או פילוסופיה, הוא יענה בנונשלנטיות תשובה מדויקת, כאילו הוא לומד את זה שנים, זה שיודע לנגן בכל כלי נגינה אפשרי, גיטרה, צ'לו, קלרינט או חליל צד, זה שמנהל שיחות של שעות על מוזיקה ואלקטרוניקה, על הניסויים החדשים בכלי הנגינה שבנה בעצמו ועל הכלים החדשים שהוא חושב לבנות. אנחנו היינו צופים מהצד בפליאה איך, כמו קסם, תיבת תה פשוטה הופכת לגיטרה חשמלית חדשה, ואיך כמה חלקים פשוטים מתחברים לכלי נגינה אלטרנטיבי. אני זוכרת את הרגע שהוא סיפר לי על רימון. המשפט הראשון שהוא אמר לי היה: יש מישהי שתשמחי להכיר. הוא סיפר לי את זה בטלפון, אבל ממש יכולתי לשמוע את החיוך שהיה לו על הפנים. יכולתי להרגיש את ההתרגשות, והבנתי באותו הרגע שזה משהו אחר, משהו מיוחד. שנה אחר כך הם כבר התחתנו, בחתונת קורונה צנועה וכל כך אופיינית להם. הם ערכו מסיבה בחצר של ההורים שלנו בנירים, במקום שפעם חשבנו שהוא הכי קסום והכי בטוח. זה אותו הקיבוץ שממנו יגב ורימון נחטפו. כששואלים אותי למה אני מתגעגעת, התשובה היא: לדברים הפשוטים, לבשל יחד במטבח של ההורים, לאכול את הפולנטה, או החומוס עדשים שרק יגב יודע להכין, לשבת יחד כולנו סביב השולחן ולדבר על השטויות של החיים. יגב נחטף מביתו יחד עם אשתו רימון. הם שמרו אחד על השני במשך 53 ימים בשבי. בימים הכי חשוכים וקשים הם חיזקו וחיבקו אחד את השני. הם היו אחד בשביל השני בחוסר הוודאות ובניסיונות לשמור על תקווה לחזור חזרה לישראל, הביתה. לשמחתנו, רימון חזרה אלינו, אבל יגב נשאר מאחור, בלי מי שיחבק ויחזק אותו שם. האם הוא שמר על התקווה? רימון מחכה לו פה. המשפחה שלו והאנשים שכל כך אוהבים אותו מחכים לו פה. הכלבים והחתולים שהוא ורימון אימצו מחכים לו פה.

נותרו רק הזיכרונות. יהי זכרם של יגב, אלכס ושאר החטופות והחטופים שנהרגו ונרצחו בשבי ברוך.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.

אם היה מגיע חייזר לארץ ישראל והיה צופה בטלוויזיה משהו כמו יומיים והיו שואלים אותו: מה המשפט הראשון שאתה יכול להגיד על ראש הממשלה בנימין נתניהו? הוא היה אומר: נתניהו מונע משיקולים פוליטיים. אנחנו שומעים את העובדה שנתניהו מונע משיקולים פוליטיים 24 שעות ביממה בכל תוכנית. אתה קם בבוקר עם הקפה, פותח תוכנית בוקר, נתניהו מונע משיקולים פוליטיים. אתה תופס את תוכנית האקטואליה אחר הצוהריים נתניהו מונע משיקולים פוליטיים. אתה רואה את תוכנית הערב, מקנח את היום, נתניהו מונע משיקולים פוליטיים. אין ספק, המשפט הכי שגור היום. השני למשפט הזה הוא שנתניהו רוצה שהחטופים ימותו בשבי, אבל הראשון זה שהוא מונע משיקולים פוליטיים. אני החלטתי להיות המורה לאזרחות של מדינת ישראל ולנסות להבין מה זה נקרא שיקולים פוליטיים. מהם השיקולים הפוליטיים שנתניהו מונע מהם? כי ברור לנו לחלוטין מהו הרמז שעומד מאחורי זה. שיקול פוליטי זה שיקול זר, קטן, לא ענייני, אינטרסנטי. מנהיג שמונע משיקול פוליטי, לא אכפת לו מהעם, לא אכפת לו מהחטופים, לא אכפת לו מהחיילים, לא אכפת לו מכלום, רק משיקולים פוליטיים של הישרדות. כשאנחנו חופרים קצת יותר לעומק, אנחנו מגלים מהם השיקולים הפוליטיים.

יש שני שיקולים פוליטיים שמככבים כל הזמן: הראשון הוא סמוטריץ' והשני הוא בן גביר. זה גם תמיד נאמר ביחד: בן גביר סמוטריץ', סמוטריץ' בן גביר, כמו קריוס ובקטוס כזה, שני אנשים שצריך להגיד "בע" אחרי השם שלהם. אלה שאומרים את זה, אני מזמינה אותם לספור כמה חבר'ה עם כיפות יש בקואליציה הזאת, אחוז נכבד מאוד.

כל חבר כנסת עם כיפה שיושב בקואליציה לא טייל לו מסביב לכנסת ואמר: אוי, מקום נכבד, אני אתיישב במליאה.

אפילו סמוטריץ' ובן גביר לא נכנסו לבדם. הם לא עומדים לבדם. מאחורי האנשים האלה יש ציבור עצום,

רחב, שאשכרה הכניס אותם לתוך הקואליציה. זה מה שנקרא: נבחרי ציבור. זאת אומרת, בואו נתרגם את זה צעד-צעד עד שכולנו נבין את שיעור מבוא באזרחות שמשום מה באולפנים,

לא מבינים. שיקול פוליטי זר, אינטרסנטי, זה בעצם ציבור ענק שהכניס את השיקול הפוליטי הזה לתוך המליאה. ואם יש לנו כל כך הרבה נציגים עם כיפות על הראש, סימן שיש הרבה מאוד אזרחים שבחרו בהם. ומה שעושים לאזרחים האלה זה הגזלייטינג הכי גדול ever. פשוט מעלימים אותם מסדר-היום. הם לא קיימים. הם נוכחים נפקדים. זה לא שציבורים עצומים בחרו את סמוטריץ' וזה לא שציבורים עצומים בחרו את בן גביר, הם באו לבד. הציבורים האלה לא קיימים. אלא שהם כן קיימים, ויש להם רצונות. ועד להודעה חדשה, הם אזרחים שווי זכויות, ועד להודעה חדשה, שיקול הדעת שלהם לא פחות לגיטימי משיקול הדעת של כל מי שבוחר במפלגות האופוזיציה הליברליות והחילוניות. אם אנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו בעד שוויון, אז אנחנו חייבים להסיק שסמוטריץ' הוא לא שיקול פוליטי ושבן גביר הוא לא שיקול פוליטי, אלא שניהם מייצגים את הפה, את הדעת, את השכל ואת הרצון של מאות אלפי אזרחים בישראל. מה שאנחנו רואים פה הוא לא רק גזלייטינג, הוא שלילה עמוקה מאוד של הלגיטימציה של הקול של האנשים האלה. הלגיטימציה שלהם נשללה, נשללה על ידי אלה שתופסים את עצמם כלוחמי הדמוקרטיה.

כהניזם זה סמוטריץ'?

כהניזם זה סמוטריץ'? כהניזם זה בן גביר. מישהו בחר בבן גביר?

אז אני מציעה: בואו ננסה להיות - - - זו מפלגה לא לגיטימית,

בואו ניצמד לחוקים הפורמליים - - בן גביר מפלגה כהניסטית,

צריך לשלול מהם את האזרחות? צריך לשלול מהם את חופש הבחירה? - - והלבנתם אותם - - - אני מבינה שאתה לא אוהב אותו, אבל יש ציבורים שלא אוהבים אותך. זה לא עניין של לא אהבתי אותם.

יש חוקים. מה תעשה? מה תעשה? - - גזענות והומופוביה - - - מה תעשה עם המתנחלים? מה תעשה עם המתנחלים שבחרו בהם? כהניזם, גזענות והומופוביה, זאת לא עמדה לגיטימית. זאת לא עמדה לגיטימית. חבר הכנסת הרצנו. כי אני אגיד לך מה אנחנו כן עושים איתם. העיקר שעופר כסיף יושב פה. חבר הכנסת הרצנו. העיקר שעופר כסיף יושב פה.

לא עמדה לגיטימית, גלית.

אתה מבין שיש אנשים שחושבים את אותו הדבר על לפיד. משפט אחרון, בבקשה. אם החשיבה היא מה בעיניי הסובייקטיביות לגיטימי ומה לא - - שמעת על פרדוקס הסובלנות? - - אם אתה לא מצליח להתעלות - - - חבר הכנסת הרצנו.

סליחה, חבר הכנסת הרצנו, אמרתי שקט. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

כן. אני רוצה להקשיב. סליחה. לא, שום הערות, שום הערות. אני רוצה לשמור על המליאה. אז תאפשר לי לשמוע אותו.

אתה רוצה להתווכח איתה, אפשר בחוץ.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר קצת על דברים שעלו פה בתקופה האחרונה. ועדת חקירה על אירועי 7 באוקטובר.

הדרישה לוועדת חקירה על מה שקרה היא לא רק לגיטימית,

זאת, בראש ובראשונה כדי להבין את עומק המחדל וכדי שדבר כזה לא ישוב עוד לעולם. אני שם בצד כרגע את עניין עיתוי הקמת הוועדה, שלדעתי צריך להיות בסוף המלחמה, וצריך לקבוע את העיתוי כדי שהנחקרים יוכלו לעסוק בניהול המלחמה ולא בשכירת עורכי דין. אבל זה נושא אחר. בנושא המהותי חייבת לקום ועדה. אולם דווקא מתוך המחויבות לחקר האמת ולהפקת לקחים, אני מתנגד בכל תוקף לוועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית זאת ועדה שתמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון. נעזוב את זה, של-50% מהעם,

אין אמון בבית המשפט העליון, אם היה לנו אמון לא היינו מבקשים לבצע שינוי בדרך בחירת השופטים.

שמערכת שחבריה בוחרים זה את זה בשיטת חבר מביא חבר, לא אמינה עלינו. אבל מלבד זאת

- - אחד הגופים שיצטרכו להיבדק הוא בית המשפט העליון עצמו וכל המשפטיזציה בכלל. המשפטיזציה, שבין השאר שחקה את הפרימטר, כשרק אתמול היה דיון בעתירות הזויות של ארגוני שמאל קיצוני במימון מדינתי זר בעד תושבי האויב ונגד צה"ל. מי שלוקח לעצמו סמכות, שידע שיש לו גם אחריות. בג"ץ לקח לעצמו סמכות להתערב בענייני ביטחון מובהקים. בהוראות פתיחה באש, בקלוריות של הנוח'בות, בהחזקת גופת וליד דקה, וזה רק מהתקופה האחרונה. המשפטיזציה משפיעה על צה"ל, הפצ"רית אוסרת בימים האלה לחסל שוטרי חמאס, או רוצחים, חוטפים ואנסים, רק כי לא בטוח שיש להם שיוך ארגוני. כל המשפטיזציה הזו גם היא צריכה להיחקר, ומה לעשות, אני לא מאמין בגופים שיודעים לחקור את עצמם. כולל בית המשפט העליון עצמו, הוא לא יודע לחקור את עצמו. עכשיו, אני יודע שיש כאן חברים שחושבים אחרת ממני, שמאמינים שבבית המשפט העליון יושבים אנשים נטולי פניות, אובייקטיביים, מלאכים כבני אדם, נטולי אג'נדה, שמחזיקים בערכים הנעלים ביותר לבדם, ללא שום השפעה חיצונית, דעה קדומה או השקפה. אבל גם אתם, חבריי, לא יכולים להתעלם מזה שלחצי מהעם אין אמון במערכת הזאת. ואפילו בכוח לא תוכלו לכפות לתת אמון במי שאין לנו בו אמון. כי בעינינו מערכת המשפט,

זאת מערכת שעומדת בחוד החנית של קידום ערכי הפרוגרס בישראל. אז מה כן?

אם רוצים באמת ועדת חקירה שתביא לאמת ושתקבל אמון מהציבור, צריך ועדת חקירה לאומית של מומחי ביטחון מדיניות צבא ואקדמיה, שתיבחר כאן ברוב גדול בהסכמת שני שליש מחברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה ביחד. אנשים שמקובלים על הרוב הגדול של נציגי הציבור יוכלו לעשות את עבודתם נאמנה. ומסקנותיהם יהיו מקובלות על כלל הציבור. זה חשוב אם אנחנו רוצים באמת שתהיה ועדה שמקובלת על רוב הציבור, לתקן באמת ולא לעסוק בפוליטיקה קטנה.

תודה רבה. הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת - - סליחה,

מזכירות הכנסת. אנחנו לא יכולים לשמוע אותה. - - לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 250) (תגמול מיוחד חלף שכר לחטופים ולנעדרים), התשפ"ד 2024, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 136), התשפ"ד 2024, הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס'

התשפ"ד 2024, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 8), התשפ"ד 2024. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 17) (ביטול ממשלת חילופים), מטעם ועדת החוקה,

הצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 14) (ביטול ממשלת חילופים), התשפ"ד 2024, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 249) (שלילת קצבאות בעד ילד הנמצא במאסר בשל עבירת טרור), התשפ"ד2024 , של חבר הכנסת אריאל קלנר, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 65) (היעדרות בן זוג בשל אשפוז פג),

2024. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אינה נוכחת. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, סליחה, חבר הכנסת מנסור עבאס. אני לא יודע איך אפשר לפספס את מנסור.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר עניינית על החוק עצמו, וכמובן שאנחנו אנחנו ברע"מ תמיד דנים בצורה עניינית על כל הנושאים. כמובן שאנחנו מתנגדים לחוק הזה,

הוא חוק שבו קבוצת חברי כנסת מנסים להרוויח הון פוליטי על חשבונם של אנשים מסכנים, ועל האשמות שווא נגד הארגון. לאורך שנים רבות ארגון אונר"א מטפל בפליטים הפלסטינים ונותן להם את התנאים הבסיסיים לחיים כבני אנוש. הטיעון שאונר"א מנציחה את בעיית הפליטים הוא טיעון מגוחך, מי שמנציח את בעיית הפליטים הוא לא אונר"א, אלא המדיניות של ממשלת ישראל, אפשר להגיד התמשכות הסכסוך ואי-הגעה להסדר מדיני לפתרון לסכסוך הערבי ישראלי, הישראלי פלסטיני, אי-יישום החלטות האו"ם לגבי השטחים הכבושים ב-1967, זה מה שמנציח את הסכסוך ומנציח כל בעיה מהבעיות או מהמרכיבים העיקריים של הסכסוך, פליטים ועוד

ולכן, אני לא אפתיע אתכם, חברי הכנסת, אם אגיד שהפלסטינים עצמם לא רוצים להנציח את בעיית הפליטים הפלסטינים. הם כן רוצים פתרון, הם כן רוצים בסופו של דבר לפרק, להגיע למצב שבו ארגון אונר"א, לא נהיה תלויים בו ולא נצטרך אותו, אבל הדרך לעשות את הדבר הזה היא להגיע להסדר מדיני בין ישראל לפלסטין דרך הקמת מדינה פלסטינית והגעה לפתרון של כל סוגיות הליבה שמרכיבות את הרבדים השונים של הסכסוך הזה.

מה שמנציח שוב את הבעיה של הפליטים זה התמשכות הסכסוך ומדיניותה של ממשלת ישראל, דווקא הפלסטינים רוצים לפתור את הבעיה הזאת. הנקודה השנייה בהקשר הזה היא הטיעון שארגון אונר"א הוא ארגון טרור. הייתי יכול להתמודד עם טיעון אחר, שיש אנשים שעובדים בארגון הזה שעברו את הגבול המותר ואולי הייתה להם מעורבות בפעילות לא חוקית, שהיא לא מתקבלת על הדעת מעובד בארגון אונר"א, אפשר להתמודד עם זה, אבל לבוא ולהגיד שארגון אונר"א בעצמו הוא ארגון טרור, האם מישהו יכול לחשוב שאפשר לקבל טיעון כזה בעולם כולו? ארגון ששייך לאו"ם עצמו, כאשר אתה מגדיר אותו ארגון טרור,

הם יושבים ותכננו איך לפלוש לגבולות המדינה ואיך לפגוע באזרחים,

הם ידעו. ולכן - - - הם ידעו, וגם הצלם שלהם החזיק חטופים.

ולכן, היינו יכולים - - - הם ידעו הכול. חברת הכנסת גוטליב, מספיק. הכול הם ידעו. זה ארגון טרור, הם ידעו הכול, הכול. ולכן, היינו יכולים להתמודד בצורה אחרת עם הטיעון הזה - - הכול הם ידעו, מה לעשות. חברות הכנסת. - - אם הייתם מדברים בצורה עניינית ובאים ואומרים, חברים, יש אחדים - - אני מודיעה לך עניינית שאונר"א יוצאת היום מהחוק - - - - יש עשרה אנשים, יש 20 אנשים - - - - זה מה שאני מודיעה לך

- - שמעורבים בפעילות חבלנית זו או אחרת, אבל לבוא ולהגיד שארגון אונר"א הוא ארגון טרור - - כן, הרמנו את המסך - - - - זה,

תנו לו לסיים. סליחה, חברת הכנסת גוטליב, את מעכבת את הדיון. נדבר, אז נדבר פשוט. להתעלם - - כן. - - מהאתגר הזה של להתמודד עם הסכסוך ולהביא פתרונות ולתת

כמה מתסכל. מה לא נאמר על אונר"א, על התמיכה בטרור, על המחבלים במדי רופא ובמדי אנשי סיוע, על משלוחי מזון לארגוני הטרור, על אנשי חינוך המחנכים לשנאה ולהרג,

אלה הם לא בלתי מעורבים, אלה מחבלים לכל דבר ועניין. הם היו שם בטבח ביום שבת, ומתברר שהם היו חלק בלתי נפרד בהחזקה של מאות חטופים וחטופות בשבי, בהם נשים וילדים. עדות נוספת מפי אחד מאזרחי תאילנד ששוחרר מהשבי חושפת את האנטישמיות הבוטה של החוטפים, הוא העיד כי היחס של המחבלים לחטופים היהודים היה גרוע יותר מהיחס שנתנו לחטופים שאינם יהודים, בעלי אזרחות זרה. הוא סיפר: כלפי היהודים שהיו איתי היה יחס קשה יותר, ולעיתים הרביצו להם בכבלי חשמל. השיטה של גורמי הביטחון והמשפטנים שעדיין שבויים בקונספציה היא הפללה נקודתית. כוחות הביטחון מספרים על אותו מתנדב אונר"א שחוסל ועל אותו מורה באונר"א שנעצר. ההפללה הנקודתית מעבירה מסר שגוי כאילו האירוע מטופל, הוא לא מטופל. זה לא אירוע נקודתי, זה אירוע רחב הרבה יותר מעובד כזה או אחר. אל תספרו לנו על מחבל עובד אונר"א שחוסל. זה לא מה שאנחנו מצפים. חברי הכנסת, הגיע הזמן לפקוח את העיניים ולהכיר במציאות: אונר"א הוא ארגון טרור אנטישמי, נקודה. הצעת החוק שלי ושל רבים מחברי הבית הזה, שעדיין בשלבי אישור סופי, תשים סוף אחת ולתמיד לפעילות העוינת הזו על אדמתנו. הצעת החוק תאמר: לא עוד, לא נאפשר יותר לארגון טרור לפעול בחסות האו"ם בשטחנו, הצעת החוק תאסור לחלוטין על פעילות אונר"א בישראל ובשטחים שבשליטתנו, תבטל כל חסינות וזכויות יתר שניתנו לאונר"א ולעובדיו, תאסור על כל שיתוף פעולה של גורמים ישראליים עם אונר"א, ותחרים את כל נכסי אונר"א בישראל לטובת נפגעי הטרור. לעמדתי, זו הדרך הנכונה לטיפול באירוע. הגיע הזמן לעמוד זקופים ולהגן על עצמנו, הגיע הזמן להתפכח ולומר: לעולם לא עוד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. מכובדי יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל בפתגם, משל בערבית שאומר: (אומר בערבית ומתרגם.) סליחה, אפשר שקט במליאה, בבקשה? גם מי שלא מבין ערבית. אני אתרגם את זה. זה אומר שאי-אפשר להעלים את האמת. החמה, אי-אפשר לכסות אותה במסננת, היא תישאר, האור יישאר, והאמת תישאר. סליחה על הדוגמה או המשל שאני אתן בלי לפגוע,

בחמור, אם אתה אומר לחמור,

אריה, אריה, זה לא ישנה את המציאות, הוא חמור.

זו המציאות. אני אדבר על כמה עובדות, ואני אתחיל בגדה המערבית (אומר בערבית:

גרים וחיים בגדה המערבית כשלושה מיליון אנשים. בירושלים המזרחית רבתי, עם כל הכפרים מסביב, חיים כחצי מיליון, פלוס-מינוס, בעזה חיים שני מיליון, ואנחנו מדברים על כשישה מיליון ערבים פלסטינים שלפי כל האמנות, חיים בשטחים כבושים.

פונה לחברה היהודית, גם לחברה הישראלית - - - סליחה, אני מבקש שם בפינה, מזכירי הסיעות, אני מבקש שם שקט. לא יכולים לשמוע. תודה רבה. אני חוזר על העובדות: בשטחים הכבושים חיים כשישה מיליון תושבים ערבים פלסטינים, וכמנהיגים צריך לדבר את האמת ולשקף את האמת גם לאזרחים. האם הפתרון לשלוט בשישה מיליון תושבים הוא הפתרון? האם שליטה בשטחים כבושים היא הפתרון? האם זה יביא לחיים שקטים לישראלים שנמצאים כאן? אלה שאלות, והתשובה היא לא,

כמה מלחמות היו, וכנראה ימשיכו להיות? כי עם כל הקושי, צריך לדבר על האמת. עם כל הקושי הקיים והקונפליקט הקיים, צריך לדבר על מה העתיד. תודה, אדוני. משפט אחרון. זה מביא אותי להחלטה שהייתה בשבוע שעבר, כשהייתה הצבעה בכנסת,החלטה השוללת מכול וכול הקמתה של מדינה פלסטינית. ובאמת אני שואל את כל האנשים האינטליגנטים, האנשים ההגונים, אם אני אומר או אם אני מחוקק חוק, זה הפתרון? אני אומר לכם כאן, חבר'ה, אני מדבר עכשיו ממש מהלב, לא בשביל לעשות סרטון, אין פתרון אחר, עם כל הקיצוניות שיש בשני הצדדים, בסופו של דבר הפתרון הוא השלום. אין פתרון אחר. אנחנו חייבים לחתור לפתרון הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה.

אני רוצה להשיב לחבר הכנסת מנסור עבאס ולחבר הכנסת יאסר חוג'יראת. הם לא נמצאים כאן, אבל אני אשיב להם בכל מקרה. הוא אמר משפט בערבית שאני באמת מסכימה איתו: את השמש לא ניתן לכסות במסננת. כלומר השקרים האלה, האור תמיד יצוץ מביניהם, וזה בדיוק העניין הזה. הוא מדבר על כיבוש, כיבוש ממי? כיבוש ממה?

אנחנו שחררנו את מדינת ישראל מאותו כיבוש ירדני שהיה פה, או לפני כן מאותו כיבוש עות'מאני או אנגלי, או תחליטו מאיפה, או תחת איזה ממשל היו לכם התנאים הטובים ביותר, תסבירו לי, אוקיי? אבל בואו נדבר שנייה על אונר"א, כי יש פה נקודה מאוד חשובה שאני רוצה לגעת בה. כשאומרים כאן שאין תחליף לאונר"א,

יש מציאות שכולכם מתעלמים ממנה. יש מציאות,

כמו שיאסר חוג'יראת אמר: את השמש לא ניתן לכסות במסננת. את רוצה לשלוט ב-6 מיליון פלסטינים?

ועם זאת, יכול להיות שאני מסכימה איתכם במידה מסוימת כשאתם אומרים שאין תחליף לאונר"א,

נכון, מדינת ישראל לא יצרה תחליף - - - למה יש אונר"א? תשאלי את השאלה הזו.

אז בוא נדבר על זה. אני מבקשת עוד דקה, כי הוא כל הזמן מתפרץ. סליחה, חבר הכנסת עטאונה,

אחרת נצטרך להוסיף זמן. לא, היא בחרה נושא שבו היא פונה אלינו.

לא רוצים שנגיב לה, שתגיד את הדברים שלה.

חבר הכנסת עטאונה, הבנו את הנקודה. זהו, מספיק. הבנו. שאלה מצוינת.

זו שאלה נהדרת. למה יש אונר"א? יש אונר"א, כי אין הנהגה פלסטינית שרוצה או יכולה לקחת אחריות על חייהם של הפלסטינים, לא רוצה ולא יכולה להעניק להם מערכת חינוך, לא רוצה ולא יכולה להעניק להם מערכת בריאות, לא רוצה ולא יכולה להעניק להם דיור - - כי יש מחנות פליטים. - - היא לא רוצה לטפל בחייהם האזרחיים - - כי יש מחנות פליטים,

- - אז כשאתם אומרים שאין תחליף לאונר"א, תאמרו מה שאתם אומרים, שהשלטון וההנהגה האמיתית שדואגת לפלסטינים היא הקהילה הבין-לאומית - - - - - - - לא מנהיגים פלסטינים, הקהילה הבין-לאומית היא הממשלה האמיתית שלהם. את יודעת את שמות היישובים? את יודעת איפה נמצאת - - - את יודעת איפה נמצאת - - - נכון, הם אלו שדואגים להם לחינוך ולדיור ולרפואה, עד לרמה של ניקיון הרחובות. הם מנקים להם את הרחוב, כי ההנהגה הפלסטינית הכושלת שעסוקה בדבר אחד, הסתה ושנאה ורצח של יהודים - - לא,

- - לא אכפת להם מניקיון הרחוב, הם דואגים שהקהילה הבין-לאומית תעשה את זה. ולכן, כשאנחנו מדברים על אונר"א, בואו נדבר על הממשלה האמיתית של הפלסטינים, הקהילה הבין-לאומית. בואו נדבר על סוגיית הפליטים - - - זה הבעיה.

ולכן, כשאנחנו אומרים, אני מבקשת עוד דקה או שתיים. חבר הכנסת עטאונה, אני מבקש ממך, תן לה לדבר.

ולכן, כשאנחנו אומרים שאין הנהגה פלסטינית, שאין מנהיג פלסטיני, אתם מסכימים איתנו. אתם מסכימים איתנו. הקהילה הבין-לאומית מנהלת את חיי היום-יום שלכם. אבל צריך להבין שאותו ארגון של הקהילה הבין-לאומית, שמסבסדת ומנהלת את חייהם של הפלסטינים, היום בעזה שולט ארגון חמאס. הוא גונב את הדירות האלה, הוא גונב את מערכת החינוך הזו, הוא גונב את הסיוע ההומניטרי, הוא גונב אותו ומכניס אותו לכיסו. אז בואו נתמודד עם העובדות, שאונר"א נשלטת על ידי ארגון טרור שלוקח את מה שהפלסטינים בעזה זקוקים לו ומכניס אותו לתוך הכיס שלהם. ואני אומרת לכם, אם אתם רוצים - - - - - - אם אתם רוצים - - - שנייה, שנייה. את לא חייבת להתייחס אבל תמשיכי. ואני אומרת באופן ברור - - - הפעילים שלהם - - - לא,

את האמת אי-אפשר להסתיר. יש עובדות. העובדה היא שיש הוכחות, לפחות על 100 עובדי אונר"א שהשתתפו בטבח של 7 באוקטובר. אם אנחנו היינו מצליבים את הרשימות שאנחנו מכירים של פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי עם ארגון אונר"א, היינו מקבלים, לדעתי, שלפחות 70% מהם הם פעילי חמאס או בני המשפחה מדרגה ראשונה שלהם. אלו העובדות. וכשאנחנו מדברים על השליטה האזרחית של חמאס אנחנו מדברים בדיוק על זה. חמאס נותן את הדירות ואת הבתים קודם כול לפעילים שלו. אז אם אתה עזתי ממוצע, שאולי רוצה להתנגד לחמאס, אתה מפסיד את הדיור שאונר"א נותנת, כי הם שולטים במי מקבל את הדירות, אתה מפסיד את הג'ובים, עם השכר המאוד נאה, של מורים באונר"א, של מנהלים בבתי חולים. את הג'ובים עם השכר היפה הזה בעזה, הם נותנים לפעילי חמאס. אז איזה תמריץ אנחנו נותנים, הקהילה הבין-לאומית נותנת, לעזתי הממוצע לא להיות חלק מחמאס? אני רוצה לומר דבר נוסף: כשאונר"א מממנת את קייטנות חמאס בקיץ, שבהן מלמדים תינוקות רכים, ילדים בני שלוש וארבע, מה הדרך הנכונה לדקור יהודים, בזה הם יכולים לתמוך?

באופן ברור. יש צילומים, יש וידאו, מפה ועד להודעה חדשה. הרי זה מנציח את אותה רדיקליזציה של הדור העזתי.

החינוך שלהם,

כל הדבר הזה הוא מנוע שדוחף אותם לזרועותיה של חמאס, ללכת ולהיות מחבלים ולעשות פיגועי טרור. עד שלא נשבור את המעגל הזה, והוא מתחיל באונר"א, לא יהיה פה עתיד יותר טוב, לא לנו ולא לפלסטינים.

תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה.

ומספר על רשימת הדברים שהוא הולך לבטל.

איך הוא קרא לזה? ערוץ 14. במקרה, את החוק הזה הציע ההוא שאמר שהוא יוציא אותנו מהגטאות, וברוך השם, הוא דואג שאנחנו נישאר שם ואנחנו מודים לו על כך,

התקשורת לשעבר בממשלה הקודמת. חוק שהוא הציע. הוא אמר שייגמרו ההטבות. אני הייתי בדיון, שר התקשורת הודיע שתזכיר החוק מבחינתו כבר הופץ, ויידון בתחילת מושב החורף, לפי, איך קוראים לזה? אז זה האיום הראשון. האיום השני שהוא הולך לבטל את הזהות היהודית. ישמעו אזרחי ישראל, את האגף לזהות יהודית, כי הוא קורא לזה אגף לגזענות. זהות יהודית, אגף לגזענות, כך קרא לזה יושב-ראש האופוזיציה. אני מחדד את מה שהוא אמר. הדבר השלישי, שאני כבר דיברתי עליו הבוקר ואז ירד לי האסימון, אמרתי לעצמי: איך יכול להיות שהופץ קול קורא לקייטנות לכל הילדים, גנים וכיתות א' עד ג', עם הערה וכוכבית למוסדות הפטור, שאותן רשויות מקומיות שיש להן ילדים כאלה, יש להן ילדים כאלה, יש להן ילדים כאלה, לא צריכים לבדוק איפה הם למדו. אבל כן, בודקים, כי צריך בשביל זה 17 מיליון שקל. אמרתי לעצמי בבוקר: רגע, יש פה רשעות. אבל אני אגיד לכם מה הסיבה האמיתית. אנחנו ערב 17 בתמוז: "מפי עוללים ויֹנְקים יִסַדתָ עֹז - - - להשבית אויב ומתנקם". הזכות היחידה, ואני אומר את זה לרם בן ברק שבא ממערכת הביטחון ואני אומר את זה לכולכם, הזכות היחידה שיש לנו לנצח פה, בארץ הזאת, היחידה, זה "מפי עוללים ויונקים יסדת עז - - - להשבית אויב ומתנקם". כמה מסוכן לחשוב על זה שאזרחי ישראל לא יהיו שותפים בדבר הזה? בלי תינוקות של בית רבן אין תורה. אתם אוהבים להגיד: לא נחרב בית המקדש על שנאת חינם, באותה הגמרא כתוב: לא נחרב בית המקדש אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. על הדבר הזה. זה מה שמחזיק אותנו, לא מוסד, לא שב"כ, לא חיל האוויר, לא 8200 - - לא צבא. לא צבא. - - לא כלכלה, ולא רווחה, ולא אנחנו, ולא כנסת, ולא בית משפט.

דבר אחד: "מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם". שהעוללים האלה ילכו לצבא - - - אני גאה להיות היום חלק מלהעביר כסף לאותם ילדים שיוכלו ללמוד תורה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. העברתם להם כסף לקייטנות, לא ללימוד תורה.

חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. חבר הכנסת קריב, אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת רם בן ברק.

הוא מוסיף לימוד שחייה - - - תודה רבה. אדוני היושב-ראש, תומר אביטל נאם - - - סליחה, סליחה, חברים. אפשר? מזכירי היציע, אפשר שם בקצוות שקט מוחלט? תודה רבה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, תומר אביטל, שאני לא מכיר אותו אישית, נאם באחת ההפגנות בכפר סבא, וכתב, ואני אקריא את זה כי זה פשוט נכון: קרוב משפחה שלי חלה - - - סליחה, כל הסדרנים, אפשר לראות שבקצוות שם יהיה שקט? תודה רבה. תוסיף לי את הזמן, נכון?

הזמן שלך עוד לא התחיל, אדוני.

אפשר להתחיל, אדוני?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש: קרוב משפחה שלי חלה לאחרונה, המצב התדרדר במהירות ונאלצנו לפנות למיון. הוא אושפז בצפיפות במסדרון, תקוע בין מיטות וחולים אחרים בימים ארוכים ומייסרים. הרופאים עשו כמיטב יכולתם, אך המצב הרעוע של מערכת הבריאות היה ניכר. כשחזרתי הביתה, מותש פיזית ונפשית, לא יכולתי שלא לתהות האם המציאות הזאת היא גזרת גורל. בדחף של תסכול ותקווה התחלתי לחקור, בדקתי נתונים והשוואות בין-לאומיות, ומסתבר שבהונגריה, בפולין ובסלובקיה, יש פי שניים מיטות לכל 1,000 איש. אנחנו מקום רביעי מהסוף בכמות המיטות, וזה רק הולך ומתדרדר. אבל השרה אורית סטרוק אמרה שאנחנו חיים בתקופה של נס. איזה נס בדיוק? נס של הזנחה? נס של אדישות? המשכתי לחקור וגיליתי מציאות מטרידה: תחת שלטון הליכוד, שכמעט כל מעייניו נתונים לשימור כוחו, התדרדרנו כמעט בכל המדדים האפשריים. הפכנו למדינה נחשלת, למדינת עולם רביעי. הינה דוגמאות: מדינת ישראל שיאנית יוקר המחיה, מקום השני בעולם. מחירי המזון פה גבוהים ב-52% מהממוצע באירופה. תוצאה ישירה של מדיניות הליכוד וסמוטריץ, שאפשרו לתאגידי ענק להשתלט על השוק ללא רסן, לבלוע מתחרים ולהתנהג כקרטל. הבנקים הגדולים, למשל, גרפו אשתקד 20 מיליארד שקל רווח נקי, סכום המהווה למעשה מס נוסף של כ-2,000 שקל על כל אזרח. רואים זאת גם במדד התחרותיות, שם התדרדרנו למקום ה-33 מתוך 38 מדינות. אך הנתון המזעזע ביותר הוא שבמקביל הפכנו למדינה השנייה הכי ענייה ב-OECD, למרות שאנחנו רחוקים מלהיות בטלנים, למעשה אנחנו מדורגים במקום החמישי בכמות שעות העבודה. אבל לפי אורית סטרוק אנחנו חיים בתקופה של נס. בימי ממשלת בנט-לפיד חלה עלייה במדד האנטי-שחיתות, והמדינה החלה להתנער מהתדמית המוכתמת שלה. אולם ממשלת ביבי-בן גביר בלמה את המומנטום החיובי הזה, והידרדרנו במדרון החלקלק. כיום השחיתות בישראל חמורה אף יותר מאשר במושחתות שבמדינות. כתוב כאן איזה מדינות אבל אני לא רוצה להעליב אותן. במדד חופש העיתונות צנחנו בשנתיים האחרונות ב-15 מקומות, אבל לפי אורית סטרוק, אנחנו בנס. יש פה נשים? ברוכות הבאות לתחתית. שמעתם נכון, מדינתנו הקטנטונת תפסה את המקום האחרון בשוויון מגדרי במדינות ה-OECD. המקום האחרון. לפורום הכלכלי העולמי יש מדד מעניין נוסף שבודק את מצבכן לפי קריטריונים כמו כוח פוליטי והזדמנויות. נפלנו השנה, בממשלת הליכוד, שמונה מקומות. אפילו באוגנדה מצבכן טוב יותר, נס. כן, אורית סטרוק, אנחנו חיים בתקופה של נס. סטרוק הוסיפה שבתקופה הזו זה כאילו שהרמזור כל הזמן ירוק, אבל המציאות זועקת אחרת. הכבישים הפכו לגיהינום. הצפיפות כאן גדולה פי שלושה וחצי מהמדינות המפותחות ואלו הכבישים העמוסים בעולם. אם זה לא מספיק, המוות אורב בהם בכל פינה. בחצי השנה האחרונה, תקשיבו טוב, איבדנו 242 בני אדם בתאונות דרכים, עלייה מצמררת ומיותרת של 50 הרוגים בהשוואה לכל שנה אחרת.

אנחנו אלופי העולם בקטיעות גפיים מסכרת, מהסוג שניתן למנוע. מקום שני במערב במוות ממנה. במקום להילחם במגפה, הממשלה ביטלה את מס הסוכר, שדווקא הוכח כיעיל בעולם כולו ורק הולך ומתרחב. מחקר טרי בבריטניה הראה שצריכת הסוכר אצל ילדים ירדה בחצי הודות למס מהסוג הזה. דמיינו את ילדיכם אוכלים חצי מהממתקים שהם רגילים. אבל סמוטריץ' ודרעי ביטלו אותו, ובגללם כל ילד שלישי כאן צפוי לפתח סוכרת ולחיות לא חיים של ניסים אלא חיים מלאי סבל וייסורים. אני יכול להמשיך עוד רבות אך הזמן שלי נגמר. להגיד לכם: אנחנו לא חיים בתקופה של נס, אנחנו חיים בגיהינום. המדינה הזאת הידרדרה לשפל שלא היה כמותו בכל מדד ומדד. וחברי הכנסת של הליכוד, במקום לעשות מעשה ולהחליף את הממשלה הזאת, ממשיכים לדרדר אותנו. לא יעזרו לכם הנאומים חוצבי הלהבות שלכם - - תודה רבה. - - אתם כולכם דוגמה לאי-שליטה ואי-שלטון.

חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, לפני הכול,

ברשותכם, לשלוח את תנחומיי למשפחותיהם של אלכס דנציג ויגב בוכשטב, משפחות שכולנו הכרנו פה מצוין, משפחות שניהלו קרבות הרואיים לשחרורם של יקיריהם, לא הפסיקו להיאבק בוועדות, לפגוש אותנו, חברי הכנסת, בכיכרות, במסדרונות של הכנסת. אבל לצערנו, היום הגיעו אל המשפחות הבשורות המרות. תנחומיי הכנים. באמת, אין מילים, לשמוע שהם פגשו אותם בחיים בעזה, אבל לצערי, שניהם נרצחו בשבי חמאס. כל יום עבור החטופים הוא פשוט גזר דין מוות. אני רוצה להשתתף בצערם ולשלוח את תנחומיי לפני הכול, כי הדבר הכי חשוב, אבל הכי חשוב למדינת ישראל, זה להחזיר את החטופים הביתה. אחרי שאמרתי את זה אני רוצה להתייחס לציוץ של המגיש והעיתונאי שרון גל. אני מקריאה לכם ציוץ מאתמול: "מדהים: האיש שניסה להדיח את נתניהו בזמן מלחמה פורש עוד לפני הפגישה. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ביי, ביי, ביידן". על הציוץ הזה, בפעם האחרונה שבדקתי, יש יותר מ-2,700 לייקים. אני מניחה שזה יעלה כי פופוליזם זה הרי סחורה חמה. אבל למה אני משתפת אתכם בציוץ של שרון גל? הרי יש דברים יותר חשובים להתעסק בהם, כן? אבל למה, את שואלת יסמין? אני עונה לך. כי הציוץ הזה מראה לך באיזה עולם אנחנו חיות. באיזה עולם אנחנו חיים. עולם שכולו סובב סביב שמש העמים, מאור הגולה, הלוא הוא בנימין נתניהו. "האיש שניסה להדיח את נתניהו בזמן מלחמה" הלוא הוא ג'ו ביידן. הרי ג'ו ביידן מצטרף לרשימה המפוארת של היועמ"שית, היא ניסתה להדיח? כן, הפרקליטות, התקשורת, משפחות החטופים, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, אלה שלא העירו אותו בבוקר של 7 באוקטובר, אלו שלא משכו בדש מעילו, אחים לנשק, המחאה, המפגינים, ארגוני השמאל. גם הדרוזים, אל תשכחי. ומה עם בג"צ? מה עם האופוזיציה? להמשיך? ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, הצטרף לרשימה המפוארת, וגם הוא, כמוהם, בסך הכול רוצים להדיח ראש ממשלה נבחר מכהן.

הוא גם האשים את שרון ואת ההתנתקות וזה, אבל הבנתם את הרעיון. הוא האשים גם את מפא"י. כולם רוצים להדיח את שמש העמים, גם ג'ו ביידן.

ציניות בצד. האיש הזה, נשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה והחזקה, הטריח את עצמו פחות משבוע אחרי הטבח ונחת פה בישראל. נחת פה עם המטוס שלו, עם אייר פורס 1. נחת במדינת ישראל, הוא וכל המכוניות המשוריינות. אתם יודעים מה זה להביא נשיא למדינה תוך פחות משבוע אחרי הטבח,

הוא הגיע לפה, הם התחבקו בשדה התעופה. חיבוק אמיתי, לא בציניות, חיבוק אמיתי. הגיע לפה הנשיא האמריקאי, ומה הוא אמר? ""Don't. למי הוא אמר? הוא הסתכל אל טהראן מזרחה, הוא הסתכל אל ביירות צפונה, ואמר להם: ""Don't, מה שאף נשיא לא עשה. הוא בא לפה. ברגע המכריע של מדינת ישראל נשיא ארצות הברית התייצב כאן. אגב, יחד עם 14 מיליארד דולר סיוע במלחמה, וציוד ותחמושת ב-6 מיליארד דולר, כמובן, חוץ מהמשחתות שהגיעו לפה. אבל היי, הוא ניסה להדיח את נתניהו. זה אפילו לא שופר, זה באמת כל כך עלוב ורדוד להגיד על נשיא ארצות הברית שהתייצב כאן עם המיליארדים, להגיד: ביי ביי, ביידן. עוד הוסיף לזה את הקדוש ברוך הוא. בואו, אם יש משהו שאין לממשלה הזאת, את יודעת מה זה, טלי? זה השגחה עליונה. - - - בוודאי, אין לה. מה לעשות, איך דרעי אמר? אין סייעתא דשמיא. אני לא שותפה בסידור שלכם עם הקדוש ברוך הוא, ממש לא. אני לא שותפה לזה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אני הייתי בסוף. גמרתם אותי היום, זהו. סליחה, חברת הכנסת גוטליב. אני לפחות בונה על זה שאת לא תחזרי. כל נאום שלך הוא אחר - - - חמש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

בהמשך לדברים של מירב, אתמול חטפתי הלם כי ראיתי איזה סרטון של בחור בשדה התעופה בנתב"ג. אני לא יודעת אם ראיתם את זה. ראיתם את זה? קוראים את השמות של החטופים והוא עושה תנועה מגונה, שאני כמובן לא יכולה לחזור עליה פה. כל שם של חטוף שקוראים - - - הוא מוציא אצבע משולשת. כן, הוא מוציא אצבע משולשת. הייתי בשוק. מה שיותר הדהים אותי, שעומדים לידו אנשים ואף אחד לא נראה לו לא טבעי, לא נראה לו שזה מטורף. אז רציתי להודיע לאיש הזה, המתועב הזה, המטורף הזה, כי רק בן אדם מטורף יכול להתנהג כך, ששני שמות, הם נרצחו. אלכס דנציג ויוגב בוכשטב. נכון. שני שמות של שני חטופים שכבר לא בחיים, שהיו בחיים והם כבר לא בחיים. הם גם נראו בחיים בשבי.

שני שמות של שני חטופים שכבר לא בחיים,

אימא של יגב, ואת נופר אחותו. כמה הם נלחמו פה. הלב של כולנו נשבר עם כל שם של חטוף שכבר לא יחזור. אבל רציתי לדבר על משהו אחר: אתם מכירים את זה שלפעמים אנחנו עולים לפה ואנחנו מדברים, לא משנה על מי, ואז יש פה חלק שאומרים לנו: אתם קנאים,

אתם קנאים, אתם מקנאים בראש הממשלה. מכירה את זה, אומרים לנו את זה כל הזמן. אז היום רציתי להסכים, להגיד: צודקים, אני מקנאה. אני אשכרה מקנאה. אני רוצה להגיד במי אני מקנאה. הנה, אני מקנאה בשר האוצר, בסמוטריץ'. אני מקנאה בו שהוא ישן בשקט בלילה, עם עליית מחירים כזאת. אני מקנאה בך. אני מקנאה בך, שיכולת להאשים את מפא"י. לא מצליחה להבין איך הגעת למפא"י עם עליית מחירים. לא מצליחה. אולי יום אחד תשב ותסביר לי, אבל עדיין אני מקנאה על אורך הרוח שלך כשאתה רואה

אתה יכול לענות, אבל למי שאתה צריך לענות, זה לא לי.

אתה צריך לענות לאזרחי מדינת ישראל, מה אתה עושה עם עליית המחירים המטורפת הזאת, ולמה אנחנו לא מכנסים בכל שבוע דיון בוועדה בנושא. זה אחד.

אני מקנאה גם באורית סטרוק, שאין לה שום בעיה שהתקציבים של המשרד שלה, היא אומרת בפה מלא: התקציבים האלה הולכים למגזר שהוא שלי. אני מקנאה בה ביכולת הזאת להגיד את זה.

אני מקנאה בה שהיא מרגישה שהיא חיה בתקופה שהיא נס. אני מקנאה ביהלומים של מירי רגב. הינה, אני בגילי, יוראי, אין לי יהלום אחד. אני מקנאה ביהלומים. אני מקנאה בשר עמיחי אליהו על אמירות מזעזעות שנאמרו בראיונות שלו, שנאמרות בטוויטר שלו, שנאמרות בכל מקום. אני מקנאה בו, יש לו את המשרד המיותר ביותר בכנסת הזאת והוא ממשיך, וכלום לא אכפת לו. אני מקנאה בשר התקשורת, שיודע שהוא מטה את כל שוק התקשורת לטובת השופרות שלו, שהוא מטה את כל השוק לכיוון של דיקטטורה. הוא יודע שיום יבוא וזה יכול להתהפך בחזרה על האזרחים, ולא אכפת לו. הוא חי עם זה בשלום. אני מקנאה בשר לשיתוף פעולה אזורי, שהיה מסוגל בתחילת המלחמה עוד, לנסוע ליוון ולחגוג בטברנה. מקנאה ביכולת שלו לעשות את זה. מקנאה ביכולת הניתוק הזאת שיש לאנשים להסיר כל אחריות. אני מקנאה בוואטורי,

ואמר הרגע שזאת הממשלה הכי טובה שהייתה פה. אני מקנאה בו, איזה כייף לחיות בסרט כזה, באמת. אני מקנאה בשר לביטחון לאומי, שעד לא מזמן רדפו אחריו שוטרים והיום הוא מנהל את השוטרים. איך לא נקנא בדבר כזה? אני מקנאה ביכולת להגיע לסיטואציה כזאת. באקלים אחר הוא לא היה מצליח להגיע. בממשלה אחרת, שום שר שרדפו אחריו שוטרים, לא היה מצליח להיות שר. במה את מקנאה? אני מקנאה ביכולת הניתוק, זה מה שאני מנסה להסביר, ביכולת הניתוק. הכי אני מקנאה בראש הממשלה. אני מקנאה בו, כי הוא יודע כל יום ויום, כשהוא מסתכל במראה, שהוא מעדיף שיקולים פוליטיים על שיקולים ערכיים, שיודע בכל יום, לא יעזור מה הוא אומר, לא יעזור מה אנשים אחרים אומרים, אני יודעת, כשהוא יושב עם עצמו, הוא יודע שהוא אחראי לכל מה שקורה כאן, שהאחריות היא עליו, לא רק עליו אבל קודם כול עליו.

כבוד שר האוצר ביקש להשיב.

סמוטריץ', ביקשת להגיב. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת יסמין, שאלת איך הגעתי מיוקר המחיה למפא"י, אז אני רוצה להסביר. הבעיה המרכזית של יוקר המחיה במדינת ישראל, שאנחנו חיים במדינה מאוד מאוד ריכוזית. אין מה לעשות, אי-אפשר בכלכלה לשחק בנדמה לי ולתת כל מיני פתרונות מלאכותיים של פלסטר. בסוף כלכלה פועלת פשוט: יש היצע וביקוש ויש תחרות או לא תחרות. סליחה, אפשר שקט במליאה ביציע שם?

ומחירים נמוכים, וסטגנציה, שהיא תוצר של משק ריכוזי ועוד רגע נדבר על המושג הזה, משק ריכוזי, מביאה גם לחוסר יעילות ולפריון נמוך ולמחירים גבוהים. כדי להוריד את יוקר המחיה במדינת ישראל, אנחנו חייבים לייצר תחרות. אנחנו, עכשיו, אתם תזכו להצביע. בוא נראה מה תצביעו. אני מקווה שתצביעו בעד. אנחנו מביאים כאן בעיניי רפורמה היסטורית, אחת החשובות שהיו במדינת ישראל מאז קום המדינה.

זו רפורמה שלי, יחד עם השר ברקת. היא רפורמה שהתחילה במשרד האוצר. לא נכון, זה של אורנה ברביבאי. ארבעה חוקים,

בממשלה הקודמת, עשיתם בדיוק את מה שאנחנו עושים אחרת. שנה וחצי בזבזתם - - - אנחנו במשך 20 שנה במדינת ישראל הולכים בקרבות - - - אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך?

היושב-ראש, תן לה לצעוק שתי דקות, היא תירגע ואז אוכל להמשיך. אני גמרתי עם הצעקות האלה. תני לו לסיים, אין טעם לצעוק סתם.

מירב, יש לך שעון? אתה כמו סבא שלי, זיכרונו לברכה, עם הברכות. להיות כמו סבא שלך זו מחמאה. סליחה, חברת הכנסת בן ארי, הוא יקבל את הדקה שלו, אז תנו לו את הדקה. הוא היה באמצע הסבר, שנייה. כבוד השר, אני שומע. היא אמרה, אנחנו נתמוך.

מצוין. אני אסביר מה ההבדל הגדול בין מה שנעשה עד היום, ונעשו הרבה דברים, נעשו הרבה דברים לאורך כל הממשלה.

נעשו דברים טובים על ידי כל הממשלות. מה ההבדל הגדול בין מה שנעשה עד היום למה שאנחנו עושים עכשיו?

עד היום ברירת המחדל נשארה אסור, למעט מה שמותר, ובקרבות נסיגה והשהיה ניסו קצת לגעת בתמרוקים. ואז בא משרד הבריאות ואמר: רגע,

צריך את הנוסחה הסודית של ה-13 מרכיבים, ותקעו את זה. ניסו קצת לגעת בהגנת הצומח, ניסיתם בממשלה הקודמת, לא עשיתם כלום, עדיין הכול סגור, הגנת הצומח, לא פתחו שום דבר. באנו ואמרנו, עכשיו אלה ארבעה חוקים, אנחנו משנים את ברירת המחדל. הכול מותר, כל מה שבאירופה בא לישראל אוטומטית, לא רגולציה, לא אישורים, לא בירוקרטיה, חוץ מכמה דברים. מה זה שלכם? העובדה היא, שעד היום זה לא עבר. כשאני נכנסתי למשרדי אמרו לי, אין לך שום סיכוי בעולם להעביר את זה.

הרגולטורים התנגדו, המשרדים התנגדו, המונופולים התנגדו ותכף אני אסביר מה הקשר למפא"י.

באנו והעברנו חקיקה שאומרת: חברים, כל מה שמשווק כדין לאירופה נכנס לישראל, למעט כמה וכמה חריגים, בלי אבל, בלי חבל, בלי הערות, בלי כוכבית, בלי פרמטר כזה, פרמטר אחר. זו דרמה מטורפת שפשוט גרזנה את הרגולציה והביורוקרטיה, תפתח כאן, בעזרת השם, עכשיו השוק צריך לעשות את שלו, אבל תפתח כאן אוטוסטרדה של יבוא, תייצר קודם כול תחרות גדולה מאוד ליוניליוור, לשחקנים הגדולים בתחום היבוא, וממילא גם לשחקנים בתחום היצוא. לא סתם אוסם, בשבוע שעבר, לראשונה אני חושב מזה שנים, הורידה מחירים. אוסם, כי היא מבינה לאן הולך השוק, אין לה ברירה. זאת רפורמה שאף אחד לפני כן לא עשה. אנחנו מכירים את זה,

לא - - - עכשיו אני רוצה להסביר למה זה קשור למפא"י: בגלל שבמשך 76 שנות קיומה של מדינת ישראל,

אני לא מאשים בן אדם ספציפי, מאיפה נוצרה הריכוזיות הזאת? כשאני אמרתי מפא"י,

אנחנו הסתדרות שהקימה מדינה, שזה משהו מאוד מאוד ריכוזי. הרי נוצרו שורה של חוקים ורגולציות, שכביכול נועדו להגן על הציבור, הגנת הצומח נגד חיידקים ובריאות המזון, בסוף כל הרגולציה הזאת שירתה מונופולים ענקיים, שעבדו קשה עם לוביסטים ועם כסף. אגב, בואו, שאני אגיד לכם איזה לחצים עמדנו עכשיו בדבר הזה? הרי אתם יודעים מצוין, שהמונופולים האלה הם המממנים הכי גדולים של כלי התקשורת דרך פרסומות,

כמו הבנקים.

אני שר האוצר הראשון בתולדות מדינת ישראל שהטיל מס ספציפי על הבנקים. כולם מדברים. עשינו את חוק ה-PSD, הינה, פתחנו לתחרות. נעשה עוד הרבה דברים, אבל אני הראשון שהטיל מס עכשיו על הבנקים.

פתאום מבטלים את הריבית שהם נותנים על העו"ש.

זה דבר מדהים, פתאום כל הבנקים ביחד, אין קרטל. איפה הרשות לתחרות? איפה הרשות למיגור התחרות? כל הבנקים - - - איפה אתה חי?

אני מודיע שאם הבנקים ימשיכו בזה, אני אכפיל את המס על הבנקים ב-2025, חד-משמעית, כי לא ניתן לחזירות הזאת לעשוק את אזרחי מדינת ישראל. דירוג האשראי ירד פעמיים, הגירעון גדל ב-10%.

אנחנו מעבירים את מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ופותחים את השוק לתחרות ומפרקים לאט-לאט את הריכוזיות הענקית הזאת. ואני מאוד מקווה להספיק בתקציב 2025 - - תודה רבה. - - גם להביא חקיקה, בהנחה שנקבל המלצות טובות של הוועדה של שמוליק - - תודה רבה. - - שתפרק את הקונגלומרטים הגדולים ותחייב אותם למכור חלק גדול מהמותגים שהם מחזיקים, כדי ליצור שוק מבוזר. עד היום לאף אחד לא היה אומץ להתעסק עם זה. היחיד שמישיר מבט למציאות - - תודה רבה. - - לא מפחד מהבנקים, לא מפחד מהטייקונים ולא מהמונופולים - - כל הכבוד. תסביר לי רק דבר אחד, אדוני השר. - - הוא עבדך הנאמן. כל הכבוד,

אתם תצביעו כאן מחר על ארבעה חוקים בקריאה שנייה ושלישית, תהיו שותפים לרפורמה ההיסטורית הזאת. נעשה עוד הרבה דברים אחרים.

תסביר לי רק למה לפי הבנק העולמי אנחנו במקום השני בעולם מבחינת יוקר המחיה,

יש לך את כל הזמן שבעולם. בכלכלה יש כמה מושגים שאתה לא יכול לברוח מהם,

מבחן התוצאה. אתם עוד מעט שנתיים בתפקיד, במבחן התוצאה נכשלתם. פשוט נכשלתם במבחן התוצאה. דבר נוסף, אדוני שר האוצר, תהיה איתי דקה. בצלאל, בצלאל, ידידי, בצלאל, שר האוצר. חבר הכנסת הלוי, חבר הכנסת הלוי, תן לו דקה,

להקשיב.

אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה לא חייב להקשיב, זה רק מראה לך שאתה באמת בור בכלכלה. אבל מה שאני רוצה להגיד לכל מי שצופה - - - הוא לא מקשיב לך בכלל. לא, הוא מקשיב טוב מאוד, הוא מקשיב טוב מאוד. אני רוצה ששר האוצר יענה פה, ויכול להיות שיהיה לנו זמן השבוע, אם הוא נתן הנחיה לדרג המקצועי באוצר - - סליחה,

- - להכין את תקציב 2025, קודם כול. חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת שטרית, אם אפשר, בשקט. המסמך הכי חשוב שעל פיו מתנהלת כלכלת ישראל הוא מסמך התקציב. שר אוצר שמבין שאין לו תקציב לשנת 2025 הוא שר האוצר הכי כושל בתולדות המדינה. אז אל תספר פה שאתה השר הכי מצליח. דבר נוסף, אנחנו לא מטומטמים. אנחנו יודעים לקרוא בדיוק מה אומר נגיד בנק ישראל. נגיד בנק ישראל התריע גם עוד לפני המלחמה על כל המהלכים המטופשים של הממשלה הזאת, שזה פוגע בכלכלה, זה פוגע בהייטק, זה פוגע בכל ענף שנותן כסף, מכניס כסף לקופת המדינה, לא הקשבת. אתה, שר האוצר, לא הקשבת לנגיד בנק ישראל. מה אומר הנגיד היום, אחרי עשרה חודשים של מלחמה? הנגיד מזהיר אותך שאם אתה לא תעשה את התיקונים הנדרשים בתקציב, אתה זה שיהיה חתום על ההרס של כלכלת ישראל. אז אל תספר פה סיפורים על זה שאתה שר האוצר הראשון בהיסטוריה שיודע לקדם. דבר נוסף, אתם לא הצלחתם להוריד את הנטל

אתם לא הצלחתם להקל על המשפחות, אתם לא הצלחתם להוריד את המחירים, כי אתם פשוט לא פועלים בכיוון הזה, כי אתם לא מבינים. בממשלה הקודמת, כשהייתם באופוזיציה, אתם פשוט הכנסתם מקלות לגלגלים, ובמקום לקחת את הדברים הטובים בזבזתם שנה וחצי על כלום. בזבזתם שנה וחצי על הרפורמה המשפטית, שגם אותה לא הצלחתם ליישם. והיום אתה כשר אוצר בא ומגן על שר הכלכלה,

בכלל לא מהמפלגה שלך, ואומר: רק תיתנו לנו להעביר את הרפורמה ביבוא, והכול יהיה בסדר.

אדוני שר האוצר, אתם הכישלון הכי גדול בתולדות עם ישראל. אתם הכישלון, והממשלה שאתה חלק ממנה, כישלון ביטחוני, כישלון כלכלי, כישלון חברתי. לא הצלחתם בשום דבר, בשום דבר, ועדיין יש לך את החוצפה הזאת לעלות לכאן, לדוכן, ולהגיד לעם ישראל שאתה שר האוצר הראשון שיודע לעשות.

תענה על שתי שאלות פשוטות: השאלה הראשונה, האם נתת הנחיה להכין את תקציב 2025? האם אתה מתכוון להכניס את התיקונים בהתאם להצעות של נגיד בנק ישראל? אם אתה לא עושה את זה, סימן שאתה לא מכין את התקציב, סימן שאתה לא מבין בכלכלה, סימן שאתה תהיה חתום על ההרס של כלכלת ישראל. בדקה האחרונה שנשארה לי אני רוצה להגיד פה קצת בכאב לב ובעצב, תפזר בבקשה את ההפגנה, אדוני היושב-ראש,

אני שומע את הדיבורים שלהם,

אתם מדברים שם בלי הפסקה, לפחות תהיו בשקט. זו לא הפגנה ולא עצרת, זה סתם חברים שנפגשים. חברי הכנסת, אפשר לשמור על השקט במליאה, בבקשה?

אני אומר בכאב, באמת בכנות, תמיד כשראש הממשלה נוסע לנסיעה מדינית כל כך חשובה, במיוחד כשהוא נוסע לוושינגטון - - בואו נאחל לו בהצלחה. - - כאן בכנסת תמיד יש הסכמה. בדרך כלל נסיעות כאלה הן לטובת ביטחונה של מדינת ישראל, לטובת חיזוקה של מדינת ישראל. לא נהוג,

עשרות שנים כאן בכנסת, לא היה נהוג שעושים דברים ותוקפים את הממשלה, ואנחנו באמת מנסים להיות ממלכתיים באופוזיציה. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר עלה לכאן לדוכן ראש ממשלה. ניסינו לשאול אותו שאלה פשוטה, תגיד עם מה אתה נוסע לארצות הברית, ולמה אתה נוסע לארצות הברית, תסביר לי מה מטרת הנסיעה שלך. במקום להשיב לחברי הכנסת ולכבד את הבית הזה ראש הממשלה עמד כאן על הדוכן הזה וסיפר סיפורי דוכס וולינגטון וצנצנת דבש. אז איך הוא רוצה שאחר כך נתייחס ברצינות לנסיעה שלו, כאשר הוא בעצמו לא מתייחס ברצינות לבית הזה?

שיתחיל לכבד את הכנסת, ואולי אנחנו גם נכבד אותו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, חמש דקות לרשותך, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מצפה מראש הממשלה שלפני שהוא נוסע לארצות הברית, הוא יטפל קודם כול בנושאים הבוערים

הוא נוסע על מנת, חלק מהלו"ז שלו זה לשאת נאום בקונגרס. אבל אני רוצה שהוא ייסע וידבר על מה שקורה בחברה הערבית, חברה מדממת. איך הוא הפקיר אותה, הפקיר אותה והפקיד אותה אצל השר האחראי על הכישלון שלו, הקשקשן שלא עשה כלום בקשר למה שקורה בחברה הערבית. אני רוצה שהוא ידבר על מה שקורה בנגב, איך משפחות אל-ע'אנם ואבו ליל נשארו ללא קורת גג בגלל המדיניות של בן גביר, אני רוצה שהוא ידבר בקונגרס על מה שקורה בערערה בנגב, במשפחת אל-ע'ול 150 נפשות, יותר מ-35 בתים נהרסו כליל - - סליחה,

- - תחת לחץ של המדינה, של השלטון. אני רוצה שהוא ידבר על משפחת אבו עסא. הוא נוסע לארצות הברית, רוצה לנאום בקונגרס, אבל יש לנו מאחור חברה מופקרת, החברה הערבית בנגב. לא מטפלים בה, לא דואגים לה. משפחת אבו עסא בוואדי אל-ח'ליל, יותר מ-40 בתים המדינה הרסה בלי לתת פתרון. מה הצורך שלו בנסיעה לארצות הברית? קודם כול, שיטפל בבית, בנגב. ואדי אל-ח'ליל, אל-מתנאן, אל-בקעה, מאבדול, ראס אל-ז'רבה, מה שקורה ברהט, אלימות יום ולילה, שרפות במבני ציבור, רציחות בגליל. כל יום יש רציחות בחברה הערבית, רק שלשום בשפרעם, בנצרת, במשולש. לכן הוא הפקיד את כל הנושא של הביטחון, את כל הנושא של ביטחון הפנים הוא הפקיד בידיים של השר הכושל. ומה בן גביר עושה?

לא יושב עם צמרת המשטרה על מנת לדון במה שקורה בחברה הערבית. אין תוצאות, והפשיעה רק מזנקת למעלה. ככה לא נוסעים לארצות הברית. ככה לא מנהלים מדינה. ומי שמנהל את המדינה עכשיו בפועל זה בן גביר. ראינו עכשיו מה קרה, הדיל המסתמן בין ש"ס לעוצמה יהודית: העברת סמכויות של יחידת אכיפה לבן גביר. מה זאת אומרת? יותר הריסות, יותר רציחות, יותר הפקרות בחברה הערבית. זו התוצאה של הכניעה של ש"ס, איך שהיא נכנעת לבן גביר. ככה סוחטים. ככה סוחטים את ש"ס ואת הליכוד ואת כל הקואליציה. בשבוע הראשון לא מצליח, בשבוע השני לא מצליח, בסוף הוא מצליח לנצח את כולם. הוא מצליח לנצח את כולם. הוא מכופף אותם, וזו התוצאה, מה שאנחנו רואים היום. הצפון מופקר, הדרום מופקר, המחירים עולים, רציחות בחברה הערבית, הריסות בנגב, הריסות במשולש, בגליל. שום יישוב בחברה הערבית לא חסין, לא מהריסות ולא מפשיעה. זו המדיניות הגזענית שמוביל בן גביר. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע לראש הממשלה לחזור ארצה אחרי הביקור שלו ולפטר את השר הגזען הזה ולשחרר את המדינה מכל הלחץ הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, שמונה חברי כנסת מסיעת הליכוד, ואני בהם, פנינו שלשום במכתב פומבי לראש הממשלה כדי לחזק אותו - - סליחה.

- - מול הלחצים, המוטרפים,

שמופעלים עליו מבית ומחוץ, ולהציב את הדרישות ההכרחיות, שמהן אסור לו לסגת. אני מבקש לחזור כאן על שתי דרישות שבעיניי הן קווים אדומים, שאסור לנו כחברה, ובטח לממשלה, לחצות אותם. הראשון, אני אומר כאן גם לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולראש הממשלה, הראשון: ציר פילדלפי. אף חייל לא יזוז מילימטר מהגבול שלנו עם מצרים, בין כרם שלום לים. חברת הכנסת שטרית, אני מבקש. זו בושה גדולה בכלל שאני אמור לעמוד כאן ולהסביר את זה. בבית הזה כאן, לפני כמעט 20 שנה, אני כחבר ליכוד, עם חברים רבים, באנו לכאן להילחם נגד הגירוש וההתנתקות מגוש קטיף. עומק אובדן הדרך בחורבן ההוא היה ההפקרה של ציר פילדלפי. למרות הדרישות של מי שהיה כאן יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ד"ר יובל שטייניץ, ולמרות כל האזהרות, ולמרות שאריק שרון עצמו ב-1973, היה מי שהגה את התוכנית של חמש האצבעות, ובתוכן כמובן האצבע החמישית של פילדלפי ופתחת רפיח, כדי לא לאפשר את רצף הטרור, כדי לא לאפשר את אוטוסטרדת ההברחות והידע של הטרור וכדי לא להפוך את עזה לבסיס הקדמי של טרור דאע"שי או האחים המוסלמים ממצרים, ולהפוך אותה לבסיס טרור אזורי, למרות כל אלו החליט אריק שרון בסוף להסתמך על המצרים ועל סידורים טכנולוגיים. זו הייתה אז, וגם נכון היום, הפרה של כל כלל ביטחוני,

אז אנשים שגו באשליה המסוכנת הזאת כחלק מההתנתקות. אבל היום,

אחרי 7 באוקטובר, אחרי היום של שואה שעברנו פה, אחרי הטבח הזה, הרמטכ"ל, לפי מה שפורסם גם ראש השב"כ וגם ראש המוסד עומדים בפומבי, הרמטכ"ל עמד בפומבי ואמר שאפשר שוב לסמוך בפילדלפי על אחרים ועל טכנולוגיה.

מי שאומר את זה אני אומר לרמטכ"ל ולראש השב"כ: אתם שאתם אומרים את זה, אתם מחללים את כבודם של חיילי צה"ל שנפלו במערכה, אתם מחללים את כבודם של חיילי צה"ל החיים, אלו שמחרפים את נפשם היום ברצועת עזה, ולא פחות חמור, מזלזלים ומגלים זלזול גס ונורא בתושבי שדרות, נתיבות ותושבי העוטף, שהם כידוע יהיו הראשונים שיחטפו את מנת האש הרצחני מהמפלצת הזאת שתתפתח ברצועת עזה אם ציר פילדלפי אכן יופקר בידי חמאס. ועוד משהו אני רוצה לומר. העובדה שאלו שמציעים ודוחפים את העניין הזה הם ראשי גופי הביטחון של מדינת ישראל, גורמת לעוד משהו חמור, וזו באמת טרגדיה גדולה, כיוון שלמי בעצם אמורים לפנות תושבי שדרות? למי אמורים לפנות הילדים של כפר עזה ושל בארי? למי הם אמורים לשאת עיניים? לכאורה לגופי הביטחון. הם נשענים עליהם, הם מספרים לנו על מערכה רב-זירתית, הם בוטחים שהם יגנו עליהם, שהם יצילו אותם, והם שוברים את שארית האמון שנותרה בצה"ל ובשב"כ, בכך שהם עומדים ואומרים: שוב אנחנו סומכים על גורמים אחרים, שוב אנחנו סומכים על אמצעים טכנולוגיים. זו דרישה אחת. דרישה שנייה שאני מבקש לומר כאן היא הדרישה להחזיר בפעם אחת את כל החטופים, לא פעימות ולא חלק קטן מהם. אמרתי למשפחות החטופים, ואני אומר גם כאן: אנחנו חייבים חוב עצום לחטופים. זה דבר שלא שנוי במחלוקת. הם הופקרו על ידי מערכות הביטחון של המדינה, ולכן החובה המוסרית העליונה להשיב אותם הביתה היא חובה שמוטלת עלינו. אבל דווקא בגלל זה אנחנו צריכים לנהוג מאוד מאוד באחריות - - הממשלה שלך. - - כיוון שהצלה של חלק עלולה להיות הפקרה של כל השאר. ההצעה כמו שהיא פורסמה, והיא יכולה עוד להידרדר, שמה על השולחן את כל הקלפים שלנו,

אנחנו מוותרים על ההישגים של המלחמה, מאפשרים לאויב להשתקם. אלו דברים שיעלו לנו בדם רב. משחררים אלפי רוצחים, אם נעשה את החשבון,

למוקדי הטרור. הם יפגעו באזרחים שלנו בדיוק כמו שקרה בעסקת שליט. כמו בעסקת שליט, זה עלול להימשך חמש שנים וחצי.

תזכיר

אז אתה מוותר על הכול בתמורה לחלק מהחטופים? על הכול? מה יהיה אחר כך? מה תציע לשאר?

מה תציע אחר כך? תציע לפנות את שדרות? תציע להוסיף קלצ'ניקובים בסיוע ההומניטרי?

אדוני היושב-ראש, אם מסכנים כל כך הרבה דברים, אם מוותרים על כל כך הרבה נכסים, עשו את זה תמורת כולם. אני חוזר על הסיפא, רק משפט אחד, רק על הסיפא. אני אומר בשם עצמי לפחות, ואני לא מקנא בראש הממשלה על הלחצים שהוא עומד בהם, ואני מעריך אותו מאוד, ומאחל לו הצלחה בנסיעה הזאת, אבל אני לא אהיה מחויב לקואליציה שתיתן יד לנסיגת חיילי צה"ל מציר פילדלפי. אחרי טבח אוקטובר, בכל החשש והסכנה מהקואליציה של החבורה שכאן, שתחזיר את המדינה הפלסטינית, אני חושב שהפקרת פילדלפי תפגע קשות, אנושות, בביטחון ישראל. לא אהיה מחויב לקואליציה כזאת.

חברת הכנסת מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה לא רוצה לדבר?

תודה רבה, אדוני היושב בראש.

חברת הכנסת שטרית, זה מעכב את הדיון.

120 חטופים בשבי, מהם 46 חללים, 683 חללי צה"ל, 852 אזרחים, 69 חללי משטרה ושב"כ. יהי זכרם ברוך. מחיר כבד. כבד מאוד. באחריות ממשלת החידלון אשר בראשותו של ראש הממשלה סיפקה מזוודות של כסף, שהביאו להתעצמות הצבאית של חמאס. אלה העובדות. אי-אפשר להתווכח עליהן. האחריות היא אחריות שלכם, אין על כך ויכוח. אתם אחראים לשבת השחורה ואתם אחראים להחזרת השבויים הביתה. אם לא יחזרו השבויים בחיים, והיום התבשרנו על עוד שניים, האחריות היא שלכם. ההיסטוריה תשפוט את ראש הממשלה, תשפוט את כולנו, כמה כל אחד מאיתנו פעל ועשה למען השחרור. צה"ל הוא צבא חזק. לפני שישה חודשים עמדתי מול המיקרופונים ואמרתי לעצור, לשחרר, ואחר כך, אם נצטרך, צה"ל יטפל. גם את המחבלים מאולימפיאדת מינכן לקח למדינת ישראל עשר שנים לחסל. יכול להיות שגם היה קורה פה, אבל לפחות אלה שבגדנו בהם, אלה שהותרנו מאחור, אלה שהמדינה בגדה בהם והותירה אותם לגורלם לא רק בתחילת השבת השחורה אלא במשך שעות רבות שהם נלחמו על חייהם ושילמו מחיר כבד. אדוני ראש הממשלה, מה עוד צריך כדי שתגיד משהו שהוא דבר אמת? משהו אחד, אחד. לפני כמה ימים עמדת כאן, על דוכן המליאה, וכהרגלך בדית סיפור שלא היה. סיפור בהמשכים, סיפור לילדים, סיפור שאתה המצאת. השווית את האסון שקרה ב-7 באוקטובר לצנצנת ריבה ולאוכפים חסרים שהיה צריך לספור. ניצלת את נאומך לעוד כזבים, כי באותו הרגע היה קשה מאוד לבדוק.

מספר אנשים טרחו ובדקו. אז רגע, שיעור בהיסטוריה. ולינגטון השיב, כביכול, לבקשת הממשלה לעשות ספירת מלאי של הציוד שברשותו, ולא היה לשום ועדת חקירה מקום, גם לא מונתה ועדת חקירה. ולינגטון גם לא אוים על ידי ועדת חקירה שתקום.

ביקשו ממנו דיווח, ולא משום ועדת חקירה.

זו שאתה בוודאי מתחמק ממנה. להגיד שלוש מילים: ועדת חקירה ממלכתית. אז עכשיו אנחנו שומעים מספסלי הקואליציה ניגון חדש: אחרי המלחמה. אתם יודעים מה, אני מסכים. בואו נצביע עכשיו על ועדת חקירה ממלכתית שתוקם על ידי הממשלה, היא תעשה את כל המסגרת,

נקבע לה מזכיר, נקבע לה מקום, נקבע את החברים, והיא תעשה את כל ההכנות כדי לחסוך זמן כשביום פקודה היא תקום. לראש הממשלה אין אומץ להגיד שלוש מילים, למרות שאני שומע 80% מהחברים פה אומרים: חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית. את זה לא שמענו אף פעם מראש הממשלה. פחדן. הבעיה היותר-גדולה - - - תודה רבה. מה, עברו חמש דקות? חמש ועוד משהו.

לא כמנהגי לא הסתכלתי, ואני אחזור אליך כי לא סיימתי.

תודה רבה לך, תודה על ההתחשבות. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. חמש דקות לרשותך. אתה צריך חמש דקות?

אתה יודע שעסקתי בזה כמה שעות. מי כמוך יודע, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש,

השר, חבריי חברי הכנסת, אני קורא כמובן לכנסת לתמוך בכל שלוש הצעות החוק בעניין אונר"א,

כי יש עוד הצעת חוק מוצמדת של חברתי חברת הכנסת שרן השכל. אני חושב שיש משמעות לכל אחת מהצעות החוק האלה, אבל משמעות עוד יותר גדולה למכלול. מדינת ישראל במשך שנים, עשרות שנים, השלימה כדבר מובן מאליו עם פעילות אונר"א, לא רק בעזה וביהודה ושומרון, אלא אפילו פעילות אונר"א בירושלים, בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל. עשו את זה מכוח האינרציה, עשו את זה כי לא רצו לריב עם גוף שמשויך לאו"ם, עשו את זה כי לא חשבו שזה מזיק בצורה כזאת או אחרת, וזה הפך לדבר מקובל, שאונר"א הוא גוף פעיל שאנחנו משתפים איתו פעולה ואפילו מתבססים עליו. ואז באה ההתפכחות. ההתפכחות הגיעה, אומנם היו הרבה אנשים שהזהירו קודם ודיברו על המשמעות השלילית של אונר"א מבחינה עקרונית, אבל ההתפכחות למעשה הכתה בנו בעיקר בעקבות האירועים של 7 באוקטובר והמלחמה שהגיעה אחריהם. אבל לפני שאנחנו נדבר על העובדות, איך נראית אונר"א היום, כדאי לראות את עצם המהות של הגוף הזה, למה לדעתי,

אין לו קיום ובטח אין שום אינטרס למדינת ישראל לתת לו איזשהו מרחב פעילות במקומות שאנחנו יכולים להשפיע עליו. הרי מה לכאורה המהות של סוכנות שצריכה לטפל בפליטים? מהותה לשקם אותם במקומות מושבם. אונר"א עושה בדיוק ההפך. בכל מקום שהיא פעילה היא מנציחה את מעמד הפליטות בכוונה, מתוך ראייה בזה כאיזשהו כלי של ניגוח פוליטי-אידיאולוגי-מדיני של מדינת ישראל, ומנציחה באופן חריג דורות שלמים של פליטות מדומה במקומות השונים, כאשר כל פליטי העולם בכל שאר המקרים למעשה אחרי דור ראשון מאבדים את המעמד של פליטות. לכן מראש, כל דרך הפעילות של אונר"א, הכללים של הפעילות שלה נועדו למעשה להנציח את הסיפור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. לא לפתור אותו, לא להביא מזור לאנשים שנמצאים במצב של פליטות, אלא לשחזר אותם במצוקתם ובעוניים דור אחר דור, מתוך המקומות הסגורים של החיים שם ולייצר מנגנונים שאפילו מתמרצים את האנשים האלה מדור לדור להישאר במעמד של פליטות ולא להיקלט במקום מושבם. לכן מראש הארגון הזה בחטא יסודו, והוא לא יכול להביא לשום תועלת, אלא רק נזקים לטווח ארוך, אסטרטגיים, למדינת ישראל. אבל אז בא הסיפור של עזה, וגילינו לא רק עובדי אונר"א שהשתתפו באופן פעיל בפעולת הטבח הנוראי ב-7 באוקטובר, אלא גילינו עובדי אונר"א שאצלם בבית החזיקו בכוח את החטופים, גילינו עובדי אונר"א שהם מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס בתוך רצועת עזה, גילינו יותר מכך, חדירות מטורפת של אונר"א וניהול של אונר"א על ידי אנשי חמאס. בבדיקות שנעשו התברר שיותר ממחצית של עובדי אונר"א, שלא לדבר על מנהלים באונר"א, הם או אנשי חמאס או בני משפחתם מדרגה ראשונה. בהתחשב בזה שבחמאס נשים הן לא חברות, אז זה בדרך כלל אומר שהן נשואות לפעילי חמאס, הנשים שמשמשות שם בתפקידים שונים. לכן אונר"א ברצועת עזה הפך לאחד מהמנגנונים היעילים של שליטת חמאס על האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. לכן לא פלא שחלק גדול מאוד מהירי על מדינת ישראל התבצע מתוך מתחמים של אונר"א, לא פלא שחלק מהעולם התת-קרקעי שנוצר על ידי חמאס מתבסס על מבנים של אונר"א, ולמעשה אונר"א וחמאס הפכו להיינו הך היום ברצועת עזה. לכן הגיע הזמן שמדינת ישראל תתפכח.

מדינת ישראל לא הייתה צריכה את החקיקה הזאת. אם ההנהגה שלנו הייתה נועזת יותר היא כבר מזמן הייתה מפסיקה את כל פעילות אונר"א בלי שום חקיקה, גם בירושלים וגם ברצועת עזה. היה אפשר לעשות את זה, היה צריך לעשות את זה. קיימנו לא מעט דיונים בוועדת החוץ והביטחון, שבזמנו הובלתי בנושא הזה. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. לצערי הממשלה פועלת לאט מדי בנושא הזה, לכן אין מנוס מאשר ללחוץ לפעולת ממשלה על ידי חקיקה בכנסת ישראל, שמובילים כאן קבוצה של חברי הכנסת בצעדים שונים, שגם יגבילו את אונר"א בירושלים, ושגם יגבילו את עצם שיתוף הפעולה עם הארגון הזה, ובוודאי ייקחו ממנו זכויות יתר. לכן אני קורא לחברי הכנסת, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, לתמוך בחקיקה הזאת, ואני קורא לממשלה סוף סוף להתעורר ולעשות מה שהיא יכולה לעשות, בלי להמתין בכלל לחקיקה הזאת, כי אין מקום לארגון כזה, לא מבחינה אסטרטגית ולא מבחינה מעשית, לא בשטח הריבוני של מדינת ישראל, לא ברצועת עזה ולא ביהודה ושומרון. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חברי הכנסת, אביחי בוארון, אחרון הדוברים, בבקשה. חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כמה שנים פנה ארגון לביא, שזכיתי להימנות על מייסדיו, וביקש את נתוני ההטבות שישראל נותנת לאונר"א, מכוח סעיף 2 לצו הבלו על הדלק. אתן לכם את מקצת הנתונים העגומים,

טעימה על קצה המזלג. אדוני שר האוצר, אני אשמח שתשמע את הנתונים האלה. בשנת 2015 אונר"א קיבל הטבה של 520,000 שקלים בירושלים בגין רכישת סולר. על בנזין הארגון קיבל הטבה של 2 מיליון ו-588,869 שקלים, אבל בעזה, רבותיי, בעזה הארגון קיבל הטבה של 31,239,526 שקלים רק בשנת 2015. מה זה

אין צורך. חבר הכנסת קריב, השיא היה בשנת 2017, כשרק בעזה הארגון קיבל פטור על תשלום בלו בסך כולל של 40 מיליון ו-844,897 שקלים על סולר בעזה בלבד. עד שנת 2020 הארגון קיבל הטבה בגין סולר לאונר"א עזה בלבד, ובעצם לחמאס, בסכום של 143 מיליון שקלים ויותר. ואם מוסיפים את ההטבה על בנזין ועל סולר לירושלים, זה מעל 152 מיליון שקלים. חברים יקרים, כבר בשנת 2004 אמר מנכ"ל ארגון אונר"א, פיטר הנסן, את הדברים הבאים, אני מצטט: אני בטוח שיש חברי חמאס בין העובדים מקבלי המשכורות באונר"א, ואיני רואה בזה כל פשע. איננו עורכים סינון פוליטי ומונעים קבלת עובדים בעלי דעות כאלה או אחרות. אז איך זה קורה, רבותיי? איך זה קורה שבמשך שנים ארוכות ישראל ממשיכה להאכיל את המפלצת הזאת שפוגעת בה ובאזרחים שלה? איך העיוורון וקהות החושים אכלו בנו כל חלקה טובה? הבוקר, רבותיי, במענה לעתירת הורים שכולים נגד מינוי מפקד חטיבת המבצעים לתפקיד ראש אמ"ן, הודיע הרמטכ"ל לבית המשפט את הדברים הבאים, ציטוט: חטיבת המבצעים מילאה את ייעודה ב-7 באוקטובר. וזה כל הסיפור, רבותיי. זה כל הסיפור. כשאילנה דיין שאלה, לאחר הטבח, איך זה קרה, ענה לה התת-אלוף ברק חירם בכנות נדירה: סיפרנו לעצמנו סיפור, ורצינו להאמין בו. השאלה מי סיפר את הסיפור ומי קנה את הסיפור עוד בוודאי תיחקר, אבל המציאות שבה צמרת הצבא עדיין שבויה בסיפורים שהיא מספרת, זאת מציאות שכל אחד מהיושבים בבית הזה צריך להתריע עליה ולהזהיר מפניה. מהסיפור של אונר"א אנחנו מצליחים להתפכח, ואני קורא לכל חבריי חברי הכנסת לתמוך בחוק החשוב הזה, אבל יש עוד כל כך הרבה סיפורים, שמהם מערכת הביטחון עוד לא התפכחה: מהסיפור של רשות פלסטינית חזקה ביהודה ושומרון כתנאי לביטחון ישראל, מערכת הביטחון עוד לא התפכחה. את הרשות הפלסטינית צריך לפרק. זאת הרשות הפלסטינית שהקימה ערי טרור במרחק חמש דקות נסיעה של אופנוע מיישובי קו התפר, חמש דקות מהריכוז היהודי הגדול בעולם, חמש דקות מהבטן הרכה של ישראל. מהסיפור של חיזבאללה ככוח צבאי, מערכת הביטחון לא התפכחה. כל הסדר או הסכם שיותירו את חיזבאללה עם יכולותיו הצבאיות הנוכחיות, רק יגדילו את האיום על ערי ישראל. אם אנחנו לא נטפל היום באיום הזה ולא נפרק את חיזבאללה מיכולותיו, האיום הזה ייפול על הראש של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, ואנחנו אלה שנישא באשמה. הסיפורים האלה, רבותיי, הם המשך ישיר לסיפור שסיפרנו לעצמנו אחרי המחדל, מחדל הבריחה מלבנון. זה הסיפור שסיפרנו לעצמנו גם כאן, על הדוכן הזה, על מחדל ההתנתקות, כשמאות קצינים בכירים, רבותיי, חתמו על סיסמה חסרת אחריות: ההתנתקות תביא ביטחון. הכול הכול נובע משורש אחד: חוסר רצון וחוסר יכולת נפשית להתמודד עם איומים, למרות כל הכרוך בכך. בריחה לאזור נוחות של שקט לטווח הקצר. נכון, ההתמודדות תגבה מאיתנו מחירים, אבל התעלמות מהם תגבה מאיתנו טבח נוסף, ועוד אחד - - תודה רבה. - - ועוד חטופים ועוד. לאור זאת, אדוני היושב-ראש, אני מחזק את ידי ראש הממשלה בנסיעתו החשובה,

לצד המאמצים הכבירים שהוא עושה על מנת להביא את החטופים לחיק משפחותיהם ולחיק עמם, לעמוד על המשמר ולא לוותר על אחיזה משמעותית אקטיבית בציר נצרים ובציר פילדלפי. לא לוותר על שליטה אפקטיבית וממשית ברצועת עזה כולה, ומתוך עוז וגבורה - - תודה רבה. - - ה' יברך את עמו בשלום.

תודה רבה. חברי הכנסת, המציעים לא מסכמים. אנחנו עוברים להצבעה. יש לנו ארבע הצבעות. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק להפסקת פעילות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק להפסקת פעילות

נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א)), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת רון כץ, דן אילוז וקבוצת חברי הכנסת, בקריאה ראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות (ביטול החסינויות וזכויות היתר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א)), התשפ"ד 2024, לוועדת

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה סולומון, לקריאה הראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת משה סולומון להציג את הצעת החוק,

גברתי היושבת-ראש, לפני שאתחיל

וכן בהתלבטות ובהחלטה להיכנס לחיים הפוליטיים. את הרב רבים פה בכנסת מכירים. הרב, שהיה בעצמו חבר בבית הזה, כיהן כחבר כנסת בכנסת התשיעית,

האחת-עשרה והחמש-עשרה, וכיהן כסגן שר הדתות. אני רוצה להראות את חזונו דרך אחד החוקים שהעביר בתקופתו. בכנסת התשיעית העביר הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, את הצעת חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות השמיטה), תשל"ט 1979. החוק נועד לאפשר, לאפשר, לא לחייב, תקנות של שר המשפטים ושר הדתות לעניין שמיטה. כמה השיח הזה, של מתן הזדמנות לכולם, גם לחקלאים המקיימים תורה ומצוות, חסר בנוף הנוכחי. הלוואי שנזכה כולנו ללמוד ממשנתו של הרב ולפעול למען הסכמה וחיים משותפים במרחב הציבורי. אנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. הרב דרוקמן התייחס למלחמות של מדינת ישראל במאמר שפורסם בספר "בחיל וברוח". אבקש לצטט כמה מילים מדבריו על נושא המלחמה: באלפיים שנות גלותנו הייתה מצוות המלחמה רחוקה מאיתנו. לא היה בכוחנו להילחם, לא על ביטחוננו האישי והלאומי ולא על ארצנו. בדורות האחרונים שבנו לאדמתנו, זכינו לקיבוץ גלויות מופלא ולחידוש עצמאותנו בארץ. איננו משועבדים עוד לעם אחר, אנו עַם עִם ריבונו של עולם. חלקים נרחבים מארץ ישראל, שבנו אליה, ואנו זוכים ליישבם בעיר ובכפר, בהר ובעמק. הדברים הגדולים הללו לא באו מעצמם. כדי לזכות בכל הטוב הזה נדרשנו למאבקים ולמלחמות עקובות מדם, ושילמנו על כך מחיר יקר בטובי בנינו ובנותינו. וגם היום, אף שיש לנו מדינה ריבונית חזקה ואיתנה, אנו נדרשים להילחם על קיומה יום-יום, מאחר שאויבינו קמים עלינו לכלותנו ועושים ככל שביכולתם לגזול את ארצנו מידינו. מציאות מורכבת זו עלולה להחליש ואף לייאש אותנו, מתי נזכה סוף-סוף להגיע אל המנוחה ואל הנחלה? מתי לא נצטרך עוד להיות על חרבנו? עד מתי? בגמרא, במסכת ברכות, מובא בשמו של רבי שמעון בר יוחאי ששלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים, ואלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא. דברים אלו מפליאים מאוד, אם שלושת הללו ניתנים לנו בייסורים ודורשים מאיתנו השקעה ומאמץ, מדוע הם מכונים מתנות? הלוא אנו משלמים עליהם ביוקר רב. בדורנו זכינו לקבל אחת משלוש המתנות הללו, את ארץ ישראל, ואנו יכולים להעיד שצדקו גם צדקו דברי רבי שמעון בר יוחאי: ארץ ישראל אכן נקנית בייסורים. ייסורים רבים סבלנו ועודנו סובלים בעבור מתנת ארץ ישראל, ארץ חמדת אבות. כשמכירים בערכה הגדול של ארץ ישראל, מבינים שהייסורים שאנו חווים בדורנו אינם ייסורים לשווא, שהמלחמות שאנו נאלצים להילחם אינן מלחמות מיותרות. אנו נלחמים על ארצנו, שהיא מתנה טובה וערכה רם ונישא. רק על ידי ישיבתנו בארץ נוכל למלא את תכליתנו הגדולה והמשמעות החשובה שלנו בעולם. כשמכירים בכך ומפנימים זאת, מתמלאים עוז ומסוגלים לעמוד גם בייסורים הקשים של הדור שלנו, ומתוך כך שואבים כוחות להתחזק ולעמוד איתנים במלחמה על ארצנו. כמה מילותיו של הרב חיים דרוקמן רלוונטיות גם כיום, כמה ייסורים אנו משלמים עבור ארץ ישראל, וכמה עלינו להעריך את המתנה שזכינו לה בדור האחרון. הרב גידל דורות של תלמידים שחלקם הגיעו לעמדות השפעה בבית הזה, בהם שר החוץ דהיום ישראל כץ, השר דודי אמסלם, חבר הכנסת בני גנץ ועוד רבים בצבא ובהנהגת המדינה. בנוסף,

גם את השרה אורית סטרוק, שנמצאת כאן איתנו,

ביחד איתי מקדמת את החוק החשוב הזה. הרב גם מופיע בשורת התמונות בקומה 4 כאן, שבה מופיעים חברי הכנסת שזכו בפרס ישראל. הוא זכה בשנת 2012 על הקירוב בין חלקי העם, על שילוב התורה הארץ-ישראלית, ועל מעורבותו בפתרון סכסוכים בחברה הישראלית. הצעת החוק שאני מעלה כאן נועדה לא רק לכבד את זכרו של הרב, ולתת לו את ההכרה הראויה בציבוריות הישראלית, אלא מטרת הצעת החוק המתפרסמת היא להנציח לדורות הבאים את מורשתו ופועלו של הרב, ואת תרומתו לאחדות ישראל מתוך אהבת עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, וברוח התורה וההלכה. מוצע להקים מרכז להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, שיהיה תאגיד חקוק באחריות משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ובו מכון לחקר מורשת הרב חיים דרוקמן, ועדה חינוכית-מדעית מייעצת, ארכיון ומוזיאון. היא נועדה גם ובעיקר לחנך,

להכיר לציבור הישראלי את פועלו של הרב. אני רוצה שהציבור הישראלי, תלמידי בתי הספר, ואפילו תיירים, שיגיעו למרכז, ילמדו על מורשתו של הרב. אין רגע נכון יותר מהמצב היום לקדם את השיח הזה, השפה הזאת שהרב הנחיל לנו. אני רוצה להודות לחברי ועדת החינוך. לצוות הוועדה: יהודית גידלי המנהלת, תמי סלע היועצת המשפטית, ולכל צוותם, וכמובן ליושב-ראש הוועדה חברי חבר הכנסת יוסף טייב, על הדיונים והליווי להצעת החוק, שהגיעה להבשלה עד כאן. אני רוצה להודות לשרה אורית סטרוק, חברתי לסיעה, על התמיכה בחוק ולקיחת האחריות על המרכז תחת תחומי משרדה. אני מבקש מכל חברי הבית לתמוך בהצעת החוק ובעזרת השם היא תביא לשיח טוב יותר, מועיל יותר, מכבד יותר, בכלל החברה הישראלית והעולם כולו.

תודה רבה, חבר הכנסת סולומון. נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, תכננתי לדבר על דברים אחרים, אבל בגלל שאנחנו עכשיו בחוק באמת חשוב זו הזדמנות להגיד כמה מילים על הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה. זכיתי לעבוד צמוד מאוד עם הרב דרוקמן, בעת שהייתי השר לשירותי דת ועסקנו ביחד בנושא הגיור. אני מזכיר לכולם שהרב דרוקמן היה ראש מערך הגיור של מדינת ישראל, הכיר את הנושא לפני ולפנים, וגם הוא, אולי בעיקר הוא, כאב את מצב הגיור במדינת ישראל. גם הוא ראה בעיניים כלות איך מערך הגיור של מדינת ישראל לא מצליח לעמוד בשטף, ולא הצליח ולא מצליח לתת פתרון לחצי מיליון אזרחים במדינת ישראל שנחשבים מחוסרי דת, ומערך הגיור לא מצליח לגייר אותם. לשמחתי הרב דרוקמן, יחד איתי, כתבנו מילה-מילה את חוק הגיור שניסינו להביא בממשלה הקודמת. אני רוצה לומר פה בצורה מאוד ברורה שהרב דרוקמן אמר כל הזמן שאת החוק הזה אפשר להעביר רק בתמיכה של הרבנות הראשית. אני לא מסתיר את זה לשנייה אחת אפילו. אבל החוק עצמו, הרב דרוקמן חשב שהוא חוק חשוב ונכון, וצריך לאפשר לרבני ערים להקים בתי דין לגיור כדי להצליח לפתור פה מצוקה קשה של חצי מיליון מחוסרי דת. ראיתי את הרב דרוקמן בגדולתו, כשהוא בא לעזור לי כשהייתי שר בניגוד לעמדה של המפלגה שבה הוא תמך, ולמרות כל זאת הוא תמך בי ועודד אותי עם הצעת החוק הזאת,

בהסתייגות שבסוף הצעת החוק הזאת תעבור בתיאום עם הרבנות הראשית. אני תומך מאוד בהצעת החוק הזאת, שתהיה הנצחה רשמית ומסודרת של הרב חיים דרוקמן, שהיה מנהיג הציבור הדתי לאומי. תודה למציעים. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת כהנא. חבר הכנסת אלעזר שטרן. מתן, חבר הכנסת כהנא, תגיד: איך עשו לנו את זה? את מה? כאילו הרב דרוקמן לא היה חכם מספיק בשביל לדעת שציונות דתית כמותג לא הופכים למפלגה? שזאת גנבת דעת? שזה חילול השם, השר סמוטריץ', אתה שומע? זאת פגיעה ברב דרוקמן. הרב דרוקמן היה צריך ללכת לעולמו כדי שיגנבו את המותג שהוא היה מאבותיו, של ציונות דתית, להפוך אותו למפלגה קיצונית, פנטית, מרחיקה מהיהדות, לא מקרבת, מתנגדת לגיור, כל מה שלמדנו. הרב דרוקמן אמר לי פעם, סליחה שאני קצת מדבר על עצמי, הוא אמר לי: אלעזר שטרן, אתה יש לך עולם הבא מובטח, תקל קצת עלינו. אמר לי הרב דרוקמן: יש לך עולם הבא מובטח, בגלל מה שעשית לגיור. עשיתי את זה רק בזכות הרב דרוקמן, יחד היינו אצל ראש הממשלה אריק שרון, כשעוד היה פה ראש ממשלה אחראי, וגם כשהרבצ"ר התנגד, הרב דרוקמן לקח אותו לראש הממשלה כדי שראש הממשלה ילמד את הרבצ"ר הלכות, מה זה כלל ישראל. שמונים פעם אמר לי הרב דרוקמן: "ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים" הם לא מבינים את זה. ואני אמרתי לרב דרוקמן, כשהוא אמר לי: יש לך עולם הבא מובטח בגלל הגיור, אמרתי לו: הרב, המספרים מתעדכנים אצלי במשרד, הרב רוצה שאני איכנס למשרד ואני אגיד: וואו, איזה כיף, מה עשיתי, בכל יום שאני נכנס למשרד אני רואה את מספר המתגיירים, שזה מעל 17,000, ואומר: למה רק? חבר הכנסת כהנא, אתה יודע בדיוק מי מתנגד כדי שזה יהיה הרבה יותר: הקואליציה הזאת, הציונות הדתית. אם היו באמת ממשיכים את מורשתו של הרב דרוקמן, לא היו דואגים רק לכמה שקלים להנצחת זכרו אלא מגשימים את הדרך שלו, לדוגמה בגיור, בקירוב לבבות. חלקים אחרים בקואליציה, בישיבות ההסדר, בלחימה, במכינות הקדם-צבאיות, בלחימה, לא נותנים יד להסכמים קואליציוניים שמעודדים השתמטות ונותנים פרשנות לתורה שגם כשיש מלחמה תשתמט בישיבה. ההפך מהרב דרוקמן. גם בנתינה הזאת של היד, של ההסכמה שבשתיקה להיות חברים בממשלה כזאת בעידן של מלחמה, יש חילול שמו של הרב דרוקמן, זצ"ל, ואנחנו נעשה הכול, כדי שהדרך שבה גדלנו באמת על הרב דרוקמן תימשך.

תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר על נושא משעמם, שהוא משעמם בוודאי את הממשלה הזאת. נכון להיום יש 129 נרצחים בחברה הערבית. ביום שבת היה רצח נוסף של אזרח חף מפשע בשפרעם, בעל חנות צעצועים. באותו יום שבת נורו ונפצעו אישה וגבר ביישוב הדרוזי עוספיא שאין להם שום קשר לפשיעה. בכל שנת 2023 היו 244 נרצחים, והשנה הזאת,

הולכת להיות קשה אפילו יותר. זו ממשלה שדיברה על משילות, ושמה בראש המשרד לביטחון פנים בן אדם שללא ספק הידע שלו במשילות הוא מאוד גבוה, השר בן גביר. ראש הממשלה אמר בתחילת השנה כי ההתעצמות של ארגוני הפשיעה נמשכת, וחובה להעצים את המאבק בארגוני הפשיעה. ומה הוא עשה?

לא רק שהוא לא עשה כלום, הוא גם לא עשה שום דבר שחובתו לעשות כראש ממשלה.

זה נאום מאוד משעמם, אני חוזר עליו כל הזמן, אבל התפקיד שלכם הוא להציל חיים,

לא אכפת לכם מחיים של אנשים. לא רק בפשיעה, גם בתאונות הדרכים. אני אומר לכם ואני אומר גם לשר האוצר שנמצא פה: 253 אנשים שנפגעו בתאונות דרכים זו לא גזרת גורל, זו עלייה מטורפת בתאונות הדרכים. ומה עושים עם זה?

וכך גם בביטחון האישי, כלום. אבל דיבורים על משילות? מפה ועד להודעה חדשה. ב-11 ביולי הייתי בביקור ביישוב ג'דיידה-מכר, על כביש 85. יש שם ערמות ענקיות של זבל, כי ארגוני פשיעה לא מאפשרים לפנות את האשפה. כמה משרדי ממשלה שותפים לפתרון, אם רוצים למצוא פתרון: משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד האוצר, המשרד לביטחון לאומי, אבל כלום. אני מדבר על זה כאן במליאה כבר 11 יום. לא קרה כלום. אזרחי מדינת ישראל, 21,000 נמצאים בחוסר משילות, ואתם המושלים במדינה הזאת, לטענתכם. אין משילות, אין אכפתיות, אין אכפתיות לחיי אדם. מה שאתם עושים פה כל הזמן זה מלהגים את עצמכם, ולא מטפלים במה שחובתכם. אני אומר ליושב-ראש הוועדה לביטחון פנים, תיסע לשם, תעשה מעשה. אף אחד מכם לא רוצה להראות את פניו במקומות האלה, כי לא אכפת לכם. ואם יש דבר נורא, הוא לא הרשעות, הוא חוסר יכולת. עם רשעות אפשר להתמודד, עם חוסר יכולת, חוסר מסוגלות וחידלון, עם זה אי-אפשר להתמודד.

חבר הכנסת סגלוביץ', תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל,

דקות, בבקשה.

אנחנו תומכים בהצעה, ולכן אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לעניין הסברתי ולפנות אליכם באנגלית.

Yesterday we remembered and condemned the 50th anniversary of the invasion of Cyprus by Turkey. 50 years ago, Turkish forces launched an unprovoked attack on this beautiful island, bringing with them a wave of terror and destruction that would leave an indelible scar on its people. The invasion resulted in the brutal displacement of hundreds of thousands of the indigence Cypriots from their ancestral home. Families were torn apart, livelihoods destroyed, and communities shattered. These displaced individuals have never been able to return living as refugees within their own homeland. Nearly 40% of Cyprus remains under illegal occupation, a stark reminder of the aggression that tore this nation apart. Nicosia stands as the world's only divided capital, a poignant symbol of the enduring division and suffering inflicted upon the Cypriot people. The atrocities committed during this invasion were nothing short of crimes against humanity. Innocent civilians were murdered, women were raped, and entire villages were razed to the ground. These heinous acts were driven by a policy of ethnic cleansing, aiming to change the demographic composition of the island through sheer brutality. Turkey justified this invasion with the same colonialist mindset that characterized the Ottoman Empire. Cloaked in the guise of protecting minority rights, this act of aggression was in reality a continuation of a long history of imperial dominance and oppression. It was the war of terror, designed to impose Turkish control throughout fear and violence. As Jews, but especially as Israelis, we know all too well of the pain and suffering that aggressive and violent radical Islamist dictator can inflict while attacking an innocent civilian population. For generations, we have suffered the same, that is why we have to stand in Solidarity with the people of Cyprus, and commemorate the atrocity and violence that was committed against them 50 years ago.

the indigenous people of the land of Israel, have suffered the violence and hatred of the Ottoman Empire as so many others. As we gather here today, let us honor the memory of those who suffered and those who continue to endure the pain of this invasion. We stand united in our condemnation of these atrocities and in our call for justice and reunification of Cyprus. May their suffering never be forgotten, and may peace and justice prevail.

תודה. תודה רבה, חברת הכנסת שרן השכל. אני עוברת לחבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. אני מבין שאנגלית היא שפה רשמית בכנסת, לא?

גם ערבית. גברתי היושבת-ראש, למדתי משרן השכל שאנגלית היא שפה רשמית בכנסת, אז אני רוצה להגיד משהו באנגלית: In this moment, on behalf of the people of Israel and many members of the Knesset in the parliament, we would like to show our appreciation to President Biden, and to express our gratitude for the fact he stood with us in our hard moment. In a moment of threat on Israel, in a moment that our enemies attacked us, where we felt that we need that support, he came here to Be'eri, he brought aircraft carrier and he said clearly that he is here to support Israel.

when he decided to finish his term of office, I wish him health. I wish him that in the few months he has to lead the great nation of the US he will take the best decision for his people, and for Israel and the future of Israel. Thank you, President Biden. אני רוצה לפנות לשר האוצר.

זה בערבית. פעם דיברתי פה מרוקאית, היושב-ראש אמר לי שאסור. הסברתי לו שמרוקאית זה ערבית, אבל הוא לא הכיר את העניין הזה. אבל אני רוצה לפנות לשר האוצר מעל הבמה, כי אני יודע שהוא עושה מאמצים. שר האוצר, תגיד לחילי רגע הפסקה שנייה. לא, לא, הם מקיימים שיחה חשובה. הוא מדבר - - - אל תהיה ציני, כי אני רציני.

ההבדל בין ציני לרציני הוא רק רי"ש אחת. לא סובל ציניות באולם הזה. שר האוצר, פניתי אליך בשבועות האחרונים לגבי ההיבט הכלכלי של המשבר בצפון, בריחת חלק מהעסקים, המפעלים, ונדידה דרומה, ובמיוחד ההגדרות שלא מסייעות לכמה עולמות תוכן. אנחנו דיברנו על זה שהגולן מאוים,

עם משפחה שנהרגה באוטו,

שהיא שוממה ללא תיירות, ובהגדרות מסעדנות לא נכנסה. אני יודע שאתה והצוותים עושים דיון מיידי ודחוף כדי להביא הגדרות חדשות, שהאזורים הללו, צפת,

יוגדרו כאזורים מאוימים, שבהם גם מסעדנות תקבל סיוע מהמדינה. הדבר הזה ישמור על העסקים, והמיסים יחזרו. תהיה מה שקוראים, return on investment, חזרה של ההכנסה למדינה בסופו של דבר.

אני מפציר בך לשמור על המענקים לתעשייה שפועלת בקו הגבול לשימור העובדים. בשבוע שעבר היינו במפעלים בשלומי,

בחורפיש. שמענו מהעובדים 40 שנה. שר האוצר, אתה יודע, אני מבקר בחניתה מדי פעם. היינו בשלומי, שזה קרוב. נפלו באותו יום ארבעה כטב"מים,

כל המפעל אזעקות. עובדים מנהריה ומקריית אתא באים לעבוד על קו הגבול בזכות המענקים לשימור עובדים. אני מבקש ממך,

לבחון ולפעול לרציפות המענקים לשימור עובדים בקו הגבול.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, מיקי? חבר הכנסת מיקי לוי? בבקשה. אולי להחליף? כן, בטח. חבר הכנסת רם בן ברק. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, תסבירו לי בבקשה איך הגענו למצב שבו ארצות הברית ואנגליה מטילות סנקציות על אזרחים

ואפילו מהרהרות בלהטיל סנקציות על אישי ציבור? איך ממשלה כל כך ביזיונית מביאה אותנו למצב המשפיל, שמדינות דמוקרטיות מסתכלות עלינו ולא נותנות אמון, לא ביכולת האכיפה שלנו, ומכך יוצא שגם לא מביאים אותנו למשפט. מה חשבתם שיקרה כששמים אזרח במשרד הביטחון, ונותנים לו לנהל שטח, שבהגדרת החוק הבינלאומי הוא שטח בשליטה צבאית? מה חשבתם שיקרה אם השר לביזיון לאומי מעודד

סמכותו ולחקור ולעצור את מי שמבצע פרעות בפלסטינים? מערכת משפט עצמאית ומשטרה שאינה משטרה פוליטית הן נשמת אפה של דמוקרטיה. בשביל להיות חלק מהעולם המערבי הדמוקרטי חייבים לשמור על הדבר הזה מכל משמר.

מדינת ישראל תחת שלטונו של בנימין נתניהו, שעל מנת לשמר את שלטונו הוא מוכן לכול, הוא מוכן לחרב את מערכת המשפט, הוא מוכן להכשיר עבריינים להיות ממונים על המשטרה, הוא מוכן להשלים עם עבירות בנייה של יהודים, הוא מוכן להסתכן בהוצאת המלצות מבית הדין הבין-לאומי שיגדירו את כל מפעל ההתנחלויות כלא-חוקי רק על מנת לממש פנטזיה של אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ. במחשבה שנייה זה כבר לא פנטזיה זאת המציאות. בקצב הזה, אם הממשלה הזאת לא תוחלף במהרה, אם לא נחזיר את השוליים ההזויים למקומם הטבעי, שהוא בשולי החברה, אם תמשיך המדינה להתנהל על פי החליל שלהם, מדינת ישראל תהיה מצורעת,

ומבודדת. חבל שכך, אבל זאת המציאות, נלקחנו בני ערובה בידי חבורה משיחית, בידי חבורה מסוכנת, שאם היא תמשיך לשלוט כאן, אז לצערי הרב לא תהיה מדינה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. 120 חטופים בשבי מפלצות החמאס, מהם 46 חללים, שניים נוספו הבוקר. 683 חללי צה"ל, 852 אזרחים, 69 חללי המשטרה ושירות הביטחון כללי. מחיר כבד, מחיר יקר. מחיר כבד מאוד בממשלת החידלון הזו. הממשלה הזו נתנה אספקה של מזוודות כסף לחמאס, שבנו את עוצמתו הצבאית של החמאס. מה עוד צריך אדוני ראש הממשלה כדי שתגיד דברי אמת? לפני כמה ימים עמדת כאן על הדוכן, וכהרגלך בדית סיפור שלא היה, לא רק המצאת, השווית את האסון שקרה בשבעה באוקטובר לצנצנת ריבה שצריך לספור, לאוכפים חסרים. ניצלת את נאומך לעוד כזבים, כי באותו הרגע היה מאוד קשה לבדוק. מספר אנשים טרחו ובדקו, אז רגע של שיעור בהיסטוריה: ולינגטון השיב,

לבקשת הממשלה לעשות ספירת מלאי של הציוד שברשותו, לא לשום ועדת חקירה, נו, זו שאתה מתחמק ממנה, ועדת חקירה ממלכתית. הבעיה היותר גדולה היא שלא קיים מכתב כזה, ובמילים אחרות, מה שאמרת הוא פייק. מי שעמל ובדק עוד את נאום השקרים שלך, זה הגיע מהפנייה של המגזין אטלנטיק, מקום שבודקים בו עובדות בניגוד אליך. לספר הציטוטים "מילים של לוחמים" מ-1995, שם מסבירים שהמכתב מיוחס לוולינגטון, אבל בדרך כלל מסייגים מאוד את הסיפור. אז נעשה חיפוש באוסף המכתבים המלא של וולינגטון, 13 כרכים, היית מאמין? הוא שמר כל מכתב שהוא שלח, אדם יסודי. ממליץ שתלמד ממנו דבר או שניים. נחש מה, אדוני ראש הממשלה? ההיסטוריונים מאשרים שמסמך מקורי כזה לא קיים. לא רק שהוא לא קיים,

שבחרת לצטט זה שקר אחד גדול, שמסתובב ברשת.

זה לא זר לך ולמכונת הרעל המשומנת שלך, שעובדת שעות נוספות ברשתות. אדוני ראש הממשלה, ולינגטון מעולם לא פנה לממשלה או למשרד החוץ הבריטי כפי שאמרת, הוא גם הקפיד תמיד, בכל ההתכתבויות שלו, לקרוא למצביא הצרפתי ההוא בונפרט ולא נפוליאון. בקיצור, לא קרה. ואם קרה? ולינגטון לא עמד לפני ועדת חקירה ואתה, עוד פעם, אינך דובר אמת. ההיסטוריה תשפוט אותך. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי, בבקשה. גברתי יושבת הראש, חבריי חברי הכנסת, 290 ימים למלחמה ו-120 חטופות וחטופים עדיין נמקים בשבי החמאס. על 46 מהם ידוע שכבר אינם בין החיים, וזמנם של השאר הולך ואוזל. הם סובלים, וכפי שגילינו היום, חלקם גם מתים. כן, מתים בשבי. החטופים יגב בוכשטב מנירים ואלכס דנציג מניר עוז נהרגו לפני כמה חודשים ברצועת עזה וגופותיהם מוחזקות בידי החמאס. היום קיבלו בני המשפחה את הבשורה המרה, והכאב הוא פשוט עצום. מוקדם יותר היום דיברתי על יגב, זכרונו לברכה, עכשיו אני מבקשת לומר כמה מילים על אלכס, זכרונו לברכה, כי כל חטוף וחטופה הם עולם ומלואו, והמעט שאנחנו יכולים לעשות כאן, בבית הזה, הוא לפתוח חלון קטן לעולמם. אלכס דנציג, שאתמול היה יום הולדתו ה-76, נולד בפולין. אלכס היה היסטוריון, מחנך ביד ושם וחקלאי. אחת החטופות ששוחררה סיפרה שבזמן ששהו יחד בשבי, אלכס העביר את זמנם של החטופים האחרים בהרצאות בנושאים היסטוריים. מחנך והיסטוריון בלב ובנשמה, גם בשבי.

יובל, בנו של אלכס, אמר על אביו: "אבא יקר ואהוב שלי. אתמול מלאו לך 76, חלפו חודשיים והדבקת את הגיל של המדינה. המדינה שיותר מ-50 שנה נשמת את שדותיה בוקר-בוקר. אותה מדינה שבמשך שנים הזניחה את הביטחון שלך ושל חבל הארץ שאתה כל כך אוהב. עד שהגענו לאותה שבת שחורה. באוקטובר, בדרך חזרה מנשיא פולין, הייתי בטוח שחוזרים לארץ ותוך כמה ימים אתה שוב בבית. הרי לא הגיוני שאזרחים יישארו בידי חמאס, העולם לא יאפשר את זה. אבל התבדינו. כבר תשעה חודשים ואין אור. עוד כמה ימים מתחילה האולימפיאדה, עם מי אדבר על ענפי ספורט שרק אתה מכיר? בלי לשמוע את הפרשנות שלך. ביום הזה אני רוצה לבקש ממך סליחה, סליחה שאתה עוד שם ולא הצלחנו להחזיר אותך. אני עושה הכול, הכול ולא אפסיק לרגע! אני מייחל שתשוב הביתה במהרה. אני אוהב אותך ומתגעגע". היום התקבלה הבשורה הרעה. תנחומיי לבני משפחת דנציג ולבני משפחות כל החטופות והחטופים, שנרצחו ונהרגו בשבי החמאס. יהי זכרם ברוך. תודה, חברת הכנסת צרפתי. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי וחברותיי לכנסת, לפני כמה רגעים עלתה לפה חברת הכנסת גלית דיסטל, והלינה על כך שלוחמי הדמוקרטיה מהצד הזה של המליאה שוללים את דעותיו של איתמר בן גביר. שאם אנחנו מדינה דמוקרטית, ואם אנחנו בעד שוויון, אז בגדול היא מסיקה שעלינו לקבל את דעותיו של בן גביר,

לפי ההיגיון הזה, שמשקף הבנה מאוד דלה בדמוקרטיה, אפשר להשתמש בחופש על מנת לשלול חופש של אחרים. אפשר בשם השוויון לקדם מדיניות לא שוויונית. זה בלתי אפשרי. קרל פופר, אם שמעת עליו, חברת הכנסת דיסטל, דיבר על פרדוקס הסובלנות: כדי לשמור על חברה סובלנית, על חברה ישראלית סובלנית, החברה שלנו חייבת להיות חסרת סובלנות לחוסר סובלנות. אני רוצה לומר פה בבירור: כהניזם, גזענות והומופוביה הן לא עמדות לגיטימיות. כהניזם, הומופוביה וגזענות הן לא עמדות פוליטיות לגיטימיות. שנאת להט"בים, שנאת ערבים, שנאת זרים, לא חוסות תחת חופש הביטוי. הן פסולות בדיוק כמו ששנאת יהודים פסולה. כמו שאנחנו מתנגדים לאנטישמים באשר הם, כך אנחנו צריכים להתנגד לכהניסטים, כך אנחנו צריכים להתנגד להומופובים, כך אנחנו צריכים להתנגד לאלה ששונאים ערבים. יוראי, אפשר הערה? אתם הקמתם קואליציה עם אותם אנשים. עם רע"מ. מפלגה - - - נו, אז מה? הם 20% מאזרחי מדינת ישראל. - - - הומופובים. הוא מדבר שהם נגד הלהט"בים.

חבר הכנסת שקלים וחברת הכנסת שטרית, אני רוצה לומר חד וחלק: איתמר בן גביר ומפלגתו אינם לגיטימיים. כל רגע שהם במליאה הזו הם מחללים את היכל הכנסת. הם בלתי לגיטימיים. נתניהו ייזכר לדיראון עולם בתור מי שהכניס כהניסטים לכנסת, כמי שהלבין אותם והכניס אותם לממשלתו. אין להם מקום. לא בממשלת ישראל, ולא בכנסת ישראל. עלינו להוקיע אותם, להקיא אותם, מהיכל הכנסת. להקיא אותם מהחברה הישראלית. איפה יש פה כהניסטים? איפה יש פה כהניסטים? איתמר בן גביר וכל חברי מפלגתו הם כהניסטים.

ממש לא.

ערכי, זה כהניזם? אני מבקשת לא להפריע לחבר הכנסת.

איתמר בן גביר היה חלק מתנועת כהנא חי. הוא הורשע בתמיכה בארגון טרור, בהפצת חומר תעמולה עבור ארגון טרור. הוא תלה תמונה של מחבל, שרצח עשרות חפים מפשע, בסלון ביתו, והוא בגאווה טוען שהוא כהניסט. אז כן, לכהניסטים אין מקום בחברה הישראלית. אין מקום בכנסת ישראל, ואין מקום, חברת הכנסת גוטליב, בממשלת ישראל. אתם תיזכרו לדיראון עולם. הוא ממש לא אומר שהוא כהניסט.

בנימין נתניהו ייזכר לדיראון עולם על כך שהוא הכניס אותו לממשלתו, על כך שהוא הפקיד את ביטחון הפנים של כל אזרחי המדינה בידיו, ועל כך שעל מי שהוא אמר שהוא לא יהיה שר בממשלתו, הוא עכשיו שבוי שלו. הוא בן ערובה בידי כהניסטים, גזעניים והומופובים שמנהלים את כל הממשלה הזו. תתביישו לכם. מה לעשות, הבית הזה הוציא

תודה רבה, חבר הכנסת יוראי. חבר כנסת נאור שירי, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון. אה, נאור, סליחה. אני פשוט רגילה שאתה יותר בולט, פשוט רגילה שיותר שומעים אותך בין הדיבורים. בבקשה. סליחה. איזה אורך רוח יש לנו? מחכים לך בכיף.

היא כבר הקריאה ארבעה שמות אחריי. מה כבר התחלת?

אני אאפס לך, שתהיה מרוצה.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. ראית איזה מחמאות קיבלת מטלי? מה שמותר לך, לא מותר לכולם. מה מותר לי? סתם. מה קרה? תודה רבה, חבריי חברי הכנסת. גב' טלי גוטליב, אני בטוח שתשמחי לשמוע את מה שאני הולך לומר. אגב, אדוני שר האוצר, אני מפריע לך שנייה עם ידידך צבי ידידיה סוכות. אהבת, ידידך. האם ידעתם, חברים וחברות, שיש הסכם רוטציה ושבעוד שלושה חודשים אמור, לפי ההסכם הקואליציוני, שר האוצר לקיים רוטציה עם מפלגת ש"ס? ידעתם? יש למה לצפות.

האם מתקיימת הרוטציה שחתמתם בהסכם הקואליציוני? חכה בסבלנות עד סוף השנה, ותשמע. אני אחכה בסבלנות. אני רוצה להמשיך ולברך אותך,

והפעם לא בנימה אחת של ציניות: ביום שבת האחרון נקראת לישיבת קבינט דחופה.

ותקן אותי אם אני טועה, לפי מה שפורסם, שר האוצר וממלא מקום ראש הממשלה השר יריב לוין לא הצבעתם בעד התקיפה.

אדוני שר האוצר, אני צודק?

לא משנה, לא תתייחס. אני מניח שאני צודק. עכשיו אני רוצה להפנות אותך, שר האוצר, שבזמן שאתה ישבת בישיבת הקבינט, תתפלאו, חבריי חברי הכנסת, אבל כבר אז היו מטוסים בדרך לתימן. למה אני יודע את זה? כי בזמן שאתם ישבתם בקבינט, בטלגרם כבר צילמו את המטוסים מעל אילת. זאת אומרת, שכינס ראש ממשלת ישראל את הקבינט, הביא אותם במיוחד ביום שבת, בזמן שהמטוסים כבר, חבר הכנסת כהנא יסביר לנו בדיוק את הזמן והמהירות שהיו צריכים להגיע לתימן, בזמן שהוא, הקבינט מדיני ביטחוני של מדינת ישראל, שאמור להיות זה שאחראי לאשר פעולה שיכולה לגרור את ישראל לחזית ומלחמה נוספת אל מול אירן, בזמן שהוא מאשר את זה או נקרא לאשר את זה, זה כבר קורה.

חבריי חברי הכנסת ושר האוצר, עוד מעט אולי שר הפנים, נראה מה יתחשק לכם במסגרת המסחרה הפוליטית של שר האוצר ושר הפנים והרוטציות והכיפים שאתם מחליקים ביניכם על המשרדים החשובים, הפכו את הקבינט המדיני-ביטחוני במדינת ישראל לפשוט לא רלוונטי. ישבתם, שרים ושרות,

כשאתם לא רלוונטיים למהלך. הפך אתכם ראש הממשלה, שכינס אתכם כאילו לאשר ולהתייעץ איתכם, בזמן שהמטוסים והפעולה והכול כבר נגזר יומיים לפני. ככה מתנהלת ממשלת ישראל. זה היחס לשרים. לא ימין ולא נעליים. מקסימום, איך אמרתי הרבה פעמים בעבר? כלום ושום דבר. משפט אחרון, גברתי היושבת-ראש. ידידיה סוכות פתח לשכה פרלמנטרית במטולה. פעם שלישית שאני כבר אומר לך את זה בנוכחות שלך פה. אני רוצה להבין: א. מה אתה עושה פה?

מה עשית למטולה?

למה אתה לא בלשכה הפרלמנטרית שלך? ד. האם כבר ועדת החקירה בדקה את התוצאות של הסוכה הקודמת שפתחת?

תודה רבה, חבר הכנסת נאור שירי. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. חברת הכנסת מירב כהן,

אם אימאן לא תהיה כאן. איזה כיף שיש פה אישה. אני מקווה שאפשר לחייך לידך. למה? ראית מה קרה לי בפעם האחרונה כשחייכתי. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. קודם כול, איזה כיף לראות אישה יושבת פה. זה לא קורה הרבה, וזה שינוי מרענן מאוד. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אפשר קצת שקט ברקע שם?

כן, כן. שקט. לא להפריע, בבקשה. חבר הכנסת שקלים, בוא נכבד.

חברים, בעוד ארבעה ימים תחל האולימפיאדה בפריז, וזו הזדמנות לאחל למשלחת האולימפית שלנו בהצלחה גדולה. כולנו מאחוריהם, ומאמינים בהם שיביאו הישגים מרשימים, ויסבו לנו קצת גאווה בתקופה המורכבת כל כך הזו. אני גם רוצה להציע לוועד האולימפי שלנו מספר ענפי ספורט חדשים, שאפשר לנסות להכניס לאולימפיאדה הבאה. יש לנו כמה אנשים עם הישגים מרשימים מאוד, שבטח יוכלו להביא לנו הישגים גדולים. בואו נתחיל מהתחום הראשון. סימון, אתה איתי? כי זה תחום שאתה מתעניין בו במיוחד.

בתחום של זריקת אחריות למרחק. זה מקצוע שיש לנו כמה וכמה אנשים בממשלה שלנו שיכולים להביא מדליית זהב. יש ענף נוסף, ענף הגמישות האידיאולוגית וקיפול עמוד השדרה, שאליו אפשר בכיף לשלוח את גלית, הדהרת תשעה מיליון אנשים לתהום, דיסטל אטבריאן. היום היא כבר מפזרת שוב ושוב רעל ונאצות כלפי כל מי שלא בא לה בטוב. אפשר לקדם ענף חדש: תחרות בהטלת רפש. גם ככה אתם כל היום מלכלכים על הציבור, ואין ממשלה שיותר עולבת בציבור שלה מאשר מה שאתם עושים. אז לפחות תביאו קצת כבוד לאומי פעם אחת. אני חושבת שהתחום שתהיו הכי טובים בו, בשיא הרצינות, זה תחום הצלילה הצורנית. אתם גם מביאים את הצוללות כבר מהבית, אז לא נצטרך לקנות לכם ציוד חדש. תחומים שפרצתם בהם לאחרונה, אבל אתם ממש ממש טובים בהם, השלכת משפחות חטופים ובריחה מאחריות. בחיי, אפילו יוסיין בולט לא רץ יותר מהר ממה שאתם רצים כשאתם שומעים את המילים ועדת חקירה. שווה למנף גם את הענף הזה. אני בטוחה שבתחרויות האולימפיות האלה תוכלו להביא הרבה יותר כבוד וגאווה למדינה ממה שאתם עושים עכשיו בתור הממשלה שלנו. לפחות לא תוכלו לסכן את חייהם של תושבי המדינה, להפקיר אותם לגורלם ולהרוס את כל מה שהצליחו לבנות כאן במשך 76 שנה. האולימפיאדה הבאה תהיה רק בעוד ארבע שנים, אני מאמינה שעד אז לרובכם כבר לא תהיה עבודה בכנסת, לפחות אני מקווה, ואני מציעה לכם להתחיל כבר עכשיו לפנות לאפיקי קריירה חדשים. תודה רבה לכם. תודה רבה, חברת הכנסת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

מדינה, צריכה להיות מסוגלת לומר תודה, וחייבת להקפיד שלא להיות כפוית טובה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ראוי להוקרה וראוי לתודה שלנו. בציווי אחד, ה-Don't המפורסם, יחד עם גיבוי במעשים,

במעשים, שתי נושאות מטוסים, רכבת חימוש אווירית חסרת תקדים וסיוע ביטחוני ששווה יותר מ-6 מיליארד דולרים, ביידן הבהיר לעולם שישראל לעולם לעולם לא עומדת לבדה. למרות המלחמה הוא עלה על מטוס והגיע לכאן, יצר פה קואליציה בין-לאומית נגד החות'ים בתימן, הפעיל ברית הגנה שיירטה את נחילי הכטב"מים ואת הטילים שהגיעו אלינו מאיראן. ביידן במעשים שלו הבהיר לעולם, שישראל פשוט לא עומדת לבדה. שמונה עשורים אחרי שניסו להשמיד אותנו בשואה, בעיצומו של האסון הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל, כשהאויבים שלנו שוב קמים לכלותנו, האם יכולנו לבקש משהו באמת מרגיע יותר מלשמוע את נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם מבהיר לעולם שאנחנו לא לבד? זה לא מובן מאליו, וזו העת לומר על זה תודה. תודה לך, ג'ו ביידן, על זה שלמרות שלא אנחנו בחרנו בך, בהרבה מובנים היית גם הנשיא שלנו. תודה על זה שהיית לנו אי יציב במים סוערים, חבר נאמן לעם שפשוט מוקף באויבים ושונאים. בשורה התחתונה, במאני טיים, כשההתיישבות בנגב המערבי הופקרה, כשהמדינה, כשממשלת ישראל נעלמה, כשההנהגה שלנו כאן במדינת ישראל התחבאה, אתה עמדת נחרץ וברור יחד איתנו לא במילים, אלא ממש במעשים, ועל כל זה,

דבר נוסף ששווה להתעכב עליו היום, שלישראלים אולי ייראה קצת דמיוני, הוא ההכרזה שלפיה לא תתמודד שוב על הנשיאות. מדהים לראות מנהיג שזז הצידה מבלי לגרור את כל המדינה שלו לתהומות חדשים, מנהיג שמעדיף את טובת המדינה שלו על פני טובתו האישית. זה נשמע לא טריוויאלי, מנהיג שמעדיף את טובת המדינה שלו על פני טובתו האישית. יש לנו במה לקנא, ויש לנו ממה ללמוד.

תודה. חבר הכנסת מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חבר הכנסת עודד פורר, מה? טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש כאן שר או אין שר? איפה השר? שר האוצר. אתה היית שר במשרד האוצר, חמד. הייתי שר במשרד האוצר. רציתי לנצל את ההזדמנות גם לדבר איתו, כי היום בבוקר התקשר אליי יושב-ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות יאסר גדבאן, וסיפר לי שאישרו להם תוכנית, נכון, זה היה לפני שלושה שבועות, אפילו יותר, ועד עכשיו לא העבירו להם את הכסף שהבטיחו להם להעביר לשוטף. אמורים להעביר 120 מיליון שקל לרשויות המקומיות הדרוזיות לשוטף על מנת שימשיכו להתקיים, יוכלו לאסוף את הזבל, לתת שירות לציבור, לעשות את העבודות הפשוטות

הרשויות המקומיות, אבל אותם 120 מיליון שקל עדיין לא הועברו, ומי שאמור להעביר אותם הוא משרד האוצר ומשרד הפנים. אישרתם תוכנית. ראש הממשלה אפילו עמד כאן וענה לי ואמר שאישרנו תוכנית. נכון שלא נקב במספר הנכון, כי התוכנית היא 290 מיליון שקל כסף תוספתי, לא מדברים על כסף משרדי, שממילא נמצא בתוך התקציב, אבל אישרתם 120 מיליון שקל לרשויות המקומיות הדרוזיות, תעבירו אותם. אני הסתכלתי על ההעברות התקציביות שהגיעו לוועדת הכספים והניחו אותן על שולחן הוועדה, עברתי העברה-העברה לכל המשרדים, ולא ראיתי בכלל את הנושא של הרשויות המקומיות הדרוזיות. לכן אני מנצל את ההזדמנות ששר האוצר נמצא כאן: שר האוצר, שר האוצר, אישרתם תוכנית לעדה הדרוזית. הבטחתם להם 120 מיליון שקל לשוטף. עדיין לא העברת את ההתחייבות הכספית ממשרד האוצר, ואתה אמור להעביר אותה כמה שיותר מהר, כי אותן רשויות הולכות לקרוס. דיבר איתי היום גם ראש רשות אחר. אמר לי, בסוף החודש לא יהיה לי כסף לשלם לקבלן שאוסף את הזבל, ואני לא יודע אם אותו קבלן ימשיך לעבוד אצלי ביישוב. אם את הכסף הפשוט הזה, הקטן, המזערי, שאם אני משווה אותו לתוכנית חומש שאנחנו אישרנו בקרוב ל-3 מיליארד שקל, מיליארד וחצי תוספתי, אתם מאשרים 290 מיליון שקל, מתוכם 120 מיליון שקל לרשויות, ואתם לא מצליחים להעביר אותם. לכן תעשו את מה שמוטל עליכם כמשרד האוצר, תעבירו את ההעברה הכספית לוועדת הכספים, שנאשר אותה כמה שיותר מהר ונעביר את התקציב לרשויות המקומיות. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ. פתח תקוואי, לא הייתי נותן לו לדבר בכלל, אבל עזוב אותך. בגלל שהוא ירושלמי הוא אומר את זה.

כנסת נכבדה, היום אני רוצה לשאול את הכנסת הנהדרת שלנו שאלה פשוטה: למה צריך ראש הממשלה ללכת לנאום בקונגרס? מה המטרה, מה המטרה של הנאום הזה בקונגרס?

קטי, אני שמח שאת שואלת את זה. מה זה מפריע לכם? אז אני רוצה לדעת, מה זה נותן? מה זה נותן? - - - חוץ מטיסה יקרה עכשיו, הרבה מאוד תמונות. אנחנו כבר רואים תמונות של אשת ראש הממשלה כאילו היא ראש הממשלה בתמונות. - - - למה? למה טוב? למה זה טוב, האירוע הזה? מה זה נותן? מה זה עוזר שאתה אומר את זה? בזמן שמשפחות חטופים מתחננות אליו שידבר איתן, שיביא לכם איזושהי בשורה טובה, שייתן להן נקודה של אור - - - - - - - בזמן שאותו ראש הממשלה הולך ואומר להם, הם לא מתים, הם רק סובלים, אז אני רוצה לומר לך, חברת הכנסת קטי שטרית, הם גם מתים שם בזמן שהוא מטייל בעולם ונוסע לימי הולדת במיאמי. מה קשור? הוא לקח לשם משפחות חטופים. אז הוא לקח. תגידי לי, את אמיתית? את יודעת שאין סיבה שהוא יהיה שם. אין שום סיבה שהוא יהיה שם. לא רק זה, הוא כל כך מפחד מהסיטואציה שהוא נמצא בה, שהוא אפילו לא היה יכול להגיד תודה לנשיא ארצות הברית, שהתייצב פה מייד,

באותו רגע, ב-7 באוקטובר הוא היה הראשון להתייצב באופן מלא לטובת מדינת ישראל. שלח נשק, כסף, חיילים, מה הוא לא עשה בשבילנו? והוא לא יכול להגיד לו תודה, כי הוא מפחד מהנשיא הבא. אז מה הוא הולך לעשות?

הוא הולך לעשות נאום לקונגרס. ואז מה? מה הוא הולך לעשות שם? אתה יודע את הנאום?

בואי נעשה תרגול. לא. אתם איבדתם את זה, איבדתם את זה. איבדתם את זה. איבדתם את זה. אנחנו נעשה תרגול כי הוא טוב באנגלית. כל מה שהיה צריך לעשות זה להגיד - - למה - - - להגיד תודה - - - - - Mister president, thank you, thank you for everything.

מה הבעיה להגיד

- - - האמת כואבת. כמה מגלומן אתה יכול להיות?

בשביל לא להגיד תודה למי שהציל אותנו? כמה רעל, כמה רעל אתם יכולים - - - הוא הציל את מדינת ישראל. הנשיא הזה היה הנשיא הכי טוב בעבור המדינה שלנו.

שקלים,

וכל מי שיושב פה צריך להגיד: תודה רבה, אדוני

חבר הכנסת כץ - - - - - אתה בכיסא היו"ר. - - להגיד: אנשים מתים וזה על הידיים שלכם, אני מציע לחשוב טוב טוב,

לפני שאומרים.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הינה, אתה מדבר איתי, אז אני עונה לך. מי שלא תומך בעסקה מקדם את זה שהם לא יוכלו לחזור. הכי פשוט שיש.

זה משהו אחר להגיד. זה משהו אחר להגיד ממה שאמרת פה.

בכל יום שהם לא חוזרים, זה יום שכנראה לא נוכל להחזיר אותם.

אז אני אומר את זה כדי שזה יהיה ברור. אני שמח על ההבהרה. חבר הכנסת אילוז, אינו נוכח. חבר הכנסת שקלים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני זמן קצר שמעתי את מנסור עבאס אומר כאן, מעל בימת הכנסת, שהפתרון לסכסוך זה שיהיה איזשהו משא ומתן בין ישראל לפלסטין, שלאחריו תקום מדינה פלסטינית. הוא אמר: מדינה פלסטינית לצד ישראל. אני זוכר בדיוק מה הוא אמר.

אני שואל, דבר ראשון, שאלה פשוטה - - גם נתניהו אמר - - - - - מה זה פלסטין? מה זה פלסטין? האם בכלל יש דבר כזה עם פלסטיני? חלומות, חלומות - - - האם פלסטין זו חמאס? האם פלסטין זה פתח? פלסטין זו החזית העממית? - - - מה זה? זה הג'יהאד האסלמי?

מה זה פלסטין? אני לא יודע. אולי אני בור אבל אני רוצה לדעת מה זה פלסטין. תשאל את ראש הממשלה שלך. מישהו יכול להגיד מה השורשים של פלסטין?

האם יש איזשהו ממצא ארכיאולוגי שמעיד על זה שהיה פה איזשהו שלטון פלסטיני? משהו?

לנו, לעם היהודי, יש זיקה ברורה לארץ ישראל. המקורות שלנו, יש ממצאים ארכיאולוגיים, יש עדויות.

אבל אני לא יודע. אני לא מכיר שום קשר של מי שמכנה את עצמו פלסטיני לארץ ישראל. אין שום דבר כזה בכלל.

- - - רגע. אני טוען כבר שנים שהסכסוך כאן זה לא על עניין טריטוריאלי כזה או אחר, אלא על עצם הקיום של העם היהודי בארץ ישראל. זה מקור הסכסוך, כי זה לא משנה אם תקום פה מדינה שיקראו לה פלסטין. זה בסך הכול לא יפתור את הסכסוך. זו תהיה עוד איזושהי נקודה, לשיטתם, בדרך להשמיד את מדינת ישראל, זו המטרה האמיתית שלכם. זו המטרה האמיתית שלכם. אושר, מה אתה מציע?

לכן, אני אומר פה דבר מאוד פשוט: לאחר 7 באוקטובר הציבור בישראל כבר הבין את הסכנות של, חלילה, הקמת מדינה לעם המומצא הפלסטינאי. מי שמדבר על הקמת מדינה פלסטינית או שהוא רשע או שהוא בור ונאיבי. רשע, כלומר שהוא בעד חיסולה של מדינת ישראל, כי זה יהיה איזשהו אמצעי להשמדת המדינה שלנו. מי שהוא בור או תמים, ואולי מתוך כוונות טובות, אבל הוא פשוט לא מבין את המשמעות האמיתית ואת הכוונות האמיתיות של האויבים שלו, ופה ושם יש גם גורמים בין-לאומיים שהם נאיביים, וגם גורמים מתוכנו, שלא מבינים את גודל השעה. כאשר אותם מחבלים נאצים, יימח שמם, חדרו לקיבוצים, למושבים וליישובים שלנו ב-7 באוקטובר - - צריך לסיים. - - הם אמרו: (אומר בערבית ומתרגם.) הם אמרו: אלה מתנחלים. בעבורם, כולנו זה מתנחלים.

אנחנו צריכים לעמוד על שלנו ולהילחם על זכות הקיום שלנו כאן, בארץ הזו, בארץ ישראל, כמו שעכשיו אנחנו עושים - - - תודה רבה. אני מייד מסיים. כמה שניות, ברשותך. משפט אחרון. אנחנו עושים זאת בסבלנות, גם תוך כדי, לצערנו, הקרבה גדולה מאוד, כי אין לנו ברירה. אז, אני אומר שוב: רק מי שמאמין בקיום של ישראל כמדינתו של העם היהודי, אז אהלן וסהלן, מוזמן להיות פה ולעשות איתנו שלום ולחיות עימנו בשלום. אנחנו תמיד נרצה לפתח את המדינה ביחד, ולשמור על המדינה שלנו.

רק מי שמאמין בקיומה של ישראל כמדינת העם היהודי. אבל מי שלא, ויחרחר פה מלחמה - - חבר הכנסת שקלים. - - הוא יקבל מלחמה. זה יהיה או אנחנו או הם, וזה יהיה אנחנו.

חבר הכנסת קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, יש לי הערכה לידע ההיסטורי של ראש הממשלה, חבר הכנסת שקלים. יש לי איתו מחלוקות גדולות על ענייני מדיניות, אבל הוא בר-אוריין בענייני היסטוריה. לכן, יש לי שאלה אליך: ב-2010, כשראש הממשלה נתניהו אירח את אבו מאזן במעון הרשמי בבלפור והציב את דגל פלסטין, ותוך כדי הפגישה יצאה הודעה שבה נתניהו אומר: ראש הממשלה נתניהו מארח בביתו את אבו מאזן בידידות ובנדיבות, כולל הצבת הדגל הפלסטיני - - לענות לך? לא. - - אבל בשיחות עצמן הוא עומד בתקיפות - - חבר הכנסת שקלים,

- - - - - על צורכי הביטחון של ישראל. אז יש לי הצעה: לך שאל את ראש הממשלה מה זה הדגל הפלסטיני, כי הוא בחר להציב אותו. עכשיו לעניין הנדון. מכיוון שמובאת כאן הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב דרוקמן, ואני שמח שגם בשעה הזאת השר סמוטריץ' וחברת הכנסת וולדיגר במליאה, אני רוצה להזכיר שהיום יצאה דעת תורה של שורה ארוכה של רבנים בכירים בציונות הדתית, שבפחות מ-100 מילים קובעים דעת תורה, שלפיה אסור ללכת לעסקת השבויים. פחות מ-100 מילים מסכמות את כל העמדות שיש בהלכה היהודית ובמסורת ישראל כלפי הסוגיה המורכבת הזו של עסקת השבויים. אולי כדאי להזכיר לאותם רבנים, במיוחד כשאנחנו מדברים על מורשתו של הרב דרוקמן שהיה מתלמידיו של הרב גורן, את מה שאמר הרב גורן: ייתכן שבמקרה של שבויי מלחמה שנשבו תוך מילוי שליחות של המדינה ששלחה אותם, מוטלת חובה קדושה לעשות הכול לשחרורם, ואין עליהם כלל את המגבלות של המשנה, ש"אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן".

הרב גורן, מורו ורבו של הרב דרוקמן, מציג עמדה הלכתית מורכבת, שעושה אבחנה בין מצב שאדם,

נהג בחוסר אחריות ונשבה, או שבוי שנשבה כדי שייתנו בעדו כופר, לבין אנשים שנשבו במסגרת מלחמה, כתוצאה ממחדל של המדינה. אבל כל זה, אין לדבר הזה זכר בדעת התורה החד-משמעית של בכירי הציונות הדתית של היום, שאין מקום לעסקת השבויים. עצוב מאוד שהציונות הדתית במדינת ישראל ניקזה את עצמה באמצעות רבניה ובאמצעות הפוליטיקאים שלה - - תודה רבה. - - לעמדה הקיצונית ביותר בקשת הדעות בחברה הישראלית, וויתרה על היכולת להציג את ריבוי פניה של המסורת היהודית גם בסוגיה הכאובה הזו של פדיון שבויים ועסקת שבויים.

חברת הכנסת פרקש, אינה נוכחת, חבר הכנסת סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת עודה, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון, מעוניינת לדבר?

אוקיי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שיש לי כל כך הרבה מה להגיד במליאה, אבל היום אני בוחרת להקדיש את כולו לחטופים ולחטופות שלנו. היום התבשרנו על עוד נרצחים מקרב החטופים שלנו.

חברי הכנסת, שתעצמו לשתי שניות את העיניים ותחשבו על אבא,

אחות, אח, חבר, ותגידו לי מה הייתם מרגישים עם אחד מהם היה עכשיו חטוף במנהרות. מה עובר לכם בלב? מה עובר לכם בראש? איך הייתם מגיבים? אז אני אגיד לכם, אני אספר לכם. אני רוצה להקריא את דבריה של שיר סיגל, בתם של אביבה וקית' סיגל. אביבה שוחררה משבי החמאס בעסקת השבויים, ובאומץ רב היא חשפה מתוך השבי את העדויות. קית', לעומת זאת, עדיין בשבי החמאס. וכך היא כותבת: אבא שלי בשבי החמאס 290 ימים. אבא שלי בן 65, סובל מלחץ דם גבוה וזקוק לתרופות. ב-7 באוקטובר הוא נורה בידו, הוכה באכזריות ונזרק על הרצפה וצלעותיו נשברו. אבא שלי לא קיבל טיפול רפואי בשבי, לפי עדותה של אימי. כל רגע עבורו הוא קריטי. אבא שלי בן אדם עדין ורגיש, אבל גם חזק ואופטימי, ואני יודעת שהוא עושה הכול כדי לשרוד ולחזור אלינו.

אני מצטערת על מה שאתה עובר. גם אנחנו מתים כאן מעצב, עצב של המדינה שמשנה את פניה, מדינה ששיקול הדעת שלה מופעל על פי מחירים, מדינה ששכחה את הערכים הבסיסיים ביותר, מדינה ששכחה ש"לעולם לא עוד" זו אינה סיסמה, מדינה שמנהיגיה פועלים על פי צו פוליטי ולא על פי הצו המוסרי.

אנחנו המשפחה ועוד מיליוני אנשים נלחמים כדי שהמדינה שלנו לא תאבד צלם אנוש וכדי שחיי אדם לא יישקלו במנדטים.

בכל פעם שמדברים על עסקה שמתקרבת, אני מצליחה לראות אותך חוזר אלינו הביתה. בימים אלה שר הביטחון, ראש השב"כ וראש המוסד מדברים על כך שזה הזמן להחזיר אותך הביתה, והלב שלי כבר מדמיין אותך כאן והדופק מהיר. אני רואה אותך חוזר, אני מרגישה את החיבוק שלנו, מדמיינת אותי מסתכלת לך בעיניים בורקות מבכי ואת האוויר נכנס לריאות. אני יודעת שאם היית יכול לדבר עכשיו מול המצלמה, היית מבקש, בעדינות שלך, שבבקשה יצילו אותך - - צריך לסיים,

- - אומר שאתה מפחד למות, מתחנן שעשו הכול כדי שתוכל לחזור למשפחה. אתם יכולים להיות החברים הכי טובים של אבא שלי.

עוד משפט, עוד משפט.

אוקיי. כמה משפטים. בכל זאת, זה חשוב. אני יודע, אז בפעם הבאה. אבל תראה כמה לא הגיעו.

לא, לא, בפעם הבאה. אי-אפשר, אני לא יכול, כי אז אני אצטרך לתת לכולם. את כבר חצי דקה מעל. זה כל כך חשוב, שפעם אחת נבין מה עובר עליהם. תמשיכי בפעם הבאה, אני לא יכול לתת הרבה. טוב, אוקיי. יש לי עוד עמוד אחד לקרוא, אבל לא קיבלתי אישור. אני אומרת לכם, חבריי, צריך להחזיר החטופים והחטופות שלנו למשפחותיהם ואלינו.

חבר הכנסת שוסטר, אינו נוכח. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים, הרב דרוקמן מנהיג ציוני-דתי, מנהיג הציונות הדתית הרב שפרס את חסותו עלינו, שהיה אבי הציונות הדתית והיה הסלע האיתן שלנו.

כל עם ישראל חייב לו, חייב לו את תודעת השליחות שהייתה בכל צעד בחייו, את תודעת ה"הינני", שהייתה נר לרגליו: הינני לדבר הנעלה, הינני לדבר הקשה ביותר, הינני לכל מה שאתה מצווה אותי, כך הרב זצ"ל. בנר השמיני של חנוכה תשפ"ג הלך לעולמו הרב חיים דרוקמן, והותיר אחריו מורשת תורנית חינוכית ומנהיגותית עצומה. מי שהיה לעסקן רבני הציונות הדתית, שכיהן כראש ישיבת אור עציון ונשיא מוסדותיה,. רב היישוב מרכז שפירא, יושב-ראש מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, וחבר הנהלה ארצית של תנועת בני עקיבא, כל מפעלי הציונות הדתית באדם אחד, מפעלי הארץ הטובה. בכל שנות פעילותו של הרב הוא תרם תרומה ענקית וחשובה למדינת ישראל, לעם ישראל ולתורת ישראל. הרב פעל לקירוב בין כל חלקי העם מתוך אהבת ישראל אמיתית. תורתו של הרב הייתה לאבן שואבת, והוא חינך את תלמידיו לשילובה של התורה בחיי היום-יום ובהתערות בחברה הישראלית על כל חלקיה. והינה חברי משה סלומון, שהגיש את הצעת החוק, באמת שאפו ויישר כוח. הרב היה מעורב בפתרון סכסוכים עמוקים שעמדו בלב החברה הישראלית בתחומי הדת והמדינה, החינוך ובמערכת היחסים בין החלקים השונים בחברה. הוא לא חשש ממה יגידו. הוא הבין את גודל השעה, והכול באהבה, באהבה אמיתית. בכל מפגשיי שלי עם הרב ראיתי מולי מנהיג, רב ענק שלא החשיב את ענקיותו, שתמיד התייחס לאדם שמולו כשווה בין שווים, נתן את כל תשומת ליבו לפונה אליו והיה לו לאוזן קשבת וכתובת לעצה, לסיוע, לתמיכה, ולא משנה מה ביקש הפונה. התחום שבשבילו הגעתי לכנסת, הבריאות הנפשית של אזרחי המדינה, היה חשוב לו. הוא תמיד התעניין, שאל ודרש. הרב דאג לכולם, ותורת השם הייתה תמיד תמיד לנגד עיניו. כל כך חשוב שננציח את זכרו, בעיקר למעננו.

תודה רבה, חברת הכנסת וולדיגר. חבר הכנסת אלון שוסטר. רואה, כל הכבוד, חבר הכנסת שוסטר. יאללה, כל הכבוד. יושבת-ראש נכבדה, חברות וחברי הכנסת, אנחנו צריכים לקחת על עצמנו משימה וזה להחזיר את התקווה, להחזיר את התקווה לעם שלנו, להחזיר את העוצמות חזרה ללבבות. אנחנו מדינה חזקה מאין כמוה במשאבים חומריים, ביכולת אקדמית, בגיוון יוצא דופן, מלהיב, מסעיר, של שבטים ושל עמים ושל צבעים ושל אמונות. חובתנו לייצר מציאות שבה המגוון הזה במציאות, בחברה פלורליסטית, מאפשר ונותן לנו את מיטב האפשרות, את מיטב הזינוק, המקפצה, להחזיר לעצמנו את אותה התקווה. אנחנו אכן אחרי חודשים קשים במיוחד, חודשים שבהם אנחנו התרסקנו אל מול הפתעה קולוסלית כאשר האנשים, הבנים והילדים הטובים ביותר כשלו על הגנתנו. אבל מכיוון שאלו פני הדברים, אני מקווה שהימים הקרובים ממש יביאו את קץ השעבוד של הבנים והבנות, החברים והחברות, בני כל הלאומים והדתות, שמשועבדים בעזה. וכבר הסתיו שבו הם נלקחו באלימות חלף עבר לו, גם החורף פינה מקום לאביב שהתאדה, והינה אנחנו כבר בקיץ המהביל, ואתם, אתם החטופים, שכשלנו בהגנה עליכם, אתם עדיין שם. והמשימה שלנו זה שיבוא שבוע, יבואו ימים קרובים ממש, שיקטעו את הסבל. אתם נמצאים שם, אתם מתים, כמו שאנחנו מבינים, או נרצחים בהתמדה מעוררת פלצות. מקווה שיבוא השבוע שיקטע את דרך המכאוב ואת דרך העמל של מי שנקטפו ביד ענקים זדונה ובוטחת, יד שמתבדחת ושמה לאל את המאמצים שלנו ותקוותנו לשובכם, חובתנו להחזיר את הבנים והבנות הביתה. צריכים להחזיר את הגולים מהצפון ומהדרום - - תודה. - - להחזיר לאומה את נשימתה שכבדה עד מאוד ולהחזיר לעצמנו את התקווה.

תודה רבה. בבקשה, הודעה מהמזכירות.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 16), התשפ"ד 2024. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 273), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכספים.

תודה רבה. נחזור לסדר הדוברים. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת פנינה תמנו, את עולה?

שהיו שותפים בטבח שבוצע בעמנו, וגם נתגלתה מפקדת החמאס מתחת לאונר"א בעזה, והספרים שלהם, אנשים שהיו אמורים לספק סיוע כביכול לפליטים ועסקו באיך לקדם רצח יהודים ורצח ישראלים. עכשיו, את יודעת מה? אני, רק שאלה: איך ייתכן שבחוק כל כך חשוב, ממשלה שלמה, אולי שני שרים היו כאן, לא טרחו להגיע להצביע בעד החוק החשוב הזה, שכל הבית הזה התגייסנו, גם אופוזיציה וגם קואליציה? אבל את השאלה הזאת נותיר לאותם שרים, שאולי עשו אמת עם עצמם, ובחוק כזה חשוב, שהרי הם יודעים לדבר גבוהה-גבוהה בתקשורת, הייתי מצפה לנוכחות מלאה, גם אם ראש הממשלה טס היום לארצות הברית. מעניין לעניין כמעט באותו עניין, המדבר על תפקוד הממשלה הזאת ועל סדרי העדיפויות שלה. אני שמעתי אתמול על כך שמינו את צ'ייני להיות מי שיוביל - - - מה, לא מינו את הבן שלי? כולם אמרו לי שזה הבן שלי. אז קטי, מסתבר שלא הבן שלך קיבל את המינוי.

אלוף במילואים צ'ייני קיבל את המינוי לעמוד בראש מינהלת שבתוכה גם תתכלל את כל נושא הצפון. זה מדהים אותי. האם נגמרו הנשים המוכשרות בעולם? נשים שיודעות לנהל,

שהרי אנחנו כולנו יודעות שמי שמניעות את הגלגלים, ומי שיגיע גם לבקר במינהלות השונות, בין שזה מינהלת השבים והחטופים ובין שזה מינהלות אחרות, וגם במינהלת תקומה, אנחנו נמצא שם כוח נשי רציני,

מקצועי, שמוביל פה בחירום את הנושאים הכבדים ביותר שיושבים על שולחנה של ממשלת ישראל ומדינת ישראל מאז קומה, אפשר לומר. ועוד פעם בוחרים, תוך התעלמות מוחלטת מהעובדה שצריך ייצוג הולם לנשים, למנות גבר בראש הפירמידה. עכשיו תבינו, אם נדמה לנו שזה עוד דבר שיחלוף, אבל כשאנחנו רואים שמתוך 29 מנכ"לים יש לנו רק שתי מנכ"ליות, ומנכ"לית אחת בכלל לא מונתה, היא ממלאת מקום. מתוך 29 מנכ"לים, בתוך כל המינויים, צמודי מנכ"ל עד עכשיו הביאו רק גברים. וכשאנחנו רואים את הנתונים שהוצגו לי על ידי הממ"מ רק לפני שבוע על אחוז הנשים, אנחנו מבינים שנשים מהוות 7% מכלל המנכ"לים, כמו שאמרתי, ולצערי נשים מהוות רק 14% מכלל המכהנים בשלוש הקבוצות הבכירות, שזה מנכ"ל, משנה למנכ"ל, וכמו שאמרתי, צמודי מנכ"ל. אני רואה שהזמן שלי עבר. תודה רבה. ואני אומר שהאחריות שלנו, גברתי היושבת-ראש, ושל כל אחת שיושבת כאן, לבוא ולומר לממשלה הזאת שאנחנו לא נחיה במציאות מדומה שהעולם הזה מונהג רק על ידי גברים, ואנחנו צריכות לדרוש את זה למען העתיד של הבנות שלנו.

- - - והבנים. - - - תראי איך הוא נראה.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. צריך לעשות את הדוברים לפי הגבהים,

ואז זה יהיה יותר יעיל. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שהממשלה הזו היא הממשלה הדתית ביותר מבחינת אורח חיים מאז הקמתה, אבל בתוך הממשלה הזו יש שני קולות, ואני רוצה, ברשותכם, לבחור באחד מהם. 290 ימים ש-120 אחינו ואחיותינו עדיין שם. אני רוצה לאחל מעל בימת הכנסת בהצלחה לראש הממשלה בנסיעתו המדינית. אני רוצה להזכיר לו שבעינינו, מטרת-העל של נסיעתו היא שחרור החטופים. זו צריכה להיות מטרת הנסיעה. אני חושב שכולנו בכנסת מאוחדים סביב הרצון, וגם אנחנו חברי האופוזיציה ניתן לך את הגיבוי הנדרש לעסקה שתביא לשחרורם. בתוך הממשלה הדתית, בעיניי ישנו קול שלא שם במקום גבוה מספיק את יהדות החמלה. לעומת זאת, ראשי ש"ס ויהדות התורה, אריה דרעי ומשה גפני, אני רוצה להחמיא לכם, כן, להחמיא לשניכם. הקול היהודי שבחרתם להדגיש בש"ס וביהדות התורה הוא קול ששם את מצוות פדיון השבויים בראש. אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים. זה קול יהודי מרכזי, לא יחיד אבל חשוב. הוא אומר שאנחנו היהודים חומלים על אדם, במקרה הזה אדם שנפל בשבי, במקרה הזה 120 מבני עמנו, ועושים הכול כדי לפדות אותם. בעניין הזה אני איתכם. אומר הרמב"ם בהלכות מתנות עניים: "פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים". בירושלמי, במסכת סנהדרין, אומר רבי יוחנן: "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא". אז דרעי וגפני, במובן הזה,

המפלגות שלכם, היהדות החרדית מגלמת יהדות של חמלה, כפי שאני חושב שעלינו להעצים. לעומת זאת אני חושב שאיתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' מובילים עם המפלגות שלהם יהדות אחרת, אני רוצה לקרוא לה יהדות נוקשה.

יש לה אידיאלים, יש לה גם בסיס, אבל בעניין הזה היא איננה תומכת בעסקת שבויים, מסיבות אחרות. בעיניי, זו טעות, לא טעות אסטרטגית, לא טעות מדינית, חבר הכנסת יוסי טייב, זוהי טעות יהודית, טעות דתית. אני קורא מכאן לנתניהו: תקשיב לדרעי, תקשיב לגפני. אל תחזור בלי עסקה. אל תחזור בלי לשים את מטרת-העל הזו מול עיניך. תזכור את המשפחות, תעשה הכול כדי להוציא את שבויינו וחטופינו מהגיהינום, מתוך מחויבות יהודית, מתוך חובה לאומית כעם, מתוך חובה מוסרית של מדינה שהפקירה אותם פעם אחת. תחזיר אותם הביתה, נתחיל לשקם את ההריסות. תהיה גפני, תהיה דרעי. תודה רבה, חבר הכנסת טור פז. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. נדבר על החוויות מהבוקר?

כבר דיברתי. תודה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לפנות אלייך.

את דיברת היום על הימין, על ערוץ 14, על ינון מגל - - - על בנק לאומי.

אז אני רוצה לספר לך משהו. קודם כול, אתם לא ימין. במה אתם ימין? איזה ימין?

אתם לא ימין ביטחוני,

כי אתם חבורה של סוציאליסטים ולוביסטים שמשרתים את המונופולים, אתם גם לא ימין ליברלי, כי אתם נגד מערכת המשפט ונגד חופש הביטוי, ונגד הגנה על זכויות הפרט.

אבל אני רוצה לספר לך עוד משהו. אתם גם לא מכירים את המשק, אתם לא מכירים איך הכלכלה עובדת. כל גוף גדול רשאי להחליט איפה הוא מפרסם ואיפה הוא לא מפרסם. בנק לאומי רשאי להחליט שהוא לא מפרסם בערוץ 14, ומחר הוא רשאי להחליט שהוא לא מפרסם בערוץ אחר. אין בעיה, אז גם אנחנו יכולים לא להיות שם.

ככה עובדת כלכלה חופשית.

חברים מהימין ההזוי, עובדת כלכלה חופשית. ככה עובדת כלכלה. אתם פשוט לא מכירים את זה. אבל אתם מחרימים את 14. אתם מחרימים את 14. אתם לא יודעים את זה. ולכן לא יעזור לכם.

אתם מתנהגים כמו מאפיה, אתם מתנהגים כמו חבורה של עבריינים ומפעילים סחיטה באיומים. סחיטה באיומים נגד הגופים הגדולים במשק, וזה לא יעבוד לכם. אבל תענה, למה אתם מחרימים את 14? תדבר לעניין. תדבר לעניין, ואל תגיד "עבריינים".

זה פשוט מגוחך. מה שאתם עושים עכשיו עם ינון מגל ובנק לאומי זה מגוחך, זה לא ראוי למפלגת השלטון.

זה סתימת פיות שאין לתאר.

אין לך מושג מה זה סתימת פיות. אני באתי ממדינה אחרת, אני יודע מה זה סתימת פיות.

אתם רוצים להביא אותנו עכשיו למצב שהיה במדינה ההיא. אני מתחייב לא לתת לכם את זה. תודה רבה. אבל אל תגיד עבריינים. תודה רבה. יישר כוח. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

לרשותך שלוש דקות. צו נשיאותי משנת 2001. אתם יודעים מה זה הצו הנשיאותי משנת 2001? כי הרי לפעמים אין מושג מכוח מה נעשים פה דברים. יש איזה צו נשיאותי משנת 2001 בארצות הברית שאומר שארצות הברית תטיל סנקציות על אזרחים או על תושבים ביהודה ושומרון על הפרת הסדר ביהודה ושומרון. איזה קטע, חשבתי שארצות הברית תעשה משהו נגד פלסטינים שמבצעים פיגועים ביהודה ושומרון, חשבתי שתעשה משהו נגד מי שרוצח ביהודה ושומרון.

ארצות הברית מודיעה שהיא מטילה סנקציות, ועם כל הכבוד, אדוני ראש הממשלה, אתה לא יכול לשתוק על זה. לא יכול להיות מצב שיטילו פה סנקציות על אזרחי מדינת ישראל, בין השאר תושבים, גרים ביהודה שומרון המפוארים, ואנחנו נשתוק. אז תהיתי ושאלתי מכוח מה הבנקים בישראל מטילים סנקציות על אזרחי ישראל לא במסגרת צו שיפוטי. הפכתי את ספר החוקים, בדקתי ותהיתי ושאלתי. ובכן, רבותיי, קבלו, אין סמכות להטיל כל סנקציה, כל סנקציה, על חשבונות הבנק של אזרחי מדינת ישראל מכוח החלטה של ארצות הברית. אבל אתה יודע מה יש בבנק לאומי? אותו בנק שלא מפרסם בערוץ 14 כי אנחנו ימנים, סליחה.

אותו בנק שלא מפרסם בערוץ שנותן אלטרנטיבה. בוא, בוא, בוא, אני אספר לך. אני אספר לך שבשנת 2014 היה הסדר בין בנק לאומי לארצות הברית.

תקשיבו טוב טוב מה אני מספרת לכם. היה הסדר. ארצות הברית חשדה שבנק לאומי מעלים ממנה מיליונים. עשה לי טובה,

ובנק לאומי הגיע להסדר עם ארצות הברית. בנק לאומי הגיע להסדר עם ארצות הברית, שלא תהיה נגדו חקירה פלילית. אז בואו, קבלו, בוא, נאור, נאור, תשמע.

את לא שמעת איך הוא קרא לו. את לא שמעת, טלי.

רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא רוצה לשמוע, אני רק רוצה שקט. לא, אתה לא כזה מעניין. תקשיבו טוב.

כרגע אושר שקלים קרא לחבר הכנסת בליאק חבר הכנסת ביאליק.

אני רוצה רגע לומר לכם את הדבר הבא, תראו מה זה, ואני חשבתי, רגע, קטי, חבל, יוסיפו לי עוד זמן. אני מבקשת לא להפריע. קטי, יש לך המון קריאות ביניים היום.

אתה עושה לי שיקוף מדהים. אני חשבתי שאין לי חוש הומור. מסתבר שלכם אין. אני מרגישה בנוח פה בתוך הדבר הזה, אם זה מה שמצחיק אתכם.

את לא נראית כמו מי - - - חשבתי שמאוד יעניין אתכם לדעת, כי הזכרתי לכם, בשנת 2014 היה הסדר בין בנק לאומי לארצות הברית בחשד להונאת בנק לאומי את ארצות הברית והעלמת מיסים במיליוני מיליונים. מי היה ראש הממשלה?

- - מה בנק לאומי חייב לארצות הברית, אין לי מושג. אבל זה מאוד משונה. אני יכולה להגיד לכם רק דבר אחד: לא יקום ולא יהיה, התערבות של ארצות הברית בזכויות קניין של ישראלים.

רק תענה לי מה יש בתפריט של מסעדת - - - חבר הכנסת שקלים, שקט.

הוא ביאליק מהיום. מהיום הוא חבר הכנסת ביאליק - - - אני מבקשת עוד חצי דקה. נאור שירי,

חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה. נאור, נאור, מה תעשה כשאני לא אנהל? אתה מכיר את הביטוי הזה? חברת הכנסת, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, אני שמעתי את חבר כנסת ולדימיר שאומר לנו שאנחנו עבריינים. אתם מתנהגים כמו חבורה של עבריינים, נכון. אני רוצה להגיד לך, אדוני, חברי: אסור להשתמש במילים כאלה. זה לא מקובל.

רגע, רגע, ברגע שאתה אומר "עבריינים" - - - צגה, הם קוראים לנו "מכונת רעל". נכון, כי אתם מכונת רעל. אני אסביר לך - - - לא, אני לא רוצה לבזבז את הזמן. אין לי הרבה זמן. מי שמפעיל סחיטה באיומים, הוא מתנהג כמו עבריין.

לא בא בחשבון. ממש לא מתקבל על הדעת. מי שמפעיל סחיטה באיומים נגד בנק לאומי הוא עבריין. לא, אני לא מסכימה. אני גם לא רוצה להגיד את זה לאף אחד. לא יכול להיות.

צגה, הוא מסביר לך את הפרשנות - - - מי שמפעיל סחיטה באיומים נגד בנק לאומי הוא

ברגע זה אני עושה לך סתימת פיות, שיהיה. לא להפריע. ראית למי סותמים את הפה?

אתם באמת מפריעים לה, מספיק. בבקשה, חברת הכנסת. קריאה שלישית, החוצה, נאור.

איך יכולה מדינת ישראל להמשיך ולהתקיים כשיש כאן ממשלה שביודעין היו בפניה הזדמנויות להציל את אנשיה, את הילדים, את הנשים ואת הזקנים, ובאותה אבחה שהם ידעו לעשות את זה הם פשוט ויתרו? תארו את אותו רגע שבו מגיעה ההחלטה הזו, האפשרות הזו, לשולחן ראש הממשלה, והוא בוחר אחרת בשביל איזשהו דמיון משיחי. נוסע היום בכנף ציון המפואר, נוסע ואפילו לא מעז לומר את מה שהוא ידע כבר אמש, ששני הישראלים מצאו את מותם, נהרגו, נרצחו בשבי החמאס. בדיוק באותו זמן יוצאת האיגרת, אותה איגרת של תורת הארץ הטובה, איחוד רבני אוהבי התורה והארץ, חתומה על ידי הרב ליאור והרב אריאל, שבה הם מטיפים לא לקבל את העסקה, לא להציל את בנינו ובנותינו, לא להציל את התצפיתניות, לא להציל את החטופים, את אותם אזרחים וחיילים. איזו חוצפה ועזות נפש יכולה להיות לאותם אנשים שמכנים את עצמם רבנים? ראו רק את ש"ס לפני יומיים-שלושה, תראו מה כותב הרב יוסף, הרב הראשי שמסיים עכשיו את תפקידו. שיעשו מהר עסקה, דורש הרב, מפציר, זה פיקוח נפש. איך ייתכן? איך ייתכן שהיום בממשלת ישראל יש חוט מקשר בין השר סמוטריץ' לתוכנית ההכרעה, לרפורמה המשפטית האיומה ולאיגרת הרבנים האיומה שיצאה עכשיו? אולי אם רק נקשיב גם למפלגות האחרות, אבל בעיקר לאנשים שמנהלים את המדינה וראשי מערכת הביטחון, תקשיבו למה שהם אומרים, ראש השב"כ רונן בר, שמדבר באופן ברור גם על בן גביר וגם על סמוטריץ', על תוכנית ההכרעה, שהיא הדבר החמור והמסוכן ליותר למדינת ישראל. תודה רבה, חברת הכנסת. זאת הממשלה שבשורה התחתונה מפקירה היום לדיראון עולם את אזרחיה בשבי החמאס. תודה רבה, חברת הכנסת רייטן. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דניאלס, בבקשה, החבר של ביאליק. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בואו נדבר על ממשלת ימין, בואו נדבר על כמה אתם חזקים ועל כמה אתם ממשלת ימין, וחשוב מאוד שהציבור בבית יבין. אני אתן לכם מספרים ואולי גם אתם תפנימו,

אולי תפנימו שאתם ממשלת ימין, אבל חלשה. על מלא. הייתה ממשלת השינוי, אתם זוכרים אותה? אתם זוכרים שפעם, לפני ממשלת השינוי, היו בלונים שהגיעו למדינת ישראל? איזה שינוי, חיים שלי - - - ממשלת ההונאה והשנאה. אתם

אני אתן לך מספרים, קטי. הבלון הראשון שעף למדינת ישראל, הייתה תגובה חריפה מאוד של מדינת ישראל. ממשלת השינוי הפסיקה את נושא הבלונים. לא היה בלון אחד נוסף למדינת ישראל. - - - רגע, אני אתן לך נתונים. גברתי, היא לא נותנת לי לדבר. - - - חיזבאללה.

אז אני רוצה לתת לך דוגמאות. צריך להבין דבר אחד, שהוא התוצאה והוא האמת. בזמן ממשלת השינוי לא היו בלונים על מדינת ישראל, לא היו. הממשלה היחידה שתקפה, לא אחרי שתקפו אותנו, אלא תקפה בהפתעה, הייתה ממשלת השינוי. ואת עושה פרצוף כי את לא מבינה, את לא מבינה.

אתם לא מבינים - - - שכחת שאתם לא תקפתם בגלל מנסור עבאס? תשעה חודשים, תשעה חודשים - - - על מה אתה מדבר?

לא תקפתם בגלל מנסור עבאס. לא,

תשעה חודשים למלחמה, מעל 19,000 שיגורים לעבר ישראל - - מה קרה לך?

- - למעלה מ-14,000 פעמים רצו אזרחי ישראל למקלטים, מעל 9,400 שיגורים מעזה, 5,600 שיגורים מסוריה ולבנון, מעל 1,600 אזרחים וחיילים נרצחו, 62,000 תושבים עקורים מבתיהם, אתם ממשלת ימין? אתם ממשלת ימין? במשך תשעה חודשים אנחנו סופגים התקפות גם מתימן. בפעם הראשונה - - - חיים שלי,

בפעם הראשונה שנפגע אדם בתל אביב פתאום התעוררה הממשלה הזאת. יש לי דבר אחד להגיד לכם, תפנימו: אתם יותר גרועים מכל ממשלת שמאל שהייתה אי פעם במדינת ישראל. אתם בושה למילה ימין. אתם בושה למילה ימין. אתם לא יודעים להתמודד.

נכון - - - אתם לא יודעים להתמודד, ולא תתמודדו אף פעם. זה המצב. זה המצב. תודה רבה, חבר הכנסת. רק שתדעי שדקה שלמה הם לקחו לי. נכון, אבל גם אני לא הקפדתי לך על שלוש הדקות. אז אני רוצה עוד משפט אחד. אבל אתה פונה אלינו. קטי, אני אתחיל לקרוא אותך לסדר. לא, לא לצעוק. תירשמי לדיבור, לא. קטי - - - שתי דקות - - - תן לי משפט, אין לי קול. חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה.

מה שאמרתי.

כשטלי גוטליב יושבת בשקט ולא עונה, סימן שהיא מבינה שמה שאני אומר הוא אמת,

אני קוראת, נשמה, שעממת אותי היום.

אחרי הנאום שלך - - - רציתי - - - וזה הברומטר שלי. טלי, תודה רבה לך שאת מבינה שאתם לא ממשלת ימין. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח. - - - קטי, את רוצה שאני אקרא אותך לסדר? די, מספיק, באמת. חבר הכנסת, לרשותך שלוש דקות.

בבקשה, קראתי לך. בלבלו אותי, הם תמיד מבלבלים אותי. חבר הכנסת, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. סימון, רציתי לצאת לאכול,

חבריי חברי הכנסת,

אחד הכריז מלחמה על החברה הערבית בטענה שהוא רוצה משילות. אלפי בתים נהרסו בנגב, בחברה הערבית הבדואית בנגב. בתים נהרסו גם בקרב החברה הבדואית בצפון. נהרסו בתים גם ביישובים דרוזיים. בכל מקום היו הריסות בתים תחת הכותרת "משילות". מעל 33 נרצחים נכון להיום, וכל נרצח זה עולם ומלואו. כמובן, בנוסף לנרצחים יש הרבה פצועים, לפחות פי ארבעה ממספר הנרצחים יש פצועים בחברה הערבית.

רוצים להעביר את הרשות לאכיפה במקרקעין תחת הסמכות של השר לכישלון לאומי. בלי הרשות, השר חוגג ושמח על הריסות בתים. יעבירו את הרשות לאכיפה במקרקעין, זה ייתן לו עוד ועוד יותר סמכות לפגוע בחברה הערבית. יותר הריסות בתים בלי משילות, יותר רצח ונרצחים, גם בלי משילות, בלי ביטחון אישי, בלי תקווה לכל צעיר וצעיר ערבי. אני פונה לכל מרכיבי הקואליציה,

לאשר את ההעברה של הרשות לאכיפה במקרקעין לסמכות של השר לכישלון לאומי.

תודה רבה, חבר הכנסת. חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. השרה אורית סטרוק אחר כך, אבל היא לא פה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, החזון של חד"ש הוא שלום, שוויון וצדק. החזון שלנו הוא כל כך ברור. מה שאומרים גם בערבית, אומרים בעברית. אומרים בכל שפה אפשרית: מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. זה החזון שלנו. אנחנו ברורים, אנחנו אומרים את זה.

עלו לדוכן, דיברו על רוע, דיברו על רשעות. אני שואל, ואז ייפתר הסכסוך? לא תהיה מדינה פלסטינית. יש בורות חסרת תקדים אצלכם.

מה אתם מציעים? מה אתם מציעים - - אתה תושב ישראל, אתה אזרח ישראלי. אז למה אתה אזרח ישראלי? - - במציאות הקיימת? במציאות הקיימת - - למה אתה מקבל משכורת מאזרחי ישראל? לא תהיה מדינה פלסטינית.

עם אחד יש לו מדינה, שהיא מדינת ישראל, לעם הפלסטיני מגיעה מדינה עצמאית ליד מדינת ישראל.

חברת הכנסת גוטליב, קריאה ראשונה. למה? לא קראת לי אפילו פעם אחת. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. לא להפריע לו, לא להפריע לו. אבל למה קריאה ראשונה?

תמיד - - - כדי לייצר הרתעה. - - - חבר הכנסת שקלים, אל תתחיל. זאת תהיה קריאה שנייה. אושר,

מה

- - תודה, תודה רבה. לא, אין כאן הודעה אישית. זה לא עניין של הודעה אישית. כבוד היושבת-ראש, דובר אתמול על עניין החטופים. תמשיך, אדוני, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, דובר אתמול על עניין החטופים, שהייתה שיחה, ישיבה מאוד ארוכה בקבינט. כל ההודעות שיצאו משם אמרו שהבשילו התנאים לעסקה, עסקה שמי שהגיש אותה זה נתניהו, זה ראש הממשלה. זה המקרה היחידי בהיסטוריה שיש מישהו שבעצמו מציע הצעה ולא מקבל את ההצעה של עצמו. אתמול הוא גם מחליט, אחרי שגם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון אומרים בצורה הכי ברורה שהבשילו התנאים לעסקה, הוא מחליט שרק ביום חמישי יצא צוות המשא ומתן לקטר בכדי לקדם את העסקה.

אני חושב ואני מזכיר - - נא לסיים. - - שאחד ממשפחות החטופים אמר באחד הדיונים שב-7 באוקטובר לא רק נחטפו חטופים לעזה, נחטפו המנדטים לנתניהו. תודה, תודה רבה. ומאז הוא עסוק רק בדבר אחד, איך להחזיר את המנדטים. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. אתה דואג לחטופים יותר מנתניהו,

אה, עטאונה, מי דואג לחטופים יותר, אתה או נתניהו? - - - אני שואל,

לחטופים יותר, אתה או נתניהו?

לך לעזה ותדאג לעזה.

השרה סטרוק, לרשותך שלוש דקות. הבנתי שאת תסתפקי בזה. אני יכולה יותר.

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. בסדר גמור. גברתי היושבת-ראש, פעם ראשונה שאני מדברת שאת כאן. אורית ואורית, מצא את ההבדלים. הרבה אור שיהיה, בעזרת השם, שנזכה להרבה אור.

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה בראש ובראשונה להודות לחברי, חבר סיעתי חבר הכנסת משה סלומון, על הבאת החוק החשוב הזה סוף-סוף לקריאה ראשונה. אני מקווה שבעזרת השם, עם תחילת המושב הבא נוכל להעלות אותו לקריאה שנייה ושלישית. החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, משום שהוא נועד להנציח את דרכו, את תורתו, את דרכו החינוכית של רבנו הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שרבים רבים מאיתנו זכו לאור באורו, אם דיברנו על אורות. אני אגיד שני דברים קטנים על הרב דרוקמן. ראשית, ידוע שאמרתו של הרב דרוקמן היא האמרה "הינני". הינני, אני מוכן לכל משימה. לכאורה, נדמה ש"הינני" דומה לביטוי הציוני: אם צריך גלגל, אני גלגל.

אבל לא היא. זה לא אותו דבר, משום שה"הינני" רואה קודם כול מול עיניו

מי שאומרים לו את ה"הינני" הזה, את ריבונו של עולם. מי שאומר "הינני" רואה מולו את הקדוש ברוך הוא, ולקדוש ברוך הוא אומר "הינני". מי שאומר "הינני" רואה את עצמו כחלק מעם ענק, ומשרשרת הדורות הענקית, ואומר בשמחה: הינני, במקום שבו אני נמצא, פה אני מוכן לעשות את רצון בוראי.

זה לא רק: אם צריך גלגל אני גלגל, שזו אמרה נשגבה, אבל זה מעבר לכך. זו פנייה כלפי מעלה, כלפי מי שנותן לי את הציווי, כלפי מי ששם אותי בדור הזה, כלפי מי שאני מודה לו על כך שזכיתי להיות כאן ועכשיו, בדור הזה. מתוך הראייה הגלובלית הזאת, האמונית הזאת, הענקית הזאת, מגיע "הינני". הדבר השני שאני רוצה להביא בשם הרב דרוקמן, כיוון שאנחנו נכנסים עוד מעט לי"ז בתמוז ולשלושת השבועות שבהם אנחנו אבלים על החורבן: אחד הדברים שהרב דרוקמן תמיד היה מזכיר זה את הפסוק "וַהֲשִׁמֹּתִי אני את הארץ ושממו עליה אֹיביכם היֹשבים בה". הרב דרוקמן נהג תמיד לצטט את דברי הרמב"ן על הפסוק הזה. כך אומר הרמב"ן: מה שאמר בכאן ושממו עליה אויביכם", שזה פסוק שנמצא באמצע נבואת החורבן הנוראה, "היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו". תור מספר 56 וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה.

לא תמצא בכל העולם ארץ כל כך טובה כמו ארץ ישראל, שהיא כל כך חרבה, כותב הרמב"ן, באותו דור שהוא היה חי, כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון, ארץ ישראל לא קיבלה שום אומה מאז יצאנו ממנה.

וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם. תודה, השרה. ואז היה הרב דרוקמן מסכם ואומר: כך כתב הרמב"ן בדורו, ואנחנו רואים בדורנו איך הארץ פורחת לכבודנו כאישה שחיכתה כל השנים לבניה, והינה הם שבים, והיא כולה מאירה ופורחת לקראתם.

תודה רבה, השרה. מקווה שהארץ תהיה פורחת. הימים האלה קצת יותר קשים. חבר הכנסת איימן עודה. אני קודם. אה, לא הופעת לי, אני מצטערת. חברת הכנסת קטי שטרית. - - - קֵטי? זה לא קטרין? קטרין זה השם המלא. בבקשה. תודה רבה. אתם יודעים, החוק הזה לגבי הרב חיים דרוקמן, אין טוב יותר ממנו. אחת האמירות של הרב דרוקמן, שאין דבר כזה אהבת חינם. כל יהודי ראוי לאהבה. זה מזכיר לי, כשאני הגשתי תלונה במשטרה על אדם שאיים עליי, איים לבוא לרצוח אותי, להרוג אותי, והוא כבר בדרך אליי הביתה, עצרו אותו, ולמוחרת השופט שחרר אותו כי הוא אמר שהוא מבין לרחשי ליבו. הוא במצוקה, הוא מבין, לא אני במצוקה, הוא במצוקה. אבל אני רוצה להזכיר שהדין הפלילי לא מתעסק בפסיכולוגיה,

מה הוא מרגיש, אלא בפוטנציאל של נזק שאמור להיות כתוצאה מהתבטאות של מסיתים. סעיף 144 בחוק העונשין הוא הבסיס המשפט לכתב אישום, אבל האם הוגש כתב אישום על מישהו מהמסיתים האלה? לא, חס וחלילה. הסעיף אומר וקובע שהמפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות או דברי שבח ואהדה, או עידוד למעשה של אלימות, דינו מאסר של חמש שנים. בפועל, בפרשנות לסעיף הזה, 144, בתי המשפט נוהגים בצמצום ביחס לאפשרות הממשית שיהיה בכלל מעשה של אלימות. השאלה הגדולה היא מדוע לא נפתחה שום חקירה נגד אותם מסיתים מהשמאל? הסיבה היחידה שבגינה מתייחסת היועצת המשפטית לממשלה בסלחנות להסתה משמאל היא ההנחה שהמסיתים הם משלנו. ישראלים איכותיים ממעמד הביניים, משכילים, מהנדסים, הייטקיסטים - - - אנחנו לא בנאום על אהבה עכשיו, על אהבת חינם, חברת הכנסת שטרית?

האלימות הממשית זה מהם והלאה. אז אני באמת חיפשתי את האמירה של הרב דרוקמן שאומר שבעצם כל יהודי זכאי לאהבה. האם אני לא זכאית להגנה? כשבעצם אני מקבלת מכתב שאומר לי שאין עניין לציבור באותן תלונות על אותם אנשים שמסיתים? אני כבר לא רוצה להגיד מה אמרו על נתניהו, זוכרים? חבל תלייה, בלוני גז, נתניהו בוגד.

עלו פה על הדוכן, אחד אחרי השני, במקום לגנות את המסיתים אמרו: מה הוא מתבכיין? מה הוא מתלונן?

אז בואו אני אגיד לכם משהו, שאם יקרה משהו, חס וחלילה, יבואו ויגידו את הדבר הבא: אנחנו הזמנו את זה על עצמנו,

תודה רבה, חברת הכנסת שטרית, תודה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, שמעתי ח"כים שאומרים פה בחוק האונר"א שאין כבר פליטים פלסטינים. למה? בגלל שיש פליט, אבל הבן שלו הוא כבר לא פליט. זאת ההגדרה של האו"ם. אז תגיד לי, למה שיגעתם אותנו כל הזמן, שאתם חוזרים, לארץ אבותינו, ילד, בן של אבא, נכד של בן, ונכד או בן, אלפיים שנה? אז יש פליטים יהודים מזה אלפיים שנה ואין פליטים פלסטינים? זו הארץ שלנו. חשוב לי להגיד לכם שבבניין הזה - - - זה שלנו.

חשוב לי להגיד לכם שבבניין הזה, פעם לא היה - - - תגיד לי, איזה מדינה הייתה פה?

חבר הכנסת פורר, קריאה ראשונה.

שיגיד.

איזה מדינה הייתה?

חבר הכנסת פורר. חשוב לי להגיד לכם שבבניין הזה - - - מי היה המלך וראש הממשלה בחבל הארץ הזה? חבר הכנסת פורר, קריאה ראשונה.

חשוב לי להגיד לכם שבבניין הזה, פעם לא היה מצפון והיה שכל, והיום - - - עזוב, תגיד, מי היה? תגיד מי היה פה. חבר הכנסת פורר, קריאה שנייה. הוא שאל אותי, הוא פנה אליי בשאלה. אז אני אומר לו, שיגיד: לפני 1948,

לא, לא פניתי אליו, לא דיברתו איתו. פעם אחרונה, זהו. הקריאה הבאה תהיה קריאה שלישית. חשוב לי להגיד לכם שבבניין הזה, פעם לא היה מצפון והיה שכל, והיום, לא מצפון ולא שכל.

זה שאתה פה, זה אומר שכנראה - - - תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אחרונת הדוברים. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. אני מזמינה את חבר הכנסת משה סולומון לסכם את הדיון. האם אתה מעוניין לסכם את הדיון? מוותר. - - - חברת הכנסת גוטליב, אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ג 2023, בקריאה הראשונה. נא להתיישב במקומותיכם. הינה שר התקשורת. אתה השר התורן? אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ג 2023, לוועדת החינוך,

23 בעד, שמונה מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב חיים דרוקמן, התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יוסף טייב, לקריאה הראשונה. אני מזמינה את חבר הכנסת יוסף טייב להציג את הצעת החוק. בבקשה, חבר הכנסת טייב, לרשותך עשר דקות. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק להנצחת זכרו ומורשתו של גדול הדור, מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. זו זכות גדולה עבורי להציע הצעת חוק חשובה זו, שתעסוק בהנצחת זכרו ומורשתו של מרן הראשון לציון, אביהם וליבם של ישראל, רבנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. מטרתו העיקרית של חוק זה היא להנחיל לדורות הבאים את מפעל חייו האדיר, את חזונו ומורשתו, הנהגתו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, שהיה דמות מחברת בין כלל חלקי החברה הישראלית. בזמן המועט שיש לי אנסה ככל שאוכל לתמצת בפניכם את הדמות הענקית הזו, שנגעה בלב של כל אדם, כל אזרח, בישראל ובעולם כולו. תרומתו העצומה לחברה הישראלית, הן במישורים החברתיים והן במישורים הלכתיים רבים, מורגשת לכולם. מרן הרב עובדיה, זיכרונו לברכה, היה גאון עצום בתורה ובפסקי ההלכה, ושימש בתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל משנת 1973 ועד לשנת 1983. מרן היה מנהיג רוחני בעל שיעור קומה, פוסק, מורה דרך לרבים, אשר את רוב פסקיו העלה על כתב ב-52 ספריו, ובהם הביא את פסיקתו ההלכתיות, המאירות והמזהירות ופסקי דין והלכה רבים על פי דרכו ההלכתית של מרן בעל השולחן ערוך רבי יוסף קארו.

ספרי הרב עיטרו אותו בתור חתן פרס ישראל לספרות תורנית. יצירתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מתאפיינת בריבוי מקורות חסרי תקדים בעולם התורני ובהקפת כל הנכתב בנושאים שבהם הוא עסק. הוא כנראה הביטוי התורני המובהק ביותר של אוטוסטרדת המידע, והכול מתוך האותיות הכתובות על הספר, ללא שום אמצעי טכנולוגי. אין פלא שעם השנים נגע הרב, נוסף ללימודיו התורניים, בסוגיות מדעיות, ספרניות, ואף גיבש כלפיהן דעות ותובנות, למרות שלא עסק בהן בשיטתיות. סוגיות אלה שזורות ביצירות ההלכתיות שלו, ודומה שנוכחותן בהן היא אחד מהדברים שמאפיינים אותן. ספריו של הרב, המקיפים את כלל סוגיות ארבעת חלקי השולחן ערוך, נמצאים כמעט בכל בית יהודי ובכל בית כנסת בישראל ובתפוצות, ועל פיהם אנו נוהגים ומחנכים את בנינו, להורות להם את הדרך אשר ילכו בה. ביום ג' במרחשוון, עת התפשטה הידיעה המרה על פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, חשך עולמנו. העם היהודי היושב בציון ובעולם כולו, חש תחושה של אבלות קשה וכואבת, כבן הנפרד מאביו בדרכו האחרונה. רבבות עלו לירושלים ללוויה שהוכתרה כלוויה הגדולה בתולדותיה של מדינת ישראל, כל זאת כדי לזכות לקחת חלק בלוויה ולחלוק כבוד לאביהם וליבם של ישראל בדרכו האחרונה. ריבוי המשתתפים, ממגוון רחב המרכיב את כלל הפסיפס הישראלי, הוכיח לכולנו את עוצמת החיבור של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לציבור הרחב והמגוון של מדינתנו, אשר ראו בו מנהיג עצום ומגדלור. אני בכוונה מדגיש את היותו אביהם וליבם של ישראל כי רובם,

ראו בו אב, מנהיג ורועה נאמן. למרות שגדולתו העצומה אינה צריכה ראיה, אצטט בפניכם דברים שאמרו אישי ציבור ופוליטיקאים בכירים משתי קצוות הקשת הפוליטית, ימין ושמאל, על תרומתו העצומה של הרב עובדיה יוסף לכלל חלקי החברה הישראלית. מימין ראש הממשלה דאז והיום בנימין נתניהו, אני מצטט: "ספר עובדיה הוא הקצר מבין ספרי התנ"ך. לעומת זאת, משנתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, רחבה מני ים". ציטוט נוסף: "הרב עובדיה לא היסס להתמודד עם הסוגיות ההלכתיות הסבוכות ביותר. הוא ניחן ביראת שמיים עצומה, אך זו לא בא על חשבון המודעות העמוקה שלו לתמורות הזמן ולצורכי הדור. הרב ידע שבמדינת ישראל המתחדשת יש להקל במקום שאפשר להקל, לקרב ולא להרחיק, לאחד ולא להפריד". אצטט גם דברים שנאמרו על ידי נשיא המדינה דאז, מר שמעון פרס, זיכרונו לברכה. הנשיא פרס נשאל אם הוא מסכים עם כך שכינו את מרן הרב עובדיה יוסף "הרב של המדינה", לא של האשכנזים ולא של הספרדים. על כך השיב נשיא המדינה כי: הרב עובדיה היה יותר מזה. הרב עובדיה היה רב של העם היהודי לדורותיו. הוא היה מקובל ומכובד על אלה שחלקו עליו ובוודאי על אלה שהעריצו אותו. כשאדם היה במצוקה לא ראיתי איש שדאג כל כך לאותו אדם מלבד הרב עובדיה, זה נגע לליבו. הוא השקיע בזה כוח, מרץ והתמדה, אף על פי שכל הזמן הוא היה שקוע בלימוד התורה". ציטוטים נוספים נאמרו, אך הזמן קצר. כבר בתחילת כהונתו כראשון לציון, כרב הראשי לישראל, הוא שקע בארבע האמות של ההלכה, הקיף את הסוגיות והוציא תחת ידו פסקים רבים שחששו אנשים אחרים לדון בהם. ואני מדבר על הפסיקה הידועה, הפסיקה ההלכתית בעניין עליית יהודי אתיופיה, והנימוק ההלכתי הרחב המוכיח את יהדותם.

פסיקה זו הביאה בכנפיה שלושה גלי עלייה גדולים לישראל. בפסיקתו של מרן הרב עובדיה בשנת 1973 על יהדות יוצאי אתיופיה, כתב מרן בזו הדרך: "לכן באתי למסקנה שהפלשים הם צאצאי שבטי ישראל שהדרימו לכוש - - - והחלטתי כי הם יהודים שחייבים להצילם מטמיעה ומהתבוללות, ולהחיש עלייתם ארצה, ולחנכם ברוח תורתנו הקדושה, ולשתפם בבניין ארצנו הקדושה. ושבו בנים לגבולם", דברי הרב. סוגיות מורכבות וסבוכות הונחו לפתחו כסוגיית תוצאות מלחמת יום הכיפורים, מציאת פתרון בסוגיות הקשורות בזיהוי חללים והתרת עגונות, אשר הוא הקדיש לכך זמן רב מימי חייו ולא נח ולא שקט עד שהגיע לפסיקה שעלתה מתחת ידו כדי להתיר את אותן עגונות. גולת הכותרת שתפסה את ליבו של הרב עובדיה הייתה חינוך ילדי ישראל בדרך ישראל סבא, שכל ילד יהודי ידע ויכיר ביהדותו, ידע תנ"ך, יהדות ומסורת. אני חושב שחוק זה לציון יום לזכרו ומורשתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, במוסדות החינוך במדינת ישראל, יתרום רבות לחינוך הדורות ולעיצוב מדינת ישראל ומוסדותיה בהתאם לחזונו ומורשתו של הרב. אישור החוק הזה יביא ליישום מטרותיו בדרך של קיום פעילויות חינוכיות, ערכיות, במוסדות המדינה ובבתי הספר, תוך מתן מלגות לתלמידים ותמיכות למוסדות הציבור הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, וכן באמצעות קיום פעילויות נוספות להנצחת מורשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. לפני סיום, אני רוצה להזכיר שנושא פדיון השבויים היה מהנושאים החשובים ביותר למרן, זכר צדיק לברכה, ובו פסק כי יש לעשות הכול על מנת להחזיר את השבויים והחטופים לביתם. בתקופה קשה זו שבה אנו נמצאים, בעת מלחמה, עם 120 חטופים בעזה, ושניים שנודע היום על זה שהם כבר אינם בני החיים, חסרונו של הרב עובדיה בעיתות כאלה מורגש היטב. אך עלינו לפעול יחד בכלל חלקי הבית לשחרורם המהיר של כלל החטופים, כפי שהיה מורה לנו מרן, זכר צדיק לברכה. לסיום אני רוצה לברך את ידידי שר הדתות, השר מיכאל מלכיאלי, אשר הציע את הצעת חוק זו, שהונחה בכנסת העשרים-וארבע וכעת הועלתה על ידי. אישורה כאן היום, יחד עם כלל חברי הבית, יכבד את זכרו של מרן, זכר צדיק לברכה, וינציח את מורשתו לדורי דורות. אני שב וקורא לכלל החברים בבניין, משני צידי הבית, קואליציה ואופוזיציה: בואו נניח את המחלוקות לדברים פחות חשובים. הרב עובדיה היה רב של כולנו. זו הזכות של כולנו להצביע בעד החוק שיביא להנצחת שמו ותפארת מורשתו הכבירה, שאין ספק שתתרום רבות לאופייה של מדינת ישראל,

לילדינו, לנכדינו, ולהנחלת ערכים ומסורת יהודית לתפארת העם המפואר שלנו. אין ספק שהשורשים האלה, מעמודי העולם בדורות הקודמים, יתרמו לנו רבות ולעתיד טוב ומזהיר יותר. חבר הכנסת טייב. ודווקא בתקופה זו, כאשר אנו זקוקים להם יותר מתמיד. תודה רבה. אתה גם יודע שהרב עובדיה יוסף היה בעד גיוס לצבא? הוא באמת היה גדול בתורה ואישיות ענקית.

שמפלגת ש"ס לא מאמצת את דעותיו בנושא הזה. אנחנו נדון גם בעניין הזה בוועדת החוץ והביטחון. תודה, תודה רבה לך, חבר הכנסת טייב. נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, מקובל עלייך, יו"רית ההנהלה בפועל? חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, מי השר התורן פה? שר התקשורת. איפה הוא? מתחבא לו, כשושנה בין החוחים. מתחבא. קודם כול, אני רוצה להתנצל בשם כל הכנסת בפני גברתי היושבת-ראש, שלצערה הרב גם היא, כמו רבות כאן, תקשיבי לי, עליזה, כמו רבות במשכן, נחשפה לצערה לאירוע קשה בשבוע שעבר. גם היא נאלצה, פרקש, זה בשבילך, נעמדה לידה השרה מאי גולן. בואי, קטי, חבל שאת לא מקשיבה. קטי, תרימי את הראש, גם את נחשפת. כי חייכתי. חברת הכנסת בן ארי, את מרשה לי לחייך?

בואי אני אגיד לך. עלתה השרה, אמרה, כמובן: מירב בן ארי,

14 פעם אמרה את השם שלי. מילא, הלאה, לא מעניין, אבל עזבו אותי, אני כבר רגילה, ישבתי לי בלשכה שלי,

ישבה גברתי היושבת-ראש - - אני. - - וקיבלה משהו בטלפון,

כולנו מקבלים משהו בטלפון, וגיחכה לעצמה. כמו שאתם רואים את פרקש, היא עדינה,

ששומעים אותה, ממש באינטימיות, וזה בסדר, וזה לגיטימי. אממה, עמדה כאן השרה, והיא חשבה שאת צוחקת עליה. עכשיו, נשים את הצחוקים בצד. היא עלתה כאן במליאה, תקשיב, בצלאל, ואמרה לה: את חצופה. כן, מה שאתה שומע.

תקשיבו, באמת, אני רוצה להתנצל בשם הכנסת, כי 1. לא מגיע לך, את עושה עבודה טובה, 2. אישה לאישה זה בכלל, קצת קולגיאליות. מילא, עזבי, את תהיי מובכת, אני אגיד, אבל לראות את זה אחרי זה ברשתות? מה את יוצאת עליה ב"חצופה"? איך את מדברת? ואת יודעת בתגובה מה היא אומרת לה? היא אומרת לה: עזבי, זה לא קשור אלייך. אז היא אומרת לה: את מדברת לשרה מכהנת. אני רוצה להגיד לך משהו. כשמישהו עומד כאן על הדוכן,

אני רואה שאתה קשוב, ואומר: אני שר מכהן, יש בעיה, כי כולם יודעים שאתה שר מכהן, אז אתה לא צריך להגיד את זה, נכון? אין סיכוי ששלמה קרעי יעמוד על הדוכן ויגיד: אני שר מכהן. אגב, עוד הרבה שרים אחרים. אבל היא אמרה: אני שרה מכהנת. אני רוצה להגיד לך, היה לי מרכז לנוער בסיכון בעברי, והיו לי הרבה נערים, רובם באמת מורכבים.

רגע, תן לי, אני בפואנטה. יש לי חמש שניות, תן לי להיות בפואנטה. זו לא חוכמה כשהיא לא נמצאת כאן.

תקשיב לסיפור, תקשיב לסיפור רגע, אני מבטיחה לכם סיפור טוב. - - - סיפור טוב, טלי. - - - רגע, רגע, תקשיבי, אבל. חבל, נגמר לי הזמן. לא להפריע. היא לא פה. היא לא פה.

לצוות שלי - - - זה לא נעים, זה לשון הרע.

זה בסדר, גם עליי היא אמרה 14 פעם מירב בן ארי ולא הייתי פה. שנייה, תקשיבו לפואנטה. תהיו קשובים. אני ניהלתי מרכז לנוער בסיכון. זה לשון הרע - - - כשאחד המדריכים שלי בא ואמר לנער שלו, אבל אם לא תיתני לי לסיים את הפואנטה לא תביני. אין כאן לשון הרע. חברת הכנסת גוטליב, אני מבקשת. לא, אני לא אתן לזה שוב. תני לי לסיים. ואלכ, אתם, יש פואנטה לאירוע. אחרי זה תמצאו את הדרך ואת הזמן להגיב. הלילה זה ליל י"ז בתמוז. יהדות באהבת חינם בלילה הזה במקום בשנאת חינם. אבל תקשיב, אני התנצלתי בשם הכנסת, לא אמרתי מילה רעה.

- - - ליל י"ז בתמוז, הלילה, הלילה.

אני יודעת שקשה, אבל תקשיב. מה אמרתי לנערים שלי? עכשיו ניתקת לי את הסיפור של השר המכהן. מה אמרתי להם? מכהן, לא מכּהן. אם מדריך עומד מול נער ואומר לנער: אני המדריך, אז יש בעיה, כי הנער יודע שהוא המדריך. זה כל מה שהתכוונתי לומר. אז כשאת עומדת מול יושבת-ראש ואומרת לה: אני שרה מכהנת - - מכהנת,

- - היא יודעת שהיא שרה מכהנת, ולכן לא צריך להגיד ליושבת-ראש שהיא חצופה. תאמינו לי, הינה, לא היה שום לשון הרע. תיארתי את המציאות, בניגוד למה שהיה, והתנצלתי בשם חברי הכנסת, כי ואללה, לא מגיע לך.

שום לשון הרע לא אמרתי.

אני חושבת, חברת הכנסת בן ארי, שהדבר הזה צרם במיוחד כי היינו אחרי ישיבת נשיאות שבה החלטנו לנסות ומאוד להרגיע את האווירה בכנסת, ולצערי זה לא צלח, ובאותו יום דווקא מהצד של השרים, וזה לא הוסיף לכבודה של הכנסת בסוף. זה לא משנה, כולנו יוצאים נפסדים. תקשיבו. - - - חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אני מבקשת שקט. שניכם, אני חושבת שצריך להחליף את המקומות שלכם, להפריד אתכם בכיתה. אז בבקשה, חבר הכנסת פורר, אני מאפסת אותך. - - - אולי היו לי יותר כלים לטפל במליאה. אני צוחקת.

גברתי היושבת-ראש - - אימא שלי מורה מיתולוגית. - - - טלי, חברת הכנסת גוטליב, אני מבקשת. בבקשה, חבר הכנסת פורר. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבר הכנסת טייב, אני רוצה לברך אותך על הצעת החוק הזאת, ובאמת אני חושב שראוי להנציח את זכרו של הרב עובדיה יוסף, לא רק בחוק אלא גם במעשים. ומה שאני לא מצליח להבין לגבי סיעת ש"ס, הרב עובדיה יוסף בא ואמר: הדתיים הספרדים מופלים לרעה פעם אחר פעם במוסדות החינוך של האשכנזים, במקום שנותנים להם במקומות הפוליטיים, ואמר: אנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה. ובאמת אני חושב שהוא עשה פה מהפכה גדולה גם בפסיקות שלו, בפסיקות המתונות, אם זה בהתרת העגונות,

בעליית יהודי אתיופיה. באמת רב-זכויות.

פעם אחר פעם הוא היה חוטף, סליחה על הביטוי, מהרבנים האשכנזים. פעם אחת זה כשהוא התבטא בנושא הגיור, מייד קפצו עליו היותר-קיצוניים ולא מקבלים את דעתו המתונה. ואני חייב לומר שבהקשר הזה אם אני מסתכל היום על סיעת ש"ס, רבים מחברי הכנסת שלכם שירתו בצה"ל. כשאני בודק מה העמדות של רוב הבוחרים שלכם, הם משרתים בצבא, הם רואים בשירות הצבאי ערך. ההגנה על ארץ ישראל, היכולת הזו של לשלב גם תורה, גם להיות בן תורה, גם להגן על ארץ ישראל, אין סתירה בין הדברים. שקט בבקשה בהנהלת הסיעה שם מאחור. זה מפריע.

אנחנו נמצאים ערב 17 בתמוז, וב-17 בתמוז הובקעו חומות ירושלים. ויוסף בן מתתיהו כותב בספר שלו "מלחמות היהודים" על הבקעת חומות ירושלים, שכשנבקעו חומות הר הבית, גם הכוהנים נקראו להילחם. והדוגמאות, עוד יכולות להיות דוגמאות רבות, כמעט בכל אירוע, לעובדה שכולם לוקחים חלק במלחמה. ריבונו של עולם, עם ישראל נמצא במלחמה. עם ישראל נמצא במלחמה. נושא הגיוס הוא לא איזה נושא עכשיו של ויכוח על ערכים. אנחנו צריכים כל אחת ואחד, אנחנו צריכים לצבא, אנחנו צריכים למערך כיבוי האש, לכוחות ההצלה,

לכל מקום. אנחנו נערכים למלחמה, ומה שהאויבים שלנו מכינים לנו עוד קשה יותר, ונצטרך עוד יותר לוחמים. אז בגלל הקיצוניים, בגלל הפלג הירושלמי, בגלל הקבוצות האלה, אתם תופסים פתאום את העמדה הכי קיצונית באשר לחוק הגיוס? אני אומר לכם, דווקא בהיבט הזה, לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף,

עם ישראל במלחמה, עם ישראל מגויס. כולם מגויסים. אני בטוח שלו הרב היה בחיים, זה מה שהוא היה אומר. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת פורר. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, לרשותך שלוש דקות. בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבר הכנסת פורר, אתה מפריע לי. הצעת החוק הזאת היא בהחלט הצעה ראויה. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, גדול בתורה, פוסק הדור, אדם פלורליסטי, שאילו היה חי היום היה אומר: צריך לתמוך בגיוס. אין מה לעשות, יש סכנה ממשית למדינת ישראל, וצריך לתמוך בגיוס ולצאת לעבודה. אפשר לעשות את יחד, זה לא סותר זה את זה. יושב כאן חבר הכנסת יוסי טייב , ששירת שירות קרבי. מה רע בזה? מעניין איפה יאיר לפיד שירת - - - הייתה לי הזכות, אתה רוצה שאני אדבר גם עליך? דיברתי עליו, אני לא רוצה לדבר על אחרים. אני נותן כבוד. אני אגיד לך - - - הוא התחיל בצנחנים וגמר בימ"מ. הייתה לי הזכות, כמפקד תחנה צעיר, להכיר את הרב עובדיה יוסף. הסיפור הוא פשוט: כשהייתי גומר את המשמרת, 08:00,

10:00, הייתי עובר דרך רחוב טשרניחובסקי בדרך הביתה ובית הנשיא כדי לראות שהכול בסדר, כי אותם ימים היו ימים קשים של הפגנות. והינה אני מגיע ורואה איזושהי התאגדות של אנשים שדוחפים אישה. עוצר את האוטו,

גם אז הייתה לי אלה מתחת לכיסא, מוציא ורץ החוצה ורואה שתוקפים את הרבנית, את רעייתו של הרב עובדיה יוסף, ודוחפים אותה. הייתי שם לבד. דחפתי את מי שצריך לדחוף והכיתי את מי שצריך להכות ואפשרתי לה להיכנס הביתה. הזמנתי כמה ניידות, השתלטנו על האירוע. להפתעתי כי רבה הוזמנתי, אחד מהעוזרים של הרב הגיע אליי ומסר לי שהרב מבקש לראות אותי. עליתי למעלה, פיק ברכיים, קצין צעיר, והרב שוחח איתי כמה משפטים ואמר משפט לסיום: תודה רבה לך,

זהו, הלכתי לדרכי. אני אומר לכם שזו הייתה חוויה בלתי רגילה שאני אקח איתי לתמיד.

רציתי לדבר על המצב הכלכלי. רצינו לשמוע על האלה שהייתה לך באוטו. הייתי לבד, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך משהו כדי להשתלט. מפקד תחנה - - - אבל נגמר לי הזמן. רציתי לדבר על כלכלה. תודה רבה, חבר הכנסת לוי.

כבודו של הרב ראוי שאני אייחד את כל שלוש הדקות, וזה מעט לכבודו של זכר צדיק לברכה הרב עובדיה יוסף.

תודה רבה. אני מזמינה את שר הבריאות בוסו. בבקשה, אתה מוזמן לשאת דברים. גברתי היושבת-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שבדרך כלל עולה שר לסכם ולדבר, אבל כשמדובר על חוק כל כך חשוב, הנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, אמרתי שאני חייב לפחות איזה דקה וחצי, שתיים לומר. קודם כול, חברי חבר הכנסת יוסי טייב, אני רוצה לברך אותך. זה משהו שייחקק לדורות, "למען ידעו דור אחרון". אתם יודעים ש-7 באוקטובר נחרת כיום אסון לאומי. אני רוצה לומר לכם שב-2013, 7 באוקטובר זה היום שבו נפטר מרן הרב עובדיה, בתאריך לועזי גם יצא 7 באוקטובר, ומסתבר שהיום הזה, מבחינה לועזית, אמר משהו עשר שנים קודם. מרן הרב עובדיה, שנזכר תמיד כמי שחולל מהפכה של ממש מאות שנים אחורה, ולא יודע מה עוד אפשר לומר ולמלא בחלל על מי שעשה מהפכה של ממש. הזכירו אותו תמיד כמי שהתיר אלפי עגונות אחרי מלחמת יום הכיפורים. סיפר לי אחד מראשי אבות בתי הדין שכשהוא נכנס להיות דיין הוא שאל את הרב: הרב, מה לעשות דבר ראשון? הוא אמר לו: בכל בית דין ישנם תיקים שאף אחד לא נוגע בהם, כי מפחדים לגעת בהם או להתיר ממזרים או לאסור. אתה תיכנס לכל דבר ודבר, לכאן או לכאן. אבל כוח דהתירא של הרב עובדיה היה משהו יוצא דופן. קירוב הלבבות שלו, האכפתיות מכל אחד ואחת, הטיפול בפרט, פעם אחת הוא ביקש את הטלפון מכלתו הרבנית יהודית יוסף, תיבדל לחיים ארוכים, והיא התקשרה אליי כשהייתי ממלא מקום ראש העיר פתח תקווה. היא אמרה: הרב רוצה לדבר איתך. נחרדתי. הרב בטלפון? אני מדבר בטלפון והוא אומר: תקשיב, רבי אוריאל, הגיעה אליי איזו אישה אחת אלמנה, צריכה איזו עזרה בפתח תקווה. אמרתי לו: הרב,

מה השאלה, בטח שנעשה את זה מייד. ואז חשבתי לעצמי: מאות ואלפים באים, אבל כשהוא רואה משהו כזה,

הוא יכול היה לתת שהיא תתקשר אליי או למזכיר שלו, ואמר: אני רוצה אישית לבדוק שהנושא מטופל. זה היה הרב, שהיה חנון ואכפתי לכל אחד ואחד. אין ספק שזה לא משהו סימבולי שמזכירים את הרב עובדיה. אנחנו הרי זכינו להכיר אותו בדורנו, כמוך וכמו כל אחד ואחד, אבל שהילדים שלנו ידעו לדורות מי היה אותו אדם, אותו איש גדול, אותו אדם שחולל מהפכות בכל תחום שהוא נגע והשאיר חותם. זה חייב להיזכר כאן בכנסת ישראל. אני חושב שהיום זו זכות אמיתית להיות כאן בכנסת להזכיר ולתמוך בחוק המבורך הזה.

תודה רבה, השר בוסו. כרגע, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. בבקשה.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 79), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה,

חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק עקרונות האסדרה (תיקון) (בחינה תקופתית של אסדרה ואי-הטלת אחריות בשל אי-פרסום אסדרה), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת אליהו רביבו ודן אילוז, הצעת חוק עידוד תרומות מזון (תיקון) (חובת תרומה של מזון עודף), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ינון אזולאי.

תודה רבה. נמשיך בדיון האישי. חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. מכובדיי חברי הכנסת, אנחנו מציינים כאן את הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, שבזמנו הייתה קבלה לאחר, היה מדבר בעד המוחלשים, עומד לצידם. הוא נפטר ב-2013, ואחרי זה השתנו דברים: חוק הלאום ב-2018, חוק קמיניץ ב-2017. אנחנו רואים שהדברים השתנו, ולא כך צריך להיות, הסיעה והמפלגה צריכה להמשיך בדרך שלו. כמו שחשב לשמור על מוחלשים, החברות המוחלשות במדינה, כך צריך להיות, לשמור על כולם. מה שאנחנו רואים היום זה שיש דרך אחרת ביחס לחברה הערבית, ביחס למוחלשים, ביחס לחברה הערבית בנגב, לא כמו שאנחנו מצפים. רק היום פורסם שש"ס הסכימה להעביר את האכיפה לבן גביר

חוק מסוים, חוק התקשורת. אז מכאן אני פונה למפלגה, לסיעת ש"ס, לא להסכים לדבר הזה, לא לתת יד להגביר את הקיפוח ואת האפליה נגד החברה הערבית, והחברה הערבית בנגב בפרט. אסור לתת לבן גביר יד בנושא הזה, וצריך שהמפלגה תעמוד איתנה גם בנושא הפשיעה בחברה הערבית.

את מפריעה לנו להקשיב.

צריכה להיות אמירה לרב דרעי על מה שקורה בחברה הערבית. אני פניתי בצורה ישירה גם לדרעי בנושא הזה על מנת שידבר עם ראש הממשלה,

כי ההבטחות של ראש הממשלה הן הבטחות סרק. אבל לא התקדם כלום בנושא הזה, והחברים של ש"ס צריכים לסייע לנו בנושא הזה, בנושא הכואב של האזרחים הערבים בחברה שלנו. אנחנו צריכים את הערבות שלכם, השר בוסו, בנושא הפשיעה. אתם צריכים להיות מעורבים בנושא הזה, וצריכה להיות לכם אמירה מאוד חזקה. זו הציפייה שלנו מכם.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. לפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, היחס שלו למשפחות החטופים הוא יחס מכבד מדי, ובכלל, כפי שדווח בכלי התקשורת רק בשבוע שעבר, בישיבת הקבינט, הוא אומר: אנחנו לא צריכים להיות לחוצים, שהרי החטופים סובלים, אבל הם לא מתים. במציאות האלטרנטיבית של הממשלה, ממשלת המחדל והאסון הזו, נשמע שאין דבר כזה בעיית החטופים. כלומר, יש חטופים, אבל אין בעיה. וכשאין בעיה, אז אין שום סיבה, לא לשאוף לסיום המלחמה, ובטח שאין שום סיבה לעשות הכול כדי להגיע לעסקה. אבל במציאות האמיתית, המציאות שהיא לא אלטרנטיבית אלא מוחשית מאין כמותה, המציאות שמתקיימת בדירות המסתור ובמנהרות חמאס, המציאות שיש בה התעללות,

איומים, השפלה, במציאות הזאת החירות לא נקנית בייסורים. והמציאות הזאת היא מנת חלקם של אלו מבין 120 החטופים והחטופות שבכלל עדיין בחיים. כי נועה מרציאנו גם סבלה וגם נרצחה, אריה זלמנוביץ' גם סבל וגם מת, גם גיא אילוז גם סבל וגם מת, רון שרמן גם סבל וגם מת, ניק בייזר גם סבל וגם מת, אליה טולדנו גם סבל וגם מת, אלון שמריז, סאמר טלאלקה ויותם חיים גם סבלו וגם נהרגו, סהר ברוך גם סבל וגם נהרג, איתי סבירסקי, יוסי שרעבי ואלעד קציר גם סבלו וגם נרצחו, תמיר אדר גם סבל וגם מת, נדב פופלוול, חיים פרי, יורם מצגר ועמירם קופר גם סבלו וגם נהרגו. והיום התבשרנו גם על יגב בוכשטב ועל אלכס דנציג, שגם הם סבלו וסבלו וסבלו, עד שנהרגו בשבי חמאס. ואלו רק חלק מהשמות של אלו שאנחנו הפקרנו בחייהם והפקרנו במותם. חללים שהם נפגעי פעולות ההפקרה של הממשלה. יהי זכרם עסקה. תודה, תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון,

את רוצה לדבר? מוותרת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ. מוותר.

חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, לא נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, חברתי חברת הכנסת צגה מלקו, אני רק רוצה לדייק, אני לא קראתי לכם חבורה של עבריינים. כל מה שאמרתי זה שמי שמפעיל - - אמרת.

- - מי שמפעיל סחיטה באיומים נגד הגופים הגדולים במשק הוא מתנהג כמו מאפיה וחבורה של עבריינים. זה מה שאמרתי.

אתם תחליטו באיזה צד אתם. אתם צריכים להחליט, כי מה שאתם עושים מאוד דומה למה שאמרתי. אבל אני רוצה להתייחס למשהו אחר. היה פה היום, עמד על הדוכן הזה שר האוצר, הפוליטיקאי הזחוח והשחצן הזה, וסיפר בדיות שהוא הראשון שעומד מול המונופולים ועושה רפורמות והוא ייזכר כראשון שיצא כנגד הגופים החזקים במשק. אז אני רוצה לספר לכם איך הוא ייזכר באמת. הוא ייזכר כשר האוצר הראשון בהיסטוריה שקיבל עודף תקציבי מהממשלה שלנו, ותוך שנה וחצי הפך את זה לגירעון של 150 מיליארד שקלים, 7.6%; הוא ייזכר כשר האוצר הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שהקהילה הכלכלית הבין-לאומית לא מוכנה לדבר איתו ולא מוכנה לראות אותו, הוא ייזכר כשר האוצר הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שדירוג האשראי של מדינת ישראל בכהונה שלו, נכון לעכשיו, ירד פעמיים, על ידי שתי סוכנויות הדירוג, הוא ייזכר כשר האוצר, אולי לא הראשון בהיסטוריה, אבל בכל זאת, שהבטיח להיאבק ביוקר המחיה והקפיץ את יוקר המחיה לרמות שטרם חווינו כאן, והוא ייזכר כשר האוצר שביצע את מחיקת הערך הכי משמעותית של כלכלת ישראל בהיסטוריה של המדינה שלנו. אנחנו נצטרך לעשות הרבה מאוד עבודה כדי לשקם את ההריסות שלו.

היום הוא עמד כאן ודיבר על הבנקים, שהוא לא מפחד מהבנקים, ועצר את הצעות החוק.

על הבנקים. הוא אפילו לא יודע שזה לא המס. אבל באמת, אלו כבר דברים בשוליים.

תודה, תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. תודה, מירב. הוא נרשם פעמיים. טלי, את לא נרשֶמֶת פעמיים? חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי, זה אפשרי? חבר הכנסת ירון לוי, בכל זאת, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, נרשם לפנייך, הקפיד על כך. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. במסגרת המלחמה האחרונה הדגים בג"ץ אנטי-ציוניות מובהקת,

סריה של החלטות הזויות ובזויות שפוגעות בכבודנו כעם, בכבודנו כאומה, ומחלישות את עוצמת חיילינו בזמן לחימה.

זה התחיל בבג"ץ, שנתן זכות עמידה לעזתים, האויבים שלנו. באותו בג"ץ התבקש בית המשפט לתת צו מניעה נגד תקיפת בית החולים אל-קודס. אמרתי כאן במליאה, מעולה. כל מה שסנוואר צריך לעשות זה ללכת לאל-קודס, הוא והחמאסים, ולהתחבא שם. חשבתם שזה ייגמר בזה? לא נגמר בזה. בג"ץ נתן עוד זכות עמידה לעזתים, שפנו וביקשו לדעת בדיוק איפה נמצאים מחבלי הנוח'בה.

היה להם איזה חסר ב-600 מחבלים, רצו לדעת איפה, בג"ץ נתן להם זכות עמידה.

לא סיימנו: בג"ץ נתן זכות עמידה גם לעזתים שפנו וביקשו לתת צו מניעה למדינת ישראל, שאנחנו נכניס עזתים לבית החולים שלנו לטיפול. כל זה כשעזה היא מדינת אויב שלנו כרגע, היא שטח אויב גמור. ניתן צו מניעה. אתם לא מאמינים למה שאני אומרת לכם. עוד צו מניעה הזוי ניתן אתמול, כשהמתפ"ש שלנו,

על חשבון משאיות קירור שלנו, חיילים שלנו שמאבטחים את המעבר, יעבירו 1,000 מנות דם שמגיעות מירדן. אנחנו, החיילים שלנו, יעבירו את זה לעזה.

לא סיימתי, בשבוע שעבר בג"ץ נתן לנו צו מניעה על תנאי, למה לא יבוטל חוק האזרחות? המשמעות היא למה שלא נסכים לתת תעודת זהות כחולה למי שמתחתן עם פלסטינית עם תעודת זהות כחולה, באמת למה? איזה קטע שאני רוצה לשלוט דמוגרפית על מה שקורה פה, איזה קטע שאני לא רוצה לתת תעודות זהות כחולות, לא לעזתים ולא לפלסטינים מיהודה ושומרון. למה אני לא רוצה? כי זכותי לקבוע מי יבוא בשערי המדינה, ככה פשוט. אבל אתמול זה היה שיא השיאים בבית משפט עליון, יהירות כזאת של שופט בית משפט עליון, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. עומדות לפניו ויושבות לפניו משפחות שכולות ומשפחות של חטופים,

איך אתה יכול לדון בהכנסה ובהגדלה של סיוע הומניטרי, זאת בושה וחרפה, ככה אומרים לו. אומר ממלא מקום הנשיא, תקשיבו למילים האלה, זה אין לתאר באיזה מגדל שן חיים בבית משפט עליון שופטי העליון, אומר להם: פה אתם לא משפטנים, ליבי איתכם ועם הצער שלכם, אבל אתם לא מבינים. אנחנו בית משפט עליון, ואנחנו פותחים את הדלת בפני כל אחד, גם בפני העתירות האלה, ואני מקווה,

שתפיקו לקחים לעתיד ותבינו את מעמדו של בית משפט עליון. אז אדוני הנשיא פוגלמן, הינה מה שאני מבינה: אני מבינה שלא ייתכן שאתם תתערבו בנושאים סופר פוליטיים שיורדים להגדרת מדיניות, שפוגעים תוך כך בכללים הבסיסיים של המדינה בזמן מלחמה - - משפט אחרון. - - ואני אוסיף רק משפט אחד לסיום: אדוני פוגלמן, תראה, אותי לימדו שכשלא רוצים לדון במשהו, לא קובעים דיון תוך רגע בעתירה. כשעזה מגישה בג"ץ באמצעות ארגונים שונים במדינת ישראל, לא קובעים את העתירה בדחיפות. אפשר לקבוע אותה לשנה הבאה, כמו ערעורים שנקבעים מיום ההגשה שנה קדימה. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, מוותרת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי,

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת מישל בוסקילה, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן,

אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר,

וכאן תמו הדוברים. אני מזמין את חבר הכנסת יוסף טייב לסכם את הדיון. איפה הוא? לא צריך. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. אפשר לעבור. אני אתן לו עוד רגע. חבר הכנסת טייב, תודה, הוא מוותר. חבריי חברי הכנסת, נא תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת החוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, התשפ"ד 2024, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד,

אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף,

ותחזור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 152) (תקיפת סוהר),

מכובדיי, לוחמות ולוחמי הכליאה בשירות בתי הסוהר מתמודדים עם האוכלוסייה הקשה והמסוכנת ביותר בישראל. אין אף עובד ציבור, אף משרת ציבור, אשר נדרש להתמודד במשך כל שעות עבודתו, 24/7, עם אוכלוסייה שרובה המכריע אינו נורמטיבי ראשי ארגוני פשיעה מתוחכמים ורבי-זרועות וארכי-מחבלים מהגרועים והמסוכנים באויבי ישראל.

לוחמי הכליאה, נמצאים תמיד במעגל הראשון תחת קורת גג אחת עם אותה אוכלוסייה.

אדוני היושב-ראש, כאשר מותקף סוהר, הוא חוזר לשרת באותו בית סוהר שבו מוחזק האסיר שתקף אותו. חבריי חברי הכנסת, שוו לעצמכם את הקושי של סוהר שהותקף לעיתים לעיניהם של אסירים אחרים, לחזור לאותו אגף ולנהל את הסדר והמשמעת במקום. איזה כוחות ותעצומות נפש נדרשים ממנו. שוו בנפשכם, חבריי חברי הכנסת, את ההשפלה גם בתקיפה שנראית בעינינו מינורית, משהו כמו דחיפה, יריקה או סטירה, כשזו מבוצעת לעיני שאר האסירים, איזו השפלה כרוכה בתקיפה כזאת, ואיך היא משפיעה על הסדר והמשמעת בבית הסוהר, לא רק במתקן כליאה אחד, אלא בכולם. כשחושבים על שב"ס, אדוני היושב-ראש, התמונה הראשונה שעולה היא של מתקני כליאה, בית סוהר ומעצר, אבל לא בכך מתמצית הפעילות השב"סית. נא להיות יותר בשקט בסיעות, בבקשה. שב"ס פועל גם מחוץ לחומות בפיקוח על עברייני מין מסוכנים, בפיקוח ומעקב על מי שמבצע עבודות שירות ברחבי הארץ, וכן במעקב אחר עצורים המצויים תחת פיקוח אלקטרוני. בדומה לשוטרי משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר פועל לא רק בתוך כותלי הכלא, אלא גם מחוץ לחומותיו. היעלה על הדעת, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שנעשה הבחנה, שנעשה איפה ואיפה בין שוטר ללוחם כליאה, כששניהם נלחמים את אותה מלחמה בטרור ובפשיעה למען חוסנה הלאומי של מדינת ישראל? אם המלחמה היא אותה מלחמה, היחס החקיקתי חייב להיות זהה. מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל נקלטו במתקני הכליאה של שב"ס אלפי מחבלים, ונכון להיום, אדוני היושב-ראש, שב"ס מתמודד עם מספר חסר תקדים של למעלה מ-20,000 אסירים. המשמעות ברורה, לוחמות ולוחמי הכליאה מחרפים מדי יום את הגוף והנפש. הם נלחמים בחזית מלחמה ייחודית ומלאת סיכונים. הם לא סוהרים, הם לוחמים.

חברי הכנסת, מחויבים להעניק להם מעטפת של גיבוי ותמיכה, ומעל הכול מסר לכולם, שרואים אותם, שמעריכים את העבודה שלהם, מבינים את הקושי, את המורכבות ואת הסיכון הכרוכים בה.

אני קורא מכאן לכל חברי הכנסת להצביע בקריאה ראשונה בעד החוק, חוק שיאפשר באמת לאותם לוחמי כליאה להיות מוגנים גם בפעמים הבאות. תודה רבה לחברי חבר הכנסת יצחק קרויזר, שניהל את ועדת החוקה בחוק הספציפי הזה, וליועצת המשפטית עורכת הדין טליה ג'מאל.

תודה רבה לחבר הכנסת פוגל. אנחנו עוברים לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח,

אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת אלון שוסטר,

חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת מתן כהנא. נוכח. אוי, נו באמת. יש מחר צום.

אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה היום. עד שחברנו הטייס מדבר לקוקפיט. בבקשה, אנחנו איתך.

אולי נגיע הביתה לאכול עם הילדים. יש לנו עוד מלא חוקים, נשמה. חבריי חברי הכנסת, מתן כהנא צריך לצום מחר. תנו לו עכשיו לדבר, שיהיה לו כוח. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש פה שר? איך אתה יודע שהוא צם מחר? אני מכיר אותו. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שעם מה שאני אגיד עכשיו, אתם הולכים להזדהות. לאחרונה יוצא לי, לשמחתי, לפגוש הרבה מאוד חיילי חובה, וחיילי החובה האלה מ-7 באוקטובר נלחמים בזירות השונות מלחמה מטורפת. אני מלא הערצה ללוחמים האלה. ב-30 שנות שירות לא חוויתי את מה שהלוחמים האלה חווים בעשרת החודשים האחרונים. הלוחמים האלה פשוט בהלם מזה שהארכתם להם את שירות החובה, ככה, בהינף יד, בארבעה חודשים.

לא נכון. לא נכון.

מה אותם - - - זה לא נכון.

חברת הכנסת גוטליב, אני בטוח שאת תדברי. זה לא נכון. מה כן נכון? חבר הכנסת סעדה, אני אתן לך להתייחס. זה הזמן שלו עכשיו.

אתה יודע, זו הייתה קריאה ראשונה. כרגע זה נדחה. זה לא חל עכשיו, זה דבר אחד.

מה שאמרנו לצבא,

לא עשינו את זה כי רצינו, אלא כי אין ברירה, ואתה יודע שאין ברירה. אתה שמעת את זה איתנו בחוץ וביטחון.

להביא חיילים יש מאין.

תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. חבר הכנסת כהנא, תמשיך. חיילי החובה שלנו, שנלחמים כבר מ-7 באוקטובר בקרבות גבורה, פשוט בהלם מזה שאתם מתכוונים להאריך להם את שירות החובה. ואני שואל אתכם: מה הם אמורים לחשוב? הם ישרתו שלוש שנים. אין ברירה. מה הם אמורים לחשוב שקואליציה ששליש ממנה, שליש ממנה מלמדים את ילדיהם - - גם אתה שירת שלוש שנים. מה לעשות? חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת

מתן, אתה היית איתנו. חברת הכנסת גוטליב, דברי בתורך. גם אתה היית איתי, אדוני היו"ר.

ואתם קואליציה ששליש ממנה, שליש מהקואליציה

יש הבדל בין חייל מילואים - - - חבר הכנסת סעדה,

חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש ממך, לפני שאני אצטרך להוציא אותך. איך אתם יכולים לשקר את עם ישראל? מתן, לא מתאים לך. חברת הכנסת גוטליב, תדברי בזמנך. אני לא צריכה לדבר,

כמה אפשר לשקר. הייתם איתנו שם, אתה בטח. תודה, אדוני היושב בראש. ראשית זה כמובן חוק חשוב. כל מה שיכול לסייע ללוחמי הכליאה הוא נושא מבורך. אני רוצה במעמד הזה להזכיר את רס"מ יוחאי אבני. יוחאי אבני, זיכרונו לברכה, היה לוחם כליאה בכלא עופר. הוא נדקר בכל חלקי גופו, בבית שלו.

חברת הכנסת גוטליב, נא להיות בשקט. חבר הכנסת סעדה, תמשיכו את הדיבור בחוץ, בבקשה. אתם מפריעים פה. הגענו להסכמה.

אני רוצה להקדיש את הנאום הקצר שלי לרס"מ יוחאי אבני, לוחם כליאה בכלא עופר, שנדקר בכל חלקי גופו ונשרף על ידי מחבל בן עוולה, המזוהה עם חמאס ודאעש, שהגיע לבית שלו בגבעון, ורצח אותו בביתו. אני ביקרתי את משפחתו של יוחאי, משפחת אבני, משפחה משאר ישוב במהלך השבעה, במלון שאליו הם התפנו, והבטחתי להם שאני אדבר על יוחאי, על כמה שהוא היה אדם טוב לב ואוהב. אדם טוב לב ואהוב. הוא היה גם כלבן בשירות בתי הסוהר. אני רוצה להגיד כמובן גם למשפחה, הבנתי גם שאותו אדם שחשוד ברצח נעצר, אבל משהו קרה במדינת ישראל, שלא קרה מעולם. העובדה שנכנסו לבית של אדם, לוחם כליאה בשב"ס, ורצחו אותו, זה אירוע שלא קרה כאן אף פעם במדינה. זה אובדן הרתעה. מה שקרה כאן הוא אירוע נורא, נורא. אדם טוב שילם בחייו, וזה נורא בעיניי. מה קרה לנו שאובדן ההרתעה כזה חמור, שאדם, מחבל כמובן, עקב אחריו ורצח אותו בביתו? איך הגענו למצב כזה? איך הגענו למצב שרוצחים סוהר בבית שלו? אתה היית ניצב במחוז ירושלים. בחיים לא היה דבר כזה. אתה מבין שאיבדנו את ההרתעה? אתה מבין שאם היה קורה דבר כזה במשמרת של השר לביטחון פנים שלנו, מה היה קורה כאן? מה היה קורה כאן? איך קרה דבר כזה? איך לא מתנצלים בפני המשפחה? איך לא באים ואומרים שהרצח הזה לא אמור לקרות? ניתן היה למנוע את הרצח הזה. אני מרגישה שזה לא מספיק מדובר ולא מספיק אומרים איך איבדנו את

שלוחם כליאה נרצח בבית שלו, במשמרת של שר הכישלון הזה.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי. אם זה היה קורה אצל עמר בר לב, בן גביר היה שורף את המדינה,

אז זה השב"כ, זה אבטחת אישים, היו עדויות ברורות.

השב"כ, כן.

כישלון לשב"כ, השר גנדי ויצחק רבין. מה הקשר? זה סוהר. כי היו איומים. היו איומים עליו. זה בדיוק השב"כ. אדוני היושב בראש, החוק הזה ראוי, וכמובן שאצביע בשבילו. עמד כאן לפני כמה שעות שר האוצר והבטיח הרים וגבעות. שנה וחצי שהמשבר הכלכלי מכה בנו, ולא בגלל המלחמה, או לא רק בגלל המלחמה, ואומר: הנה, תראו, אסם הורידה את המחירים. איזו בדיחה. אסם הורידה חלק מהמחירים כי היא רוצה להיפטר מסחורה, וכי שופרסל הוריד מהמדפים את הסחורה שלה עקב סכסוך - - - רק על הקורנפלקס היה, רק על קורנפלקס

אז אדוני שר האוצר, יצרניות המזון מייקרות ונהנות, לצרכן הישראלי קשה. קשה מאוד לשרוד ולחיות. אדוני שר האוצר ואדוני שר הכלכלה, שניכם נושאים באשמה: כל מוצרי המזון התייקרו ב-5.7% בממוצע רק לאחרונה. תנובה ייקרה את מוצרי החלב הבלתי-מפוקחים ב-3.5%; סנפרוסט, 4.5%; מעדנות, 4.2%; טירת צבי, 9.6%; מאמא עוף, 9.8%. כל מוצרי החלב, כ-10%; שטראוס, 7.5%; שמן זית יד מרדכי, 25%; שוקולית, 12%; חטיפים, 9%. על פי הבנק העולמי מדינת ישראל במקום השני ביוקר המחיה לאחר שווייץ. מקום שני ביוקר המחיה, והכול, שני שרים נושאים באחריות: שר הכלכלה ושר האוצר, אין בלתם. אבל בשווייץ, גבירותיי ורבותיי, ההכנסה לנפש היא מעל 100,000 דולר ודירוג האשראי הוא Triple A, שלוש פעמים A. בישראל, ההכנסה לנפש היא כ-53,000 דולר ודירוג האשראי, אחרי שהורידו לנו אותו, הוא A. ההכנסה לנפש שם היא פי-שניים ממדינת ישראל, וישראל ממוקמת מייד לאחר שווייץ במקום השני, על פי הבנק העולמי. זה מה שמעניקה ישראל לאזרחי מדינת ישראל.

זכורים לי אותם סרטונים של ראש הממשלה וחבריי מש"ס, שעומד ראש הממשלה כאילו רוכש מוצרים בסופר, מה שכנראה מעולם לא קרה, עם הבטחה ריקה מתוכן: אצלנו, בממשלה שנקים, נוריד את המחירים. עוד פייק ניוז. תודה רבה.

חבר הכנסת רם בן ברק,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

חבר הכנסת נאור שירי,

חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניסים ואטורי,

חבר הכנסת רון כץ, מוותר, חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר, חבר הכנסת צבי ידידה סוכות,

חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. אני צריכה לעלות,

לא נתת לי

אם היית נותן, לא הייתי צריכה לעלות להסדיר את זה. זה חשוב מדי, כן. למה אני צריכה לעלות, אי-אפשר להעיר הערת ביניים. כשלא צריך להעיר אני לא מעירה. אלופת ההערות, טלי. מתן כהנא, באמת, אני פשוט אין לי מה לומר לך חוץ מזה שפשוט אכזבת אותי. אני לא ממהרת להתאכזב מאנשים, אבל יש אצלך, לפחות אצלי, יש לך קרדיט מאוד רציני. כשאני שומעת אותך פה, מנכס לעצמך את השמירה על הלוחמים הסדירים, אז בוא אזכיר לך, כי אתה ישבת לגמרי לידי. בוועדת חוץ וביטחון, אתה ישבת, וגם אתה אדוני היו"ר,

ובגלל שאמרת את הדברים האלה אז אני אומרת פה את מה שנאמר לנו בוועדה על ידי סגן הרמטכ"ל ועל ידי ראש אכ"א. ואני מבהירה את הדבר הבא: העלאת גיל הסדירים מ-32 ל-36 חודשים, זה משהו שכולנו,

כל חברי הוועדה, התנגדנו לו מלכתחילה. אמרנו: אנחנו נותנים לכם צווי 8 בהיקף גדול,

ברגע שהוא משתחרר ב-32, תן לו צו 8 ותמשיך את זה בשירות מילואים, על כל ההשלכות הכלכליות, שקשורות בכך. מתוך מקום שאנחנו רוצים הטבה כלכלית למילואימניקים, וממילא יצרנו כבר

כי ההיקף של צווי השמונה, נמצאים כבר במקור תקציבי, הסביר לנו סגן הרמטכ"ל. עכשיו, אדון מתן, אתה היית טייס ואתה היית לוחם,

אני הייתי מדריכת תותחנים גרועה ביותר, אז אני לא יכולה לדעת מה עומד מאחורי הדברים האלה. אבל גם סגן הרמטכ"ל וגם ראש אכ"א אמרו לנו את הדברים הבאים: לא דומה חייל מילואים, לוחם מילואים, לסדיר. ברגע שאתה כבר משוחרר, אתה הופך להיות לוחם מילואים, זה לא ממשיך באותו אופן. הגדוד לא עובד באותו אופן, ההתארגנות היא לא אותה התארגנות. וכדי לשמור על המשמעת הקשורה בלוחמות, יש צורך לשמור אותם באותו גדוד. אלה גדודי לוחמים שצה"ל צריך אותו כרגע בכל החזיתות.

אדוני היו"ר, מה במה שאמרתי, לא אמר לנו סגן הרמטכ"ל ולא אמר לנו ראש אכ"א? מה, אנחנו ממציאים את זה? מה, אנחנו רוצים את זה? אנחנו לא רצינו את זה. אבל עם כל הכבוד, אדון מתן, חברי הטייס, שאני מחזיקה ממך מאוד, אתה לוחם, אז ממך אני לא מצפה שתאמר כאן משהו שמטעה את הציבור. ביקשת ממני להתחייב שנשלם להם את שכר המינימום, כמו שאמר משה. אני לא יכולה להתחייב, אני יכולה לומר שדרשנו את זה, ואנחנו יכולים לומר שמזכיר הממשלה אמר לנו שעובדים על זה כדי שזה יהיה מדויק וסדור, כי זה עבר קריאה ראשונה לקראת השנייה והשלישית, אבל אני לא יכולה להתחייב לזה. הדבר היחידי שאני מתחייבת, זה לעשות כל מה שאני יכולה לשמור על ביטחון מדינת ישראל. ואם סגן הרמטכ"ל אומר לי וראש אכ"א אומר לי: גוטליב ולכולנו, אנחנו צריכים להאריך את שירות הסדיר ל-36 חודשים, כי זה מה שהצה"לות, הלוחמות, החיילות, ההתארגנות מחייבת. אגב, יכול להיות שזה קשקוש. אני לא אתפלא, יכול להיות שסגן הרמטכ"ל נגיד קשקש. יכול להיות שראש אכ"א נגיד קשקש. זו לא תהיה פעם ראשונה שמישהו קשקש לי קשקושים, אבל אני לא מבינה לפענח את הקשקוש הזה. ובגלל שאין לי משהו לומר מנגד לקשקוש הזה,

כל זמן שלא הוכח לי אחרת, אתם לא יכולים לחשוד בי שאני מקבלת כתורה למשה מסיני מה שאומר לי איזה בכיר. אבל מרגע שזה נאמר לנו מתן ואדוני היו"ר, אז ברור לכם שאנחנו לא יכולים להתנגד לזה או לסרב לזה. אז אל תנכס לעצמך, מתן, את הדאגה לסדירים. גם אנחנו דואגים להם. תודה רבה. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, מוותרת. חברת הכנסת יסמין פרידמן,

אני רוצה להקריא משהו שביקשה להקריא פה בכנסת יעל אדר, אימא של תמיר אדר, שנחטף מקיבוץ ניר עוז ונרצח. היא קוראת לזה: לא אשכח ולא אסלח: ביום 7 באוקטובר 2023, התהפכו חיינו בחסות ממשלת ישראל. הבית הופקר, ילדיי הופקרו, הקהילה כולה הופקרה. איבדתי את בני, את חבריו, חבריי, איבדתי את השגרה. כל זאת בחסות המדינה. 42 שנים אני גרה באזור שניתן לו השם עוטף עזה. עטפנו את עזה, אך לא נעטפנו. קרוב ל-20 שנים הושתקנו בהנחות ארנונה, בטיפולי חוסן ובבניית ממ"דים, למען שקט תעשייתי ללא ביטחון. התוצאה לשקט הייתה גידול מפלצת החמאס, שקמה עלינו ודפקה על דלתנו ביום שמחת תורה, אוקטובר 2023. ביום זה כלתי הפכה לאלמנה,

ליתומים, ילדיי, לאחים שכולים,

לאם שאיבדה את בנה בכורה. בעבור מה ולמה? בעבור הביטחון שהובטח על ידך, ראש הממשלה, ביטחון שלא היה. בעבור כישלון ההגנה על אזרחי המדינה. היחידים שאמרו: כשלנו, אנחנו אחראים, הם אנשי הצבא, שאכן כשלו בהגנה על הגבול, אך התעשתו ראשונים, לקחו אחריות, ביקשו סליחה, ויצאו לקרב.

ראש הממשלה, לא רואה עצמך אחראי לטבח 7 באוקטובר. אתה לא ראית, לא שמעת, לא ידעת. למרות שב-29 ביוני 2023, בטקס האזכרה הממלכתי לחללי צוק איתן, תיארת במדויק את שידעת שעשוי לקרות,

הכניסה לקיבוצים, לערים, חטיפת החיילים והאזרחים. הבטחת לנו ביטחון בזמן שהיינו מופקרים. כעבור שלושה חודשים בלבד, כל מה שתיארת התממש. במבצע עופרת יצוקה נהרגו עשרה חיילים ושלושה אזרחים.

נתניהו, כיהנת כראש האופוזיציה, ובדבריך מיום 3 בפברואר 2009 הבטחת ביטחון ומיטוט שלטון החמאס. אמרת: יש רק פעולה אחת שתעשה את זה, וזה למוטט את שלטון החמאס בעזה. אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של חמאס. מאז עברו 15 שנים, ובמרביתן אתה כיהנת כראש הממשלה. הבטחת השכם והערב ביטחון בזמן שניהלת מבצע ועוד מבצע ועוד מבצע, ובכולם, למעט באחד,

אתה אחראי. נתנו לך את כל הזמן לחסל את החמאס ולהביא ביטחון כפי שהצהרת בנאומך ב-2009. בכל מבצע עזבנו את הבית וחזרנו עד הסבב הבא, בכל מבצע טענת שחמאס קיבל מכה אנושה, ואנו חזרנו עד למבצע הבא. גידלנו ילדים תחת חרדות ופוסט-טראומה, ואתה חייכת כשכינו אותנו פריבילגים בזמן שאיבדנו אדמות ושמרנו על הגבול, עד שקמו עלינו לכלותינו וטבחו ואנסו ורצחו ובזזו וגנבו וחטפו את ילדינו וחברינו, וגם את חיינו. הניצלת וגם הפקרת?

ניצלת את מסירותנו בחיים על הגבול, ויצרת לנו ביטחון מדומה, הפקרת את חיי משפחתי בחיים על הגבול, וכל יום שבני לא כאן הוא יום נוסף להפקרה. לעולם לא אשכח ולא אסלח. אתה הראש, אתה אחראי.

תודה. הדובר הבא, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי. תודה, אדוני היושב בראש. חברותיי וחבריי לכנסת, אני עליתי לכאן עכשיו בעקבות דיון שקיימנו פה אתמול. למעשה, השתתף בו פרקליט המדינה עו"ד איסמן, השתתף בו המשנה לפרקליט המדינה עו"ד למברגר, ואחרים. הדיון היה על אותם אזרחים שיצאו מעצמם. זה היה בוועדת החוקה אצל חבר כנסת רוטמן. אני שמח שאתה כאן. אני רוצה לומר משהו עקרוני, חבר כנסת רוטמן, על הדיון שעלה ומלווה אותי מאז, האמירות שהיו על ידי עו"ד איסמן ועל ידי עו"ד למברגר, שבעצם אמרו: תראו, יש חוקים. אומנם הייתה שם נפילה של עו"ד איסמן, שאמר זה אירוע טרור, ואחר כך חזר בו, ואמר: טוב, זה דיני מלחמה. אבל בסוף הם באו לדיון הזה ונקטו עמדה לאורך החודשים האחרונים והאשימו את הגיבורים הללו, או דרשו את הארכת מעצרם באשמה של רצח, של אלו שיצאו באותו בוקר, נכנסו לאותו חור שחור של 7 לאוקטובר ופעלו כפי שפעלו. ואני אומר את זה, עליתי בעיקר בשבילנו כאן כמחוקקים. אני לא יודע מי מכיר כאן או מי זוכר את מאיר זורע. אדוני היושב בראש, מאיר זורע היה חבר כנסת, והיה לפני כן אלוף בצה"ל. אלוף בצה"ל, כן. כבר הסתיימה מלחמת העולם השנייה, כבר הסתיימה השואה, ומאיר זורע עם חברים אחרים הקים את ארגון "הנוקמים" ופעל נאצי אחרי נאצי.

לא לפני.

וכשאומר פרקליט המדינה: אני פועל לפי החוק, אני חושב שכאן ככנסת, ולכן חשוב לי לעלות ולהגיד כאן,

הוא נועד למציאות, הוא לא נועד לאין-מציאות. חוק נועד למציאות, שנכון, יש בה סדר ויש בה ספקות, ואנחנו כמחוקקים עושים סדר, מכניסים מה שבספק אל תוך הוודאי, מאזנים בין אינטרסים חברתיים שונים. הכול במציאות של ספקות. ב-7 באוקטובר, כל אדם סביר, ואני רוצה להניח שגם לעו"ד איסמן ולעו"ד למברגר, אם הם היו בכפר עזה או בבארי, לא היו להם ספקות, כי זו הייתה מציאות שהחוק לא שולט בה. אם הם יעמידו לדין את סער אופיר או ימשיכו לדרוש את הארכת מעצרם של סער אופיר או של ישראל ביטון או של רועי יפרח בגין פעולות שנעשו ב-7 לאוקטובר, זה כמו שהם יעמידו את מרדכי אנילביץ' על הקרב הראשון שלו בינואר 1943, על הקרב הראשון שלו בגטו ורשה, שהוא כיסח שם את הגרמני שהוא תפס. זה בדיוק כמו זה. ולכן, כל הסמכות בכלל לדון ב-7 לאוקטובר, לדון ביום השואה הזה, אנשים שפעלו, היא סמכות שלא קיימת, לא אצל הפרקליטות, לא בגלל שלפרקליטות אין, בגלל שאין במציאות הזאת משמעות לחוק, אין משמעות, אין תוקף. יש אנשים שניצבו מול הנאצים האלה, עשו את מה שעשו, ועשו בצדק את מה שעשו.

תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת מישל בוסקילה, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. אני מזמין את חבר הכנסת צביקה פוגל לסכם את הדיון. לא מעוניין. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 152) (תקיפת סוהר), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה

את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 152) (תקיפת סוהר), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, תשעה, אין נגד ואין נמנעים, יש שני נוכחים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 152) (תקיפת

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק ההתמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה,

(תיקון), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית.

את הצעת החוק בשם חבר הכנסת יולי אדלשטיין. ינון, חצי שעה נאום.

מאז מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, חלה עלייה חדה בהיקף ובעוצמה של תקיפות סייבר נגד חברות המספקות שירותים דיגיטליים ושירותי אחסון. באמצעות תקיפת חברות אלה, מנסה האויב לפגוע בתשתיות מדינה חיוניות, במשרדי ממשלה, בגופים ציבוריים, בגופים ביטחוניים ועוד.

במטרה לפגוע בביטחון המדינה, בכלכלה ובתפקוד המשק הישראלי. כדי להתמודד עם תופעה זו, התקינה ממשלת ישראל ביום י"ד בכסלו התשפ"ד, 27 בנובמבר 2023, תקנות שעת חירום שהסמיכו את מערך הסייבר הלאומי, שב"כ והממונה על הביטחון במשרד הביטחון להודיע לספק על קיומו של חשש לתקיפת סייבר נגדו, ובהמשך, במקרים מסוימים, לתת לספק הנתקף הוראות לצורך איתור התקיפה, מניעתה או בלימתה. ביום 25 בדצמבר 2023 עברה בקריאה השנייה והשלישית הוראת השעה אשר נועדה להחליף את תקנות שעת החירום. הוראת השעה עומדת בתוקף עד ליום 26 ביולי 2024. הצעת החוק שלפניכם מבקשת להאריך אותה עד ליום 31 במרץ 2025. במסגרת הוראת השעה נקבע כי במהלך תקופת הלחימה הנוכחית, רשאי מנהל ממערך הסייבר,

או הממונה על הביטחון במשרד הביטחון לקבוע כי תקיפת סייבר שמתרחשת או עומדת להתרחש היא תקיפת סייבר חמורה, אם סבר כי קיים חשש ממשי כי תיפגע בביטחון המדינה, בביטחון הציבור או בקיום האספקה והשירותים החיוניים, וזאת במקרה דבו תקיפת הסייבר היא בעלת השפעה ממשית שאינה מוגבלת לספק הנתקף, וכן בהתחשב במאפייניה, כגון מתאר התקיפה וזהות התוקף.

כי סמכות זו נתונה גם לרח"ט ההגנה בסייבר בצה"ל, אם מצא כי יש בתקיפה כדי לפגוע ברציפות התפקוד המבצעי של צה"ל. במקרה שבו קבע מנהל מוסמך כי תקיפת סייבר היא תקיפת סייבר חמורה, כאמור לעיל, רשאי עובד שהוסמך לכך לפעול אל מול הספקים באופן הדרגתי, כפי שהוסדר בהוראת השעה, ממתן הזדמנות לספק לפעול באופן עצמאי להתמודדות עם תקיפת הסייבר ועד מתן הוראות המחייבות את הספק לפעול בהתאם להוראות אלה. בהוראת השעה נקבע גם כי יש להתוות את שיקול דעתו של העובד המוסמך, ולקבוע כי עליו להתחשב בהשפעת הפעולות על הזכות לפרטיות, על פעילות הספק וצדדים שלישיים, על הרציפות התפקודית של הספק וכן על העלות הכלכלית המוערכת של יישום הוראות אלו. רון כץ,

אם אתה יכול לשבת או לעבור למקום שלך בחזרה, למקום הטבעי שלך. מלמעלה. למה, רון כץ זה מלמעלה? עוד הוחלט להדגיש את חובתו של העובד המוסמך להורות על נקיטה באמצעי שפגיעתו פחותה.

הוחלט לקבוע הוראות בעניין חובת סודיות והגבלת שימוש במידע לצורך התמודדות עם תקיפת הסייבר החמורה. בנוסף, הוחלט לקבוע שמידע שיתקבל מספק יימחק בסמוך לאחר סיום הטיפול בתקיפת הסייבר החמורה, וזאת בכדי להגן על הזכות לפרטיות ועל קניינם של הספקים ולקוחותיהם. לשם קיום פיקוח ובקרה שוטפים על פעולותיהם של מערך הסייבר, שב"כ והממונה על הביטחון במשרד הביטחון בהתאם להצעת החוק, הוחלט לקבוע חובת דיווח אחת לחודש ליועצת המשפטית לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אודות המקרים שבהם ניתנו הוראות לפי החוק, בפילוחים שונים המפורטים בהוראת השעה.

כי בדיון הוועדה נערך שינוי בסעיף הדיווח בהסדר הקיים.

כי מלבד חובות הדיווח הקיימות בהוראת השעה, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, שב"כ ומערך הסייבר הלאומי יתבקשו לדווח על שימועים ככל שנעשו לספקים, תוך ציון סוגם של הספקים שלהם נעשה שימוע. בהקשר זה נציין כי במהלך החודשים האחרונים, מאז נחקקה לראשונה הוראת השעה, הועברו לוועדה באופן חודשי הדיווחים של גורמי הביטחון השונים. מהדיווחים עלה בין היתר כי לא ניתנו הוראות לספקים מכוח הוראת השעה, אלא די היה בקיום שיח והכוונתם כדי למנוע או לטפל בתקיפת סייבר בתוך פרק זמן סביר ובאופן הולם.

ובהקשר זה, ציינו גורמי הביטחון כי השימוש באפשרויות הפעלת הסמכויות שעומדות בפני גורמי הביטחון של הוראת השעה נעשה באופן זהיר. אבקש להודות ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, וכמובן גם הפעם למנהל הוועדה אסף פרידמן, ליועצת המשפטית של הוועדה עו"ד מירי פרנקל שור ועו"ד עדן בן ארוש. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני לא מבין למה כי זה חוק מאוד חשוב. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, ואפילו הייתי מבקש לא לדחות את ההסתייגות אלא למשוך את ההסתייגויות אם אפשר, אני חושב שזה דבר יותר מועיל. מה, נגיד לשר האוצר הבא לא? נאור שירי, מי זה שר האוצר הבא? לפי ההסכם הקואליציוני בין ש"ס לציונות הדתית, יש רוטציה. לא אני כתבתי. אני רק רוצה להגיד לך שכיף לי לשבת לידך בוועדת הכספים. זה התענוג הכי גדול שיש לי. תודה רבה. תודה רבה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד. האם אתם מושכים את ההסתייגויות? אם כך, לאור כך שנמשכו ההסתייגויות, ישנן בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר אינו נוכח. אם כך, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. נא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

בעד, 16, אין נגד, אין נמנעים, יש נוכח אחד. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות במגזר השירותים הדיגיטליים ושירותי האחסון (הוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד 2024,

אין נגד, אין נמנעים, נוכח אחד. אני קובע כי הצעת חוק התמודדות עם תקיפות סייבר חמורות

התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה

בשל היעדר ודאות שההסדרים יכובדו וייאכפו במדינות שונות. זאת משום שבמרבית המדינות, וישראל בכללן, הסדרי גישור בין-לאומיים נאכפים לפי דיני החוזים החלים בכל מדינה.

אמנת סינגפור נועדה לעודד את השימוש בגישור לצורך יישוב סכסוכים חוצי גבולות כשמדובר בעסקאות מסחריות בין-לאומיות. היא קובעת כי הרשויות המוסמכות במדינות שהן צד לה יפעלו במהירות בעת דיון בבקשה לסעד מכוחה, יאכפו בתחומן הסדרי גישור בין-לאומיים חתומים ואף יאפשרו שימוש בהם כטענת הגנה בהליך משפטי על ידי צד לסכסוך. בתקופה שבה קשרי מסחר בין-לאומיים נקשרים בתדירות גבוהה מהווה האמנה צעד רב-חשיבות בבניית גשרים עסקיים יציבים בעבור גורמי מסחר ישראלים ובהבטחת יעילות חוצת גבולות. בהצעת החוק הממשלתית התבקשה הוועדה לתקן את חוק בתי המשפט ולהעניק מעמד סטטוטורי לאמנת סינגפור ולאמנות נוספות בנושאים משיקים שייתכן שישראל תאשרר בעתיד.

בעת הדיון בוועדה הוחלט להגדיר את אמנת סינגפור ולהגביל את תחולת הצעת החוק כך שתחול על אמנה זו בלבד. מדובר לכאורה בתיקון טכני, אדוני היושב-ראש, אבל למעשה מדובר מבחינתי באבן דרך בדרך שבה הכנסת מתייחסת לאמנות בין-לאומיות. כאשר הכנסת מאשרת הצטרפות של מדינת ישראל לאמנות בין-לאומיות עליה לתת התייחסות פרטנית, לא לתת צ'ק פתוח, לאחר מכן לדיני אמנות בין-לאומיות ולאחר מכן גם לכל שינויים שייעשו בהן, להשפיע על הדין המקומי הישראלי בלי שזה עובר דרך המסננת שלנו בכנסת. כך עשיתי במקרה הזה, וכך אני מקווה שבמקרים עתידיים שבהם יביאו חוקים לאישור אמנות בין-לאומיות.

מוצע לקבוע שהוראות האמנה יחולו רק על הסדרי גישור שהצדדים להם הסכימו שאמנת סינגפור תחול עליהם.

בהתאם להודעת נציגי הממשלה בדיון בוועדה, שבעת אשרור אמנת סינגפור בכוונת מדינת ישראל לחתום על הסתייגות מהאמנה שתקבע זאת. גם זה נאמר כהצהרה, אבל חשבתי שכאשר מדובר בחוק שישפיע על כלל אזרחי מדינת ישראל, את ההסתייגות העתידית הזאת עלינו לקבע בחקיקה, ולא להשאיר זאת לרצון הטוב של גורמי ממשל אחרים, כי רק לכנסת צריכה להישמר הזכות לקבוע את ההסדרים שיחולו על אזרחי מדינת ישראל, ואסור לכנסת להתפרק מהסמכות הזאת שלה, לא לגופים הבין-לאומיים ולא לממשלה.

מוצע לאפשר לשר המשפטים לקבוע סדרי דין ותקנות לביצועה של אמנת סינגפור, בכפוף לאישור הוועדה. להצעה לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. בטרם סיום אני רוצה להודות לייעוץ המשפטי, ובמיוחד לטליה ולכל צוות, מה, עוד מישהו ולכל צוות הייעוץ המשפטי ולהנהלת הוועדה, וגם לנציגי הממשלה שנכחו בדיון, על ההבנה שלהם, על החשיבות הרבה במתן דגש מיוחד לריבונותה של הכנסת כאשר עסוקים באשרור של אמנות בין-לאומיות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אבקש לאשר את הצעת החוק. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אקרא בשמות המבקשים. מי מהם שמבקש לעלות, נא יודיע. חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, האם אתה מבקש לדבר ביחס לחוק? מוותר. חברת הכנסת מירב בן ארי,

אני מדברת קצר. לרשותך חמש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אדבר קצר. אני רק רוצה להגיד לכנסת שלצערי הרב שמעתי שסיגל בר צבי, נציבה וראש אג"מ,

היא הנציבה האישה היחידה, מן הסתם, ולא נציב, ודווקא סיגל, שהיא אישה משכמה ומעלה והייתה ראש אג"מ, שזכיתי לסייר אצלה ביחידות הכי מבצעיות, גם היא מסיימת תפקיד ויוצאת ועוזבת את המשטרה. חבל, יכלה להיות לנו נציבה שתהיה מפקדת מחוז. היא לא פחות מוכשרת מכל שאר הניצבים, אבל לצערי, עוד מקום שבו כנראה יש תקרת זכוכית שאי-אפשר לפרוץ. אני רוצה לאחל לה הרבה הצלחה. אני חושבת שהיא עשתה עבודה, קודם כול,

היא הנציבה הראשונה. שנית, באמת חבל, לא שזה מפתיע אותי, שהשר לא ראה כמה היא באמת באמת נציבה מצוינת, ויכול היה לעשות היסטוריה בשביל נשים במדינת ישראל ולקדם אותה להיות מפקדת מחוז. זו הייתה יכולה להיות כאן באמת בשורה שאפילו אני הייתי עולה ומברכת, אבל גם היא הולכת הביתה, כמו הרבה, גם המפכ"ל, אבל בעיקר ניצבים מוכשרים. חבל, אני באמת בטוחה שסיגל תצליח. סיגל בר צבי, ראש אג"מ במשטרת ישראל, גם היא הודיעה על פרישה מהמשטרה.

אני אמשיך לקרוא בשמות חברי הכנסת שביקשו בקשות רשות דיבור: חבר הכנסת רם בן ברק,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, האם אתה מבקש לדבר?

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. לרשותך חמש דקות. לא, מספיקה לי דקה. תודה, אדוני היו"ר. חבריי חברי הכנסת, עליתי לפה רק בשביל לשאול שאלה שאני חושב שכל אזרח במדינת ישראל צריך לשאול את עצמו, לפחות לדעת. ראש הממשלה שלנו נמצא בדרך לביקור מיותר, ומינה את יריב לוין למלא את מקומו,

שימו לב לזה, זה דבר חשוב שאני חושב שלא יותר מדי חברי כנסת התעמקו בו: מי מוסמך היום לכנס את הקבינט הביטחוני,

יש לכם מושג? מישרקי? ישראל כץ. אוה, ישראל כץ, שר החוץ. מי לא מוסמך לכנס אותו? שר הביטחון של מדינת ישראל. למה זה קרה? שיקולים פוליטיים. מעניין. שר הביטחון של מדינת ישראל בזמן מלחמה לא מוסמך לכנס את הקבינט הביטחוני. באיזו עוד מדינה בעולם יכול ראש ממשלה לרדת כל כך נמוך בשביל פוליטיקה זולה? איפה עוד יכול לקרות מצב כזה שבזמן מלחמה שר הביטחון צריך להתקשר לשר החוץ כדי שהוא יאשר לו לכנס קבינט כדי להורות על איזושהי תקיפה דחופה שצריך לעשות? עכשיו אני באמת רוצה לשאול אתכם: חבר הכנסת פוגל, היית תת-אלוף בצבא, האם זה נראה לך דבר סביר? אל תענה לי. אני לא אסבך אותך. יש פה מישהו בבית הזה שחושב שזה דבר סביר? ברור שלא. זה עוד אחד מהסימפטומים לממשלה החולה והרעה הזו, שצריכה להיעלם מהעולם. לא יכול להיות מצב ששר הביטחון במהלך מלחמה לא יכול לכנס את הקבינט הביטחוני כדי לאשר מבצע דחוף. לא עלינו, אם יצטרכו עוד פעם לתקוף, נניח, בתימן, כמו שקרה, צריך לתפוס את שר החוץ כדי לאשר את הדבר הזה. ממשלת בדיחה. תודה רבה. אני ממשיך ברשימת חברי הכנסת שנרשמו לדיבור: חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

חברת הכנסת יסמין פרידמן? מוותרת. חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת שלי טל מירון,

חבר הכנסת ירון לוי,

חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 102), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה.

אמנת סינגפור. זה בסדר. בעד, 15, אין נגד, ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 102), התשפ"ד 2024. הצבעה.

בעד, 17, אין נגד, ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 102), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים ומאגר מידע, התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת ארז מלול להציג את הצעת החוק בשם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה יעקב אשר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים ומאגר מידע, התשפ"ד 2024. מקורה של הצעת החוק שבפניכם בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים), התשפ"ב 2021, שיזמה הממשלה, אשר הוועדה בראשות חבר הכנסת יעקב אשר החליטה להפוך לחוק נפרד העומד בפני עצמו. בשערי מדינת ישראל נכנסים מיליוני זרים מדי שנה בהיקף העולה משנה לשנה. אוכלוסיית הזרים כוללת בין היתר תיירים, עובדים זרים, סטודנטים, מתנדבים ועוד.

אין למדינת ישראל מידע רב על אודות זרים הנכנסים אליה והשוהים בה, בשונה מהמידע המצוי כעניין שבשגרה לגבי אזרחי המדינה ותושביה. רשויות המדינה השונות, הבאות עימם במגע במסגרת מילוי תפקידיהן, מתמודדות עם הקושי בזיהוי אמין, מדויק ומהיר של זרים בהיבטים חיוניים שונים, ובהם החלטה אם להתיר את כניסתם לישראל על יסוד בדיקות ושיקולים רלוונטיים, בחינת חוקיות שהייתם בישראל,

כאשר נדרש זיהויו של מי שנתפס ללא מסמכי זיהוי או עם מסמכי זיהוי החשודים כמזויפים, או כאשר מבקשים לוודא כי מי שנכנס לישראל בזהות מסוימת לא שהה בה בעבר בזהות אחרת, קבלת שירותים שונים מרשויות ציבוריות וכן מגופים אחרים שפעילותם דורשת זיהוי אמין של הפונים אליהם, מעורבות בפלילים וגם לצורך זיהויים במקרה של פציעה קשה או מוות.

עולה הצורך לייעל את תהליכי ביקורת הגבולות ולהביא לשיפור השירות וצמצום זמני ההמתנה, וכן הצורך לייעל את הטיפול שנעשה כיום בנציגויות ישראל בחו"ל בכל הנוגע לזרים שנדרשים להגיש בקשה לאשרה לצורך כניסה לישראל, תוך התאמתם של תהליכי העבודה להיקף העולה של הזרים המגיעים לישראל,

מטרת החוק המוצע היא לקבוע הסדר אשר יאפשר זיהוי ואימות זהות של זרים באמצעות שימוש באמצעים ביומטריים שיינטלו מהם, ובנתונים ביומטריים שיופקו מהאמצעים כאמור, ובכלל זה להסדיר את הפעולות הנלוות לכך, ניהול מאגרי מידע וכדומה. אוכלוסיות הזרים, שעליהן יחול החוק והאמצעים הביומטריים שיינטלו מהם, מנויות בתוספת לחוק, והן כוללות בין היתר תיירים, עובדים זרים,

שוהים שלא כדין, מתנדבים ותלמידים זרים. לפי המוצע, עובד משרד הפנים או עובד מדינה אחר ששר הפנים הסמיכו לכך מוסמך ליטול אמצעי זיהוי ביומטריים ולהפיק מהם נתוני זיהוי ביומטריים לצורך הכללתם במאגר הביומטרי שיוקם לפי החוק המוצע, זאת לשם הסדרת כניסתם של זרים לישראל, שהייתם בישראל וישיבתם בה או יציאתם ממנה, ובכלל זה כתנאי למתן אשרות ורישיונות ישיבה בישראל לפי החוק. עוד מוצע לאפשר לעובדי משרד החוץ שיוסמכו לכך לבצע פעולות כאמור אף בטרם הגעתם של הזרים לישראל. כדי לייעל את הליך הזיהוי מוצע גם לאפשר שימוש באמצעים ממוכנים לצורך קבלת מידע ביומטרי מזרים. מידע ביומטרי יכול לספק זיהוי אמין, מדויק ומהיר. היתרון בשימוש במאפיינים ביומטריים לצורך אימות או זיהוי בני אדם, מקורו בכך שמידע ביומטרי הוא מידע שאדם נושא עימו באופן תמידי, המהווה חלק ממנו, ואינו משתנה באופן קיצוני לאורך זמן.

לעומת מידע מזהה אחר, שכאמור במקרים רבים אינו קיים לגבי זרים ואשר עלול להיות חשוף לשינויים ותיקונים במרמה, עם יכולת מוגבלת לגילוי הזיוף. אולם בתוכנה זו של המידע הביומטרי טמונים גם סיכונים הכרוכים בהגנה על פרטיותו של אדם, בין השאר בשל חוסר היכולת לבטל מידע ביומטרי לאחר שהופץ.

קובע החוק המוצע הסדרים שמטרתם לשמור על פרטיותם של הזרים שמהם ניטלו אמצעי זיהוי ביומטריים, הסדרים לשמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו של זר שניטלו ממנו אמצעים ביומטריים, הגבלות על בעלי הסמכויות לביצוע פעולות על פי ההסדר המוצע, הוראות מיוחדות לעניין השמירה על המידע ומניעת אגירתו במאגרים משניים שאינם מתנהלים לפי חוק זה ועוד. הצעת החוק כוללת פירוט של בעלי התפקידים שיהיו רשאים לערוך השוואה בין אמצעי הזיהוי הביומטריים הניטלים מזר לבין מסמך נסיעה שלו ופירוט של בעלי התפקידים שרשאים להשוות את אמצעי הזיהוי שניטלו לאלה הכלולים במאגר המידע. כן נקבע התנאים שבהם ניתן ליטול אמצעי זיהוי ביומטריים, תוך שימוש בכוח סביר והאופן בו תבוצע נטילה במקרים חריגים אלה. עוד מסדירה הצעת החוק את התנאים והנסיבות שבהם ניתן להעביר מידע מהמאגר לגופים ציבוריים אחרים ואופן השימוש שייעשה במידע זה. יש לציין כי למשטרת ישראל ולרשויות הביטחון המנויות בחוק יועבר עותק של המאגר כולו, ואלה יוכלו להשתמש במידע שבו למטרות מוגדרות שמפורטות בהצעת החוק, בתנאים ובהגבלות שאף הם מפורטים בהצעת החוק או לצורך מילוי תפקידיהם. הצעת החוק אף מגדירה באופן מדויק ומפורט את אופן השימוש שייעשה במידע הביומטרי על ידי המשטרה ורשויות הביטחון, ואת התנאים והמגבלות שבהם יוכלו להעביר מידע מן המאגר לגורמים אחרים בארץ ובחו"ל, הכול לפי המפורט בהצעה. מוצעות הוראות שנועדו להבטיח את סודיות המידע שבמאגר, אבטחת המידע שבו, ובין היתר באמצעות מנגנוני פיקוח ובקרה שיופעלו בידי הממונה על יישומים ביומטריים וכן פיקוח על שמירת המידע והגנת הפרטיות בידי עובד שזה יהיה תפקידו. ההסדר המוצע מבוסס בעיקרו על ההסדר הקיים בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009, החל על תושבי ישראל הרשומים במרשם האוכלוסין וקובע הערות מיוחדות לנטילת אמצעים ביומטריים מתושבים, כאמור הפקת נתונים ביומטריים הכללה במאגר ביומטרי וכן העברת מידע מהמאגר הביומטרי.

בהתאמות הנדרשות מבחינת ההסדר כאמור לגבי זרים. מדינות רבות בעולם, ובראשן ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי, אימצו חקיקה המחייבת זרים הבאים בשעריהם לאפשר נטילת אמצעים ביומטריים המזהים אותם. הפקת נתונים ביומטריים וניהולם במאגר המידע, הסדרה זו עולה בקנה אחד עם החלטות מועצת הביטחון של האו"ם, הקוראת למדינות החברות, לאסוף מידע ביומטרי של זרים ולשתפו ביניהן, כדי למנוע תנועה וכניסה של גורמי טרור מוכרים. עם אישורה של הצעת חוק זו ישראל תצטרף לאותן המדינות, ויתאפשר לה לממש את הצורך בפיקוח קפדני על הבאים בשעריה ולייעל את תהליך זיהויים של זרים. אני מודה,

ליועץ המשפטי של הוועדה תומר רוזנר, שעשה פה עבודה מקצועית ויסודית, ולמנהלת הוועדה לאה, שבאמת ניהלה את הדיונים והזמינה את הגורמים המקצועיים, כדי שבאמת יישמעו כל הגורמים שבהצעת החוק החשובה הזו. להצעת חוק זו הוגשו הסתייגויות אך אבקש מהכנסת לדחותן, ולשלב את הצעת החוק בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת מלול. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סייעת יש עתיד. האם אתם מושכים אותם? אז אם כך נמשכו ההסתייגויות. כמו כן, הוגשו בקשות רשות דיבור, ואני אמנה את שמות חברי הכנסת שביקשו לדבר: חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. אם כך, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים ומאגר מידע, התשפ"ד 2024. נא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

בעד, 17, שני נוכחים, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים ומאגר מידע, התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים, הפקת נתוני זיהוי ביומטריים ומאגר מידע, התשפ"ד 2024,

נוכחים, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים, הפקת נתוני זיהויי ביומטריים ומאגר מידע, התשפ"ד

ובהם תרומת הסניף לשירותים הניתנים ללקוחות התאגיד הבנקאי, להתפתחות עסקי התאגיד הבנקאי ולטובת הציבור, הכול כמפורט בחוק. לעניין ההתנגדות לסגירת הסניף, החוק קובע כי על המפקח להתייעץ עם ועדת הרישיונות, המורכבת מנציגי ציבור ותפקידה הוא לייעץ

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת יש עתיד.

בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב בראש, החוק הזה הוא חוק טוב, ואני קורא לחברי הכנסת

לשחרר את החטופים בכל מחיר, לשחרר את כל החטופים בכל מחיר, פדיון שבויים זו מצווה. חבר הכנסת אריה דרעי, יושב-ראש ש"ס, התבטא: לשחרר את החטופים, זה חלון הזדמנויות שייתכן שלא יחזור. כל חברי הכנסת, גם מתוך השישה שחתמו על כל מיני מעצורים והגבלות, יש כאן שתי מפלגות מרכזיות בקואליציה שיושבי הראש שלהן קוראים לשחרר את החטופים בכל מחיר. בינואר שנה זו, לפני מעל חצי שנה, התייצבתי מול מצלמות הכנסת באולם ירושלים ואמרתי, נדמה לי שהייתי הראשון שאמרתי: לעצור את הכול. מדינת ישראל חטאה בהפקרתם של תושבי העוטף. להחזיר את החטופים בכל מחיר. - - - חשבו לעצמכם, חברי הכנסת: 120 חטופים, בדיוק כמניין חברי הכנסת. אילו 120 חברי כנסת היו חטופים, ובתוכם ראש הממשלה, כי גם הוא חבר כנסת, 120 חברי כנסת היו חטופים, איך הבניין הזה היה מתנהג ומתנהל, איך ההצבעות היו מתקבלות בבניין הזה, איך, אם לכל אחד מאיתנו חלילה היה בן משפחה,

ילד בן שנה, משפחת ביבס, נשים שייתכן שנאנסות יום-יום, איך הבניין הזה היה מתנהג? איך? יש שתי מפלגות שיושבי הראש שלהן אומרים בצורה ברורה: לשחרר את החטופים בכל מחיר, בכל מחיר.

תשפוט את כולנו, את כל יושבי הבית הזה, גם אותי, גם את ראש הממשלה, גם אתכם, אם אנחנו לא נעשה את הכול, אבל הכול, לא סתם מס שפתיים, הכול. ההיסטוריה תשפוט את כולנו אחד אחד מה הוא עשה, מה הוא תרם, כיצד הוא התבטא בעניין שחרור החטופים. תודה רבה. תודה רבה. האם מי מחברי הכנסת של יש עתיד, מגישי ההסתייגות, מעוניין לדבר? אם כך, קבוצת יש עתיד, האם אתם מסירים את ההסתייגות? כן. אם כך, ההסתייגות של קבוצת יש עתיד מוסרת. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור של סיעת חד"ש-תע"ל. אני אקרא בשמות חברי הכנסת הנוכחים: חבר הכנסת איימן עודה, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, מוותר, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. אנא תפסו את מקומותיכם.

בעד, 20, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה,

אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק הבנקאות (רישוי)

התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, 21, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), התשפ"ד-2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. רון, כל הכבוד.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יונתן מישרקי להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, אני מבקש לפתוח את הדברים שלי עם הידיעה הקשה שפורסמה היום על נפילתם של יגב בוכשטב ואלכס דנציג ולשלוח מכאן תנחומים למשפחות, וכמובן לייחל ולהתפלל להשבתם הביתה במהרה ובבריאות של החטופים והחטופות. יהי זכרם ברוך.

אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, הצעת חוק שיזמנו יחד חברי הכנסת רון כץ, ארז מלול, והוצמדה גם הצעת חוק של חבר הכנסת אחמד טיבי. הצעת החוק מביאה למעשה בשורה חשובה ופורצת דרך לציבור ולמערכת הבריאות בישראל. מטרת ההצעה היא להסדיר את זכותו של כל אדם לניוד המידע הרפואי שלו לשם שיפור הטיפול הרפואי בו ומצבו הבריאותי, בין השאר באמצעות טיפולים רפואיים חדשניים ורפואה מונעת, מותאמת אישית ויזומה, והכול תוך שמירה על פרטיותו ובהסכמתו. כיום אין למטופל זכות מפורשת על פי החוק לדרוש כי מטפל או מוסד רפואי ישתפו את המידע הרפואי על אודותיו שיש ברשותם עם מטפל או מוסד רפואי אחר, ובפרט באופן המאפשר שימוש אפקטיבי במידע.

אומנם רוב המידע הרפואי במערכת הבריאות בישראל מנוהל דיגיטלית, אך הוא מנוהל בגופים שונים, הטרמינולוגיה המשמשת אותם לא תמיד אחידה ומודרנית ואין ממשקים סטנדרטיים להעברת המידע.

נדרשת עבודת אינטגרציה מורכבת לכל שיתוף מידע. ,כך למשל, כאשר אדם עובר מקופת חולים אחת לאחרת, מתעורר פעמים רבות קושי בהעברת המידע הרפואי שלו לקופה הקולטת.

מוצע לאפשר למטופל לא רק לקבל העתק מהמידע הרפואי שלו כפי שקבוע כיום, אלא לנייד אותו בין הגורמים השותפים לטיפול בו בפורמט אחיד ולקבל גישה למידע באופן דיגיטלי. יודגש כי העברת מידע לפי החוק המוצע תיעשה רק אם ניתנה הסכמתו של המטופל.

מוצע כי ההסדר המוצע יחול על נותני שירותי בריאות אלו: קופות חולים, בית חולים ציבורי, למעט בית חולים גריאטרי שאינו מרכז רפואי גריאטרי, ומשרד הבריאות, לעניין שירותי הבריאות שהוא נותן לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מוצע לקבוע כי גופים אלו יהיו רשאים לקבל מידע רפואי על פי הוראות החוק, ובלבד שקיבלו היתר לקבלת מידע כמפורט בהצעת החוק.

כי גופים אלו שקיבלו היתר, המכונים בחוק המוצע "מקבלי מידע" לא יבקשו ממקור מידע לקבל מידע רפואי לפי החוק המוצע אלא אם כן פנו לקבלת הסכמתו של האדם שלגביו מבוקש המידע ולאחת ממטרות אלה בלבד: למטרת טיפול רפואי במטופל, למטרת העברת מידע מקופת חולים שבה היה אדם מבוטח לקופת חולים שעבר אליה, למטרת שירות של הצגת כלל המידע הרפואי למבוטח על ידי קופת החולים שבה הוא מבוטח. בקשת מקבל מידע למידע רפואי תהיה לפי סלי המידע המנויים בתוספת, הכוללים בין השאר ביקורים,

רגישויות, בדיקות מעבדה, חיסונים, בדיקות דימות והמלצות והפניות. המידע יבוקש לפי סלי המידע. לעניין זה מוצעות הוראות לעניין החזקת המידע הרפואי ומחיקתו על ידי מקבל המידע. כמו כן, מוצע לקבוע חובה על נותני שירותי הבריאות להעביר מידע רפואי בהתאם לבקשה שהם מקבלים בהקדם האפשרי, ולאחר שבדקו שניתנה הסכמה של האדם שלגביו מבוקש המידע הרפואי ובהתאם להוראות החוק. מוצע להסמיך את המנהל לקבוע בנוהל הוראות שיחולו על מקור מידע לגבי העברת מידע רפואי באמצעות הממשק ולגבי סלי המידע, ובין השאר הוראות לעניין פרטי המידע שייכללו בכל אחד מסלי המידע, מבנה הנתונים ומערכות הקידוד שיש להשתמש בהן לקידוד המידע הרפואי ועוד. כל אלה יאפשרו את ניוד המידע באופן אפקטיבי.

מוצע לקבוע סייגים לחובת העברת המידע הרפואי,

אם המידע הוא חסוי ביותר כפי שיקבע המנהל בנוהל, או שהוא מידע שהעברתו נאסרה בחיקוק אחר. מוצע לקבוע כי מקור מידע לא יגבה תמורה בעד העברת מידע רפואי לפי חוק זה,

באישור הוועדה, יהיה רשאי לקבוע נסיבות שבהן ניתן יהיה לגבות תמורה סבירה. לשם קבלת הסכמתו של האדם להעברת מידע רפואי על פי החוק המוצע, יפנה מקבל מידע למערכת ניהול הרשאות גישה שתופעל על ידי המנהל או מי שהוא יסמיך לעניין זה מקרב עובדי המשרד. המערכת תציג בקשה למתן הסכמה שתכלול את הפרטים המנויים בהצעת החוק.

הסכמה למתן הרשאת גישה למידע רפואי לפי החוק המוצע, יכול שתינתן גם בדרך לא דיגיטלית, והכול באופן שיקבע מנהל בנוהל. אדם יהיה זכאי בכל עת לבטל את ההסכמה שנתן. ביטול ההסכמה יתאפשר באופן פשוט ונוח, ובין השאר בהודעה שתימסר באופן דיגיטלי. כדי לאפשר למערכת לניהול הרשאות גישה להציג לאדם בקשה למתן הסכמה להרשאת גישה, מוצע כי במערכת תנוהל רשימה של מקורות מידע על אודות כל אדם שנכנס למערכת, ובלבד שהסכים לניהול הרשימה. לשם ניהול הרשאות הגישה, מוצע לקבוע הוראות לעניין העברת מידע למערכת לניהול הרשאות גישה ואחזקתו. כמו כן, אדם יהיה זכאי לצפות בהרשאות הגישה שנתן.

תהיה אפשרות לאדם לתת הרשאת גישה מתמשכת, שלא תעלה על שנה אחת, אלא אם כן הרשאת הגישה היא לקופת החולים שבה הוא מבוטח. במקרה כזה תוקפה של הרשאת הגישה יהיה כפי שנקבע בהרשאה, כל עוד הוא מבוטח בקופת החולים או בנסיבות מיוחדות המפורטות בהצעת החוק. מכיוון שעם התקדמות הטכנולוגיה והאפשרות לנייד מידע ביתר קלות, מתגברים גם הסיכונים הנשקפים מדליפת המידע הרפואי ומגישה של גורמים שאינם מורשים למידע הרפואי, הוועדה דנה רבות בקביעת הוראות לעניין הגנה על פרטיות ואבטחת המידע הרפואי שיעבור בממשק. מוצע לקבוע כי בקשת מידע רפואי לפי החוק המוצע ללא קבלת היתר, תהיה עבירה פלילית.

מוצע לקבוע עבירה פלילית לגבי מקבל מידע או מקור מידע שכלל פרט מטעה בבקשה, בדיווח או במידע אחר שמסר למנהל. יובהר כי הוראות החוק המוצע לא יגרעו מהאפשרות למסור מידע רפואי לאחר לפי כל דין, ובכלל זה לפי הוראות חוק זכויות החולה, ולא היה בהן כדי לגרוע מההוראות לפי החוק האמור, וכן מההוראות לפי חוק הגנה על הפרטיות.

אין בהוראות החוק המוצע כדי לגרוע מהאפשרות של נותן שירותי בריאות להשתמש בממשק להעברת מידע רפואי לפי כל דין. להצעת החוק הזו הוקצה סכום של בין 250 מיליון שקלים ל-300 מיליון שקלים. יש לציין כי לאורך כל הדרך הממשלה תמכה, והציגה מקור תקציבי לעלות ההצעה. הפן החברתי של ההצעה חשוב לא פחות מההיבטים הטכנולוגיים והרפואיים. יצירת מערכת מאובטחת להעברת מידע רפואי, שתתרום לשוויון בנגישות לשירותי בריאות, מטופלים מכל שכבות האוכלוסייה יוכלו לקבל טיפול רציף ואיכותי, ללא תלות במקום מגוריהם או יכולתם הכלכלית. המערכת תאפשר לאוכלוסיות מוחלשות, אשר לעתים קרובות סובלות מאי-המשכיות בטיפול, לקבל טיפול מותאם אישית, מדויק יותר. אני מבקש לעבור לתודות. אז בראש ובראשונה, לשר הבריאות, חבר הכנסת אוריאל בוסו,

שתמך, ודחף למעשה, לקידום הצעת החוק, יחד עם משרד האוצר ומשרד המשפטים. תודה מיוחדת מאוד לחבר הכנסת רון כץ, שהיה אף הוא מיוזמי ההצעה בראשיתה, יחד עם חבר הכנסת ארז מלול היקר, שהצטרף ליוזמה החשובה הזאת, וכמובן, החוק המוצמד של חבר הכנסת טיבי, שליוו את הצעת החוק הזו לכל אורך הדרך, לעורכת-הדין, היועצת המשפטית של הוועדה, אילת וולברג, שעשתה עבודה ארוכה מאוד ומושקעת מאוד. זה חוק עם בשורה חברתית גדולה מאוד, אדוני היושב-ראש, למנהלת הוועדה מיכל דיבנר, יחד עם צוות הוועדה המסור, כמובן לצוותים המקצועיים של משרדי הבריאות, האוצר והמשפטים, ליועצים שלי, אסף רעני ומאיר עטיה המסורים. ההצעה הזו אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. אני מבקש,

מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית, בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הבריאות, חבר הכנסת יונתן מישרקי. אני מזמין את שר הבריאות, חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אומנם זו שעה רגועה כאן במליאה, שעת לילה, אבל אני מוכרח לומר שמדובר בבשורה היסטורית אמיתית במערכת הבריאות, לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל.

שכרגע מובא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית, שעבר קצת גלגולים, כפי שהזכירו פה יושב-ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יוני מישרקי, מי שמסתכל על הסיכום של כנס הקיץ, הוא עושה היסטוריה אמיתית בחוקים מאוד מאוד משמעותיים שישפיעו על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, הן בהיבטים הרגולטוריים והן בהיבטים הכלכליים, הצליח להביא היסטוריה של חוקים לקריאה שנייה ושלישית, ביחד עם חברים נוספים. חבר הכנסת רון כץ, שעוד בקדנציה הקודמת התחיל לגלגל את הנושא הזה כשמשה ארבל היה שר הבריאות. חבר הכנסת אחמד טיבי, שהצמיד חוק. חבר הכנסת ארז מלול, כמובן, שהיה חלק מהצעת החוק. - - - אחר כך אני אשאל אותו איפה חלקו. צריך לזכור שמדובר בחלק הראשון. כמובן שהמשרד צריך לתקן תקנות בשביל שזה יבוא לידי מימוש, תוך זהירות מרבית ואמיתית בשמירת המידע הרפואי והגנה אמיתית. משרד הבריאות הוא מהמשרדים המובילים בהגנת סייבר, בשמירה על סודיות מאגר המידע שיש להם. זה חלק ראשון צריך להמשיך הלאה, לתת עוד נדבכים נוספים והתוויות בגריאטריה.

אני גיליתי שאדם שנמצא בבית הסוהר כמה שנים, הוא יוצא כרגע לאזרחות והוא הולך לקופת חולים, ואין לה שום היסטוריה רפואית שלו. לא יודעים מה קורה לו והוא צריך להתחיל הכול מחדש. אלה יהיו השלמות שבהמשך יעשו להן השלמות יושב-ראש ועדת הבריאות, להגדיל את החוק עוד ועוד להכניס, אבל בשלב הזה קופות החולים ובתי חולים. הגיעה אליי אחת מהכנסת כאן לפני כמה חודשים, ואמרה לי: אימא שלי עברה לפני שנתיים בדיקות ונעלמו לי כל הטפסים. אמרתי לה, מה זאת אומרת טפסים? אנחנו בשנת 2024. מה זה טפסים? אין את זה במחשבים ובקופה אמרו לה: אנחנו לא יודעים מה עשית בבית חולים. הלכת עכשיו לבית חולים, עשית טיפולים שלמים, אתה הולך לקופה ומבקש לטפל בבית חולים אחר, אין להם בקשת מידע לדעת מה ההיסטוריה,

ומכאן להמשיך הלאה. שלחו אותם לעשות את כל הצילומים והרנטגן, הכול מחדש.

ולכן אני חושב שמדובר בבשורה היסטורית בלבד, והחלק העיקרי שהתחילו להוביל אותו, כשאדם רוצה לעבור מקופה לקופה ומתחיל לבדוק את הכול, המידע השלם, הרפואי ההיסטורי, נמצא בנגישות אמיתית, בשביל שהוא יוכל להתקדם הלאה ולעבור. במערכת הבריאות למדנו שתחרות, קידמה וחדשנות יוצרות מצוינות חשובה. לכן אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת מישרקי, ולצוות ועדת הבריאות, מיכל וכל הצוות שעשה עבודה נפלאה. אמרתי להרבה אנשים שלולא יושב-ראש הועדה וצוות הוועדה לא היינו מצליחים להעביר, ואף אחד לא האמין שנצליח להגיע לקריאה שנייה ושלישית כמה חוקים כל כך חשובים והיסטוריים. אז תודה רבה לך ולמשרד הבריאות,

למנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב, שתמך. כפי שאתה יודע, מדובר בהרבה כסף שהמשרד הולך להשקיע בנושא הזה, אבל דילגנו על הרבה מהמורות שהיו,

משרד המשפטים, משרד האוצר, הסייבר ועוד גופים שדאגו, אבל אתה הלכת והובלת את זה, והגעת בסוף להסכמות. להביא כאלו חוקים, ללא מתנגדים, זה באמת חשוב. אני רוצה להודות לך שאתה לימין מערכת הבריאות בכל מה שצריך לתת לאזרח. ולכל החברים: חבר הכנסת רון כץ, תמשיך לעשות דברים טובים למען עם ישראל, וחבר הכנסת אחמד טיבי, שנושא הבריאות נמצא בליבך, בחוקים שהטמעת גם במקצועות הבריאות,

תודה רבה לכולם וערב טוב. תודה רבה לשר בוסו. להצעת החוק הוגשו כמה בקשות רשות דיבור. אקרא בשמות חברי הכנסת. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, יש לך בקשות רשות דיבור לחוק הזה. את מבקשת להתייחס אליו?

מוותרת. חבר הכנסת יאיר לפיד,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, החוק הזה הוא חוק טוב מאוד, וכמובן אנחנו נצביע בעדו. לפני כשבוע וחצי,

ביקרתי בבסיס חיל האוויר בנגב, בבסיס נבטים. נפגשתי עם מפקד המחוז, תת-אלוף, טייס קרב, וקיבלתי סקירה מקיפה על מגוון המטוסים שנמצאים ברשותו, על הגנת שמי מדינת ישראל, על הכוננות, על התשלום הכבד שמשלמים טייסי חיל האוויר, כמו כל קציני צה"ל וחיילי צה"ל. תור מספר 70 הלחץ עליהם הוא פי כמה וכמה, גם לאור העובדה שהם טסים בתנאים לא תנאים, תנאים קשים, מסוכנים. הצדעתי, הצדעתי, ובהמשך השיחה ביקשתי רשות ממפקד בסיס נבטים בנגב, תת-אלוף, טייס קרב, ביקשתי סליחה. ביקשתי סליחה בשם הוועדה לביקורת המדינה, שבכובע שלה הגעתי, ביקשתי סליחה בשם חברי הכנסת שלא בזים לטייסים, ביקשתי סליחה בשם עם ישראל. על הדוכן הזה עמדו חברי כנסת שדיברו סרה בטייסי חיל האוויר, השמיצו. איך אמרו? אתם לא מלח הארץ, אני בזה לכם. נחרדתי באותם רגעים, כששמעתי זאת. הטייסים האלה הם מלח הארץ שמקדישים את חייהם להגנת שמי מדינת ישראל, כוח המחץ, אגרוף הפלדה, בכל מערך שצה"ל מוביל. אני מסיר את הכובע בפני אותם קצינים שמשרתים בקבע ומקדישים את חייהם לביטחון מדינת ישראל. כולי הערכה אליהם. כמובן, גם במילואים, אבל בעיקר אלה שקשרו את גורלם לצבא והקדישו את חייהם לביטחון מדינת ישראל בים, ביבשה ובאוויר. ומאותם טייסים ביקשתי סליחה, התנצלתי, אמרתי שמה שנאמר באולם המליאה אינו מקובל על כלל חברי הכנסת, גם בימי המהפכה החוקתית וההפגנות שנערכו ברחובות ובגינן נאמרו הדברים, "אני בזה לכם, אתם לא מלח הארץ". ובכן, אמרתי לו, למפקד נבטים: אני מבקש את סליחתך, תעביר את זה לכפופים אליך, לטייסי הקרב, לטייסי מסוקי הקרב, לנווטים, לאנשי הקרקע, לכל מי שקשור בחיל האוויר, ולטכנאים, לכל הצוותים המקצועיים,

כדי שלא אפול בלשוני. אני מתנצל ומבקש סליחה. תודה רבה. תודה רבה. אמשיך לקרוא בשמות חברי הכנסת שביקשו רשות דיבור. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו נוכח, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מוותר, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. לרשותך חמש דקות.

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, היום עוברת אחת הצעות החוק היותר-משמעותיות שעברו בבית הזה בתחום הבריאות, הצעת חוק שבאמת הולכת לעשות שינוי אמיתי שכל אזרח במדינת ישראל הולך להרגיש. המצב היום הוא שאם אתה מבוטח בקופה מסוימת ואתה רוצה לעבור לקופה אחרת, הקופה שאתה רוצה לעבור אליה לא יכולה לקבל את המידע הרפואי שלך.

לא משנה מה תעשה: קח את החומר בדיסק, תדפיס אותו, לא משנה מה תעשה, בסוף הצד המקבל לא יכול לקבל אותה. זה תקף גם לבתי חולים, אם אתה מבוטח בקופה מסוימת, ובית החולים הוא של קופה אחרת, כשתגיע לשם ישאלו אותך מיליון ואחת שאלות, כי הם פשוט לא יודעים מה המידע הרפואי שלך. המצב הזה, חוץ מאשר שהוא מסכן חיים, הוא גם פוגע בתחרות, ובסופו של דבר מביא רפואה פחות טובה לאזרחי מדינת ישראל. ברגע שנאשר את החוק הזה היום, החוק הזה בעצם מאפשר ניוד אמיתי בין קופות חולים, מאפשר שהמידע הרפואי שלנו יימצא בתוך כל בתי החולים במדינת ישראל, ובעצם באמת מביא למהפכה אמיתית בתחום הרפואה במדינת ישראל. הוא יביא לתחרות הרבה יותר מסיבית, הרבה יותר אינטנסיבית, והוא יביא בהכרח גם לחידושים רפואיים, גם לרופאים טובים יותר וגם להרבה מאוד פרוצדורות שעוד לא עושים היום במדינת ישראל,

התחרות היום לא באמת קיימת.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים פה על מהפכה רפואית אמיתית שמוביל שר הבריאות, חברי אוריאל בוסו, באמת ביד רמה. אין מילים על הדבר הזה. דיברו לפניי ואמרו כמה הצעת החוק הזו עולה, אז לא כל יום עולה הצעת חוק שמוערכת בין 250 ל-300 מיליון שקל, שהמשרד תומך בה ודוחף ובאמת עושה שינוי אמיתי, והשינוי הזה אומר שצריך לקודד מחדש את כל המערכות, וצריך להגן עליהן מפני סייבר, וצריך לעשות את כל הלוגיסטיקה המשפטית, ובאמת יש פה עבודה שהולכת לשנות את פני הרפואה במדינת ישראל. אני רוצה גם לומר תודה לחברי, חבר הכנסת יוני מישרקי, שלקח על עצמו את המשימה הזו, להוביל את הצעת החוק הזו. הצעת החוק הזו נדונה בוועדה במשך עשרות שעות, עשרות שעות של דיונים בוועדה עם מיליון התנגדויות והסתייגויות והרבה מאוד גופים שהגיעו להציג את הקשיים שעלולים להיווצר מהצעת החוק הזו, וכולם יושמו בתוך הצעת החוק הזו מסיבה אחת בלבד: שהיא תהיה פרקטית ושהיא תיכנס כמה שיותר מהר. אז אני רוצה להודות, כמו שאמר חברי, שר הבריאות אוריאל בוסו, אני רוצה להודות גם לשר הבריאות לשעבר משה ארבל, שהרים את הכפפה הראשונה, זאת הייתה הצעת חוק הרבה יותר מצומצמת, ואז הגיעו צוות הביצוע, השר אוריאל בוסו וחבר הכנסת יוני מישרקי, שבאמת לקחו את זה ביחד והביאו מהפכה אמיתית. אני לא יודע כמה מאיתנו מבינים מה זה הולך לעשות לבריאות במדינת ישראל, אבל אנחנו נבין מהר מאוד, כי ברגע שהצעת החוק הזאת תיושם ותהיה פרקטית ותיכנס למערכת הבריאות במדינת ישראל, פתאום אנחנו נבין שאם אתה מבוטח של קופה מסוימת והגעת לבית החולים בילינסון, כולם ידעו מה המידע הרפואי שלך, ואם אתה מבוטח של קופה איקס והגעת לבית החולים סורוקה, יודעים את המידע הרפואי שלך. עכשיו תחשבו מה זה אומר למישהו שמגיע מחוסר הכרה, ותחשבו מה זה אומר למישהי שיולדת, יולדת שצריכה להגיע עכשיו,

לבית חולים שהיא לא תכננה. זאת המהפכה האמיתית של מערכת הבריאות בשנים האחרונות. אני רוצה גם להודות לחבריי שהצטרפו אלינו להצעת החוק, לחבר הכנסת טיבי, שנצמד אלינו, לחבר הכנסת ארז מלול, שנמצא ביחד איתנו בהצעת החוק הזו - - - - - - הצעת החוק הזאת נכנסת לתוקף - - - תוך חצי שנה עד שנביא תקנות - - - חצי שנה ראשונה מתקינים תקנות, ועד שלוש שנים אנחנו ננסה, אנחנו מאוד ניסינו לצמצם את זה, אבל מדובר פה בקידוד של כל מערכות הבריאות במדינת ישראל מחדש. ובלי קשר, מדובר במאות מיליונים של השקעה. לכן, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו מצביעים על מהפכת בריאות אמיתית, ויש לי הכבוד והעונג לבקש מכם להצביע עבור החוק הזה.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

לרשותך חמש דקות. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי הכנסת,

תהיתי אם לעלות על הדוכן בשעה המאוחרת הזאת

רון, ראדה,

התלבטתי אם לעלות לדוכן הזה ולהתייחס לריאיון שנתן שר בממשלה, אבל לא יכולתי להתעלם מהדברים שנאמרו. היום נתן וסרלאוף, השר מעוצמה יהודית, ריאיון לניר גונטז' מהארץ, שבו הוא נשאל לגבי דעתו על נישואים גאים, והוא השווה נישואים גאים לגילוי עריות, לחתונה של אב לבתו, לחתונה של אח לאחותו. אני לא יכול לחשוב על השוואה יותר מקוממת, משפילה, מנותקת, תלושה, השוואה מגעילה. כשאנחנו זועקים ברחוב ומעל הדוכן הזה שזאת הממשלה הכי הומופובית בתולדות המדינה, זאת הסיבה. כי שרים וחברי כנסת בכירים מהקואליציה הזאת מפיצים פחד ושנאה כלפי חברות וחברי הקהילה ללא הרף. היום השר וסרלאוף השווה אותנו לגילויי עריות. מה השלב הבא, שישוו אותנו לבעלי חיים? מה הוא אמר? הוא השווה בין נישואים גאים לנישואים של אב לבתו

- - נישואים של אח ואחותו. הוא השווה נישואים גאים לגילוי עריות. וזו לא הפעם הראשונה ששר בממשלה מפיץ פחד ושנאה לגבינו. עוד שר מעוצמה יהודית, הרב עמיחי אליהו, פרסם מדריך למאבק בטרור הלהט"בי, ושם הוא קרא לציבור לא לפחד ולעמוד בעוז נגד התנועה המסוכנת הזאת. השר סמוטריץ' הוקלט באומרו שהוא הומופוב גאה. סגן השר במשרד ראש הממשלה אבי מעוז הבטיח לממן טיפולי המרה, הבטיח לעשות ניתוחים לטרנסים. ההסכמים הקואליציוניים בהקמת הממשלה הבטיחו לשנות את חוק איסור אפליה בהספקת מוצרים וכניסה למקומות ציבוריים כדי שהומואים לא יוכלו להיכנס לבתי מלון, דברי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל. בקווי היסוד של הממשלה הזאת, חברת הכנסת דיסטל, יש סעיף שבו הממשלה מתחייבת לשנות את חוק איסור הספקת שירותים וכניסה למקומות ציבוריים באופן שימנע מהומואים להיכנס, באופן שיאפשר לבתי מלון לאסור כניסה של זוגות הומואים מכניסה אליהם. זה מה שנאמר על ידי יושב-ראש ועדת החוקה, נחתם על ידי בנימין נתניהו וסמוטריץ', נציגו של רוטמן. אני יכול להשמיע לך, אם יושב-ראש הישיבה ירשה לי, את הריאיון מהיום של השר וסרלאוף. בשעה שאלפי לוחמים, ובהם להט"בים, מגינים על גבולות המדינה, זה מה שהם צריכים לשמוע משר בכיר בממשלה? כשאני אומר כאן שהומופוביה, אפרופו השיחה הקודמת שלנו במליאה, שהומופוביה היא לא עמדה לגיטימית, כמו כהניזם, כמו גזענות, אלו הדברים. ההסתה נגדנו,

מגיעה ממסדרונות הממשלה, והיא חדה וברורה וכואבת. למה לומר את הדברים האלה? למה אתם סובלים שזה מגיע מתוך הנהגת המדינה? גם אנחנו חלק. גם אנחנו תורמים. גם אנחנו שווים. אז למה להתנהג מולנו ככה? למה לאפשר אמירות פוגעניות כאלה ממי שאמור לייצג ולפעול למען כל האזרחים? יושב-ראש הכנסת מטעמנו הוא גבר גאה, עם זוגיות - - - אתם לא מסוגלים להסתכל לו בעיניים. זאת הכללה. זו לא דרכו של הליכוד. כרגע, כשהוא עומד פה, הם מסיטים מבט - - הם לא מסתכלים לו בעיניים. - - הם משפילים את המבט שלהם. ואני אומר לך, גלית, ציפיתי מיושב-ראש הכנסת בכל אחד מהצמתים האלה לגנות את האמירות האלה מחבריו לממשלה ולקואליציה. הוא סכר את פיו. הוא שותק אל מול ההומופוביה. הוא מאפשר אותה, כי בזכות השתיקה שלו, הוא יכול לשבת כאן. אני אומר ואני לא חוזר בי: לדאבוני הרב, אמיר אוחנה הוא עלה התאנה של הממשלה ההומופובית בתולדות המדינה.

איפה הוא?

הליכודי הוא הכי פרו-להט"ב שיש. אנחנו מגדלים את ההומואים שלנו בפריפריה,

אימא מזרחית מכינה קובה לבן הגיי שלה ולבן זוגו.

לרשותך עוד כמה שניות. אנחנו לא, אל תכלילו. גם הכללה - - - גלית, השנה, ב-2023, סיכמנו את השנה עם עלייה תלולה באלימות כלפי להט"בים במרחב הציבורי בישראל, 93% עלייה במקרה אלימות פיזית ו-127% עלייה בדיווחים על תקריות אלימות, על פגיעות פיזיות. זה קרה במשמרת של הממשלה הזאת. לא שמעתי את אמיר אוחנה, יושב-ראש הכנסת, מטעם הליכוד, אומר מילה.

זה בסדר, גם אנחנו לא לגיטימיים בעיניך. הרי כתבת שאני חברת כנסת לא לגיטימית.

מצדיקה? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, נא לסיים.

שקונה פיצות למי שתוקף את חיילי צה"ל הוא לא לגיטימי. אז אתה, אל תדבר על לגיטימציה כשאתה עושה לנשים - - - יוראי, היא לא מצדיקה. היא אומרת - - - את מצדיקה את האמירות של חבר מפלגתך? בבקשה, בבקשה. חברת הכנסת סון הר מלך. בבקשה, חברת הקואליציה מצדיקה פגיעה בלהט"בים. חברת הכנסת סון הר מלך, זמנו של הדובר הסתיים ואני רוצה לתת לו לסיים את דבריו.

היא אומרת: הפוסל

חברת הכנסת הר מלך - - די, רוצים להעביר את החוק. - - חברת הכנסת וולדיגר, אני לא רוצה לקרוא לכן

לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חוק ניוד מידע רפואי, ניסינו, חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואני בקדנציה הקודמת להעביר את הצעת החוק ולא עלה בידינו.

הצעה דומה הייתה גם של קארין אלהרר - - - - - חברת הכנסת הר מלך,

- - בקדנציה הקודמת, חברת הכנסת קארין אלהרר וחבר איימן עודה. בקדנציה הקודמת גם קארין וגם איימן והחברים. בקדנציה הזאת שרי הבריאות, זה התחיל עם תגובה חיובית של השר ארבל, אבל עם מנוע אמיתי שזה שר הבריאות בוסו, כאשר יושב-ראש ועדת הבריאות יוני מישרקי הוא הדוחף והמקדם גם כיוזם וגם כיו"ר - - - ארבל זה לא מנוע אמיתי? סליחה? אמרת "מנוע אמיתי". אני בעד. אני שואל אם ארבל זה לא מנוע אמיתי. - - - ינון, הסטרטר הוא משה ארבל, אוקיי? ההידברות הייתה עם משרד הבריאות ועם שר הבריאות דאז ארבל, אבל אין ספק שהעבודה החרוצה של ועדת הבריאות בהנהגתו של יוני מישרקי מול שר הבריאות, שעמל קשה,

עם עלות תקציבית של לפחות 200 מיליון שקל. אנחנו ב-2024, והחוק הזה מזמן היה צריך להיות קיים, ניוד מידע רפואי של חולה, של פציינט, של מטופל מקופה אחת לקופה שנייה באופן כמעט מיידי. מטרתו של חוק זה להסדיר את הזכות של כל אדם לניוד המידע הרפואי על אודותיו לשם שיפור הטיפול הרפואי בו, במצבו הבריאותי, בין השאר באמצעות טיפולים רפואיים חדשניים, רפואה מונעת, מותאמת אישית ויזומה, והכול תוך שמירה על פרטיותו והסכמתו. אני אצטט את שר הבריאות בוסו, שאמר שמדובר בבשורה היסטורית, ואני גאה שיחד עם חברים אחרים, יוני מישרקי, ארז מלול, רון כץ וחברי הוועדה, הובלנו והבאנו את הצעת החוק לכדי קריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להודות באופן אישי גם לעוזר החרוץ שלי, עבד איוב, לרוני ולצוות הלשכה יחד עם מיכל, מנהלת הוועדה החרוצה והיעילה. תודה רבה. תודה רבה. הודעת סגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת ארז מלול, שהוא גם יוזם החוק, להציג את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת חוקה חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן,. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת - - - ארז מלול, הזכרנו אותך בחוק הקודם, אתה יכול להתייחס. אבל אני מעביר עוד חוק, זה חוק שלי. גם זה חוק שלי. זה באמת חוק חשוב. אנחנו כבר תומכים. מעניין אם שמחה היה אומר, גם היית אומר את זה, אם הוא היה מציג את החוק. אני מאחל לך חיים שלמים - - - אמן, אמן. בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024. מדובר בהצעה חדשנית, שנועדה להתאים את הדין לשינויים הטכנולוגיים של ימינו, ובפרט לתת מענה למצוקות שהתעוררו בעקבות המתקפה הרצחנית של 7 באוקטובר.

נציגת מייקרוסופט בישראל אמרה בוועדה שאנחנו, בהצעת החוק הזאת, מתקדמים מכל העולם, בעולם עדיין לא חוקקו חוק לתת פתרון להתפתחות הזאת. ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות והשימוש הגובר באינטרנט, ובכלל זה ברשתות חברתיות ובשירות׳ ענן לאכסון מידע, הובילו לכך שאנשים מנהלים חלק ניכר מחייהם בפלטפורמות דיגיטליות שונות כמו פייסבוק, גוגל ואפל. הזיכרונות של אנשים, תמונותיהם והגיגיהם מועלים לפלטפורמות אלה, והתעוררה שאלה ביחס לאפשרות הגישה אליהם לאחר שהאדם נפטר. למידע זה עשוי להיות ערך סנטימנטלי רב בעבור אותם בני משפחה וקרובים. מנגד, עומדות שאלות של זכויות ואינטרסים אחרים, ובראש ובראשונה זכות הפרטיות של הנפטר והזכות לפרטיות של צדדים שלישיים. שאלות אלו מתעוררות כל עוד אנשים אינם נוטים להביע את רצונם בחייהם לגבי מה ייעשה עם המידע במקרים אלה. שאלות אלו התחדדו ביתר שאת בעקבות אירועי 7 באוקטובר, שבמסגרתם נרצחו ישראלים רבים, וביניהם לא מעט צעירים, שהותירו אחריהם מידע רב ברשתות חברתיות ובשירותי ענן, ולבני משפחתם לא ניתנת הגישה אליו, וזה הזיכרון היחידי שנשאר מהם. בהתאם לכך, החוק המוצע מבקש להקל על האדם לקבוע בחייו מה יעלה בגורל התוכן הדיגיטלי שלו לאחר מותו. המטרה של החוק היא לצמצם את האי-ודאות לגבי רצונו של הנפטר ולאפשר לבני המשפחה או קרובים אחרים ללמוד על רצונותיו. זאת, בשתי צורות עיקריות: ראשית, ההצעה מבקשת לחייב את ספקי השירות של תוכן דיגיטלי לקבוע מדיניות בעניין אופן הטיפול בתוכן אישי של משתמש שנפטר, וליידע על אודותיה את המשתמשים מעת לעת. המדיניות תכלול את דרכי הטיפול והגישה לתוכן האישי לאחר פטירת המשתמש, ובין היתר תכלול ברירת מחדל, ככל שהמשתמש לא החליט למי תינתן גישה. המדיניות יכולה לקבוע את הדרכים למתן אפשרות לצפייה, העתקה או הורדה של התוכן או אפשרות להמשך הפעלת החשבון בשירות, והכול לפי התנאים שהספק קבע במדיניותו ובהתאם למאפיינים של אותו שירות. מדיניות הספק תפורסם באופן בהיר ונגיש בשפה שבה ניתן השירות. בנוסף, בהסדר מוצע לחייב את הספק, שזה העיקר, לתת למשתמש את האופציה לבחור שאדם אחר, שהוא יקבע מיהו, יקבל גישה לתוכן האישי שלו לאחר פטירתו, וכן לאפשר לאדם לקבוע שלא תינתן לאף אחד גישה לתוכן האישי שלו לאחר פטירתו. לצד זאת, מוצע לאפשר לספק להחריג חלק מהתוכן מההסדר, ולא לאפשר אליו גישה לאחר הפטירה. עוד מוצע לקבוע בהסדר שחובת מתן הבחירה לא תחול על שירות לתקשורת בין-אישית, בשל הרגישות היתרה שיש בתקשורת שכזאת. אך אני מדגיש: זה לא אומר שהספק אינו רשאי לאפשר לאדם להחליט שמידע זה יעבור לאחר מותו, אלא רק שאינו מחויב בכך. אפשרנו גם פתח לשר המשפטים, באישור ועדת החוקה, להוסיף בעתיד, באמצעות התוספת לחוק, עוד שירותים שלגביהם לא תחול החובה לאפשר בחירה למשתמש. אדגיש שגם לגבי אותו שירות לתקשורת בין-אישית, החובה לקבוע ולפרסם את המדיניות בנוגע לזיכרון הדיגיטלי עדיין חלה על הספק. חשוב שהאדם יידע מה יקרה עם המידע שלו אחרי 120. ההסדר לא נועד להתערב בענייני ירושה או במקרים מורכבים אחרים, דוגמת מצבים שבהם נבצר מהאדם לגשת לתוכן האישי שלו בשל מחלה, ובמקרים מסוג זה יידרשו בני משפחתו של האדם לפנות לבית המשפט לקבלת צו מתאים. כדי לאפשר תקופת הסתגלות לספקים, החליטה הוועדה שהחוק ייכנס לתוקף בתום שנה מיום פרסומו. אני מקווה שבתקופה זו תעלה המודעות בקרב הציבור הרחב לחשיבות בכך שכל אדם יקבל החלטה ביחס למה ייעשה בתוכן הדיגיטלי שלו לאחר פטירתו. חבריי חברי הכנסת, כפי שציינתי, הצעת חוק זו שיזמתי נולדה בעקבות פניות ממשפחות הנספים באירוע הטרור הרצחני ב-7 באוקטובר, וזו חובתנו המוסרית להקל על משפחות אלו, אשר חוות אובדן גדול ומתמודדת עם סבל רב. הבטחתי למשפחות, למרות שהן קצת היססו, שהחוק הזה יעבור, וברוך השם, החוק עבר. המשפחות היקרות, ובמיוחד אני רוצה להקדיש את החוק הזה לאחד מידידיי, יוסי כהן, שהבן שלו עמית נספה בנובה, ודודו רוני כהן, שיזכו לחיים ארוכים, שכן שלי, שבאמת, העלו גם את הרעיון של הצעת החוק. יהי זכרו של עמית ברוך. ברצוני להודות ליועץ המשפטי של ועדת חוקה עו"ד גור בליי, אשר ליווה וסייע לקידומה של הצעת חוק זו בכישרון, במסירות ובמקצועיות רבה, וליושב-ראש הוועדה, שנתן לי לנהל את כל דיוני הוועדה בעניין, לצוות משרד המשפטים שתמך, לשר יריב לוין, למנהל הוועדה אייל ולכל הצוות המשפטי של הוועדה. להצעה הוגשו הסתייגויות וכן הוגשו בקשות רשות דיבור. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. מירב בן ארי, שראתה את הצעת החוק בישיבת נשיאות, אמרה לעצמה: אני מתפלאת איך אני לא הצעתי את הצעת החוק הזאת, ותמכה גם מצד האופוזיציה לקדם את זה. אני מודה לך על כך.

תודה רבה לחבר הכנסת מלול. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד. אקרא בשמות חברי הכנסת לראות אם מבקשים לדבר. חבר הכנסת יאיר לפיד,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת רם בן ברק,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מוותר, חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. חבר הכנסת רון כץ יציג תיקון להצעת החוק. נא להקשיב לדבריו.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מציג תיקון להצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), התשפ"ד 2024. אני מתכוון להביא בפניכם את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), תשפ"ד 2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית שכוללת שני נושאים: האחד, קביעת הוראות שנועדו להקל את מכירת אחזקותיה של חברת כרטיסי האשראי כאל על ידי בנק דיסקונט. הנושא השני נוגע לעידוד התחרות בשוק האשראי על ידי הרחבת האיסור לגבי שליטה בחברת כרטיסי אשראי גם לבנק בעל היקף פעילות בינוני, ועל ידי כך מניעת מצב שבו יש שחקן השולט בחברת כרטיסי אשראי, אך הוא נעדר תמריצים לפעול באופן אגרסיבי באותו שוק. אפרט עתה ביחס למכירה על ידי בנק דיסקונט: בהצעת החוק מוצע לתקן שני חוקים שנחקקו או תוקנו במסגרת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) בשנת 2017, שנועד להביא להפרדה בין הבנקים הגדולים לבין חברות כרטיסי האשראי שבשליטתם. ובכך להקים שחקנים חדשים שיהוו "איום תחרותי" על המערכת הבנקאית ויחוללו תחרות בשוק השירותים הפיננסיים למגזר הקמעונאי בכלל ובשוק האשראי הצרכני ושוק הנפקת כרטיסי האשראי בפרט. בהתאם לחוק האמור, נדרשו שני הבנקים הגדולים, בנק הפועלים ובנק לאומי, המוגדרים בחוק כ"בנק בעל היקף פעילות רחב",

כבנק ששווי נכסיו עולה על 20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, למכור את אחזקותיהם בחברות כרטיסי האשראי שבבעלותם, ישראכרט ולאומי קארד,

באותו חוק משנת 2017, נקבע כי שר האוצר יהיה רשאי לקבוע בתקנות תיקון להגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב", כך שגם בנק שהיקף נכסיו הוא בין 10% ל-20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, יידרש למכור את אחזקותיו בחברת כרטיסי האשראי שבבעלותו. הוראה זו רלוונטית לחברת כרטיסי האשראי כאל אשר מוחזקת על ידי בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, שהיקף נכסיהם הוא פחות מ-20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל. בינואר 2023 התקין שר האוצר את התקנות האמורות ולפיכך מחויב בנק דיסקונט, בתום תקופת מעבר, להיפרד מאחזקותיו בחברת כאל. בחוק האמור קיימת הוראה רלוונטית נוספת ולפיה גוף מוסדי גדול אינו רשאי לרכוש מבנק בעל היקף פעילות רחב אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי.

החוק אינו קובע איסור על גוף מוסדי גדול להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי מידיו של גוף אחר שרכש את אמצעי השליטה בה מבנק בעל היקף פעילות רחב. בכך נוצרת הבחנה בזהות הרוכשים האפשריים בין הרכישה הראשונה של חברת כרטיסי אשראי לבין הרכישה השנייה. על רקע ההבחנה האמורה הקים שר האוצר צוות מקצועי לבחינת שאלת ההחזקה של גופים מוסדיים בחברות כרטיסי אשראי. הצוות בחן את הסוגיה והמליץ לבטל את האיסור על גוף מוסדי גדול לרכוש ברכישה ראשונה אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי. בהצעת חוק זו מוצע לבטל את האיסור על גוף מוסדי גדול לרכוש ברכישה ראשונה אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי מבנק בעל היקף פעילות רחב כדי להקל את מכירת אחזקותיה של חברת כרטיסי האשראי כאל על ידי בנק דיסקונט.

מוצע להאריך את המועדים האחרונים להפרדה בין בנק דיסקונט לחברת כאל. מעבר לאיסור הקבוע בחוק האמור על רכישה ראשונה של אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי מבנק בעל היקף פעילות רחב על ידי גוף מוסדי גדול, קיים איסור נוסף ביחס לרכישה ראשונה, וזאת ביחס לתאגיד ריאלי משמעותי. על תאגיד ריאלי משמעותי נאסר לרכוש מבנק בעל היקף פעילות רחב יותר מ-10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי, וכן איסור על שליטה בה ועל מינוי דירקטור בה. בדיון שהתקיים בוועדה טענו נציגי בנק דיסקונט כי הטעמים שעמדו בבסיס חקיקת אותו איסור אינם מתקיימים עוד, וכי האיסור מצמצם את מספר הרוכשים הפוטנציאליים במציאות שבה הסבירות שיגיע רוכש מחוץ לישראל הוא נמוך, ולכן מקשה על המכירה. הוועדה קיבלה את הטענות והחליטה לבטל את האיסור כאמור. חברי הכנסת, להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מכם לדחות את כולן ולהצביע בעד הצעת החוק - - אפשר לעצור כאן.

אוסיף לגבי החוק הקודם, שכחתי את המנוע הכי חשוב בלשכה שלי, היועץ שלי עידן. בזכותו חוק ניוד מידע, הוא חלק גדול בזה שהוא עבר .

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. הדברים שלו על פי הנחיית היועמ"שית, בעצם נגעו להצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 31), על מנת להבהיר שזו הייתה הצעת החוק. יושב-ראש הוועדה רצה להגדיל ראש ולהעביר גם את החוק שאמור לעבור מחר, ובטעות הוא התבלבל בנאומים. אבל אין שום בעיה, שניהם יעברו, יוני, אל חשש.

אני קורא לכם להצביע בעד החוק הזה ולאפשר תחרות אמיתית במערכת הבנקאות במדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. אני ממשיך ברשימת המסתייגים. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. האם אתם מסירים את ההסתייגויות? אם כך, הוסרו ההסתייגויות. להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור, אעבור על שמות המבקשים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, מוותר. חבר הכנסת אחמד טיבי?

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת.

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד,2024, כנוסח הוועדה. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

19, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה התקבלה בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, 18, נגד, אחד, אין נמנעים. חברת הכנסת הר מלך מוסרת שההצבעה שלה היא טעות. אין לדבר השפעה על ההצבעה. אני קובע כי הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם, התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.